הסוכנות היהודית דורון אלמוג, מפכ"ל המשטרה רב-ניצב יעקב שבתאי,

בתי הסוהר רב-גונדר קטי פרי,

מנכ"ל הכנסת משה צ'יקו אדרי, מזכיר הכנסת

ויושבי-ראש כנסת התחלפו לרוב, אך הכנסת החוגגת היום את יום הולדתה הייתה ונותרה מעוז הדמוקרטיה הישראלית, התגלמות ריבונותו של העם. אחד מיושבי-הראש הללו היה פרופ'

שאתמול חלקנו לו כבוד במסעו האחרון. סיפורו של הילד שנמלט בעזרת אנשים טובים, או כפי שדייקה בתו יפעת, נשים טובות, מציפורני הצורר הנאצי והסתתר במרתפים ובמחילות ביוב והוא בן פחות מעשר שנים, שרד ועלה ארצה וכאן כיהן בשורה של תפקידים רמים, כחבר כנסת, יושב-ראש הכנסת, שגריר ישראל בפולין ויו"ר מועצת יד ושם, מעורר השראה ובוודאי עוד יסופר. נשלח בשם כולנו תנחומים לבני משפחתו ולמוקיריו. נציין בצער גם את פטירתו היום, בט"ו בשבט, של מי שהיה זקן חברי הכנסת לשעבר, חבר הכנסת לשעבר מרדכי ביבי, והוא בן 101 שנים. תנחומינו לבני משפחתו ולמוקיריו. הכנסת היא המוסד הלאומי היחיד שכל חבריו, 120 במספר, נבחרים על ידי אזרחי ישראל, ולכן היא משקפת בצורה הנאמנה ביותר את רצון הציבור. ביום חגה של הכנסת נישא על נס את היותה המייצגת הבלעדית של שלטון העם, למען העם ועל ידי העם. ספק אם יש עוד מדינה בעולם שאזרחיה כה מעורבים מעשית ורגשית בנעשה בפרלמנט שלה ומלאים רצון לפעול לטובת עתידה וגורלה של מדינתם. הציבור במדינתנו מגוון, ויש בו קשת רחבה של דעות, רצונות והשקפות עולם שונות. גם בכנסת קורה, אומנם לעיתים רחוקות, אבל קורה, שיש חילוקי דעות. ייעודם של הפרלמנט והכנסת הם ליישב את המחלוקות הללו, לעיתים בהידברות ובהסכמה, ולעיתים, כפי שהיה מאז היושב-ראש שפרינצק, דרך פרופ' וייס ועד היום, בהכרעה ברוב קולות. לשם כל אלו נועד המשכן הזה, שהוא בית לכל אזרחי המדינה, לייצג את ערכיו, דעותיו ומשאלותיו של הציבור באמצעותנו נבחרי העם, 120 שליחיו. ביום השנה הראשון לכינונה של הכנסת אמר היושב-ראש שפרינצק: "לא קלה היא המלאכה בישראל, להביא לידי צירוף מאחד של דעות שונות ורצונות שונים, להביא לידי עבודה משותפת מתמדת נושאי מחשבות שונות, נפרדות, ולעיתים קרובות סותרות, לגבי הדרך והאמצעים להשגת המטרה הרצויה. אולם עובדה היא שהצירוף הכרחי לעם שקם ויהי". נכון אז, נכון היום. שאלת האיזונים והבלמים והפרדת הסמכויות בין שלוש הרשויות, המחוקקת, המבצעת והשופטת, היא מאבני היסוד של שיטת המשטר הדמוקרטית. אנו מכבדים מאוד את שלוש הרשויות, המחוקקת, המבצעת והשופטת. מתוך אותו כיבוד בדיוק, יש הסבורים, ואני ביניהם, כי האיזון הופר זה שנים רבות ויש לתקנו. יש גם הסבורים אחרת.

כך או כך, את הוויכוח לא ננהל בכוח הזרוע באמצעות כלי נשק ברחובות, ולא באיומים באלימות פוליטית וברצח, שלמרבה הזעזוע נשמעים בארצנו בימים אלה ממש, אלא באמצעות המוסד הדמוקרטי ביותר במדינת ישראל המוסד הזה,

מאה דורות חלמנו על ציון, אלפיים שנה נכספנו וערגנו אליה, כל אחד מבאי הבית הזה התחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, וכך יהיה. הדמוקרטיה הישראלית יקרה לקואליציה כשם שהיא יקרה לאופוזיציה. גם, ואולי בעיקר, כשאנו חלוקים על הדרך והאמצעים להגיע למטרה, שהיא שמירה על שלומם וביטחונם של אזרחי ישראל והצלחתה ושגשוגה של מדינת ישראל, חשוב שנזכור זאת. בעת הזאת, כבעבר, ידנו מושטת לא רק איש אל אחיו אלא גם לשכנינו שבטורקיה ובסוריה, המתמודדים עם אסון אנושי כבד שאירע לפנות בוקר, וליבנו עם משפחותיהם ויקיריהם של ההרוגים. אני מודיע כעת כי עוד בטרם הקמנו את יתר קבוצות הידידות הבין-פרלמנטריות כמחווה של הזדהות אנושית ופרלמנטרית, הכנסת מקימה בזאת את קבוצת הידידות בין ישראל לטורקיה, בראשותם המשותפת של חברי הכנסת שלום דנינו ואפרת רייטן. עלו והצליחו בפועלכם. יושב-ראש הכנסת הראשון שכל במלחמת הקוממיות את בנו דוד שפרינצק, שהיה טייס ונפל מול חופי תל אביב מאש חיל הים המצרי. אסיים ברשותכם במילותיו, שגם הן נאמרו ביום השנה הראשון להיווסדה של הכנסת: תוסיף השנה הבאה בעבודת הכנסת להגשמה הנכונה של ציווייה ומגמותיה של האספה המכוננת. יגבר כוח כישרונה ויכולתה של הכנסת, נושאת סמכות העם בישראל. אמן כן יהי רצון. אני מתכבד להזמין את ראש הממשלה לשאת את דבריו. לאחר מכן יישא דברים ראש האופוזיציה.

מכובדי נשיא המדינה יצחק הרצוג, נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה, השרות והשרים, ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד, חברות וחברי הכנסת, עובדות ועובדי הכנסת, מכובדיי כולם, אליעזר בן יהודה, שהלך לעולמו לפני 100 שנים, חידש הרבה מילים בעברית בת ימינו, אבל היו גם הצעות שהוא ביקש לחדש והן לא נקלטו, למשל המילה "עמונות" עמונות, כתחליף לדמוקרטיה. עמונות, כך נאמר במלון בן יהודה, מלשון "עם", שלטון העם. אומנם המילה המוצעת לא נקלטה, אבל המהות העמוקה שלה שרירה ותקפה. בן יהודה הכיר את תולדות הדמוקרטיה מאז ימי יוון העתיקה. דמוס, עם, קרטוס, שלטון. בדמוקרטיה העם הוא המקור לסמכות,

בדמוקרטיה המדינה קמה על ידי העם ובשם העם. בדמוקרטיה נבחרי העם מייצגים את העם. אולי אחד הנאומים המפורסמים בהיסטוריה, הנשגבים בהיסטוריה, נאום גטיסברג, בנאום הזה היטיב הנשיא לינקולן להגדיר את מהות, את תמצית הדמוקרטיה: ממשלה של העם, על ידי העם,

עיקרון יסודי זה מלווה גם אותנו מאז שחר התקומה הלאומית. כשהרצל כינס את הקונגרס את הציוני הראשון בהשתתפות למעלה מ-200 צירים מ-16 מדינות, הוא ידע שהצלחת הציונות מותנית בהירתמות של כל תפוצות העם לרעיון התקומה. אותו דבר קרה כשהכנסת פתחה את שעריה לפני 74 שנים. מי שמסתכל על הרכב הכנסת הראשונה רואה ייצוג מופלא של אוכלוסיות שונות, קבוצות שונות, דתות שונות: סוציאליסטים ורוויזיוניסטים, דתיים וחילונים, אשכנזים וספרדים, יהודים ולא יהודים, כולם ישבו זה לצד זה בבית אחד. חברי הכנסת, העם הוא עמוד התווך של הדמוקרטיה. ומתי נבחנת הדמוקרטיה יותר מכל פעם אחרת? בחילופי שלטון. בנכונות של הצד המפסיד לקבל את תוצאות הבחירות. ואני אומר לכם מניסיון, כי עברתי את זה יחד עם חבריי: להפסיד זה לא קל, אבל אין בדמוקרטיה דרך אחרת. צריך לדעת לקבל את גזר דינו של הבוחר, צריך לדעת להודות בהפסד, צריך לדעת להפסיד בכבוד. ישיבה חגיגית, זה לא מקובל. חברי הכנסת, אני מאוד מאוד לא הייתי רוצה להוציא חברים בעת הזאת. חברת הכנסת בן ארי, אנא.

לפני שפינינו את השלטון, היו נבואות זעם שנעלה על גדרות הכנסת,

בדמוקרטיה הכרעת העם מתקבלת בקלפי, ולאחר מכן היא משתקפת בהרכב הכנסת. בבחירות האחרונות, לפני שלושה חודשים, מיליוני ישראלים הגיעו להצביע. הם החזיקו בידם את פתק הבחירה שסימל תקוות, שאיפות, צרכים וציפיות. הפתק הקטן טמן בחובו דבר גדול: את היכולת להשמיע קול עצמאי וחופשי של כל אזרח בכל מקום בארץ. והפתק הזה הכריע בבחירות לכנסת העשרים-וחמש. הוא הפקיד בידיי ובידי חבריי וחברותיי לממשלה, בתמיכת הכנסת, את המנדט למשול. נבחרנו להוביל את המדיניות שלנו בהתאם לרצון של רוב ברור בעם, וכך קורה בכל משטר דמוקרטי בעולם.

ישנם מוקדים נוספים בדמוקרטיה, ואין חולק על כך. זאת הליבה של תורת מונטסקיה בדבר הפרדת הרשויות: יש רשות מחוקקת, רשות מבצעת, רשות שופטת, והן מאזנות זו את זו. כך היה וכך יהיה. ישראל דמוקרטית, מכבדת את הכרעת הרוב ומכבדת את זכויות האדם,

יש דעות שונות, מי כמוני יודע, ואתם יודעים, יש ויכוחים, יש מחלוקות, יש שיח, יש הידברות, יש אי-הסכמות, וייתכן שיהיו הסכמות, אבל בסוף, אם אין הסכמות, מגיעה ההכרעה ברוב קולות בכנסת, בדיוק כפי שאמרת, אדוני היושב-ראש. רבותיי, על הרבה דברים אפשר להתווכח, על הרבה דברים אפילו צריך להתווכח, אבל יש דבר אחד שאי-אפשר להתווכח עליו, והוא המרדה לאלימות וקריאה לרצח.

זוהי חצייה של קו אדום בוהק. דמוקרטיה היא שלטון הרוב, לא שלטון הרובה.

אני רוצה לחזור על זה: דמוקרטיה היא שלטון הרוב, לא שלטון הרובה. בימים האחרונים קראתי לכולם לגנות את האמירות חסרות האחריות שנשמעו לאחרונה, ואני חייב להגיד שאני שמח שהייתה לכך היענות. אני מברך על כך בכל ליבי. אני מצידי, כאן, ביום חגה של הכנסת, קורא לכל חלקי הציבור: הבה נוריד את גובה הלהבות, הבה נימנע מאלימות והבה נימנע משיח קיצוני. נלבן את הסוגיות בינינו בפורומים המתאימים, כמובן בראש וראשונה בכנסת, ננהל דיון נוקב, יסודי, עמוק, אבל ננהל אותו בדרך דמוקרטית, לא באלימות ולא בהסתה לרצח. חברי הכנסת, ישראל היא הבית שלנו, ונישאר פה, בעזרת השם, לדורי-דורות. נמשיך בעבודת הכנסת כמשרתי ציבור נאמנים בשם העם ולמען העם. היום ט"ו בשבט, יום חגה של הכנסת. ביום הזה אנחנו מרבים לדבר על שורשים ועל פירות. הבוקר הייתי בשכונת נווה יעקב ביחד עם חבריי שר החקלאות אבי דיכטר ושרת הגנת הסביבה עידית סילמן. שבוע וחצי לאחר הרצח המחריד של שבעה קורבנות חפים מפשע בידי מחבל נתעב, חיית אדם, נטענו שם עץ חיים, עץ שמסמל את החיים, זקיפות קומה, המשכיות, כפי שאומר הנביא ישעיהו: "כימי העץ ימי עמי". אבל אולי לא כל הציבור ער לכך שיממה לאחר מקרה הרצח המתועב הזה היה ניסיון לרצח נוסף, בצומת אלמוג ליד ים המלח, מחבלים באו לרצוח אזרחים, ובדרך נס הייתה תקלה בנשק. והיום לפנות בוקר כוחות צה"ל, בסיוע השב"כ, חיסלו את שני המחבלים הללו יחד עם אחרים בחוליית הרצח. המענה, התגובה, התגובה ההולמת לטרור, זה להלום בטרור ולהעמיק את השורשים בארץ מולדתנו. אבל מלבד השורשים והפירות, סוד העצים טמון דווקא בטבעות העץ. הטבעות מסמנות את הגדילה משנה לשנה, את ההתרחבות,

נוסיף טבעות לחוסנה של המדינה, שהכנסת, סמל הריבונות שלנו, מייצגת במובהק את תושביה. חג שמח לכנסת. חג שמח לדמוקרטיה הישראלית. תודה רבה לכם. תודה רבה לראש הממשלה חבר הכנסת בנימין נתניהו. אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד לשאת את דבריו. כבוד נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדיי כולם, זה יום הולדת עצוב של כנסת שהולכת לאיבוד. אני שואל את עצמי ואני שואל את חברי הבית: האם התכנסנו כאן היום כדי לציין את יום הולדתה של הכנסת, או שזה טקס הפרידה מהכנסת שהכרנו? הבית הזה סימל במשך 74 שנה את יכולתנו לחיות ביחד,

היכולת שלנו לגשר על פני המחלוקות, את הרעיון שאנחנו תמיד נאבקים ויש צד אחד שמנצח, אבל הצד השני לא נעלם, יש לו מקום ויש לו קול. הבית הזה סימל את העובדה שאנחנו שונים אבל יש לנו טוב משותף. בפעם הראשונה בחיי אני חרד מכך שזה לא ישרוד. אם הממשלה תשלים את תהליך החקיקה שהיא החלה בו, אי-אפשר יהיה לתקן את זה.

כבר עכשיו יותר ויותר אנשים אומרים לעצמם שאנחנו לא עם אחד, שהמדינה שלהם ויתרה עליהם.

די, אבל, לפלג.

חברת הכנסת גוטליב.

חברת הכנסת גוטליב, תודה רבה. תודה רבה. תפסיקו לפלג.

חברת הכנסת גוטליב, אני לא רוצה לקרוא קריאות כאן.

אני משתף אתכם בדאגה גדולה מול תהליך שכבר קורה. ניצחתם בבחירות, איש אינו טוען אחרת. אתם עכשיו בשלטון. אבל עם הכוח באה האחריות. האנשים האלה האמינו במדינה הזו, האמינו שהם חלק מהחלום הציוני, והיום הם מרגישים שהמדינה שלהם לא רוצה אותם יותר. הם קמים כל בוקר, ועוד משהו שהם האמינו בו כל חייהם בכל ליבם חוטף מקלחת של בוז ולעג מהממשלה ומהקואליציה. השבת שלהם, העבודה שלהם, התרבות שלהם, המאבק שלהם על זכויות נשים, הצבא של הילדים שלהם, מגילת העצמאות שלהם, היהדות שלהם, כל מה שהם חשבו שהוא משמעותי וקדוש, כל מה שהם חשבו שמחבר בינינו, הפך להיות מה שמפריד בינינו. מה שקורה לנגד עינינו, מה שהחקיקה הזו מובילה אליו, זה סדר חדש שמבטל את כל מה שהכרנו. בסדר החדש הזה אנשים עובדים חשובים פחות מאנשים שלא עובדים, אנשים שמשרתים בצה"ל חשובים פחות מאנשים שתוקפים את חיילי צה"ל, אנשים שלא שומרים על החוק חשובים פחות מאנשים ששומרים על החוק. בסדר החדש הזה התפקיד שלהם הוא לשלם מיסים ולשלוח את הילדים שלהם לצבא, ושיאשימו אותם כל היום שהם לא מספיק פטריוטים ולא מספיק יהודים. הם לא יודעים מה לעשות עם זה. הם לא יודעים איך לחיות תחת שלטון שאומר להם: אנחנו לא הממשלה שלכם, אנחנו ממשלה רק של אנשים שהצביעו לנו, ואתם תשרתו אותנו ותשתקו. אתם לא אומרים את זה לרדיקלים ולא אומרים את זה לאנרכיסטים, אתם אומרים את זה לישראלים שעובדים קשה, משלמים מיסים, עושים מילואים, אנשים שהדבר היחיד שהם באמת רצו הוא שהמדינה שלהם תעריך את המאמץ שהם עושים. אבל היא לא מעריכה אותם יותר, והיא אפילו לא מקשיבה לכאב שלהם כשהם יוצאים לרחובות.

של יותר ויותר אנשים הוא להיפרד, להרים ידיים,

אין מה לעשות, הניסיון לקיים פה חברה ישראלית אחת נכשל, וצריך לחשוב על אלטרנטיבות אחרות. כל האלטרנטיבות האלה, די כבר.

מזעזעות את אמות הסיפים.

חברת הכנסת גוטליב. חברת הכנסת גוטליב, תודה. עם אחד אנחנו. אני לא יכולה לשמוע עוד מילה אחת של הסתה.

הציבור כבר לא מאמין לך, ראש האופוזיציה. תודה רבה. רשות הדיבור לראש האופוזיציה ולו בלבד. בבקשה.

אני בנו של ניצול שואה. הרעיון שישראלים ישתמשו בדרכון גרמני או בדרכון פולני כדי לברוח מכאן שובר את ליבי. אסור שזה יקרה. אנשים מדברים בגלוי על זה שנתפצל לישראל וליהודה. אסור שזה יקרה. זה מפחיד, כי ישראל ויהודה זה משהו שנמצא בדנ"א שלנו. כל ילד לומד על זה בבית הספר. אם השלטון מייסר את העם בשוטים ומייסר אותו בעקרבים, בסוף העם קם ואומר: "מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, לאהליך ישראל". מה זה אומר, "לאהליך ישראל"? ואני אומר להם: אתם יצאתם מדעתכם. אנחנו לא יכולים לוותר על המדינה שלנו. והם עונים לי: אבל היא ויתרה עלינו. תשלח אותם לאנשי גוש קטיף. המחיר של החקיקה שאתם מובילים עכשיו הוא לא רק מחיקת הדמוקרטיה, הוא ההתפרקות הכואבת של החיים המשותפים. אנחנו עם אחד, אנחנו משפחה אחת, וזה קורע אותנו. מהיום שהם עמדו על דעתם, אני אומר לילדים שלי: אין לנו מקום אחר בעולם. אין ליהודים מקום אחר בעולם שבו הם ירגישו בבית. עדיין אין לנו מקום אחר בעולם. אבל לא הכנתי אותם לאפשרות שהם לא ירגישו פה בבית. אתה קשקשן בלתי נלאה. הכוח בידכם.

השר שיקלי. הכוח בידכם. אתם יכולים להמשיך את התהליך, אתם יכולים להשלים את החקיקה, אתם רק צריכים להבין את המחיר: המחיר הוא אחדות העם, המחיר הוא שהחברה הישראלית לא תשרוד את זה. אם החקיקה תעבור, יהיו אנשים שיעזבו, יהיו הרבה אנשים שיוציאו את הכסף שלהם ואת העסקים שלהם, ויהיו הרבה מאוד אנשים שיישארו פה והכול ייראה אותו דבר, אבל הוא לא יהיה. אתה לא מדבר, הם יגידו לעצמם: אין לנו, השרה דיסטל אטבריאן. השרה דיסטל אטבריאן, השרה דיסטל אטבריאן.

אני קורא אותך בקריאה ראשונה. מאוד לא מקובל. השרה דיסטל אטבריאן, תודה. את צודקת. אני מבין שהקריאה להפסיד בכבוד, לא, לא, לא. שרי הממשלה, זה עוד פחות מקובל בדיון חגיגי לקרוא שרים לסדר. זה עוד פחות מקובל. מסביר כמה אחדות חשובה. נאום שלם רק מפלג. תודה, יושב-ראש הקואליציה.

למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה?

תודה, רבותיי. חברי הכנסת. תתבייש. חברי הכנסת, לגלות סובלנות גם למה שאנחנו לא מסכימים איתו.

חבר הכנסת כץ, תודה. כן, לזה התכוונתי. הם יגידו לעצמם: אין לנו דרך לעצור את הרס הדמוקרטיה, אבל גם אין דרך להכריח אותנו להמשיך להרגיש שאנחנו שותפים ואחים. לא יהיה קירוב לבבות. החיבור הישראלי הנהדר, שפעם עמד מעל כל מחלוקת ומעל על שוני,

זו תהיה גלות,

זה הדבר שתפקידנו למנוע. אני מחפש שותפים. אני מחפש שותפים שמאמינים שהתפקיד שלנו הוא למנוע את ההתפרקות של הישראליות ואת ההתפרקות של הרעיון המקודש שאנחנו עם אחד. אני מאמין בכל ליבי, ציבור שמשרת את המדינה, אתה לא מתבייש? אנשים גורשו מהבתים שלהם, אתה לא מתבייש? חבר הכנסת קלנר, עד כאן. אני מאמין בכל ליבי שיש בקואליציה אנשים כאלה. אני משוכנע שיש בקואליציה אנשים שחרדים כמוני, שאומרים לעצמם בלילה בבית שאולי הם שותפים לדבר נורא, שלא רוצים שיירשם על שמם בדברי הימים שהם היו חלק מהקריעה לגזרים של החברה הישראלית. האנשים האלה יושבים פה עכשיו, ואני אומר להם: בואו נציל יחד את המדינה שלנו. אני מחפש את הרב שיפתח איתי ביחד את ספר יחזקאל,

ויקרא בקול: "ולא יהיה עוד לשני גוים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות". הלהבות הוצתו בבית הזה, אבל גם מטפי הכיבוי נמצאים בבית הזה. כל עוד יש סיכוי לעצור את החקיקה שמחלקת את העם הזה לשניים. נמשיך להיאבק, אבל אם היא תעבור, היא תחלק את העם הזה לשניים. נקודת האל-חזור של החברה הישראלית נמצאת במרחק של שבועות ספורים מאיתנו. אם תעבירו את החקיקה הזו, לא יהיה איך לתקן את זה. אין מזה חזרה, זה ישבור את גבה וליבה של החברה הישראלית. אם לא נעצור, הטקס הזה יתקיים כנראה גם בשנה הבאה, אבל הוא יהיה ריק מתוכן. במקום חגיגת יום ההולדת של הכנסת זאת תהיה האזכרה שלה.

תודה רבה לחבר,

בלי מחיאות כפיים, תודה רבה לחבר הכנסת לפיד. לפני שנעבור לסדר-היום, אני רוצה להודות מאוד לכל חברות וחברי הכנסת שלקחו חלק באירועים היום, לכל האורחים הנכבדים שהגיעו לבקר אותנו בכנסת, וכמובן לעובדות ועובדי הכנסת, שהתאמצו מאוד על הצלחת, בלי מחיאות כפיים,

על הצלחת יום ההולדת של הכנסת. מזכיר הכנסת, בבקשה. חברי הכנסת והקהל מתבקשים לכבד בקימה את יציאת נשיא המדינה. כבוד הנשיא! (חברי הכנסת מכבדים בקימה את צאת נשיא המדינה מאולם המליאה.) נא לשבת. חברי הכנסת, נצא כעת להפסקה של עשר דקות, ולאחר מכן נחדש את הישיבה בהתאם לסדר-היום.

הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות החוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/2159/25 וכלה בהצעת חוק פ/2314/25: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון, ביטול מבחני התלות לקבלת גמלת סיעוד לאזרח שמלאו לו 80 שנים), התשפ"ג 2023, מאת חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, הצעת חוק

אני רוצה לספר לכם סיפור קצר על מדינה רחוקה, עם ראש ממשלה שנבחר, אחת המדינות הראשונות באירופה שהנהיגה

באותה המדינה אין כמעט מתנגדים. בשדה הפוליטי נשארה מפלגת השלטון, מפלגתו של ראש הממשלה.

מרחיקי הלכת מוסדות השלטון התמלאו באנשיו ועושי דברו, יצרו שחיתות ציבורית ענפה, בין היתר בבתי המשפט, במשרד המבקר, במשרד המפקח על העבירות הפליליות. באותה מדינה גם אין נשים, אין נשים חברות בממשלה, וראש הממשלה אף אמר והוסיף כי הן אינן מסוגלות לעמוד בלחץ. אתם ודאי שואלים את עצמכם כיצד זה השפיע על אותה מדינה, ראש הממשלה דרש מנגיד הבנק להתפטר. משלא הסכים לכך, קיצץ בשכרו בשיעור של 80%; דירוג האשראי של המדינה במדד S&P ירד ל-BBB מינוס, המטבע המקומי נחתך לכדי מחצית, הייצור כמעט שלא קיים, החדשנות גוועת והכלכלה פשוט לא מתקדמת, בדצמבר האחרון האינפלציה השנתית הייתה 24.5% שיא של 27 שנים, הגבוהה ביותר באיחוד האירופי. כולכם ודאי יודעים על איזו מדינה אני מדבר. המדינה הזו היא המדינה שאבי נולד בה,

ואם לא נעצור את הרפורמה המשפטית הזאת, גם בישראל אנחנו נהיה במצב דומה. אנחנו מזהים תהליכים דומים ומקבילים, ואנחנו גם רואים את אותן אזהרות. בעקבות המהפכה המשפטית גופי ההשקעות הגדולים בעולם, ובראשם JPMorgan, מזהירים כי קיים חשש שהרפורמה המשפטית תשפיע על הכלכלה והדירוג הישראלי, נגיד בנק ישראל מזהיר, נגידי בנק ישראל לשעבר יעקב פרנקל וקרנית פלוג מזהירים אף הם, כלכלנים נוספים שחתמו על אותם מכתבים מתריעים מפני הרס הכלכלה הישראלית, גם אישים וגופים נוספים, כמו נשיאי העליון ושופטים לשעבר, מנכ"לי הבנקים הגדולים, יועצים משפטיים לממשלה לדורותיהם, פרקליטי המדינה לשעבר, דיקני הפקולטות, פרופסורים רבים, מומחים מקצה לקצה. יש מי שיאמרו עכשיו ששוב אנחנו מנסים להפחיד, אך לצערי הגעתי היום עם עובדות שמוכיחות כי התהליכים הללו יובילו אותנו בדיוק לאותו מקום שהם הובילו מדינות דומות. שינוי שיטת המשטר תפגע במשלמי המיסים, במשרתי המילואים, בכוחות הביטחון,

בכלכלה, בהסברה הישראלית, בנשים, בחלשים, ובכלל בכל אזרחי מדינת ישראל.

נרגיש על בשרנו את השפעת המהפכה הדורסנית הזאת. אני קורא לכם מעל בימה זו, ביום החגיגי הזה:

תעצרו לפני שיהיה מאוחר מדי. טובת ישראל ואזרחי ישראל, כלכלת ישראל ואופייה של המדינה עומדים על הפרק. אנחנו עם אחד. תמיד ידענו שבסופו של דבר אין יקר ממדינת ישראל. לצערי, אם תקודם הרפורמה כבר לא נהיה עם אחד, המדינה תחולק לשבטים.

שהיא מקור כוחנו, תהיה הדבר הראשון להיפגע. אנחנו כבר מזהים תהליכים של תושבים טובים במדינת ישראל, חיילים וקצינים, אנשים שתורמים למדינה, משלמים מיסים, שפועלים לקבל דרכון זר, שמכינים תוכנית מגרה ליום שאחרי, שכבר מדברים בגלוי על מה יקרה אם, ואיך עושים את זה, ובאיזה גנים יהיה אפשר לרשום את הילדים ואיזה בתי ספר, ומה העבודה הכי נכונה לרילוקיישן הקרוב. אנשים שמעולם לא חשבו לדבר כך, אנשים שנלחמו עבור המדינה הזאת, אנשים שהקריבו את היקר להם מכול עבור המדינה הזאת, מבינים שאנחנו במלחמה עכשיו, שזה להיות או לחדול. אם הרפורמה הזאת תקודם ואם החקיקה תאושר, אנחנו כבר לא נהיה באותה מדינה, אנחנו כבר לא נהיה במדינה שומרת חוק, אנחנו כבר לא נהיה במדינה שוויונית, אנחנו נהיה במדינה שנבחרי הציבור מעל כולם, שהממשלה מחליטה הכול, כולל מי יהיו השופטים, איך תיראה כל מערכת במדינת ישראל, והתושבים יצטרכו פשוט לקבל את זה, ולא תהיה להם ברירה, והברירה היחידה שתהיה להם היא פשוט לעבור למקום אחר. ואני פה, דווקא ביום הזה, ביום חגה של הכנסת, כדי לומר שאני חושב שיש עדיין עם מי לדבר. שר המשפטים שיושב מולי, ואני מקווה שקשוב לדברים, ואני מקווה שקשוב לעם, שומע את הקולות של מאות האלפים שיוצאים שבוע אחר שבוע ואומרים: אחים אנחנו. לא לשם אנחנו רוצים ללכת. מדינת ישראל לא תעמוד בקרע הזה. מיום כינון הממשלה הדבר היחיד שעסקו בו זה חוקים פרסונליים ורפורמה משפטית שמשרתת בן אדם אחד, בן אדם אחד, שבגללו אנחנו צריכים לשנות את כל מערכת המשטר שלנו, את כל מערכת המשפט שלנו, בשביל שהוא יוכל להימלט

ולצערי, כשאתה כל כך חלש, גם השותפים שלך יודעים את זה ומנצלים את זה, ואנחנו רואים שבמשך חמישה חודשים אף אחד לא עבד פה בשביל אף אזרח. הביטחון האישי הולך ומידרדר, אנחנו עוקבים בדאגה

הפשע המשתולל. חבל שהשר לביטחון הפנים, או הביטחון הלאומי, או בשמו החדש, לא נמצא פה. לצערי הוא כבר לא נמצא בשום מקום, כי מאז שהם נכנסו לממשלה, אנחנו פשוט לא שומעים אותו יותר, ולצערי,

חבל שאף אחד לא מנהל את האירוע הזה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לך, אדוני. ישיב על ההצעה להביע אי-אמון של סיעת יש עתיד השר המקשר בין הממשלה לכנסת ושר החינוך, חבר הכנסת יואב קיש. בבקשה.

כנסת נכבדה, רק תסביר לי למה התכוונת כשאמרת שכבר חמישה חודשים אנחנו במצב קשה.

זה מהבחירות. הייתה פה ממשלת מעבר שאני חושב שבאמת לא תפקדה, אני מסכים איתך.

אני מסכים איתך. בעניין הזה אני מצטרף לדבריך שממשלת המעבר הייתה כישלון מוחלט, וברוך השם יש ממשלה שכבר חודש עובדת. בעניין הזה באמת שאין לי הרבה להשיב.

אני רק מחזק את האמירה שלך שברוך השם יש ממשלה חזקה, מתפקדת, אומנם רק חודש, אבל בעזרת השם להרבה שנים קרובות, שהיא תדאג לטפל בכל המשברים. זה דבר אחד. ודבר נוסף, אני לא יכול שלא לומר, כי השתמשת בכל מיני מוטיבים שהיו גם בנאום של ראש האופוזיציה יאיר לפיד, בלי לתאם.

ומה שנשמע פה בקריאות ביניים, וחבל לי על זה, אני אומר לך את זה בכאב. יש הרגשה שאתם לא מתארים מצב, יש הרגשה שאילו היה שיח אמיתי ואילו הייתם באמת מחפשים לבוא לדבר, אתם מחפשים לפגוע. לא סתם אמרה השרה BDS 2, יואב, עכשיו ברצינות. אני אומר לך, ההרגשה היא שאתם מחפשים אקטיבית לפגוע, ואני מאוד מצר על כך. אתה רוצה גם לשמוע? אתה רוצה גם לשמוע?

חבר הכנסת רון כץ, אמרת את דברך בצורה מאוד מאוד ברורה. וכעת נעבור, אני מזמין את חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון לנמק את ההצעה להביע אי-אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי.

עשר דקות לרשותך, אדוני. בבקשה. כבוד היושב בראש, השר, חברי כנסת, היום אנחנו חוגגים את כינונה של הכנסת בט"ו בשבט.

יום חג לדמוקרטיה, זה מראה מאוד יפה לראות את מסדרונות הכנסת מלאים בילדים, במשפחות, בפירות ארץ ישראל, בשמן הזית של ארץ ישראל. אבל עננה גדולה מרחפת מעל הכנסת, ועננה גדולה מרחפת עכשיו על המציאות הישראלית. אנחנו במצב שבו ממשלה מתחילה את צעדיה באופן דורסני, חסר סובלנות, תוך ביטול מעמדה הראוי של אופוזיציה, פגיעה במסורות פרלמנטריות ובמוסד הכנסת וערעור האיזונים והבלמים, יצירת חקיקת בזק מהירה בדברים היסודיים והחשובים ביותר לאזרח הישראלי. הופכים את בית המחוקקים לבית החותמים או לבית המצהירים. כבר בשנת 2016, בכנסת העשרים, שהיום נראית לנו נורמלית, כמעט מופת בריטי של פרלמנט, אמר חבר הכנסת יולי אדלשטיין, יושב-ראש הכנסת דאז מהליכוד, את הדברים הבאים: "יש בי חשש כבד כי המשך הפיחות הזוחל במעמד הכנסת, הרשות המחוקקת והמכוננת ואבן יסוד של הממשל הישראלי,

יום אחד למוטט את הדמוקרטיה הישראלית על כולנו, יושביה ואזרחיה". יולי אדלשטיין אמר דברים קשים, נוקבים, נכוחים, והוא לא אחד שמגיע מהשמאל או שמפגין איתנו ברחובות כל מוצאי שבת. דווקא אלה בבית הזה מהקואליציה שמתלוננים על אי-הכרעת הרוב הם אלה שהופכים את עצמם, נבחרי הציבור, למיותרים, לחותמת גומי. זה בית החותמים ולא בית המחוקקים. כך למשל חברי הכנסת מהקואליציה הפכו לחותמת גומי של ראשי הקואליציה וחויבו לחתום על נוסחים של חוקים אישיים מבלי שיש להם נוסח סופי, מבלי שהם בדקו את מה שהם חותמים, בלי עצמאות, באופן מוחלט, מראש, בלנקו. אחד היסס לחתום, וחטף. אם לא די בכך, ובניגוד לכל המסורת בכנסת מזה עשרות שנים מתנהל בימים אלה הליך חקיקה מטעם הוועדה ולא כהצעת חוק פרטית, תוך רמיסה מתמדת, סתימת פיות, זילות משוועת בייעוץ המשפטי ועבודתו המקצועית עד לכדי התקפות ואיומים על הסיוע המשפטי של הכנסת, ולו בכדי לזרז תהליכים. לא היה כדבר הזה, השיח עם היועצים המשפטיים בכנסת. ראוי להזכיר לממשלה השלושים-ושבע כי בכנסת קיימים נוהג ומסורת פרלמנטרית שלפיהם ראוי לנהוג בייעוץ המשפטי של הכנסת אחר כבוד גם כאשר מתגלעות מחלוקות. גם מניסיוני האישי כשר בשלושה משרדי ממשלה וכמי שעמד ועומד בראשות ועדות בכנסת, הגדולות והמורכבות, כולל ועדת כלכלה, אעיד כי הייעוץ המשפטי היה נכס עבורי, אנשים מצטיינים ומבריקים שמצאו עבורי פתרונות, רעיונות יצירתיים לקדם חקיקה ולהסיר חסמים. במקומות שלא הסכמנו, הייעוץ המשפטי הגן עלינו מטעויות, מטעויות של חוק, מטעויות פליליות, הגן על הדמוקרטיה, הגן על העובדה שאחר כך מישהו יעתור בבג"ץ נגד החקיקה שעשינו והחוק לא יעבור. לכן הקשבנו לייעוץ המשפטי, כדי שאם יום אחד יעשו בג"ץ על התהליך, נגיד שהיועץ המשפטי היה איתנו, וזה עוזר לנו בבג"ץ. מיכאל, אתה נגד הרפורמה? מה? אתה בעד. אני בעד הסכמות.

אז תעצרו רגע, תנשמו.

אני אקרא את זה, ויהיה לי זמן להגיד לכם משהו אישי גם. אני אומר לכם ש-80% ממה שרציתי קיבלתי, ו-20% לא קיבלתי. אבל אני מוקיר את הייעוץ המשפטי. עכשיו יש בעיה, יש אנשים שאומרים: טוב, יש יועץ משפטי שתקוע לנו במשרד ממשלתי והוא תוקע את העבודה.

אתם רוצים לדבר על תהליך של החלפה של יועץ משפטי במשרד ממשלתי? בבקשה, נקבע הליך ונעשה את זה בתיאום עם היועץ המשפטי. ושר שלא מרוצה מהיועץ המשפטי שלו במשרד, יהיה תהליך להביא לו יועץ משפטי מוסכם. אבל לא מינוי פוליטי, אחד שפוחד, אבל מיארה היא מינוי פוליטי.

מיארה היועצת המשפטית היא מינוי פוליטי,

מיארה מונתה על ידי ממשלת ישראל. נו, היא מינוי פוליטי, מה? היא מינוי פוליטי קלאסי. אחרי שעמדה בכל המבחנים והניסיון הראוי לתפקידה. איזה ניסיון? מעולם לא היה לה ניסיון. גרוניס אמר שהיא לא מתאימה. נשיא בית המשפט העליון אמר שהיא

מתת-אלוף לרמטכ"ל.

אין בעיה, אבל זה על חשבון הזמן של הדברים שלך, אם אתה מנהל איתם שיח. מה?

חברי הכנסת, הוא לא מעוניין לנהל דו-שיח על חשבון הזמן שלו, אז לאפשר לו לסיים. אחרת, אבל אנחנו כל הזמן מנהלים איתו דו-שיח. אין בעיה,

אחת או שתיים בממוצע לחודש. ואם לא די בכך, הממוצע החודשי של כמות הצעות החוק הפרטיות שהוגשו עד הכנסת העשרים קפץ יותר מפי שניים. גם בכנסות שבאו אחריה.

הממשלה הזאת מכהנת פחות מ-30 יום.

תיכנס ותראה. ואם טעית, תעלה לפה ותתנצל. סעדה, אם טעית תעלה להתנצל כאן. בתוכנית הכלכלית של ראש הממשלה לפני הבחירות, להילחם ביוקר המחיה, הורדת מע"מ ל-12%.

והוא אמר בסרטון: אני אקפיא את המשכנתאות. ותבדוק את עצמך.

אין אפס עד שלוש, כי זה לא אפס. האם זאת הכנסת שאנחנו רוצים? אני רוצה לסיים בדברים שנאמרו במעמד חנוכת משכן זה בגבעת רם על ידי נשיא המדינה מר שניאור זלמן שזר: "על שער הבית הנישא הזה ייחרתו באותיות נצח עקרונות היסוד של הדמוקרטיה האנושית החקוקים לנו בגנזי אוצרותינו מראשית ימי היותנו לעם, והם: חוקה אחת לגר ולאזרח, אחרי רבים להטות, להציל עשוק מיד עושקו, ודל לא תהדר בריבו, וחי אחיך עמך, צדק צדק תרדוף, ומלאה הארץ דעה". ואני רוצה לנצל משפט אחרון כששר המשפטים נמצא פה, השר לוין, שאני מעריך אותו ויש לנו תקשורת רבת שנים.

אני פונה אליך ואומר: תשקול. תשקול לעשות את הדברים בהסכמה.

גם אנחנו מבינים שנדרשת מערכת שינויים,

אני בעד, לא רק, שקלתי והסכמתי לעשות את הדבר, אז תתחילו דיאלוג בהסכמות. תגיד דבר אחד שאתה מסכים לו. אנחנו באנו ואמרנו שאפשר לעשות חוק-יסוד: חקיקה, שמסדיר. אמרנו שאפשר לעשות, למה אתה מסכים?

תן לי להשיב לך.

אמרנו שאפשר לעשות פסקת התגברות ברוב משמעותי.

אז נשב ונדבר, השר, טוב, תודה רבה.

זה מונח על כתפיך, הדבר הזה.

יש לך הזדמנות להעביר רפורמה מוסכמת,

ולא לפלג את העם, והעם במצב קשה. עכשיו, אם אתה טעית,

אתה תעלה לפה ותתנצל בפניי. הוא יעלה בזמנו. בדקתי, זה לא נכון, מיכאל. תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון. יש אפס עד שלוש חינם, אין דבר כזה. גם על ההצעה הזו ישיב השר המקשר בין הממשלה לכנסת ושר החינוך חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. אבל מיכאל, אתה לא אומר סתם. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת ביטון וחבר הכנסת סעדה,

אני יכול לתת לך לענות לו, אבל יש לי כמה דברים לומר לך. אנחנו עוד יודעים לדבר בינינו. ראשית, לא אומרים אפס עד שלוש,

אני מציע שנתחיל להשתמש במושג הזה.

שיהיה אפס כסף מלידה עד שלוש,

דבר שני, חבר הכנסת ביטון, אני חייב לך תשובה על הנושאים הכלכליים, כי העלית אותם. לפני כן אני חייב לומר לך דבר אחד לגבי הרפורמה המשפטית. תפסיקו לומר שהעם לא החליט והעם לא רצה. העם הלך לבחירות והעם רצה בצורה מאוד ברורה.

בתור מיעוט, מנסים למנוע מהרוב ולכפות על הרוב, מנסים לכפות על הרוב את העמדות שלכם.

יש בחירות, היו בחירות, יש תוצאה ואנחנו עושים את מה, שהבטחנו לציבור. זה שיהיה לכם, אתם עוד מדברים על הידברות,

כנראה זה קשה.

דרך אגב, תגידו דבר אחד שאתם יכולים ברפורמה לחיות איתו. הרי יש לכם בעיה, אבל אתם לא מוכנים, כשאתם מנצחים בחירות אז אתם ממנים שופטים יחד עם השופטים, וכשאתם מפסידים בחירות אז השופטים ממנים איתכם שופטים.

בקיצור, אנחנו את המצב הזה רוצים לשנות, ואני מבין שזה קשה לכם. למה אתה מתנגד להידברות? אולי הם מוכנים שהוועדה למינוי שופטים תהיה כמו הוועדה למינוי דיינים. מה שלב ב', ג' וד' של התוכנית?

עכשיו אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת ביטון, לגבי הדברים שלך, כי באמת נושא יוקר המחיה הוא נושא סופר-מרכזי. מה זה מרכזי, כל היום אתם מתעסקים בו. דרך אגב, הממשלה מטפלת בו. אין חוק אחד שהבאתם השבוע,

את רוצה להקשיב במקום, חברת הכנסת מירב בן ארי, אני יכול להגיד לך שממשלה יודעת לטפל גם בלי חוקים.

את יודעת את זה, כן, גם. חודשיים אתם מחוקקים את עצמכם לדעת.

חודשיים עוד לא עברו, אני יודע שזה מרגיש לך כמו חודשיים אבל זה בסך הכול חודש ושבוע. זה בסדר, זה כמו חמשת החודשים של רון כץ, שאומר שהוא ממש משתגע מהממשלה שהייתה פה חמישה חודשים. אז אני חייב לומר לך כך: אנחנו עצרנו את העלייה בארנונה, עצרנו בחשמל. איזה, אני משלמת ארנונה רגיל. את הדלק, שטענתם שלא עלה, פרסם שר האוצר סמוטריץ', נדמה לי, 33 אגורות ירידה עכשיו במחיר של הדלק.

מחוללי האינפלציה, חבר הכנסת ביטון, אנחנו מטפלים, וגם הורידו מס על החד-פעמי. אנחנו מטפלים במחוללי האינפלציה,

אנחנו עושים את זה יחד עם עמידה נחושה וקיום בחירות של רפורמה משפטית, שמדינת ישראל צריכה אותה יותר מכל דבר אחר. הבוחרים שלך לא רוצים אותה. לא רוצים.

8% בעד הרפורמה, 60% בעד יוקר המחיה. תודה רבה לשר המקשר חבר הכנסת קיש. בהתאם לתקנון הכנסת נתחיל בדיון הסיעתי. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מירב בן ארי,

תודה, אדוני היושב בראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, מזל טוב לכנסת לחגיגות ה-74. יום מיוחד, יום ט"ו בשבט, ואני רוצה דווקא ביום הזה לדבר על ממשלת הבושה. בממשלת הבושה לא נמצאה אישה, לא נמצאה אפילו אחת, רגע, שראויה לכהן כמנכ"לית במשרד ממשלתי. יש הרבה גברים, אישה אחת לא מצאו. עד כה מונו 32 מנכ"לים במשרדי הממשלה, אבל אחת, אישה, לא נמצאה. אפילו המציאו משרד ופיצלו אותו, משרד המורשת, אבל גם שם לא מצאו אישה. יש משה ויש רונן, יש אסף ויש אמנון, יש יהודה וגלעד ושלמה ואיתמר

אבל נעמה, סיגל, מיכל, לא מצאו. שמעתי משה. משה, יש עוד משה.

שלא תבקש הודעה אישית. הם גם לא מצאו נשים שיהיו יושבות-ראש ועדות בכנסת. אז מתוך 25 ועדות מצאו אחת, כפיים ללימור סון הר מלך, שעברה את תקרת הזכוכית של הכנסת העשרים-וחמש והצליחה להיות יושבת-ראש ועדה. מזל שהאופוזיציה איזנה אותם עם שלוש נשים: לזימי, מירב כהן וכמובן פנינה תמנו שטה,

לפחות ככה הצלחנו לאזן את הבושה. בממשלת הבושה יש שלוש שרות, יש שש שרות, לא תיקנתם,

מתוכן לשתיים עדיין לא מצאו תיק. אחת אמורה להסביר את ישראל, להילחם באנטישמיות, ב-BDS. בשלב זה היא בעיקר נלחמת בתאגיד, Shut down לתאגיד, לא עבד כל כך, בשמאלנים הבוגדים ובאזרחי המדינה. כל אלה שלא הצביעו לביבי לא באים לה טוב, לשרת ההסברה. אפילו לרפורמה של לוין היא מכינה צוות מיוחד. בכל זאת, צריך להסביר כיצד הופכים את ישראל לצפון קוריאה למתקדמים. על השרה השנייה אנחנו לא כל כך יודעים מה היא עושה, איזה סמכויות יש לה. אם יהיה שינוי, אנחנו נעדכן. בממשלת הבושה שר הביטחון מברך את הלוחמים אבל הוא שוכח להגיד מילה על הלוחמות של גדוד לביאי הבקעה. הן לא מעניינות אותו למרות שהן אלו שמחזיקות את הגזרה באופן קבוע ביחד עם הלוחמים, שכם אל שכם. אצלנו אומרים תודה רק ללוחמים, שחלילה, לרגע לא נעודד שירות משותף. אז תודה לכן, לוחמות, לביאות הבקעה, על אומץ הלב, על דבקות במשימה, על חתירה למגע ועל חיסול המחבלים אתמול בפעולה בלילה. עם ישראל מודה לכן, אני מודה לכן, תודה על אומץ הלב, תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. הדובר הבא, חבר הכנסת אלון שוסטר,

ערב טוב ליושב-ראש, שלום לכנסת המקושטת והיפה, אבל לצערי המסוכסכת בתוכה. הערה אחת בשולי הדיון שהיה בין חבר הכנסת ביטון לשר קיש, אין ספק שסוגיית השינויים המכונים "רפורמה במערכת המשפט" הופיעה באופן כזה או אחר בבחירות, הבחירות לא היו על זה,

הבחירות היו על מה שקראנו משילות, על הביטחון האישי, והבחירות היו על יוקר המחיה, בשולי הדברים עלו הנושאים שכרגע מסכסכים אותנו בצורה מיותרת. היום השתתפתי, כמו חברי כנסת וחברות כנסת אחרים, במפגש עם הציבור שהגיע. זאת הזדמנות לברך את עובדי הכנסת והמנהלים הרלוונטיים שעסקו בפתיחת השערים של המוסד המכובד שאנחנו משרתים בו. נפגשתי עם קטנטנים ועם קצת יותר גדולים ואפילו עם גיל העמידה. במפגש עם ילדי כיתה א' אני אשתף אתכם, קיבלתי את הזכות לקרוא להם את הסיפור על חנן הגנן. חנן הגנן, זה סיפור שייתכן שאתם מכירים, על אדם שמוכר פירות ומבטיח לילדים מטמון,

והילדים לא מבינים על מה מדובר. בשורה התחתונה החרצן, הגרעינים, הזרעים, שלכאורה אמורים לזרוק אותם, הם האוצר, הם המטמון. היו פה אנשי מכון וולקני של משרד החקלאות. הם אלו שמייצרים את ההון לדורות הבאים, את הקוד הגנטי, כדי לאפשר לכולנו לטעת הרבה עצים שייתנו את פריים. ובהקשר שלנו, אם אנחנו חוזרים לסוגיה שנמצאת במחלוקת, סוגיית הדמוקרטיה,

הדמוקרטיה המהותית היא החירות, חירות האזרחים. חירות האזרחים יש בה רכיב מהותי של שמירה על זכויות אדם, זכויות לכל אדם. חלק מהזכויות הן זכויות לאזרחים וחלק אחר, חשוב גם הוא לא פחות, זה הדרך שבה אנחנו נבחרים. אם כן, שלטון העם, בחירות עצמאיות, רכיב חשוב. יש לנו ממשלה נבחרת. הממשלה הנבחרת, במהות, צריכה להגן על חירות העם. זהו המרכיב השני המאזן, ושני הרצפים הגנטיים האלו,

חשוב שבמהלך השבועות הקרובים, החודשים הקרובים,

כבוד היושב-ראש, חבריי חברות וחברי הכנסת, עלינו לשמור מכל משמר ולא להפר את האיזון.

תודה רבה לחבר הכנסת אלון שוסטר. הדובר הבא, חבר הכנסת וסגן השר משה אבוטבול, בבקשה. שלוש דקות

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ט"ו בשבט שמח. ראשית, מזל טוב לכנסת ישראל ליום הולדתה ה-74. 74 שנים. "בן שבעים לשיבה", כדברי התנא במסכת אבות, ו"בן שמונים לגבורה". אז ככה אנחנו, המדינה, כנסת ישראל נמצאת בין שיבה לגבורה. אז אני רוצה דווקא לברך את כנסת ישראל שנזכה לשיח של אנשים בוגרים, שקולים ומדודים, כמו שדוד המלך בתהילים אומר: "מזקנים אתבונן".

את היצר, ומצד שני גם כן שיח של גבורה. גיבורים שיודעים גם כן לכבוש את יצרם, יודעים להכיל גם את הניצחון של האחר, של הזולת. מאוד צר לי שדווקא ביום חגה של הכנסת, שחל מדי שנה ביום ט"ו בשבט, ביום חגיגי כזה אנחנו פוגשים ילדים מתוקים מכלל בתי הספר בארץ שבאים לבקר אותנו, וכאשר רואים את הדוכנים המרשימים שפזורים במסדרונות הכנסת של פירות ארץ ישראל, שכאן באמת המקום להודות לידידי שר החקלאות מר אבי דיכטר, שאני זוכה ומשמש כסגנו, ולכל עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, על הארגון הנפלא של כל הדוכנים משלל ענפי המשק: פירות, ירקות, דבש וכו' וכו', וזה בניצוחו של המנכ"ל החדש של המשרד אורן לביא, מנכ"ל נמרץ שיפעל יחד לצד השר לפעול נכונה לשימור הביטחון התזונתי, שיהיה משק עם מחירים שפויים וסבירים השווים לכל נפש מצד אחד,

גם לחזק את אותן שכבות חלשות על ידי אותם כרטיסי מזון שהיו מיוזמתו של השר לשעבר, לעתיד, חבר הכנסת הרב אריה דרעי, שייתנו גם כן מעטפת ילדים לאותן משפחות ברוכות ילדים ומוחלשות מכל מגזרי האוכלוסייה. לצערי דווקא ביום חשוב זה שומעים צלילים כואבים וצורמים. איך אומרים ביידיש, קרעכצן. כל מיני חריקות על כאלה שבגלל רפורמה כזו או אחרת או בגלל שהשלטון התחלף וביבי שוב ראש ממשלה הם מדברים על לעזוב את הארץ. כלומר יש כאן ציונות מותנית, אם השמאל בשלטון אז אנחנו נשארים, ואם לא, אז אורזים ומכבים את האורות. גם כשהימין היה שנים באופוזיציה, או הדתיים או החרדים, לא העזנו להעלות על דל שפתינו לעזוב את הארץ, חס ושלום.

יש עם, והעם אמר את דברו. זה בדיוק אותו העם שבעבר שלח אותנו לאופוזיציה ואתכם לקואליציה. אין מה להחליף את העם. עליכם להישאר ולא לארוז. אלא אדרבה, להתמודד נכונה בכלים הדמוקרטיים שעומדים לרשותכם. אני רוצה לסיים בלשון השיר של עוזי חיטמן בבית הראשון שלו: "חשבנו כמעט / עוד מעט / אורזים מזוודה / לקחנו פסנתר / זה לא עוזר", אבל הפזמון חזק מאוד: "אנחנו נשארים בארץ / אנחנו נשארים, / אנחנו נשארים בארץ / עד 120". שימו ווליום, תתרכזו בפזמון ותישארו בבית. לכן אנחנו נגד הצעת האי-אמון.

תודה רבה לחבר הכנסת משה אבוטבול. חבר הכנסת אליהו ברוכי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית, למרות שהתאספנו כאן בגלל ניסיון להביע אי-אמון אני מבקש לנצל את הבמה הזאת כדי לברך את הכנסת ביום חגה. אני חושב, אדוני היושב-ראש, שיום ההולדת של הכנסת זו הזדמנות מצוינת להביע אמון. היום לפני 74 שנים התכנסה לראשונה הכנסת בבניין ההסתדרות בירושלים. ט"ו בשבט זה זמן מיוחד להתחלות. אנחנו מציינים היום את ראש השנה לאילנות, למרות שהאילנות, רובם בתקופה הזאת של השנה עומדים ערומים. השקדייה פורחת זה תיאור של שקדייה בלבד, לא של שאר אילנות השדה, ועדיין אנחנו חוגגים דווקא בעיתוי הזה ראש השנה לאילנות, כי אנחנו מבינים שלמרות שבעין חיצונית נראה לנו שהעץ לא מניב דבר, ברור לנו שמתפתח פה תהליך שבעתיד הקרוב יצמיח פירות. בכל פינה במסדרונות הכנסת הזכירו לנו היום את העובדה שבית המחוקקים גדל בשנה. לפעמים זה נראה בדיוק הפוך. ההתלהמות והשיח משכנעים אותך שהכנסת לא מתבגרת בשנה אלא נעשית יותר ויותר ילדותית, אבל זה בדיוק הפוך. כבר קרוב ל-30 שנה הרשות השופטת מתייחסת לרשות המחוקקת כמו אל ילד קטן. נבחרי הציבור מימין ומשמאל יושבים כאן ובוועדות השונות עד השעות הקטנות של הלילה, מגישים הסתייגויות, מתקנים תקנות ומחוקקים חוקים, בקיצור, מתנהגים כמו המבוגר האחראי שקיבל את אמון הציבור, והרשות השופטת מתעקשת להתייחס לבית הזה כמו אל ילד קטן. אדם מבוגר יכול להרשות לעצמו להגיד לילד קטן שההתנהגות שלו היא בלתי סבירה בעיניו. פעם אחר פעם זה היחס שמקבלת הרשות המחוקקת מהרשות השופטת, יחס של מבוגר מתנשא על ילד קטן. למה אני אומר מתנשא? כי במערכת יחסים של הורים וילדים יש היררכיה שמצדיקה זאת. במקרה שלנו אף אחד לא העניק לרשות השופטת את התואר המבוגר האחראי.

העניקו אותו לנו, למי שמקבל משום מה יחס של ילד קטן. אבל השנה, אדוני היושב-ראש, הודות לרפורמה שמוביל שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין, אפשר לחגוג את יום הולדתה של הכנסת. כפי המסתמן ובסייעתא דשמיא הנדרשת, בשנה הקרובה נוכל כולנו להגיד לכנסת ישראל מזל טוב, גדלת בשנה. תודה רבה לחבר הכנסת אליהו ברוכי. הדוברת הבאה, חברת הכנסת סגנית השר מיכל מרים וולדיגר,

תואר שקנית אותו בזכות ולא בחסד, צריך להיאמר.

אדוני היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת,

אני קוראת את הנושא שבשמו אני עומדת לפניכם ואני משתוממת: ממשלה שהורסת את הכנסת והמסורת הפרלמנטרית בישראל, תגידו, חברים, ויסלח לי חברי מיכאל ביטון היקר, העיוורון שלכם, עד מתי הוא ימשיך? עד מתי לא תראו את הדבשת של עצמכם? מתי תשיתו ליבכם אל המציאות נכוחה כמו שהיא? אני שומעת באולפני הטלוויזיה וברדיו את נציגי האופוזיציה צועקים וצווחים על הממשלה הנבחרת וכמה היא חשוכה ורעה, כמה היא באה להרוס את הדמוקרטיה ולרמוס את הפרט. האומנם? המראיינים כמובן לרוב זורמים, עושים לכם חיים קלים. אבל אני כאן כדי לשאול: מיכאל,

אין לה משמעות בעיניכם?

הרי כל בר-דעת יודע שבממשלה שלכם המצב היה גרוע הרבה יותר. אנחנו באים לתקן. אתם בחרתם את היחס של חברי ועדות לעומת היחס בין האופוזיציה לקואליציה. רמסתם את זה לחלוטין.

מבחינת השאילתות שלא נענו, 370 שאילתות שלא נענו. זה שיא של כל הזמנים. עניתי לכל שאילתה כשר.

אתה כן, אתה אחלה, אבל 370 שאילתות, פשוט צפצפתם עלינו, לא ראיתם ממטר. כמו משאית סמיטריילר שדורסת מה שנקרה בדרכה. אני לא אשכח את בועז טופורובסקי בוועדת הכנסת בדיוק לפני 11 חודש, 7 במרץ 2022, מצביע לבד, פשוט לבד, אין אף אחד בוועדה, והוא שואל: מי בעד?

הוא פשוט מעביר החלטות כמו ברפובליקת בננות. ועוד בסוף אומר: עבר פה אחד. בטח פה אחד, הפה שלו. אני עוד זוכרת היטב את אמירתו ההזויה של חבר הכנסת יאיר לפיד: האופוזיציה המופקרת, ככה הוא קרא לנו. ככה הוא תירץ את אי-הבאת ההסכם עם לבנון להצבעת הכנסת. הוא חשש שההסכם לא יעבור, ולכן לא הביא את ההסכם להצבעה שם. איזו בושה, איזה אובדן בלמים. תחושת אני ואפסי עוד. וכידוע, הפוסל במומו פוסל. כך בדיוק אתם מתנהגים.

אתם זורים חול בעיני הציבור ומטעים אותו. הכול כדי לפזר שנאה, נא לסיים. וכעס וריב ומדון. אני מבינה את הציבור המפוחד, מבינה אותו מאוד. באים נבחרי הציבור, שהוא בחר בהם, ומפחידים אותו בלי סוף. אומרים לו שנגמר העולם. אומרים ומשקרים, והכול כדי לגרוף הון. שופכים את המים עם התינוק. מה אכפת להם? שתמות הכלכלה, שתיהרס המדינה.

מה יעשה הנער ולא יחטא? אתם מלהיטים אותם ללא הפסקה ומצפים שהם לא יחששו? אני מסיימת. אבל אני אומרת לציבור: לא תהיה פה דיקטטורה, לא דומה ולא כמעט.

הכול בעזרת השם יהיה בסדר. אנחנו מקיימים הבטחות שיועילו לכלל אזרחי מדינת ישראל. חכו ותראו, נישפט על פי המעשים ולא על פי המילים. אנחנו לא עושים דווקא, תודה. אני מסיימת. אנחנו לא עושים דווקא, לא באים לנקום ולא לנטור חלילה. אנחנו באים לשפר, לתקן. ביום החגיגי הזה, שהוא חג לאילנות וגם למשכן הכנסת עם חגיגות ה-74, אני רוצה לומר לכם: שלוש הרשויות שיש לנו,

שהיא הרשות המחוקקת ובית הנבחרים של מדינת ישראל, הרשות המבצעת, הממשלה, והרשות השופטת, יונקות את כוחן מהכנסת.

למה אני אומרת את זה? כי יש כאלה שהתבלבלו בהיררכיה ובכללים. בימים אלו אנחנו עושים סדר במערכת ומחזירים את הכוח אל העם, אל נבחרי הציבור. מזל טוב, כנסת יקרה, עד 75 זה יעבור. האיזון תכף יחזור.

תודה רבה לסגנית השר מיכל מרים וולדיגר. הדובר הבא, חבר הכנסת אלמוג כהן, בבקשה. אני מאוד מבקש מהדוברים לעמוד בלוח הזמנים,

עוד דקה ועוד דקה, ובסוף זה מתווסף לשעות ארוכות. גם ככה יש סדר-יום ארוך. אני נותן לאלמוג דקה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אדוני השר, חג שמח לכולם. אני רוצה לדבר על נושא שהוא לא כל כך שמח. חג שמח. דבר על הבניין שלא הרסתם במזרח ירושלים. יש משהו יותר חשוב שצריך לדבר עליו. גם זה חמור מאוד, יש משהו הרבה יותר חשוב. ביום חמישי האחרון היה פיגוע, חברים. לא יודע אם כולכם שמעתם על הפיגוע הזה, ואני אספר לכם מה קרה: נכנס מחבל ארור ממשפחת אבו עסא שיושבים בנגב, והחליט שהוא רוצה לעשות ג'יהאד ביהודייה. הוא נכנס לבית, הוא פרץ לבית, הוא כפת את האימא, הוא כפת את הילדים ואת הילד שישן עם אימו בחדר השינה, ואנס את האימא מול ילדיה. זה מה שהילד הזה ראה, שאונסים את אימא שלו. איך האדמה פה, במקום הזה, בבית הזה, לא רועדת?

איך המחבל הארור הזה עושה ג'יהאד ביהודייה הזאת? איך קורה המצב הזה שאין תג מחיר לדבר הזה? איך המחבל הארור הזה חילל את נפשה של האימא, חילל את נפשו של הילד שצפה בכל זה,

העולם שותק, כאילו שום דבר לא קורה. אני רוצה לומר שאני מתבייש ביום הזה שמדינת ישראל מחליטה להכיל את הדבר הזה. זה נקרא טרור. שום הגדרה אחרת. תגדירו.

זה מה שאנחנו עושים בדיוק. זה בדיוק מה שאני עושה. כמובן שהמחבל הארור הזה לא מייצג את כל הבדואים. בוודאי שלא. יש שם אנשים טובים שרוצים לחיות בכבוד ובשלום, אבל יחד עם זאת, עצם זה שהאדמה לא רעדה יום אחרי שזה קרה זה תעודת עניות, אדוני היושב-ראש, למדינה, לנבחריה ולאזרחיה, מפני שמאיר הר-ציון, כאשר אנסו את אחותו, ידע איך לפתור את הדברים הללו, ואנחנו כריבון לא יודעים איך לפתור את הדברים הללו. אז כל מי שרוצה מוזמן לבוא לגדרה ולהסביר לילד הזה מה עשו לאימא שלו. היא אמרה לו: תיקח את הכסף, תיקח את התכשיטים, צא לי מהבית. הוא אמר לה: לא, אני לא באתי בשביל זה. אני באתי לעשות ג'יהאד. מדינת ישראל צריכה לפדות את דמה של האם הזו. להחזיר את כבודה. להרים את הכבוד שלנו מהרצפה כדי להמשיך לחיות כאן בחברה מתוקנת, כי האנס הזה הוא לא אנס, הוא מחבל נאלח. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת אלמוג כהן. הדובר הבא, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, דווקא ביום החג הזה יש לי שאלת טריוויה. ב-1 בפברואר ראש הממשלה העביר תשובה לבית המשפט העליון על פינוי ח'אן אל-אחמר ואמר: אני מבקש ארבעה חודשים ארכה. והשאלה: למה הוא ביקש ארבעה חודשים? לא שלושה, לא חמישה ולא שישה, למה ראש הממשלה ביקש דווקא ארבעה חודשים? ואני אומר גם לאלמוג כהן, גם לחבריי בציונות הדתית וגם בעוצמה היהודית, תשימו לב לתשובה: כי ארבעה חודשים זה 1 ביוני. לפי החוק הוא חייב לאשר את תקציב המדינה עד 29 במאי, וכדי לאשר את התקציב עד 29 במאי בקריאה שנייה ושלישית הוא צריך להעביר את כל החוקים, אחרת אחר כך לא יצביעו,

לא יהדות התורה, לא יצביעו עבור התקציב. למה לא פינית את ח'אן אל-אחמר?

זה אומר רק דבר אחד, שב-1 ביוני הוא יגיד לחברים בעוצמה יהודית וגם בציונות הדתית: עכשיו תקפצו לי. העברתם לי את החוקים, כל החוקים שאמורים להציל אותו מתסבוכת משפטית, את אריה דרעי להציל מתסבוכת משפטית, העברתם? תקציב העברתם? עכשיו תקפצו לי. אני לא מפנה את ח'אן אל-אחמר, ואני לא אפנה שטחי אש, ואני לא אפנה את הבית במזרח ירושלים. הרי כולם מבינים שהוא לא מתכוון לפנות שום דבר במזרח ירושלים.

מתכוון לפעול נגד טרור, כמו שהוא לא מתכוון לפנות את חמולת נוואג'ה מסוסיא בהר חברון. ואז הוא יגיד לכם, אלמוג כהן: אז עכשיו תפילו את ממשלת הימין,

אני לא מפנה כלום. הרי זה לא במקרה שהוא דחה ל-1 ביוני. ואני מניח שאתה לא נאיבי, ואין לך ספק שגם ב-1 ביוני הוא לא יפנה את זה.

וארבעה חודשים הוא ביקש רק כדי להעביר גם את החוקים וגם את התקציב.

זאת כל הכוונה. ואני אומר לך שהוא כבר מחפש תחליפים.

גם בכנסת הזאת הוא מחפש כבר תחליפים, גם לעוצמה יהודית וגם לציונות הדתית. הוא לא מחפש,

תשימו לב, ואני אומר לכם, אחרי שהוא מעביר לכם, כלום לא תראו.

הוא יבוא ואותך הוא ירצה לקחת.

לא מלחמה בפשע ולא מלחמה בטרור, אלא כניעה לטרור. כמו שעכשיו התשובה שלו לטרור, מה הוא עושה? מתחנן לקטארים: תמשיכו בהסדר, תמשיכו להזרים לחמאס 15 מיליון דולר.

זה מה שהוא עושה. באפריל נגמר ההסכם, והוא כרגע שולח שליחים ומתחנן שיעבירו

שמדברים בעברית אלא אם כן מתרגמים. ( למשפחותינו בסוריה וטורקיה על הסבל הגדול.) כבוד היו"ר, שמתרגמים, אדוני היו"ר, אנחנו מבקשים שהיא תדבר בעברית.

אנחנו מדברים כל הזמן על חירום.

תהיי חזקה.

לא, חברי הכנסת. אנחנו מרגישים

אתם.

תתבייש לך. תתבייש לך. חבר הכנסת אלמוג כהן. הדם שלהם זאת הפרנסה שלך. חבר הכנסת אלמוג כהן.

במקום שתגיד:

אנחנו בממשלה, אנחנו אחראים, אתה יושב שם וצועק.

בושה, בושה וחרפה למי שיכול ולא עושה.

אנחנו אלה שרוצים דמוקרטיה לכולם, לשני העמים ולכל האזרחים. אני רוצה גם להגיד לכם: תגידו לי,

איך אתם רוצים לנצח את הימין כשכל הזמן אתם צל חיוור של הימין וכל פעם אתם עוד נחלשים ונחלשים, עוד נחלשים ונחלשים? רם בן ברק, בשנת 1996 מפלגת העבודה הייתה 44 מנדטים,

ארבעה מנדטים, מרצ הייתה 12 מנדטים בשנת 1992, ומרצ לא עברה את אחוז החסימה. כוחות צה"ל מחבלים רוצחים?

מ-56 מנדטים לארבעה מנדטים, בגלל שאתם מזויפים. בגלל שאתם מזויפים.

אנחנו בשנת 1992 היינו חמישה מנדטים,

שלושה לחד"ש ושניים למד"ע. חמישה מנדטים, והיינו גוש חוסם. הוא אומר שצה"ל רצח פלסטינים, חברת הכנסת גוטליב, לא בעמידה. אלוהים יעזור, באמת.

איך תנצחו את הימין בלי האוכלוסייה הערבית? אבל איך האוכלוסייה הערבית תהיה חלק מהמאבק הזה, אם הוא לא כולל מאבק למען שלום ושוויון?

אנחנו כן נשתתף בהפגנות נגד הממשלה הפשיסטית, אנחנו נחסל מחבלים. אנחנו כן ניאבק, צה"ל יחסל מחבלים. אבל אנחנו נעלה את דגל השלום והשוויון, צה"ל רוצח?

הוא פוגע בחיילים שלנו.

אנחנו הדמוקרטים האמיתיים, תודה רבה.

והיחידים, לצערי הרב,

לצערי הרב. תודה רבה. אחלה פלסטיזי.

חבר הכנסת אלמוג כהן. אבל כבוד היושב-ראש, נאמרות פה אמירות קשות נגד חיילי צה"ל. לא, הוא אמר, צה"ל רצח פלסטינים? שנייה,

הוא אמר "כובשים", לא שמעתי רצח.

חבר הכנסת איימן עודה,

הוא אמר, הוא אמר "רוצחים". לא, לא, אמרת "כובשים", אני לא שמעתי "רוצחים". כן, הוא אמר "רוצחים".

אני מציע לחברי הכנסת, מי שירצה, שיגיש קובלנה בנושא הזה לוועדת האתיקה, אבל לא יתאפשר לקרוא לחיילי צה"ל "רוצחים" מעל בימת הכנסת. לא נאפשר את זה, הוא אמר שהוא אמר. עכשיו הוא אמר גם. לא, אבל עכשיו הוא אמר. שאלתי אם הוא אמר. אתה מסלף את הדברים שלו. חבר הכנסת סעדה, לשבת במקום. קריאות ביניים מהמקום. חבר הכנסת אלמוג כהן, אני שאלתי אותו אם הוא אמר. אני שמעתי "כובשים". הוא אמר, הוא אמר. הוא אמר, אז הוא אמר לי "רוצחים".

הוא אמר "הצבא רצח". "הצבא רצח" זה "חיילי צה"ל רוצחים". טוב, תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אויב בתוך הבית, אויב בתוך הבית. אבל חברי הכנסת, אי-אפשר לנהל דיון בצורה כזו. גיס חמישי, אתה גיס חמישי. חבר הכנסת אלמוג כהן. צא מכאן.

חבר הכנסת אלמוג כהן, אי-אפשר לנהל דיון בצורה כזו. חברת הכנסת טלי גוטליב.

אי-אפשר לקרוא לחיילים שלנו "רוצחים".

הנבלה הסרוחה הזה מסתובב פה כמו איזה גם את המילה הזו אי-אפשר להגיד על חבר כנסת, בטח במליאה.

אז אני מבקש לצאת להירגע לכמה דקות, אתה בקריאה ראשונה. מדבר על חיילי צה"ל, תעשה לבד קריאה שנייה. חברי הכנסת. בושה למשפחות השכול. בושה למשפחות השכול. בושה לחיילי צה"ל. לא יכול להיות, חברת הכנסת טלי גוטליב.

אפשר להתחיל? אתה תעמוד במקום שלך. לא הפעלתי את השעון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, במסכת יומא בבבלי מצאנו את האגדה: "ארבעים שנה קודם חורבן הבית לא היה גורל עולה בימין, ולא היה לשון של זהורית מלבין, ולא היה נר מערבי דולק, והיו דלתות ההיכל נפתחות מאליהן". ידידי חבר הכנסת רון כץ, שנימק את הצעת האי-אמון הראשונה, אמר בצדק שדמוקרטיות לא מתות בן לילה אלא בתהליך של שחיקה והידרדרות, אבל הסימנים המעידים מופיעים הרבה לפני, ובתוך תהליך השחיקה ניתן בהחלט לזהות את אותם רגעים מכריעים שבהם מואץ התהליך באופן דרמטי. לצערנו הרב, הסימנים האלה מופיעים בשבועות האחרונים בקצב הולך וגובר, בשעה ששר המשפטים יריב לוין ויושב-ראש ועדת החוקה חבר הכנסת רוטמן ממשיכים במרוץ לקריעתם של כבלי ההגנה וחגורות הביטחון של הדמוקרטיה הישראלית. בתוך מסכת השקרים והפייק ניוז שמפיץ בין השאר לא אחר מאשר ראש הממשלה, מהריאיון ב-CNN על השופטים שממנים את עצמם, דרך ההתייחסות המביכה שלו לדוחות האזהרה של JPMorgan ועד לסיפורי הפנטזיה על הפגישות עם מובילי הכלכלה הצרפתית, בולט השקר שחזרו עליו היום שר המשפטים ושר החינוך מעל הבמה הזו, השקר כאילו האופוזיציה לא מציעה דבר או כל בסיס למאמץ לגיבוש הסכמות רחבות. לשקר הזה אין ולא יהיו רגליים. כל מי שעוקב אחרי דיוני ועדת החוקה וכל מי שעוקב אחרי התנהלותו של שר המשפטים יודע היטב שהממשלה הזו והקואליציה הזו לא רוצות הסכמות רחבות, אתם מדליקים

שנועדו להסתיר את הכיעור של תוכנית ההרס. די בעובדה ששר המשפטים לא מציג את השלבים הבאים של תוכניתו בפני הציבור ובפני הבית הזה כדי להעיד פני מי לקרע ולשבר. ובצד תרגיל ההונאה המסוכן עולים וצפים בשבועות האחרונים הסימנים המעידים על הידרדרותה של הדמוקרטיה. סימן מטריד ענק צץ ועלה בשעות האחרונות, ואני מקווה שאתה שומע, אדוני שר המשפטים: חבר מועצת העיר מודיעין, העיר שלך, חבר מפלגת העבודה איתי אלמוג בר, נבחר ציבור כמותכם וכמוני, התבקש להגיע לתשאול במשטרת מודיעין על כוונותיהם של מארגני המחאה הדמוקרטית בעיר. אחזור על הדברים: נציג נבחר של תושבי העיר מודיעין, חבר המועצה, מוזמן לתחנת המשטרה בעיר לא על מנת להיחקר על חשד כלשהו אלא על מנת להעביר לו מסר,

שמקומו לא יכירנו במדינה דמוקרטית. אתה, אדוני שר המשפטים, נא לסיים. תושב מודיעין, היית צריך להיות הראשון שמגנה את הזימון הזה ומבקש עליו הבהרות, אבל את קולך לא שמענו בעניין הזה.

זו כנראה הגרסה שלכם לדמוקרטיה: דמוקרטיה שבה מזמינים חברי מועצת עיר נבחרים, תודה רבה,

לתשאול בתחנת משטרה על כך שהם מארגנים מחאה דמוקרטית מול ביתו של שר המשפטים. בושה וחרפה, ושר המשפטים שותק. תודה רבה לחבר הכנסת גלעד קריב. הדובר הבא, סגן השר חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. חברת הכנסת גוטליב, קולך נשמע. קולך נשמע.

חס וחלילה.

תמתין. אין צורך, אני לא שמעתי את קולך, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אפשר להסכים על דבר כזה? חילי, באמת. באמת, כבודם של חיילינו. תעצור, תעצור את השעון. פעולת חיסול של שישה מחבלים, אנחנו, אני איתך לגמרי, חברת הכנסת גוטליב. חברת הכנסת גוטליב, לא, לא, את לא יכולה.

תשבי איתו בירכתי המליאה ותשוחחי איתו, בטח לא להתנהל כאן בהליכה במהלך המליאה. חברי הכנסת, נא לשבת. יפה. טלי, מה קרה היום?

אני לא יכול להמשיך ככה את הדיון. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שמעתי בקשב רב את נאומו של חבר הכנסת יאיר לפיד, ראש האופוזיציה. אני רוצה לדבר אליכם, חבריי לאופוזיציה.

מעולם מעולם לא דיברנו על קץ המדינה, לא מדברים.

מעולם לא דיברנו, ותכף אני אגיד למה אני מתייחס, מעולם לא דיברנו על קץ הדמוקרטיה, מעולם לא אמרנו שנעזוב את המדינה, מעולם לא, ומעולם לא אמרנו שבשנה הבאה בט"ו בשבט נחגוג, לא נחגוג, נעשה אזכרה לדמוקרטיה. ועל מה אני מדבר? על מה אני מדבר? לפני 18 שנה, חברי הכנסת, הדיבורים במליאה מפריעים.

לפני 18 שנה, קצת פחות, היה הגירוש מגוש קטיף. היה הגירוש מגוש קטיף, ומי שהיה שם, אני הייתי שם רק בארבעת החודשים האחרונים, הגירוש מגוש קטיף כלפינו, כלפי ציבור גדול בישראל, הרגיש לא פחות ממה שאתם מרגישים היום. ואני מבין אתכם, אני מבין שיכולה להיות הרגשה שבא הקץ על תפיסת העולם שלנו. ככה אנחנו הרגשנו. אבל מעולם לא עלה בדעתנו, בדעתנו, שלי, מעולם לא עלה לסרב פקודה. מעולם לא עלתה האמירה,

לא סירבתם פקודה, באמת. אצלי לא היה סירוב.

חבר הכנסת בן ברק, לא היה סירוב פקודה, באמת, שנייה אחת,

אתם סירבתם לא פעם ולא פעמיים. אנחנו לא סירבנו פקודה, לפחות לא מבית המדרש שאני יצאתי ממנו, לא היה סירוב פקודה, ומעולם לא עלה בדעתי להגיד שאני עוזב את המדינה. אני רוצה להקריא לכם דברים שכתב, היום נכנס מינוח חדש, יש שביתה במדינה. שביתה במדינה. מותר לשבות, מותר לשבות.

אני רוצה להקריא לכם דברים שכתב מרן הרב קוק זצ"ל אחרי רצח ארלוזורוב ואחרי הדמוניזציה שעשו למחנה הימין. וכך כותב מרן הרב: "נתוודע איש אל אחיו בשם ישראל הכללי, נדע שיש לנו בכל מחנה הרבה מה לתקן והרבה מה לקבל מהאור והטוב זה מזה. ואז תופיע עלינו האורה העליונה הכללית, אשר בה ניוושע תשועת עולמים, ותתקיים בנו התפילה המוקדשת קודש קודשים שהיננו עתידים להביעה, " נא לסיים.

'ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם'". תודה רבה. תודה רבה. ואחרון הדוברים, חבר הכנסת בועז ביסמוט. בבקשה. לאחר מכן יעלה השר המקשר. בטרם הצבעה, לאחר דברי השר המקשר, נעבור להצהרת האמונים של חברי הכנסת. אני רק מעדכן שהוגשו כאן בקשות להצבעה שמית בשתי ההצעות. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, קצת קשה לי להתחרות, כבוד היושב-ראש,

חברי הכנסת, זה מאוד מאוד מפריע. חברי הכנסת החדשים, אתם אפילו עוד לא הצהרתם אמונים, ואני צריך לקרוא אתכם לסדר. ההתרגשות, ההתרגשות. אם הקואליציה מפריעה לך, איך אבוא בטענות לאופוזיציה,

חוקית הם חברי כנסת, הם עוד לא הצהירו אמונים. אז אפשר לקרוא אתכם בקריאות. אני חייב להודות שאני עדיין לא, איך נגדיר את זה בצורה הכי כנה ואמיתית? אני עדיין לא נרגעתי מהנאום המפלג של ראש הממשלה לשעבר, נאום שדווקא בימים אלה, ביום חג דווקא, מול אורחים, מול שגרירים זרים שמסתכלים עלינו, הוא כולו חומר בעירה. ביום שאפילו,

עם כל האורחים שהיו היום בכנסת, אנחנו מחויבים להציג לאורחים הרבים אחריות. מותר לנו לא להסכים, אנחנו אפילו יכולים לא להסכים עם אמוציות, אבל עם אחריות, בעיקר, וזה מה שחשוב, אחרי ההסתה הפרועה של ההפגנה במוצאי שבת, שבה הייתה הסתה לרצח. אז איך אפשר?

אומר ראש הממשלה לשעבר, ורק מעצם התפקיד הזה הוא מחויב לאחריות, שהחקיקה שמקדמת הקואליציה קורעת את החברה הישראלית. זה אותו אדם שהציג עצמו, מה הוא היה אז בממשלה? הוא היה איש הריפוי ואיש האיחוי, והוא עבר להיות היום איש של פילוג ושיסוי. ואני רוצה לשאול אותו דבר אחד: החברה הישראלית, האם היא באמת קרועה? האם באמת מותר בשם המאבק הפוליטי בינינו להגיד דברים שהם פשוט לא אמיתיים,

לשקר? תראו, נער הייתי וגם זקנתי, ואני זוכר שבמרץ 2011, כמדומני, היה פה שר ביטחון, קראו לו אהוד ברק. היום הוא דמות חשובה מאוד במחאה,

שהיא לגיטימית, מותר למחות. שר הביטחון דאז אהוד ברק הזהיר כי המשך הקיפאון המדיני עלול להוביל לבידודה של ישראל בעולם. לקראת חודש ספטמבר הוא אמר, אנחנו ב-2011, "אנו עומדים בפני צונאמי מדיני שרוב הציבור לא מודע אליו. הדה-לגיטימציה של ישראל באופק". ככה אמרו ב-2011, ואנשים באמת האמינו. דה-לגיטימציה של ישראל. ואז אני מסתכל, עבר לו איזה עשור, קצת יותר, ושוב מדברים על דה-לגיטימציה של ישראל. אבל בואו נסתכל על העובדות, האם זה באמת נכון. בואו נסתכל מה היה בשבוע שעבר. בשבוע שעבר,

אפרופו התשובה לאהוד ברק היא שלא רק שלא הייתה דה-לגיטימציה לישראל, קיבלנו את הסכמי אברהם.

אבל בשבוע שעבר, סודאן, מאז ועידת חרטום, רוצה להדק את הקשר איתנו, צ'אד פותחת פה שגרירות, נשיא צרפת עמנואל מקרון רוצה להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו, מקבל אותו בארמון האליזה. מספרים לנו שהנשיא מקרון הצטרף למחאה, הוא למעשה גם כן פה מתריע נגד אובדן הדמוקרטיה הישראלית.

זה פשוט לא נכון. נא לסיים. זה פשוט לא נכון. שקרים כדי לאשש את הטענה המופרכת שלכם. לכן אני אומר, גלו אחריות. לא הכול מותר בשם מאבק פוליטי. הציבור מסתכל, אנחנו נישאר עם אחד. ורק תרשה לי,

דבר אחד על אותו נאום מפלג של ראש האופוזיציה. שתי תובנות קצרות. הרעיון שישראלים ישתמשו בדרכון גרמני או פולני כדי לברוח מכאן שובר את ליבי. זה בעקבות הנאום שלו. ודבר נוסף, האיום בשבירת המדינה, אנשים שמעיזים לדבר בגלוי על זה שנתפצל לישראל ויהודה, עד לאן נגיע?

תודה רבה לחבר הכנסת בועז ביסמוט. כמדומני אתה היית שגריר בצרפת. שגריר במאוריטניה. אוקיי, אבל אתה צרפתי. אני מזמין את השר המקשר ושר החינוך חבר הכנסת יואב קיש לסכם את הדיון. לאחר מכן נעבור, טרם ההצבעה, להצהרת האמונים של חברי הכנסת. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית, בפתח דבריי, אני רוצה בשם כל הבית הזה לחזק ולברך את חיילי ולוחמי צה"ל על פעולתם הנחושה לחיסול חמישה מחבלים מתועבים שניסו לרצוח אזרחים חפים מפשע.

בעברית כשאומרים "לוחמים" זה גם לוחמים וגם לוחמות, למי ששכח את זה.

לא, לא, לא למחוא כפיים. מה אתה אומר?

"לוחמים" זה לוחמים ולוחמות. "לוחמים" זה לוחמים ולוחמות בעברית. ואם מוחאים כפיים, למה מוחאים כפיים? חברת הכנסת מירב בן ארי, חברת הכנסת מירב בן ארי.

את לא היית פה כשנציגים של, נדמה לי שזה היה, כשנציגים קראו, ופה אני אומר לך,

אני מבין שלא שמעת,

אני לא שמעתי את המילה "רוצחים",

חברת הכנסת טלי גוטליב, למה את כל פעם מגיעה למרכז האולם?

אבל עמד פה מעל הפודיום הזה חבר כנסת שקרא לחיילי צה"ל "רוצחים". לי אתה מספר עליו? מי ששיתף איתו פעולה זה אתם.

אז אני אומר קודם כול לכל חברי הכנסת פה, אני מבקש לפנות לוועדת האתיקה. היושב-ראש לצערי לא שמע את האמירה הזו. צריך להוריד מייד מהדוכן כשמישהו מדבר כך, וגם להוציא ולהרחיק.

יש דברים שלא עושים בבית הזה. וכמו שאתה אומר, לא שמעת, ואני מבין את זה. מעבר לכך, אני רוצה להתייחס לנאומו של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, שקרא פה מעל הבמה הזו לפני שעה קצרה, ביום חגה של הכנסת, מצד אחד אמירה שאני מצטרף אליה, קורא לאחדות, קורא לחיבור העם, ומצד שני מייצר פה ממש בכוונת מכוון אירוע של פגיעה במדינת ישראל, מהלך שגורם לנזק כלכלי. לא סתם השרה גלית דיסטל אטבריאן קראה לזה BDS 2. לצערי מתוכנו, מתוך מדינת ישראל, כדי לפגוע במהלך חקיקה שנעשה בבית הזה שמוביל הרוב הישראלי של הכנסת הזו, שנבחר בבחירות, על מנת לטרפד מהלך שבו מובילים חקיקה, מנסים לפגוע בכלכלת ישראל. לאן הגענו?

למה זה גורם? זה גורם לגורמים הקיצוניים להסית לרצח. אנחנו רואים את ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק שם את תמונתו של הנשיא, אני לפחות שמח שהוא התנצל והודיע שהוא עשה טעות קשה, אבל תראו לאיזה מצב הגענו, לוקח ומשווה אותו לצ'מברלין, לתקופות חשוכות. וזה ראש ממשלה שהיה במדינת ישראל. השנאה מעוורת את עיניו. ובמקביל, אדם אחר, שגם, זקנתו מביישת את בחרותו, אל"מ מחיל האוויר, זאב רז, באופן מפורש קורא לרצח פוליטי. לאן הגעתם?

בעניין הזה אני כן רוצה בהחלט לברך על התנהגות ראשי האופוזיציה, שגינו באופן מהיר ומיידי את העניין, אבל תבינו, התנהגות חסרת הרסן, ההשתלחות, הקריאות להסתה, הקריאות לפגיעה בכלכלת ישראל, הניסיונות לגרום לכך שגורמים מדיניים בעולם ינסו לפגוע במדיניות פנים של מדינת ישראל, עד לאן תגיעו? אני רוצה להשתמש באנלוגיה שכולנו מכירים אותה, וזה משפט שלמה. הרי מה ראינו במשפט שלמה?

ושתי אימהות שטוענות ששלהן הוא. אני אומר, לא יכול להיות שהשמאל, לאחר שהפסיד בבחירות, ובאופן ברור אינו מוביל את המדיניות של הממשלה, אומר: אני מוכן לחצות את התינוק רק שלא יהיה תינוק. והימין, שמתנהג באחריות, ותמיד, בטח כשהיינו באופוזיציה, מבין את המקום ונלחם בכלים הדמוקרטיים,

אז אני אומר לכולנו, חברים, בסוף הבית הזה זה בית המחוקקים. פה ראוי ופה צריך לקיים את הדיון האמיתי בחקיקה. נשיאת בית המשפט העליון מוזמנת לוועדת החוקה לומר את עמדתה המקצועית, יקשיבו לה בקשב רב, ויהיה שיח. זו הדרך לעשות שיח. לא דרך של איומים, לא דרך של קריאה לפגיעה כלכלית במדינת ישראל, לא דרך של קריאה לנזק מדיני בישראל. כל הדברים האלה, אין להם מקום. וכל זה קורה בגלל הובלה לפילוג. ראינו את הנאום שהיה פה של יו"ר האופוזיציה, נאום שהוביל לפילוג, קורא לאחדות ומבצע פילוג.

מזכיר לך, יו"ר האופוזיציה, שהפסדתם בבחירות ואתם צריכים לקבל את מדיניות הרוב. ואני חייב לומר לחבר הכנסת ביטון, אתה כל פעם מחפש איזה סקר, נראה לי שמדיניות הסקר-שקר הזו הפכה להיות הבון-טון במיוחד באולפן שישי. כל פעם מחפשים איזשהו סקר בשביל להוביל איזה שקר. אז אני אומר לכולם: הסקר המשמעותי היה ב-1 בנובמבר. לא מזמן, לפני כשלושה חודשים היה סקר מאוד גדול. כל אזרחי ישראל השתתפו בסקר הזה. התוצאות, ברוך השם, לפנינו, כאן בבית הזה. ואנחנו רואים בדיוק מה עשה העם בסקר שהגישו לפניו,

יש שמית, רק שתדע. אני רוצה גם לספר, ואולי מכירים את זה בבית הזה, שביום ראשון בישיבת הממשלה, זכיתי וזכינו כל השרים להיות חברים להצבעה, החלטת ממשלה על הקמת יישוב חדש, יישוב בעוטף עזה. שם זמני, אני חושב, זמני, נכון, רצוי שיהיה זמני.

ואנחנו בהחלט מברכים וגאים על כך שראש המועצה תמיר עידן הגיע לישיבה, ובאמת, בהתרגשות רבה, לאחר מהלך של שנים רבות, אני חושב שזה היה אירוע של כשבע שנים של חקיקה והובלה בממשלה, זכינו להצביע ולהקים את היישוב הזה.

תודה לשר קיש. חברי הכנסת, אנא התיישבו

חברי הכנסת, אנא התיישבו במקומותיכם. השרים דיכטר וסמוטריץ', חברי הכנסת ואטורי וגלעד קריב. חברי הכנסת, בטרם נעבור להצבעות, אנו נקיים את הצהרות האמונים של חברי הכנסת ארז מלול וסימון מושיאשוילי. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותם בכנסת של חברי הכנסת הבאים, באו במקומם חברי הכנסת על פי הפירוט שלהלן. סדרנים, אביגדור, אנא. חברי הכנסת, שבו במקומותיכם. נא לשמור על שקט במליאה. הצהרות אמונים של חברי כנסת, נא לכבד את חברי הכנסת. חבר הכנסת יעקב מרגי, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום חמישי, י"א בשבט התשפ"ג, 2 בפברואר 2023, בא במקומו חבר הכנסת ארז מלול, חבר הכנסת חיים ביטון, שהפסקת כהונתו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום חמישי, י"א בשבט התשפ"ג, 2 בפברואר 2023, בא במקומו חבר הכנסת סימון מושיאשוילי. חברי הכנסת ארז מלול וסימון מושיאשוילי, בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אקרא בפניכם את הצהרת האמונים, ואתם תקומו, כל אחד בתורו, ותצהירו: "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. חבר הכנסת ארז מלול.

חבר הכנסת סימון מושיאשוילי. מתחייב אני. ברוכים הבאים, והצלחה גדולה בפעילותכם. תודה רבה. עכשיו אנחנו נעבור להצבעות על ההצעות להביע אי-אמון בממשלה. על פי הבקשה שמונחת לפניי, שחתומה כדין, אנחנו נצביע תחילה בהצבעה שמית על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעת יש עתיד. ההצבעה תהיה שמית. בבקשה, מזכיר הכנסת, נא קרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר,

דן אילוז,

אלהואשלה,

קארין אלהרר,

זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו,

דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן,

בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי,

ניר ברקת, נגד טלי גוטליב, נגד מאי גולן, אינה נוכחת

אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, נגד גלית דיסטל אטבריאן,

אלי דלל, נגד דני דנון,

שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף,

יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, בעד

יעקב טסלר,

חילי טרופר, אינו נוכח

אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף,

ישראל כץ,

רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, נגד נעמה לזימי,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז,

שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון,

לימור סון הר מלך,

אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת בצלאל סמוטריץ'

משה סעדה,

גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה,

יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל,

עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש, נגד אריאל קלנר,

נגד

שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו,

מירי מרים רגב,

משה רוט, נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת נא קרא בשמות חברי הכנסת שטרם הצביעו. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל,

יעקב אשר, נגד דבי ביטון,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח סימון דוידסון,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז,

חילי טרופר,

מאיר כהן, בעד

בעד מתן כהנא, בעד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי,

אביגדור ליברמן,

טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, בעד יוליה מלינובסקי, בעד שרון ניר,

אינו נוכח יבגני סובה, בעד אורית מלכה סטרוק,

גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס,

חמד עמאר, בעד עודד פורר,

יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי,

עידן רול, בעד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, בעד אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? בבקשה למזכיר הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) רם בן ברק, בעד מירב בן ארי, בעד זאב אלקין,

בעד בנימין גנץ,

גדעון סער, בעד יואב סגלוביץ, בעד אם כן, רבותיי, תמה ההצבעה. מזכיר הכנסת נא לסכם את הקולות. תוסיף אותו. (קורא בשם חבר הכנסת) רון כץ, בעד נא להיות ערניים להבא. אם כן,

ההצבעה: בעד הצעת האי-אמון, 49, נגדה, 61. אני קובע כי ההצעה לא התקבלה.

עוברים להצבעה על ההצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעת המחנה הממלכתי.

גם ההצבעה הזאת תהיה שמית.

מזכיר הכנסת, נא לקרוא בשמותיהם של חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, נגד ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, נגד דן אילוז,

ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

משה ארבל, נגד יעקב אשר,

אוריאל בוסו,

דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן,

בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי,

טלי גוטליב,

מאי גולן, אינה נוכחת

אינו נוכח גילה גמליאל, נגד בנימין גנץ,

סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, נגד אלי דלל, נגד דני דנון, נגד שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל,

אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז,

אחמד טיבי,

יוסף טייב,

אוהד טל,

יעקב טסלר,

חילי טרופר,

אלי כהן,

אלמוג כהן,

מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, בעד עופר כסיף,

ישראל כץ,

יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול, אינו נוכח יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק,

בצלאל סמוטריץ'

משה סעדה,

גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי,

אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו,

מירי מרים רגב, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן,

עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו,

אדוני המזכיר יקרא פעם נוספת בשמות של חברי הכנסת שלא נוכחו בקריאה בסיבוב הראשון. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דבי ביטון,

ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, בעד רם בן ברק,

אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי,

אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח סימון דוידסון,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח ניסים ואטורי, אינו נוכח יאסר חוג'יראת,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח מאיר כהן, בעד

בעד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, בעד נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, בעד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון,

ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, בעד אבי מעוז,

שרון ניר,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה, בעד משה סולומון,

לימור סון הר מלך,

גדעון סער, בעד מנסור עבאס,

צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר,

יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, בעד מטי צרפתי הרכבי,

בעד עידן רול,

יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, בעד האם יש מישהו כאן באולם שמעוניין להצביע? (קורא בשמות חברי הכנסת) צביקה פוגל, נגד ניסים ואטורי,

האם יש עוד מישהו באולם שמעוניין להצביע בטרם קראו בשמו? אם כך, תמה ההצבעה.

רבותיי, חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 50 בעד, 60 נגד. אני קובע שהצעה זו, אי-אמון,

התקבלה. אם כך, שתי הצעות האי-אמון הוסרו

הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אבקש להודיע על איוש חברי הכנסת בוועדות הבאות: מטעם סיעת יהדות התורה בוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה יכהן חבר הכנסת ישראל

ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הצעות החוק הבאות,

חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון), התשפ"ב 2021,

2. סימן ג' בפרק ב'

מתוך פרק כ"א בחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום

אדוני היושב-ראש, החלת דין רציפות, בהתאם לסעיף 1 לחוק רציפות הדיון, החליטה הממשלה להודיע במליאת הכנסת על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 13 והוראת שעה) (ביצוע פעולות בבית החולה) התשפ"ב 2022, הצעת הממשלה מס' 1500 מיום 10 בינואר 2022. זו ההודעה הראשונה. הודעה שנייה. אני לא רואה פה את השר שיקלי. הוא שר שיצא בנורבגי, אבל זה בנוגע למשרדו, שינוי שם משרד התפוצות למשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה לשנות את שם משרד התפוצות, כך שייקרא מעתה משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות. בהתאם לכך, בהתאם לסעיפים 9(א)(11) ו-(ב) לחוק הממשלה, אני מתכבד להודיע כי החליטה הממשלה, בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד, להעביר ממשרד החוץ למשרד התפוצות והמאבק באנטישמיות את שטח הפעולה של הובלת המערכה נגד תופעת הדה-לגיטימציה והחרמות נגד ישראל. השר וסרלאוף, אנחנו מגיעים אליך. אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה לשנות את שם המשרד לפיתוח הפריפריה,

כך שייקרא מעתה, הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. עכשיו ההודעה על העברת שטחי פעולה. בהתאם לסעיפים 9(א)(11) ו-(ב) לחוק הממשלה, אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה, רבותיי חברי הכנסת, חברי הכנסת, לאחר הודעת השר, זה יותר מעניין. על החלת דין רציפות, כרגע אנחנו מדברים גם כן על שינוי שמות המשרדים והעברת

הממשלה החליטה להעביר את שטחי הפעולה על פי הפירוט הבא.

חברי הכנסת, הודעה אחת ושינוי שם, זו הודעה בלבד. לאחר מכן, בדבר העברת סמכויות מדובר בדיון אישי כמובן והצבעה. השר ימסור את הדברים, בבקשה.

אז אנחנו עדיין בשטחי פעולה, שאינם דורשים הצבעה.

שטח הפעולה: פריפריה החברתית, ממשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי למשרד הפנים,

שטח הפעולה: רשות הצעירים, מהמשרד לשוויון חברתי למשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי,

שטח הפעולה: אגף בכיר אזרחים ותיקים, מהמשרד לשוויון חברתי למשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי,

שטח הפעולה: הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות, הכפר ושטח הפעולה: טיפול במפונים בהתאם לחוק יישום תוכנית ההתנתקות, ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר למשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. הגענו לנושא שדורש להצבעה: העברת סמכויות. אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה, לפי סעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר את הסמכויות על פי הפירוט הבא: א. הסמכויות הנתונות לשר לשוויון חברתי לפי חוק האזרחים הוותיקים, התש"ן 1989, יועברו לשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי,

הסמכויות הנתונות לשר החקלאות ופיתוח הכפר לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ח 1965, לפי חוק יישום תוכנית ההתנתקות, התשס"ה 2005, ולפי חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) יעברו לשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. הממשלה מבקשת את אישורה של הכנסת להחלטה הזאת.

רשימת הדוברים נעולה. אם כך, רבותיי חברי הכנסת, ראשון הדוברים, חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה. כמה דוברים יש? לא הרבה, 60. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בהחלט נבראה כאן בריאה מאוד מאוד מרתקת. משרד הנגב והגליל, הועברו אליו סמכויות ויחידות מכל מיני מקומות, באמת נושאים שונים ומשונים שלכאורה הקשר ביניהם לבין הנגב והגליל הוא מקרי בלבד. אבל האירוע המרתק ביותר הוא כמובן לקחת ממשרד החקלאות של השר דיכטר את נושא התכנון ולהעביר את כל התכנון הכפרי למשרד הנגב והגליל, במטרה אחת, הרי בהסכמים הקואליציוניים זה כתוב באופן מפורש, לא כדי לתכנן את המרחב הכפרי, אני לא יודע מי עכשיו יתכנן את המרחב הכפרי, אלא כדי לפעול להכשרה של ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון. אבל אתה אומר את זה כל שבוע. ביטן, תגיד לו. אגב, אני אומר את זה בפעם הראשונה. את מוזמנת לבדוק, חברת הכנסת גוטליב.

גם סמכויות, אבל קודם כול אני מאוד בעד שלא יהיה, אנחנו רוצים להקים התיישבויות.

אני רוצה שתגן על זכותי לשמוע את עצמי,

חברת הכנסת גוטליב, חברת הכנסת גוטליב, שלוש דקות, שיגיד מה שהוא רוצה. רציתי להגיד לו שאנחנו בגלוי רוצים להקים התיישבויות. בגלוי.

אפשר לאפשר לו להמשיך? בבקשה, כן.

אני מקווה שגם תוסיף לי את מה, יהיו לך עוד עשר שניות,

לא שמעתי עד הסוף.

חברת הכנסת גוטליב.

אני בעד ההכשרה של ההתיישבות הצעירה.

אני רק לא רואה סיבה להפסיק בשביל זה תכנון כפרי. אבל הבעיה היא שאני מתחיל לדאוג, כי אם זה הועבר למשרד ששייך לעוצמה יהודית, מי ערב לנו שלא יגיד השר בן גביר: זה יקרה, כמו ההרס של הבית בירושלים, שנתתי הוראה וזה יקרה, אולי בעוד שבוע, אולי בעוד שבועיים, אולי בעוד חודש, אולי בעוד חודשיים, כמו פינוי ח'אן אל-אחמר, שהבטיח השר בן גביר וביקשו דחייה של ארבעה חודשים, ועוד רשימה ארוכה. אז עוד פעם יבואו שגרירים, ילחצו על ראש הממשלה, וראש הממשלה יגיד לשרים של עוצמה יהודית: לא עכשיו, כי זה לא הזמן.

נישאר רק עם הפיתות. לכן היה הרבה יותר בטוח להעביר למשרד הנגב והגליל את המאפיות. לפחות במאפיות אני רגוע. על זה השר בן גביר לא יוותר והשרים שלו לא ייוותרו. אבל להעביר את ההתיישבות הצעירה, זה דווקא מדיר שינה מעיניי, כי זה אולי סימן שזה לא יקרה, כי בינתיים כל הדברים וכל ההבטחות הגדולות, חוץ מהפיתות,

והפיתות זה הדבר היחידי שאפשר לסמוך על השר בן גביר שבו הוא יעמוד למעשה כקיר ברזל ולא ייכנע ולא ייתן שייגעו לו בפיתות, למרות שגם זה עוד לא נוסה בלחץ בין-לאומי. אם יהיה לחץ בין-לאומי על נושא הפיתות, אני לא יודע. אבל לפחות בינתיים חזקה על השר בן גביר ועל שרי עוצמה יהודית שבעניין של הפיתות הם לא ייכנעו ולא יישברו. להתיישבות הצעירה, תודה. אני חושב שהגיע הזמן להתחיל לדאוג, אם אנחנו נעביר את הסמכויות האלה, אדוני היושב-ראש. חבל, כי באמת הגיע הזמן לאשר אותה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת זאב אלקין. הדובר הבא, חבר הכנסת רון כץ.

לברך אותך? מוותר?

אחרי שהתברכת מהרנטגן, הם רוצים לברך אותך ברכת כוהן?

אתה מבין? אל תקל בעיניך ברכת כוהן, כוהן, כוהן. אמרתי תמיד, רון כץ הוא כוהן. כוהן צדק אפילו. בבקשה, אדוני.

תודה רבה, אדוני היו"ר. כנסת נכבדה, בראשית דבריי אני רוצה לנצל את ההזדמנות החגיגית גם ביומה החגיגי של הכנסת, לברך את חברת הכנסת החדשה שלנו, שלי טל מירון.

מאחל לך באמת שתעשי ותצליחי. אני יודע מאיזה חומר קורצת, אני בטוח שתעשי עבודה נהדרת. וככלל אצלנו, מי שמגיע מהשטח הוא שליח ציבור טוב. נאור, אל תקפוץ, גם אתה, אבל זה היום של שלי. ועכשיו, ברשותכם, אני רוצה לנצל את המעמד ולדבר רגע על הרפורמה המשפטית שמקדמים פה ביתר שאת, ואני שומע שרוצים אפילו להתחיל להצביע עליה בשבוע הבא. ואני באמת שואל, האם אתם עיוורים למה שקורה בציבור הישראלי? אני, ביום שבת האחרון, יחד עם חברי חבר הכנסת מאיר כהן וחבר הכנסת עידן רול, הייתי בהפגנה ברעננה. בטח הלכת ברגל. הפגנה ברעננה של אלפי אנשים טובים מכל המחנות. היו שם דתיים, היו שם חילונים, היו שם ימניים, באמת כל עם ישראל, עד כדי כך שרב, מוצאי שבת. מוצאי שבת.

מקהילת כינור דוד דיבר, רב אורתודוקסי, דיבר ואמר: חבר'ה,

מעבר לחוקים שאתם מקדמים, מעבר לכול, בסופו של דבר יש פה עם ישראל, והדבר הזה קורע את עם ישראל לגזרים. ורגע לפני החוקים ורגע לפני מה שאתם מבקשים לעשות, תעצרו ותדברו. זה כל מה שאנחנו מבקשים. כי מי שנכנס לוועדת חוקה ורואה מה קורה פה, מבין שאין שיח.

היה סקר, כמה דקות שיחה יש בוועדת חוקה. אתה תתפלא לראות שכמעט 40% ליו"ר, והשאר מתחלק בין כל מיני נציגים. לאופוזיציה יש, אם אני לא טועה, פחות מ-20%. מאז הבחירות אתם כל הזמן בסקרים. דווקא הולך לנו לא רע בזמן האחרון. דווקא בסקר הזה אתה יכול לראות שם שמי שקורא לשיח וכאילו רוצה להושיט יד, בתכלס, בנתונים, נראה שזה הדבר האחרון שהוא רוצה. ואני חושב שדווקא שר המשפטים, שגם נמצא איתנו,

שזו הזדמנות חשובה לומר לו, יריב, אני מנצל את ההזדמנות שאתה פה, לומר שזה הרגע לעצור ולהקשיב. כי ועדת החוקה לא מתנהלת כמו ועדה בכנסת ישראל, היא מתנהגת כמו, אני לא רוצה להשוות אותה לשווקים בעולם, אבל היא מתנהגת בצורה לא ממלכתית, היא מתנהגת בצורה לא מכבדת. כל מי שמנסה להשמיע קול שהוא לא הקול שהיו"ר מנסה לכוון אליו לא נשמע, והדבר הזה,

אני יכול לומר לך מהניסיון שלנו, בסופו של דבר לא יוביל לשום מקום טוב, כי הרפורמה הזאת לא תעבור כמו שהיא, כולם מבינים את זה.

ימשיכו להילחם על זה מאות אלפי האנשים, לא יעצרו רק בהפגנות שקטות. ואני מעודד אותם, וגם במוצ"ש הקרוב אני אגיע בעזרת השם.

תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ. והדובר הבא, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אנחנו מזיזים להם את הגבינה, כך מסבירה הקואליציה את ההתנגדות של השופטים, עורכי הדין, אנשי הייטק, אנשי רוח, כלכלנים, בנקאים, סטודנטים, עולים, מיליוני אזרחי מדינת ישראל, להפכה המשפטית של שר המשפטים. אתם מזיזים את הגבינה? אתם שולטים במפעל הגבינה הזה כבר למעלה מ-40 שנה, אומנם עם הפוגות ממש קצרות, אתם, ולא אף אחד אחר. בפעם האחרונה בזבזתם את כל הגבינה והשארתם לממשלת השינוי מחלבה ריקה, עם גירעון של 200 מיליון טון בגבינה. עבדנו מאוד קשה בשנה האחרונה כדי לשקם את פסי הייצור, להחליף את ההנהלה הכושלת, להביא רוח חדשה למפעל ולמלא מחדש את מלאי הגבינות. ולא רק גבינות, גם קוטג', שוקו, יוגורטים, הכול. סוף-סוף המפעל חזר לפעילות המלאה אחרי שנים של טרלול, ואפילו את התקציב של המפעל סירבתם להעביר וכמעט החרבתם את העסק. קיבלתם מדפים מלאים בגבינה איכותית וטרייה. אבל הקואליציה הזאת לא הגיעה להמשיך את הפעילות ולפתח את הייצור, גם לא כדי להזיז את הגבינה לאף אחד. הקואליציה החדשה באה לזלול את הגבינה. קודם כול את מלאי הגבינות שהממשלה הקודמת השאירה לה, וזה כאמור לא מעט, ואחר כך לקחת את הגבינה מאלה שמייצרים אותה ולהעביר אותה לאלה שלא משתתפים בתהליך הייצור, או משתתפים באופן חלקי בלבד. כי מסתבר שאלה שמייצרים הם פחות חשובים לממשלה הזאת. להם הם אומרים: תקפצו לנו. וזה לא נקרא להזיז, זה נקרא לבזוז.

בנוסף הקואליציה מקדמת מהפכה משפטית שתמנע השקעות חדשות בפסי ייצור ומחלבות ותפגע קשות בהיקף הייצור.

בייצור הגבינות. בקצב הזה, עם ריצת האמוק הזאת להרס פסי הייצור, עוד מעט לא תישאר לכם גבינה, לא להזיז, לא לזלול ולא לבזוז. מה תעשו אז, תחפשו אשמים? אתם אשמים בכל הברדק הזה, בחוסר התכנון, בהיעדר הניהול.

לא מזיזים את הגבינה, אתם משמידים אותה.

תודה רבה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו שומעים את הסלוגן הזה, ימין על מלא, מלא מלא, כבר הרבה זמן. ניסיתי לחשוב על מה מדובר. זאת אומרת, האם ימין על מלא זה דעות שקשורות לתפיסות עולם של הימין הכלכלי, החברתי, המדיני? לא לגמרי בטוח שזה כך, לנוכח השבועיים האחרונים, הפער בין ההכרזות טרם הבחירות, ח'אן אל-אחמר וכל הסיפורים סביבו וכל מילות העזוז והגבורה, שנגמרו בקול ענות חלושה עם סרטונים מטופשים בפייסבוק על לאפות. אבל ניסיתי לחשוב באמת מה זה עוד ימין על מלא.

ימין על מלא זה אומר שכל האנשים שנמצאים בקואליציה הם אנשי ימין. כלומר, אם הם אנשי ימין ואני אעצום את העיניים, אני אראה אנשים שדעתם ימין, אבל אני אראה בני אדם. בני אדם, בנות אדם, בעלות תפקידים.

כנראה ימין על מלא זה מלא מלא מלא גברים,

בלי נשים שמקבלות תפקידים, אני לא אישה מספיק? בלי נשים שמקבלות תפקידים. לא אישה בשבילכם, לא אישה? 25 ועדות בכנסת,

לא נתנו לך ועדה, לא תת-ועדה, שום דבר לא נתנו לך.

אני חברה בוועדה. אני בחמש ועדות. אבל את לא ראש ועדה.

את לא ראש ועדה, למרות שאת ימין על מלא. את לא ימין, את לא ימין. סליחה, את צריכה לעבור לפה. אי-אפשר להיות ראש ועדה בלי ניסיון. פה יש לך סיכוי.

סגלוביץ', רשלנות יש במשטרה. ימין על מלא מלא. לי אין ניסיון

מרגע זה את נותנת לו לסיים את הדברים. צריך להוסיף לו את הזמן.

טלי היא ראשת ועדה בקדנציה השנייה, היא ביקשה להיות. הוא הציע לי, אני סירבתי.

והחצי השני הוא מגזרי שהציבור לא מעניין אותו, למי נשמע? אתם מבינים איזה משחק באש זה? זה מוביל ישירות למשבר חוקתי ומשטרי שלא ידענו כמותו, הכי קרוב למלחמת אזרחים. הממשלה מדברת בביקורת על מרי אזרחי, אז כן, יש מרי אזרחי חוקי של אנשים שומרי חוק, ומהצד השני יש לא מרי אלא מרד, ממש מרד בערכי המדינה, מרד נגד אזרחי המדינה, הדמוקרטיה והציונות. ראש ממשלה שלא מקבל החלטות חוקיות של היועצת המשפטית, שנמצא בניגוד עניינים זועק לשמיים ולא מוכן לחתום על הסדר ניגוד העניינים שלו מעל לשנתיים. חבר כנסת וממשלה שלא מקבלים את פסיקת בית המשפט וככה,

דרעי מצפצף על בית המשפט ומתנהג כאילו עזב אבל בפועל ממשיך לנהל את המשרדים, משתתף בישיבות קבינט כאילו כלום לא השתנה ומקיים ישיבות עבודה בבית שלו כמו גנב בלילה. ושר החינוך, נו, טוב, לא ממש מחונך וגם רוצה להיות נפוליאון בעצמו כמו בן גביר. אז הוא הסלקטור של הפוליטיקאים בבית הספר. טייס שהפך לסלקטור. וסמוטריץ', הוא שר האוצר של הציונות הדתית, לא של כלל אזרחי ישראל, אלא של הציונות הדתית, כמו שהוא אמר להם: אני לא שוכח לרגע מאין הגעתי. ובן גביר? אוה, בן גביר. קשה לדעת מאיפה להתחיל, אבל נסתפק בזה שהיועצת המשפטית מאובטחת ברמה 6, המקסימלית. אתם מבינים? עובדת מדינה מאובטחת כראש ממשלה, השר לביטחון הפנים ושר המשפטים החליטו להפקיר אותה. אני רוצה גם להפנות שאלה לחברי הכנסת של הליכוד, לא אותם חנפנים שכל תפקידם הוא להנהן ולשבח את הוד מעלתו נתניהו וככה הם מוצאים את עצמם שרים להסברה, שום דבר וכלום, אלא לחברי הכנסת היותר-רציניים, האידיאולוגיים,

איך הייתם רוצים להיזכר בהיסטוריה? כחברה ממושמעת, מפוחדת, שנותנת לחבורה עבריינית שבראשה ראש ממשלה מואשם להוביל את ישראל לקטסטרופה חוקתית וקץ הדמוקרטיה, או שתעשו מעשה ותעצרו את הטירוף? אין בכל הליכוד ארבעה אנשים עם עמוד שדרה? עד כדי כך? מה יכול להיות? מקסימום לא תיבחרו לכנסת, אז מה? אבל את השליחות הציבורית שלכם תוכלו לעשות בהצלחה ולהציל, ממש כך, להציל את עם ישראל מקטסטרופה,

שאנחנו יודעים שאנחנו נכנסים אליה, אבל ממש לא ברור איך נצליח ואם נצליח לצאת ממנה.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה,

שאני עדיין לא מצליחה, לא לתפוס, לא להירגע מכל ההצגות שקורות כל פעם שח"כ ערבי עולה לדוכן לדבר. אני שואלת, לא יודעת, אני כבר לא מצפה לתשובה, אבל אני אתעקש על זה שיהיה מעשה לגבי מה שקורה. לא יכול להיות. כל פעם שאנחנו עולים, מדברים, מבטאים, א. זכותנו גם לדבר בערבית, ואפשר להביא פתרונות אחרים כדי שכולם יבינו, וזאת לא הבעיה. יש לנו זכות לפנות לקהל שלנו ולדבר איתו. אני רק אמרתי שכשמוסיפים משפט,

כשעושים נאום שלם צריך לדאוג מראש שיהיה פה מתורגמן,

זה מה שאמרתי.

אני יודע שמותר כאן לפי התקנון לדבר בערבית.

אני לא מדברת עליך, וגם הגרסה שלך לא כל כך מקובלת עליי במובן הזה,

תני לקחת שנייה מזמנך. אדוני היושב בראש יפנה ליושב-ראש הכנסת, יבקש להציב כאן מתורגמן עבור חברי הכנסת הערבים, כמו שהצבתי מתורגמן עבור חברת כנסת שהיו לה קשיי דיבור.

אז אני אומר שנדע מראש, כדי שנעשה את זה מסודר. לא רק זה,

אנחנו רוצים להבין מה היא אומרת בזמן אמת,

תשמע, יש לי בעיה עם הסיפור הזה. כי הרבה פעמים קוראים כאן, אנחנו נמצאים בזכות דיבור, ואני לא צריכה להכין את כל הדברים שלי מראש כדי לתת למתורגמן שיהיה מוכן. רק על זה דיברתי, לא אמרתי לך לא לנאום. הוא יכול לתרגם גם אם את לא נותנת לו מראש. בדיוק. את זה אפשר לעשות. אתה יודע מה מפריע בכל הסיפור? שישנה ח"כית שכל הזמן עושה פרובוקציה, עושה הצגות, שכבר נמאס, שום הצגות.

זה האופי שלך, אבל זה נראה כמו הצגה,

בדיוק כמו עכשיו, בדיוק כמו עכשיו. די, נמאס. באמת נמאס. כשיימאס לך תלכי. לכי, לכי. מי את שתגידי לי לכי? חברת הכנסת גוטליב.

באיזו זכות את אומרת לי את זה? נמאס לך, תלכי. באיזו זכות את אומרת לי את זה? חברת הכנסת גוטליב, אני מבקש לתת לה להשלים את הדברים.

אני לא הולכת לשום מקום.

חברת הכנסת גוטליב, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. באתי להזכיר לכם שזו מדינה יהודית ודמוקרטית. על אפכם ועל חמתכם.

מצידי את יכולה לשבת, וכשיגיע התור שלך תדברי מה שאת רוצה. אני לא צריכה אישור ממך. חברת הכנסת גוטליב, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אל תתערבי בדברים שלי. די, באמת.

אי-אפשר יותר לסבול, אי-אפשר. תתגברי. טוב שאתה קורא

אני לא מופתעת מהאלימות ששוררת בתוך החברה ומההפקרה של המדינה לגבי מה שקורה בתוך החברה הערבית כי יש לנו אנשים שמחשיבים את עצמם כמנהיגות, יושבים בממשלה וחושבים שהם משפיעים,

הם לא עושים כלום חוץ מלצעוק ולצרוח.

אני עושה את כל מה שאני יכולה ואמשיך לעשות גם,

חברת הכנסת טלי גוטליב. תודה רבה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. אני חושבת שאני לא קיבלתי את זכות הדיבור שלי כמו שצריך.

לפחות, אם לא שתי דקות יותר, לא שמת לב. תספור כמה היא צעקה. הוספתי לך. בזמן הזה הורדתי, בפעם הבאה אל תדברי עליי. ככה פשוט. תדברי עליי, אני אגיב.

א. את, חברת הכנסת ח'טיב יאסין, סיימנו.

איך אני יודעת שהיא לא קיללה אותי עכשיו? מה זה מצחיק אתכם? מה זה מצחיק אותך?

הדוברת הבאה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

אורנה? מחר היא תקלל את הילדים שלך.

לא תקלל.

ווליד טאהא עמד פה וקילל אותי. היא לא תקלל אותך על בימת הכנסת. ווליד טאהא קילל אותי מעל בימת הכנסת. מדובר באישה אינטליגנטית, היא לא תקלל אותך.

קללות אנחנו מבינים בערבית. קללות כולם יודעים. מה הבעיה? כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת,

האמת, אני לא רוצה לבזבז את שלוש הדקות שלי על נושאים לא חשובים ועל רעשי רקע. אני רוצה לדבר על הנושאים שבאמת חשובים. אני רוצה לדבר על העובדה שהיום בוטל הצו של אבו עלי מאתמול, שיצא ואמר: נהרוס בית בירושלים, והיום הוא בוטל. המבצע שהיה כדי להרוס ולהוציא כ-100 אנשים מהבתים שלהם ולהשאיר אותם בלי קורת גג בירושלים המזרחית הוא לא פחות מאשר פשע מלחמה. ירושלים המזרחית היא שטח כבוש, ואסור לבצע בו הריסות מסוג כזה. אבל כנראה העולם מתרעם רק כאשר התמונות מנקרות עיניים, והצפי שהתמונות יהיו קשות. בחודש האחרון 30 בתים נהרסו ו-30 משפחות איבדו את קורת הגג בשטחים הפלסטיניים הכבושים,

ובכל זאת העולם לא זז. שהעולם לא יזוז. את בקריאה שנייה. אני שמחה שהפעם הלחץ הבין-לאומי כנראה הביא לתוצאה בדחיית הריסת הבית, ואבו עלי התקפל וגרר את הזנב בין הרגליים ושתק, וטוב שכך. אני רוצה להתייחס בכמה מילים להעברת הסמכויות למשרד החדש, משרד הלגו החדש. אתם יודעים איך מרכיבים לגו ובסוף יוצא משהו? לקחו מפה חתיכה ומשם חתיכה וחיברו ביחד, כאשר עומדת ברקע רק החשיבה הגזענית, האדונית, של הפרת איזון דמוגרפי, כי פתאום מדברים על הבאת יותר אנשים לגליל ולנגב, כאילו חסרים אנשים בנגב או בגליל. לא חסר, יש אנשים בגליל, והם ממלאים את המקום, והם חיים, והם מייצרים ויוצרים וחיים, וכל הדיבורים על הבאה של יותר, צריך שיגידו בצורה הכי ברורה: ייהוד הגליל והנגב. ומרכיבים לזה גם צעירים וותיקים, ובין היתר מכניסים את העניין של מה שקוראים לו "ההתיישבות הצעירה", כלומר ההתנחלויות של צעירים פורעי חוק, שעולים על אדמות לא שלהם בשטחים הפלסטיניים הכבושים ובונים שם התנחלויות, ורוצים עכשיו להפוך אותן לחלק מהעשייה של משרד ממשלתי. אני חושבת שהגיע הזמן לדבר על איזה סוג של ממשלה, נא לסיים. ולא להתפלא כאשר מתפרעים פה בכנסת, כי כל המחשבה היא לא עניין טכני אם מבינים ערבית או לא מבינים. יש אנשים שהגזענות שלהם גורמת לפחד כאשר הם שומעים ערבית, והם לא מבינים שזאת שפה עם תרבות עשירה, עם עם שעומד מאחוריה והיסטוריה עמוקה. הגיע הזמן שיבינו את זה.

חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. תודה, אדוני היושב בראש. גברתי השרה, כנסת נכבדה, אני רוצה להמשיך עם הנאום שלי על ממשלת הבושה, וכעת אנחנו בפרק ב'. אז בממשלת הבושה מתקיים דיון בוועדה למעמד האישה על התוכנית הלאומית לטיפול באלימות במשפחה, אבל גם לדיון הזה אף אחד לא בא. רגע, טלי, לאן את הולכת? אני לא אישה מספיק, לא?

לטלי גוטליב אין ועדה. 25 ועדות נפלו על הכנסת, אף אחת לא קיבלה טלי גוטליב.

הרי היא אישה. באמת אני שואלת. את היית יושבת-ראש ועדה בגלל שאת אישה?

עכשיו עוד יותר, אצלי לא הייתה בעיה כי היו לי כל כך הרבה יושבות-ראש ועדה, והיו לי כל כך הרבה שרות, והיו לי כל כך הרבה מנכ"ליות, אני לא רוצה לחשוב שהיית יושבת-ראש ועדה כל כך מוצלחת דווקא בשל היותך אישה. הטיעון הזה לגבי שופטים מזרחים קיים אצלנו. נכון שזה טיעון קיים?

זה אותו טיעון. אני יכול לענות לך על זה.

אני רוצה להסביר לך שזה שהייתי אישה, יושבת-ראש הוועדה לביטחון פנים, אפילו נתן לי תפיסת עולם קצת יותר מפוקחת. מה שכן, לא הייתה לי בעיה, כי הכנסת הייתה מלאה ביושבות-ראש. תסתכל מה היה מסביב. נכון, לא באתם, אבל כולם היו. היו שרות. השולחן הזה נראה כמו שולחן של חושך, כולם רק גברים. איך אפשר לקבל החלטות בשביל 51% מהאוכלוסייה? יש לי עוד דוגמאות לממשלת הבושה. יושב שר האוצר ומכין תקציב מדינה, ראיתם את התמונה הזאת? גם בתמונה לא מצאו אישה אחת לרפואה.

לא נמצאת שם. ויש לי עוד, כי בממשלת הבושה השר לביטחון לאומי נורא עסוק בהכנת פיתות ולאפות שהוא שכח להביא את החוק של האיזוק האלקטרוני, שכבר עבר בקריאה הראשונה, למרות שהוא יודע שזה מציל נפשות, למרות שהוא יגרום לנשים ולילדים לא לברוח למקלט. יותר חשוב להתעסק עם פיתות ולאפות של אסירים ביטחוניים. אז כשאני שואלת אותו בשאילתה מתי יגיע החוק של האיזוק האלקטרוני, שמציל חיים, הוא אומר לי: בקרוב,

הוא צריך לטפל עכשיו בפיתות ובלאפות של האסירים הביטחוניים. מה זה משנה עכשיו להציל חיים? ודבר אחרון שאני רוצה להגיד לך, אדוני, על ממשלת הבושה: אולי אפשר להתנחם,

אני מקשיבה. אולי אפשר להתנחם בכך שלפי העדות של האלוף במיל' גיא צור, שאת בטח מכירה אותו, שרה נתניהו ראיינה אותו ב-2019 לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, בעלה בנימין נתניהו. אולי למרות,

יש לי כאן נקודת אור בקצה המנהרה, למרות היעדרות של נשים מהתמונות והממשלה,

אני בפואנטה. יש מי שמייצגת את קולן למרות שאין לה תפקיד רשמי.

מה דעתך?

נתתי כאן פואנטה. הבנת אותה, אדוני היושב-ראש? אולי יש כאן נשים מאחורי הקלעים שמקדמות זכויות של נשים. תודה. תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון.

כבוד היושב-ראש, אני רוצה להזכיר פה נושא שהוא כואב, ואני חווה אותו כבר בכמה מקומות בעולם. מדינת ישראל עשתה הסכמי שלום עכשיו עם האמירויות ועם מרוקו, ותעשה עוד הסכמים, ובנוסף יש גם מדינות שמאוד אוהבות אותנו, כמו אלבניה, שדיברתי עליה כאן. אחת הבעיות היא שהאנשים האלה רוצים לבוא ולבקר בארץ, והם מרגישים שההגעה לארץ בשדה התעופה היא לא חוויה נעימה. גם הבידוק, גם התשאול וגם העיכוב. בידוק כללי, ביטחוני. הוא לא רפואי. המרוקאים אומרים: אנחנו כל כך שמחים על ההסכם, אבל אנחנו רוצים שההגעה שלנו לפה תהיה קלה ופשוטה. ברור שאי-אפשר לזלזל בהיבט הביטחוני, אבל אתה צריך לייצר מערך, למשל שבתוך השדה יהיו לך דוברי ערבית, מגשרים תרבותיים וכאלה, שהגיעו דרך השגרירות או עם איזושהי המלצה, שהמסלול שלהם יהיה מסלול חלק להגעה לארץ. אנחנו לא מצליחים להביא תיירות מהאמירויות, כי גם הכניסה לארץ לא פשוטה. ואני קורא גם לשר הפנים ולשר התיירות לעסוק באפשרות הזאת, איך אנחנו פותחים שערים לתיירים מאלבניה, תיירים מהאמירויות,

איך השדה מתאים את עצמו לשינויים האלה. יש הסכמי שלום, וצריך להתאים את עצמנו, שנקלוט המונים שיבואו לפה. אנחנו רוצים את התיירות הזאת. השלום לא יהיה רק בגלל מדינות, השלום יהיה בין אנשים, בין בני אדם, ואנחנו נספור כמה אלפים הגיעו. לאמירויות ולדובאי כבר טסו עשרות אלפי ישראלים, אם לא מאות אלפים, וגם למרוקו, אבל אלינו באו בודדים. חבר הכנסת ביטון, הלילה הייתי במרוקו ל-24 שעות, בקברו של קרוב משפחתי, ואני מוכרח לומר שקיבלו אותנו, אותי, את כל היהודים, בכבוד גדול. היית בהילולה של רבי יצחק אבוחצירא. רבי יצחק הגדול, כן. שהוא בנו של רבי מסעוד?

אח של רבי מסעוד. איפה היית? כי הייתה הילולה לרבי יצחק.

כן, שם, הייתי בתולאל. יפה, זכית. עם שריקי, עם הפייטן, ראיתי סרטון, אולמות שלמים. היו המונים. בקיצור, אני קורא לשר התיירות, לשר הפנים, לראש מינהל האוכלוסין, לכנס צוות, איך אנחנו מסבירים פנים, בהחלט נקודה חשובה. לתייר האלבני, לתייר האמירתי, לתייר המרוקאי, שייכנס בשערי הארץ בברכה, עם מגשרים, עם שפה. יש בחור בשם אינדריט קולשי, הוא הקים בית למען ישראל באלבניה ושם על זה 100,000 דולר מכיסו, למען ישראל. הוא בא לארץ, עושים לו בידוק, הוא סובל. אנחנו חייבים לפתור את הבעיה הזאת. תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון. נזכיר שהיינו ביחד במרוקו, ואכן כיבדו אותנו מאוד. אבל בהילולה הבאה תזמין אותי איתך.

חבר הכנסת ד"ר יאסר חוג'יראת, בבקשה. ב-09:00 כבר ניהלתי ועדה, נחתי ב-04:00. הספקנו. כבוד יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, אני אתחיל את הנאום שלי בתנחומיי לעם הטורקי והסורי על האבדות שהיו בעקבות רעידות האדמה שהיו הלילה וגם במהלך היום. אני אדבר כאן קצת על נושא אחר, נושא שחשוב לכולם,

גם לערבים, גם ליהודים, גם אזרחים מזרחים, גם אשכנזים, גם חרדים וגם דתיים,

אני אדבר על יוקר המחיה. בשנת 2011 הייתה המחאה החברתית, שבה יצאו אלפים, אולי מיליון אזרחים, לרחובות. אנחנו 11 שנה אחרי, והמצב רק מחמיר. מחירי הדלק מזנקים במצטבר, מחירי הדירות משתוללים, משבר הקורונה, שפגע אנושות בפרנסתם של רבים, אחריו התרחש זינוק אדיר בכל רובדי החיים ובכל מוצרי המחיה האפשריים באופן שאי-אפשר להתעלם ממנו יותר. כמעט שאין אחד מאיתנו שלא מרגיש את העלייה במחירים על בשרו בחיי היום-יום. אזרחים רבים נותרו עם אותה משכורת, כך שהם משלמים יותר ואף משתכרים פחות ביחס להוצאות. ציפיתי מהממשלה הנוכחית להילחם ביוקר המחיה, המקשה על התנהלותם היום-יומית של אזרחי המדינה.

הממשלה מנסה לפגוע במארג הבלמים והאיזונים בין הרשויות פגיעה חמורה בעקרון הפרדת הרשויות באמצעות חוקי בזק. אני מציע לחברי הממשלה והקואליציה, אם צריכים לקדם חוקים בחיפזון, בואו נקדם חוקים לטובת אזרחי המדינה: להילחם בעוני, להגדיל את התעסוקה, להעלות את המשכורות, להגדיל את קצבאות הזקנים והילדים. יכול להיות שצריך רפורמה במערכת המשפט, אך אולי עדיף קודם לדאוג לאלה שהציבו אתכם באולם זה. ברשותך, כבוד היושב-ראש, אני אעבור לערבית. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אני שולח את תנחומיי הכנים, החמים והלבביים למשפחותינו בסוריה ובטורקיה על מוות, פציעה ואיבוד המחסה של אלפים ממשפחותינו ברעידת האדמה האלימה שהכתה את האזור. בתקופה האחרונה החברה שלנו מתמודדת עם מאבק קשה ביוקר המחיה, אבל הממשלה הנוכחית שמה בראש סולם העדיפויות שלה את החלשת סמכויות הרשות השופטת, במקום שהיא תדאג לזכויות האדם ויוקר המחיה. אני מציע לממשלה הנוכחית, אם היא רוצה לקדם חוקים דחופים, אז שהחוקים האלה יהיו לטובת אזרחי המדינה, כמו המלחמה בעוני,

תהליך טבעי בכל יישוב שאין חולק עליו. המדינה בוחרת להקים את היישוב החדש דווקא באדמות היישוב ביר הדאג', להדביק יישוב על יישוב אחר או חלקים ממנו. מה ההיגיון כאן? מכל הנגב, שטח עצום, פנוי ורחב ידיים, בוחרת המדינה דווקא את המיקום הזה, וזה בהחלט לא במקרה. אי-אפשר לחשוב אחרת או להתבלבל, המטרה ברורה. לצערי, מדיניות הדחיקה וההדרה וחסימת האזרחים הבדואים בנגב היא אסטרטגיה ארוכת שנים של הרשויות. ומה השיגה המדיניות הזו?

הדרה ודחיקה לשוליים של האזרחים הבדואים בנגב. מדיניות הרת אסון שאת תוצאותיה אנו רואים, לצערנו, יום-יום, דקה-דקה. הגיע הזמן לעצור, לפעול לטובת כלל האזרחים בצורה שקולה,

הכרה ביישובי הבדואים בנגב, תכנון משותף שתואם את אורח החיים של הבדואים, כולל הקמת אזורי סחר ותעשייה ופיתוח תשתיות ראויות, ייטיבו עם כל האוכלוסייה, ייטיבו עם כלל תושבי הנגב ללא יוצא מהכלל ויביאו לפריחת הנגב והשפעתה תורגש בכל תחומי הכלכלה בארץ לטובת הכלל.

לפנות בוקר התבשרנו על אסון כבד של רעידת אדמה בטורקיה ובסוריה. אזרחים רבים נפגעו, בין אם מתו או נפצעו או בגדר אבודים כתוצאה מהאסון. אני שולח מכאן את תנחומיי הכנים למשפחות ההרוגים ואיחוליי למשפחות הפצועים, ובתקווה לחילוץ כל הלכודים ומציאת כל האבודים. שנדע רק שלום וימים טובים. כבוד היושב-ראש, ברשותך, אעבור לערבית בכמה מילים.

להלן תרגומם: אין ספק שאנחנו עומדים מול סבל אנושי גדול, אסון במלוא מובן המילה אשר הכה בשני העמים, הטורקי והסורי. בנסיבות כמו אלו אפילו הפוליטיקה שותקת ואילמת. מהמקום הזה אני שולח את תנחומיי החמים לעם הטורקי ולעם הסורי ומבקש מהאל לרחם על קורבנות רעידת האדמה ההרסנית הזו, שיציל את התקועים ויחלץ אותם מתחת להריסות ושיביא להחלמת פצעי הגוף והנשמה. כל עזרה היא מבורכת, ותמיכת המדינות בטורקיה וסוריה,

נא לסיים. ( מוכיחה שההזדמנות עדיין פתוחה בפני העמים לשיתוף פעולה במה שטוב, במה שיכול להביא את הביטחון והבטיחות והשלום לאנושות כולה.) תודה רבה. אני מקווה שהדברים שאמרת הם המשך לעברית שהייתה לפני כן, שהבנו את זה. בעברית הבנתי. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, בפתח דבריי אני רוצה להביע את כאבי ותנחומיי לעם הטורקי בשעתם הקשה בשל רעידת האדמה. אדוני היושב-ראש, היום אנו חוגגים חגיגה כפולה בכנסת ישראל, אחד, יש לנו חג ט"ו בשבט, חג הפריחה, שבו מתחדשים להם הפרחים וכו'. ומצד שני, אנחנו חוגגים את יום ההולדת של כנסת ישראל. ימים קשים, אדוני, עוברים עלינו בכנסת ישראל. יש רפורמות שעומדות על הפרק, רפורמה שהיא קשה, היא בעייתית. התחושה היא שחצי עם, קולו לא נשמע. וקצת מכאיב. דווקא כשאנחנו חוגגים את החגיגות האלה, אנחנו מצפים להישאר עם מאוחד, עם אחד. יום הולדת למשכן, כשבעצם אנחנו מרגישים חוסר יציבות, ולכן, ברשותך, בחרתי לצטט את דבריו של יושב-ראש הכנסת הראשון, יוסף שפרינצק ז"ל:" לא קלה היא המלאכה בישראל להביא לידי צירוף מאחד של דעות שונות ורצונות שונים, להביא לידי עבודה משותפת, מתמקדת נושאי מחשבות שונות, נפרדות, ולעיתים קרובות סותרות, לגבי הדרך והאמצעים להשגת המטרה הרצויה. אולם עובדה היא שהצירוף הכרחי לעם שקם ויהי". אדוני היושב-ראש, עלינו לזכור שמדינת ישראל יהודית, ליברלית ודמוקרטית לא ניתנה לנו על מגש של כסף, אלפיים שנות גלות, ולא למדנו כלום. עלינו מוטלת האחריות לייצג את כלל האוכלוסייה, את כלל אזרחי מדינת ישראל ואת כלל הבוחרים, יהיו אשר יהיו. אנחנו עם אחד, מדינה אחת.

מפה אני קוראת כן להידברות וכן לאחדות הקרע והשסע בעם. תודה, אדוני.

חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. ילמדו ממך עמידה בזמנים. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, עובדי המשכן, תודה רבה לכם היום על יום ההולדת לכנסת. ניכרה השקעה גדולה מאוד של עובדי המשכן. לכל הקשורים, תודה רבה לכם. אני רוצה, אופיר, אדוני יושב-ראש הקואליציה הנכבד, תקשיב: כשאני אהיה ה-61 של נתניהו, ח'אן אל-אחמר יפונה. אפילו בג"ץ מאשר להם ואומר להם: תהרסו. יש לכם מנדט, יש שלטון חוק, ואז מה שקורה, כל אלה שדיברו ודיברו ודיברו, מתגלה שהכול הכול, אבל הכול,

מי ביקש בשבוע שעבר דחייה? הממשלה הנוכחית. מה אמר דנון? אני מצטט, דנון אמר: אנחנו באנו בביקורת אמיצה.

באנו למשול, אנחנו באנו לעצור את הגמגום של הממשלה הקודמת. זה בגלל בג"ץ, מאיר. ויתרה מכך, כששאלו: למה ביקשתם דחייה, אז בצר להם הם אמרו כי, שימו לב, הרמטכ"ל הוא חדש וראש המל"ל הוא חדש. ב-2018, כשבית המשפט, השר סמוטריץ', אתה מכיר את זה, הורה על פינוים של אותם 200 בדואים שיושבים מזרחית למעלה אדומים על כביש 1, אמר ראש הממשלה: זה יהיה תוך ימים ספורים.

אני לא אומר את זה כי חלילה יש בי איזו שמחה לאיד, הלוואי שיגיעו למצב שהם יפונו מרצון, אופיר. אבל ראו מה שאתם עשיתם, אנשי הימין המלא-המלא, איך עמדתם כאן בגרון ניחר ונזפתם בנו, אנחנו השמאלנים שלא אוהבים את ארץ ישראל, איך אנחנו לא מפנים. והינה אתם, הימין, הימין, הימין המלא עולה, וקולכם כאוושת הרוח הקלה. כאוושת הרוח הקלה. פתאום בן גביר לא פה, וראש הממשלה לא פה, וסמוטריץ' לא עסוק בח'אן אל-אחמר. ואנחנו, אנשי השמאל, עוכרי ישראל. אויה לנו, מה עשינו. אז הינה אתם, ממשלת ימין ימין, רק תלמדו דבר אחד: אנחנו לא היינו ממשלה מגומגמת, אנחנו באנו לעבוד. שמנו מגפיים, נכון, חילי?

שמנו מגפיים, כל אחד במשרדו ירד בבוקר ועבד. ועשינו הכול לטובתה של הממשלה. והינה אתם לא עושים, לא ליוקר המחיה, עסוקים בדבר אחד: המהפכה, הרפורמה במשפט. אויה לנו אם זה הימין, הימין המלא. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת משה גפני, אינו נוכח. חבר הכנסת חילי טרופר, בבקשה. מאיר, לקחת לי קצת את הדברים.

אני לא שמעתי טוב, אז תחזור בבקשה.

כבוד היושב-ראש, קודם כול אני מצטרף לברכות של חבר הכנסת מאיר כהן לעובדי הכנסת ביום המיוחד הזה. באמת היה מקסים. ואני אמשיך את דבריו של חברי מאיר, כי הימים הם לא פשוטים. מאיר ציין חלק מהאירועים, אבל בשבוע שעבר היה רצח קשה בירושלים, שש שנים לא היה כמותו. והיו טילים מעזה,

בתקופה שלנו לא ראינו אותם. היה פינוי מאחז, כבר שכחנו, לפני שבועיים. וכמובן ח'אן אל-אחמר, שפירטת אותו יפה.

אני לא מפרט כמו מאיר, אני לא באתי לפרט את הדברים כדי לדרבן חלילה להשתולל, מה שנקרא להטריל מימין, רק כדי אולי לקוות שילמדו איזשהו שיעור על צניעות ועל אחריות.

בפיגועים כמו שהיו בירושלים, מי שהיום שרים, חלקם היו רצים למקום הזה כדי לצעוק נגד שרים, השר לביטחון פנים באותה תקופה. הם לא הלכו כמונו ללכת לחבק את האנשים, להדליק נר, הם רצו לשם כדי להטריל אותנו וכדי להאשים אותנו, כאילו אין סיפורים של רצח משחר הציונות. זה גם לא היה רציני לעמוד על התלוליות מול עזה ולהגיד: כשאנחנו נהיה בשלטון, ממשלת הימין על מלא, אנחנו נכבוש את עזה ולא יהיו יותר טילים. אני חושב שהשבועיים האחרונים נתנו את התשובה הכי טובה. זה היה גם די מגוחך, כמו שאמרת, מאיר, לעמוד ליד ח'אן אל-אחמר, יש סרטון של איתמר בן גביר עומד שם ומספר מה הוא בדיוק יעשה. והינה, שוב הם דחו את ההחלטה של בג"ץ לפנות. אז אנחנו לא ננהג כך, כי זה רע לישראל. יכולנו לבוא לפה ולהדליק אש ולדרבן אתכם: לכו, תכבשו את עזה, דיברתם,

לא, אל תעשו את זה. תנהגו באחריות, כמו שאנחנו השתדלנו לנהוג כשהיינו בממשלה, כמו שאנחנו משתדלים לנהוג כאופוזיציה. יכול להיות שמי שהתרגל לאמירות פופוליסטיות, אפילו לפעמים לריקודים על הדם, להבטחות סרק, יגלה שהמציאות היא גם הרבה יותר מורכבת. מולה צריך להיות מאוד חזקים, צריך להיות אחראים,

להיות גם קצת צנועים.

תודה רבה. חבר הכנסת גדעון סער,

חבר הכנסת גדי איזנקוט, בבקשה. איפה בן גביר? יצא לקצונה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, העברת סמכויות לשר הנגב והגליל לא בטוח שמחזקת את החוסן הלאומי או נועדה לחזק את החוסן הלאומי, במקביל להרבה מאוד פיצולים שבוצעו במשרדי הממשלה. מצב הביטחון הלאומי של ישראל עדיין משופר ביחס לאויבים. יחד עם זה, יש מקום לדאגה כאשר בוחנים תהליכי חוסן לאומי ארוכי טווח, ואני בכלל לא יודע אם זה עומד במוקד העשייה של המשרד לחוסן לאומי. ישנה ביקורת גדולה מאוד על מערכת המשפט הישראלית בתקופה האחרונה. יחד עם זה, צריך לראות מסקר שנערך במכון הישראלי לדמוקרטיה לא מזמן שהאמון של הציבור במערכת המשפט הוא בערך פי שניים מהכנסת, שזוכה לאמון של 18%, ו-26% בלבד שתומכים בממשלת ישראל. ואני לא בטוח שפיצול המשרדים מוסיף לאמון. הדבר המטריד יותר זה הפגיעה המתמשכת בחינוך הממלכתי ובערך השירות בצה"ל, שפוגם בחוסן הלאומי. היוזמה המתמשכת להחליש את החינוך הממלכתי, שממנו מגיעים 86% מהמתגייסים לצה"ל, מתוך ה-50%, מלמדת על הערך הרב שיש לחינוך ממלכתי. כאשר שואלים את אזרחי ישראל מהו האיום הגדול ביותר, האיום החיצוני, סקר שנערך לפני כמה שבועות והוגש לנשיא המדינה, 52% מאזרחי המדינה רואים בזירה הפלסטינית את האיום המרכזי. ישנה הזנחה מתמשכת וסטגנציה ארוכה מאוד באופן שבו ממשלות ישראל לדורותיהן מטפלות בזירה הזו. מה אנחנו רוצים? 24% רואים באיום האיראני האיום המרכזי, ו-10% בזירה הצפונית. אנחנו נמצאים כחודש לפני תקופת הרמדאן, תקופה נפיצה מאוד. אם אנחנו רוצים לחזק את החוסן הלאומי, מומלץ מאוד לקבל את יוזמת הנשיא, לא לדחות על הסף, כפי שהוצהר אתמול בכמה מקומות, ולפעול לעצירת חירום במהפכה המשטרית, ולפעול לחיזוק הסולידריות בחברה הישראלית, בהנחה שאנחנו עומדים בפני אתגרים גדולים. אני כמובן ממליץ מאוד להימנע מצעדים מסלימים. מה שנדרש בתקופה הזו, כמו תמיד, זה תעוזה צבאית ותבונה מדינית, אך בעיקר לחתור להגדלת הסולידריות בחברה הישראלית, שעומדת בפני מבחנים גדולים מאוד

תודה רבה לחבר הכנסת גדי איזנקוט. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ההפגנות במוצאי שבת הולכות ומתרחבות, זה ממש מרגש לראות את זה. מה שהחל בתל אביב כבר מגיע לכל חלקי המדינה, מהצפון ועד הדרום. הייתי כמה פעמים בהפגנות בתל אביב, אבל גם בהפגנה בירושלים, שזו עיר מגוריי, ובלי להוריד חלילה מערך ההפגנות המדהימות והעוצמתיות בתל אביב, להפגנות בירושלים יש אופי ייחודי ומרגש במיוחד. מגיעים להפגנה, ודבר ראשון זה מתחיל בתפילת הבדלה. על הבמה מקריאים תפילות לצד שירים של מאיר אריאל, ובקהל יש חילונים ודתיים, שרב המחבר על המפריד ביניהם. זה באמת מרגש לראות את זה. כשהיינו שם בקהל הרגשנו שותפות גורל. עם כיפה, בלי כיפה, שותפות גורל, דאגה גדולה למדינה שלנו שאנחנו כל כך אוהבים. עכשיו, מנסים לצייר את כולנו כקיצוניים, כאלימים, כהזויים, כבוגדים, עושים מאמץ לשתול ומהר מהר לצלם ככה כמה דגלי פלסטין. יש עשרות אלפי דגלי ישראל, וככה מהר איכשהו מישהו מנסה לשאול ולצלם, בתקווה שזה ירתיע קהלים מסוימים מלהצטרף להפגנות. זה באמת הזוי, אתה רואה קהל של עשרות אלפי אנשים, כולם ציונים עם דגלי ישראל, ואיכשהו ערוץ 14 מוצא איזה שני דגלי פלסטין ומוציא את זה ומנסה להכתים ציבור גדול. אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור, כי המחאה הזו היא אמיתית והיא אותנטית, ולוקחים בה חלק באמת אנשים ממגזרים שונים, מהשמאל ומהימין, מכל החברה הישראלית. אנשים ציוניים שחרדים לבית שלהם. אנחנו נמשיך במחאה בכל הכוח,

בבתי המשפט,

עד שנצליח לבלום את המתקפה הכל-כך קשה הזו. לא ניתן לכם להפוך את המדינה האהובה שלנו לחיקוי חיוור של הונגריה, פולין או טורקיה, כי באמת שאין לנו ארץ אחרת, ואנחנו נעשה הכול כדי לשמור עליה.

חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, האמת שבאתי מוכנה עם משהו כתוב, אבל אתה תרשה לי, דווקא בגלל שאתה יושב פה, לנהל איתך איזשהו שיח, ומה שאני אומר עכשיו אני לא אומר את זה מתוך התרסה, אלא באמת מתוך רצון להבין, כי יש משהו שמאוד מטריד אותי. לפני איזה שבועיים בערך הגשתם, הנחתם הצעת חוק שמדברת על כללי התנהגות בכותל, ואחד הדברים שאותי מאוד מאוד בלבל ומאוד הדאיג והטריד זה כל נושא הצניעות. אני אחסוך ממך, אני אחסוך ממך.

זה באמת יצא מפרופורציה וזה לא נכון.

הכותל, הינה, הרב הרפורמי, אין היום שום חוק בכותל שמדבר על כללי התנהגות, עישון, הפרעה,

זה מקום שאין לו הגדרת חוק. זה חוק שמתגלגל כבר 20 שנה. באחד מהפרקים מופיע גם כן נושא הצניעות ברחבה והכול. כתוב שם שהעובר על אחד מהסעיפים יכול לקבל קנס או לחלופין מאסר. לא תקבל אישה לא קנס ולא מאסר בשל אי-צניעות, ברגע שיישמרו כמובן הכללים לפי כללי הכותל: בצד ימין שיהיו גברים, רק אם היא תשים טלית,

תהיה הפרדה כמו שנהוג בכותל. זה הכול, הסירי דאגה מליבך. איפה תהיה הפרדה, גם בעזרה השוויונית? מה זה אומר, מי ינהל את כל זה? זהו, רגע. כמו שהיה עד היום, הכותל ימשיך להתנהל כמו שהיה עד היום. אז למה דרוש, רגע, תנו לי לדבר, זה זמן הדיבור שלי, הלו. כי היום זה מגיע. כשמסדירים את חוק הכותל אז מכניסים את כל הסעיפים. למה לא הפריע לאנשים שמעשנים, איך אתה רוצה לתת לי קנס של 10,000 שקלים? מי יהיה אחראי על האזור? המקומות הקדושים, רב הכותל. תביאו את פתרון הכותל הדרומי. זה לא קשור, הוא יוסיף לך זמן, אל תדאגי. אני מנסה לדבר, אבל אף אחד לא נותן לי. את ביקשת לנהל דיון במסגרת הזמן שלך. אין בעיה, אני רק רוצה לשאול דבר אחד.

אם עד עכשיו הכותל התנהל ללא חוק כתוב, ובסך הכול אני מניחה, אני רוצה להניח, שעד היום נשים לא הגיעו בלבוש לא צנוע למקומות קדושים, אפשר להמשיך לסמוך על נשים, לא זו מטרת החוק.

הכותל התנהל עד היום בצורה נורמלית, אבל לצערי ישנם גופים שמנצלים את הפרצה הזו לעשות דברים פרובוקטיביים, וזאת מטרת החוק.

זה לא הזמן לנהל דיון, זה יותר מדי ארוך. השאלה היא אם כשאתם מדברים על פרובוקטיבי, אז אנחנו מדברים על לבוש פרובוקטיבי של נשים. מדובר על ספר תורה בעזרת הנשים, ונמצא פה גלעד קריב שמנצל חסינות ונכנס לרחבת הכותל של הנשים. זה לא מה שהתנהל עד היום מקדמת דנא. זה הכול, אף אחד, מי יאכוף את חוק הכותל? מי אוכף את חוק הכותל? כמו שהיום.

אני לא יודעת, חברת הכנסת פרידמן. רק תגיד לי מי אוכף את החוק הזה. המקומות הקדושים, רב הכותל. מה שהיה עד היום ימשיך להיות הלאה, אבל הגופים שמנסים לעשות פרובוקציות בכותל, תהיה אפשרות לאכיפה עליהם, זה הכול. נשים שמתכסות בטלית, דבר שמותר על פי ההלכה, עניתי, עניתי, למה הגביהו את המחיצה? הייתה מחיצה, בואו, בואו נראה אתכם. אותו דבר. לא ידוע לי, לא ידוע לי, לא זאת המטרה.

דווקא ראינו שאשתו של הרמטכ"ל הסתכלה מהמחיצה כמו שצריך. נשות הכותל,

תודה רבה לחברת הכנסת יסמין פרידמן. יעצרו אותן. חבר הכנסת עופר כסיף. ניפגש בראש חודש אדר. הבנת למה צריך חוק לכותל? אני לא חושבת שצריך, אתה חושב שצריך. אתה סותר את עצמך. זכותו, יהודים לא יוכלו לבוא עם ספר תורה. הכותל שייך לכולם, ימין, שמאל, מרכז, נשים, חילונים. מה שהיה עד היום הוא שיהיה, רק שלא ייתנו לעשות פרובוקציות. הכי טוב שתביאו את הפתרון של הכותל הדרומי, רק במדינה שלכם להתפלל זו פרובוקציה.

זה כמעט היה גמור, רק נתניהו, רגליו רעדו ברגע האחרון. בינתיים אתם ממשלה של פקה פקה. תודה רבה, חבר הכנסת קריב. אז למה אתם כל כך כועסים, אם אנחנו לא עושים כלום? כבוד היושב-ראש, ב-1960 הייתה רעידת אדמה קשה בעיר אגאדיר במרוקו, ונהרגו כ-20,000 איש. בעקבות האסון הזה כתב רבי דוד בוזגלו קינה. הפייטן והמשורר רבי דוד בוזגלו כתב קינה על חורבן העיר אגאדיר. אני רוצה לקרוא את הקינה הזאת ולהקדיש אותה לקורבנות האסון בטורקיה, בסוריה, ולאחל כמובן הרבה בריאות לפצועים. כולי תקווה שמספר ההרוגים לא יאמיר. כרגע מדובר כבר על למעלה מ-2,000.

ברשותכם, לקרוא לזכרם את הפיוט החזק של רבי דוד בוזגלו מ-1960: "ספדו והילילו כי עיר אגאדיר חוסלה / אבות ובנים שם נפלו ירדו חיים שאולה / ומשפחות נושלו, אלמון ושכול בן לילה / חרדה ושמה, עקבותיהם לא נודעו / וקול נשמע ברמה כקורא בתוך שממה / אנשים ונשים, בחורים וגם בחורות / צעירים וישישים, מניקות ומעוברות / ילדי חן קדושים עם כבשות טהורות / עד לא זרחה חמה/ וכבר אבדו נבלעו / תוך עמקי אדמה / כל עוד בהם נשמה/ על ערבים בתוכה / אחינו תושביה / ופערה את לועה / ארץ אוכלת יושביה / וגם נוצרים גרו בה / משכה תוך רגביה / חרון אף וחמה / לתחינתם לא שעו / ובפחד ובאימה / כרעו ברך וקומה/ רב חסד רב חנינה / אלה הצאן, מה עשו? / תלמידי בית אולפנא / אשר בצילם חסו / לשאול היו למנה / ובתוך עפר נרמסו / תורת אמת שוממה / על בניה כי גוועו / צועקת מר ולמה / כבו מאורות ועל מה / אל מלא רחמים / האר פנים אליהם / ועם צדיקים ותמימים / גונן בכנפיך עליהם / ושלם ניחומים להם / ולאבליהם / קום וקרא להם נחמה / ורוב טובך ישבעו / היה להם לחומה / כי ימינך רוממה." יהא זכרם של הקורבנות ברוך. תודה. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, במסגרת משחקי הפאזל של פירוק והרכבת משרדי ממשלה, מבקשת היום הממשלה להעביר החלטה בדבר העברת סמכויות לשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. אותו משרד שכבר קיבל באופן תמוה למדי את האחריות על הטיפול באוכלוסיית הגיל השלישי, יקבל עכשיו גם את האחריות על הרשות לתכנון החקלאות, ההתיישבות והכפר ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר. מה הקשר בין הרשות לתכנון לנגב ולגליל? בערך כמו הקשר בין אזרחי גיל הזהב למשרד הזה, רופף ורעוע. העברה של יחידה כה חיונית לתפקוד המועצות האזוריות ולהגנה על החקלאות בישראל ועל ההתיישבות הכפרית בישראל תפגע אנושות בישובים הכפריים ובחקלאות, אלה לא המילים שלי, אלה הדברים שנכתבו במכתב שנשלח ממרכז השלטון האזורי לראש הממשלה ב-1 בפברואר. אני מביאה כאן את הדברים שנכתבו לראש הממשלה במלואם וככתבם: העתקת הרשות לתכנון למשרד לפיתוח הנגב והגליל והחוסן החברתי תנתק את הרשות לתכנון מליבת העיסוק החשוב והמשמעותי שלה בקידום והגנה על חקלאות ישראל ועל החקלאים, ועלולה לפגוע באינטרסים הלאומיים של המדינה. הרשות לתכנון עוסקת בייצוג החקלאות והיישובים החקלאיים במוסדות התכנון, במועצת מקרקעי ישראל, בהקצאת קרקעות חקלאיות, בפיתוח הכפר ועוד. לעיסוקיה משמעות רבה למרחב הכפרי ופעילותה מקצועית ומבורכת. הרשות לתכנון לא פועלת בחלל ריק, ואי-אפשר לנתק את פעילותה מהגופים המקצועיים האחרים שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר. העברת הרשות לתכנון הינה פגיעה משמעותית במשרד החקלאות ובסמכויות שר החקלאות. הלכה למעשה, לא יהיה גורם ממשלתי שידאג לאינטרסים, לצרכים ולהמשך קיומם של היישובים החקלאיים והחקלאות בכל אזורי הארץ ובייחוד באזורי המרכז. בהעברת רשות התכנון למשרד ממשלתי אחר מאותתת ממשלת ישראל כי היא ויתרה על תפקידיה של ההתיישבות העובדת בשמירת הקרקעות לאורך הגבולות וקווי התפר, בהגנה על הריאות הירוקות, על ייצור המזון והביטחון הלאומי במזון. אנו פונים אליך,

בצר לנו, ובקריאה נוספת ובהולה על מנת למנוע את העברת הרשות לתכנון, ולאפשר לה להמשיך ולייצג את המועצות האזוריות והיישובים הכפריים. לצעד מינהלי זה עלולות להיות השלכות הרות גורל על תפקוד המועצות האזוריות, על חקלאות ישראל ועל ההתיישבות הכפרית בכל חלקי מדינת ישראל. אז אני באמת מציעה,

שתקשיבו למי שמבין באמת את צורכי החקלאים והמרחב הכפרי. אל תפגעו בהם, אל תעבירו את הסמכויות מהמשרד הרלוונטי למשרד לא רלוונטי, סתם כי כך יוצא לכם בפאזל. תודה, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, היום במהלך הדיונים בוועדת החוקה, בזמן שהייתי ברשות דיבור, היושב-ראש החליט שכנראה הדברים שאמרתי היו לא לטעמו, אז באמצע רשות הדיבור שלי הוא תבע ממני להתנצל, לומר את מה שהוא הכתיב לי לומר,

הוא יפסיק, כי הוא קרא לקואליציה "חבורה של עבריינים" לפחות אל תגני עליו. יש לו זכות דיבור.

עכשיו את מנסה, תגיד לי, חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. תנו לו להמשיך, אין מילים נורמליות לדבר? אין עבריינים בממשלה הזאת?

כשתהיה יו"ר ועדה, אני מקווה מאוד שאם מישהו יגיד דבר כזה,

איך אני איתך, שירי? נראה לי כל פעם שאני עולה את זה, חברת הכנסת טלי. תמשיך. מאחר שסירבתי לומר את מה שיושב-ראש הוועדה הכתיב לי, נזרקתי החוצה, בפעם השלישית היום, במהלך רשות דיבור. אז אני רוצה לומר פה במליאה את מה שהתכוונתי לומר בוועדת החוקה של הכנסת. שמעתי את נתניהו אומר בשבוע שעבר באנגלית שהמהפכה המשפטית לא קשורה בשום צורה למשפטו, לעניינים המשפטיים שלו, או בעברית מדוברת:

מה פתאום? או: על ראש הגנב בוער הכובע. טלי גוטליב אמרה באותו דיון שנבחרה ממשלת ימין ימין. ימין מלא מלא. לא אמרתי ימין מלא מלא, אל תכניס לי מילים לפה. אמרתי: ממשלת ימין יציבה על אפך ועל חמתך.

פשוט תזכור שאני זוכרת

חבל שאתם ימין מלא מלא רק כשמדובר בביטול משפט נתניהו. לא ימין מלא מלא כשמדובר בהגנה על תושבי שדרות, בהגנה מפני ארגוני טרור, בהגנה מפני הטילים שנורים עלינו מעבר לרצועת עזה. ימין מלא מלא. ניצחתם בבחירות. אף אחד לא מטיל בכך ספק. אבל זו לא עוד החלטה רעה. מדובר בשינוי מוחלט של כללי המשחק, של כללי היסוד של המשטר שלנו. אתם עושים את זה בהליך בזק, תוך חודשיים-שלושה, באופן חד-צדדי כי אין הסכמה של רוב העם, ובעיקר אתם עושים את זה, התהליך הזה מובל על ידי חבורה של עבריינים שמבקשת להשתלט על מערכת המשפט כדי לסייע להם להתגבר על הבעיות הפליליות שלהם. זאת המציאות, זאת האמת הפשוטה, ואין בלתה. חבילת החקיקה של נתניהו ולוין מכוונת להשיג שליטה מוחלטת בכל מוקדי הכוח במדינה באמצעות ההשתלטות של הממשלה על מערכת המשפט. המשמעות היא ריסוק של מערכת האיזונים והבלמים שעליה מבוססת הדמוקרטיה הישראלית באופן שיאפשר לכם כוח בלתי מוגבל לעשות כל מה שעולה על רוחכם. ישראל תחדל להיות מדינה דמוקרטית. ההפיכה המשטרית הזו תשנה ללא הכר את דמותה וערכיה של מדינת ישראל, ויהיו לה השלכות ישירות וקשות על החיים של כולנו. הדבר הראשון,

שייעלם עם הדמוקרטיה הישראלית הוא החופש, החופש של כל אחד וכל אחת מאיתנו להיות, ליצור, לאהוב. מבקש להתחיל לסיים. חיים במדינה לא דמוקרטית, אני מבקש לסיים. הוספתי לך חצי דקה. נתתי לך לדבר, לא הפעלתי את הזמן. משפט אחרון. רק בלי שמות גנאי.

זה רגיש. איזה שמות גנאי? אתה מתכוון לעבריינים? עבר הזמן שלך. אני מבקש לרדת. אבל אני מבקש לסיים, למה אתם מתכחשים למציאות?

אדוני היושב-ראש, אני רק אענה על מה שאמרת. תגיד לי את זה במסדרון.

איך מגדירים מי שבית המשפט הרשיעו אותו? אני רק אומר, אני אף פעם לא אמרתי "עבריינים" ולא אמרתי זה, אמרתי לרדת.

תירגע, מה קורה?

אדוני, מה? אני מבקש לרדת. זהו, תודה רבה. אתה רוצה שגם פה יורידו אותי?

אתה יורד לבד, הינה, בסדר. יורד לבד. תודה רבה. אמרת "כנופיה של עבריינים" צריך להוכיח את זה. תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר. "תוריד אותו".

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר,

ניהלתי את המליאה שנים רבות, מעולם לא הורדתי מישהו מהדוכן. גם אני.

מעולם לא הורדתי מישהו מהדוכן. ככה לא מתנהגים עם חברי כנסת. ביזיון.

לוועדת הכספים הגיע נגיד בנק ישראל על מנת לאשר את תקציב בנק ישראל, אבל באותה הזדמנות נתן סקירה כללית על המצב הכלכלי במדינת ישראל, על הכלכלה היציבה של מדינת ישראל, על הצמיחה שהייתה בשנת 2022. ואז יושב-ראש הוועדה גפני אומר לו: אתה מצייר לי תמונה ורודה. ואני אומר לו: עם עובדות לא יכולים להתווכח, התמונה הייתה ורודה. אנחנו ניהלנו את משרד האוצר בצורה הטובה ביותר: קיבלנו מדינה עם גירעון של מעל 144 מיליארד שקל, השארנו בקופה יותר מ-8 מיליארד שקל, קיבלנו אבטלה של מעל 10%, עזבנו את המשרד כמעט בלי אבטלה. גירעון אפס. ואתם שיקרתם כל מערכת הבחירות שאנחנו לא ניהלנו את המשרד כמו שצריך, שאביגדור ליברמן הורס את הכלכלה של מדינת ישראל. ואני אומר לכם, גם נגיד בנק ישראל אמר את זה, ואמר את זה בצורה ברורה: במהלכים שאתם עושים אתם הורסים את כלכלת ישראל, ואתם תהרסו את כלכלת ישראל. מדינת ישראל לא חיה בבועה, היא חלק ממדינות העולם. וההתנהלות שלכם והמהלכים המשפטיים שאתם רוצים לעשות ולקדם יהרסו את המדינה, יהרסו את הכלכלה, יחלקו את העם. הגיע הזמן לעצור ולחשוב ולהסתכל על טובת המדינה, לא על טובת אנשים. ממשלת דרעי,

תתעוררו. חבר הכנסת אחמד טיבי.

לא מתביישים. תתבייש אתה. מוזמנים לבדוק את זה עם הייעוץ המשפטי של הכנסת. אני עשיתי את הבדיקה מראש. למה לבדוק את זה עם הייעוץ המשפטי של הכנסת,

לא מבינה לא עברית ולא ערבית, תפריע לכל מי שיעלה.

אתה כבר לא בעל הבית פה. אתה לא בעל הבית פה. טלי, (אומר בערבית ומתרגם:) מספיק כבר, חלאס. יש באסלאם סיפור של אישה שכל הזמן הייתה מביאה עצים, שורפת אותם ומפריעה. היא כל הזמן מפריעה. והיא לא הייתה מוסלמית. 38(ב) הוא אמר. לא נכון. רגע, אתה דיברת עם היועץ. בוא, אני אראה לך.

אין מצב שאמרו לך שאי-אפשר.

תודה רבה.

אני צריך לשאת באחריות על הבורות של חלק מהח"כים היהודים לגבי השפה הערבית? להתנהג יפה בין חברי הכנסת.

אתה מדבר לא יפה.

היא אומרת עליי דברים, כן. כבר קראתי לה פעם שנייה, לך לא קראתי עוד פעם אחת. אבל אתה לא נותן לי לדבר. אני לא נותן לך לדבר? אחמד, היושב-ראש רגיש. הוא רגיש למילה "עבריינים", הוא רגיש לשפה הערבית.

טוב, אני מבקש לסיים ולרדת. נגמר הזמן. חמש דקות, שש דקות כבר. אבל אני לא דיברתי שתיים וחצי דקות. דיברת, חלאס, נו. תודה רבה. הינה, הוא אומר חלאס, סימן שהוא מבין ערבית. אולי תגיד לה חלאס וזהו? (אומר בערבית: "מעמיסת העצים", אכן מספיק.)

חבר הכנסת יוסף עטאונה.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, המחזה הזה, לא,

אני יכול להפעיל את הזמן? חברת הכנסת טלי גוטליב, אולי אני אקרא לשניכם קריאה שלישית ותצאו החוצה לדון בעניין? מה

שלישית? לא קראת לי אחת. היא שנייה. תודה רבה. אבל לי לא קראת אחת. בבקשה, אדוני.

אני יודע עברית. אני מציע לעצור את הדיון ושחברת הכנסת

תשתיק אותה ואני אדבר.

חברת הכנסת טלי גוטליב. את מפריעה לי לנהל את הישיבה. כבוד היושב-ראש. אני אשמח לראות. נסתכל אחר כך ביחד. חברת הכנסת טלי גוטליב, די, נו, אני אוציא אותך.

איזה מחזה, בצורה הזו? אנחנו נפתור את, בסוגיה הזאת. תוציא אותה, שתנהל את זה בחוץ. תעצור את הדיון.

אדוני, אולי נעשה דיון ממצה בסוגיה הזו? די, אני אתחיל לקרוא אתכם לסדר, די. אתם סתם מנסים לעשות מהומות, נו, באמת. אני יכול להגיד לך בהערת ביניים שחלה חובה על יושב-ראש הכנסת, אם הוא מוצא לנכון, להביא, קדימה. תודה.

המחזה הזה חוזר על עצמו כל פעם שחבר כנסת ערבי מדבר בשפה שלו. יש לנו את כל הזכות לדבר בשפה שלנו, שהיא חלק מהזהות שלנו, היא חלק מהתרבות שלנו. ומי שנמצא במליאה באולם הזה ולא יודע את השפה הערבית שילך לאולפן וילמד.

דיברתי עכשיו עם הייעוץ המשפטי,

כבוד היושב-ראש, (אומר בערבית: השפה הערבית,) כבוד היושב-ראש, (אומר בערבית: השפה הערבית היא זהותנו.) זה לא נכון. עזוב "לא נכון, לא נכון".

ממי הים.) (אומר בערבית: ממי הים.) כבוד היושב-ראש, חבר הכנסת עטאונה, אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש,

אתה לא מקשיב. דיברתי עם שגית, שהיא היועצת המשפטית, והיא אמרה שהיא מעולם לא אמרה, לא היא ולא הצוות שלה, דבר

לא, לא.

אין מה לעשות, צא החוצה, קריאה שלישית. אסור לך. אסור. אין מצב. זאת שנייה במקסימום. בסדר, אז אני מבקש שתשב במקום שלך. תודה רבה, קריאה שנייה. שב במקום. אפשר להבין במה מדובר? באיזו קריאה אני? תרד מהדוכן. תרד מהדוכן. כבוד היושב-ראש, היום בבוקר השתתפנו עם התושבים בביר הדאג' בהפגנה מול הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. אדוני, מי השר התורן?

תפסיקו להפריע. הזמן שלו ייגמר. השר סמוטריץ' נמצא כאן.

ואני לא יכולתי לשאת את הדברים שלי, ויש נושא חשוב שאני מדבר עליו. אתה לא מתחיל נושא חדש עכשיו. זה לא נושא חדש. משפט אחרון. לסיים, בבקשה. אני מדבר על התכנון בביר הדאג'. מי שהביאה את ההמלצה והנושא לדיון בוועדה היא המועצה האזורית רמת נגב. רמת נגב היא המועצה הכי גדולה בארץ מבחינת השטח. השטח של רמת נגב הוא כ-4 מיליון דונם. כמה תושבים גרים ברמת נגב? 7,000 תושבים, שגרים ב-15 קיבוצים, מושבים, יישובים קהילתיים דתיים וחוות בודדים.

ומה הם מביאים לוועדה? הם רוצים לגרוע מהשטח של ביר הדאג', שהוא בסך הכול 6,500 דונם. הוא אחרי הזמן בחמש דקות. אני מבקש לסיים ולרדת. ככה מתנהגת מדינת אפרטהייד. ככה לא מתנהגת מדינה בשוויון לאזרחים.

חבר הכנסת גלעד קריב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

מסא אל-ח'יר, חברים וחברות, הייתי שמח להקדיש את הזמן להתייחס למה שקרה כאן לפני כמה דקות. דומני שהגיע הזמן באמת לחוות דעת כתובה של היועצת המשפטית לכנסת על ההפרעות החוזרות ונשנות לחברי הכנסת הערבים במימוש זכותם לנאום בשפת אימם. אבל יש עניין יותר חשוב להידרש אליו. לפני דקות אחדות קיבלנו הודעה ממנהל ועדת החוקה, שיושב-ראש הוועדה חבר הכנסת רוטמן מודיע שביום רביעי הקרוב או ביום שני הבא תיתכנה הצבעות בקריאה ראשונה על התיקון לחוק-יסוד: השפיטה. אותו תיקון שעוסק בהרכב הוועדה למינוי שופטים. אני חושב שאין יותר מה לפנות לצד הזה של האולם, לא לחברי הכנסת מן הקואליציה, שתומכים במהלכי ההרס והחורבן של מערכת המשפט, וגם לא לאותם אלו שכולנו יודעים מיהם, שמבינים שיש כאן סכנה גדולה אבל משיקולים פוליטיים צרים לא משמיעים את קולם. הערב הזה צריך להשמיע קריאה לציבור הישראלי הרחב, ציבור של מיליונים שמבין את הסכנה. בימים הקרובים אנחנו חייבים להרחיב דרמטית את היקף המחאה הדמוקרטית המפוארת שאנחנו מנהלים כאן יחד עם ציבור ענק בשבועות הקרובים. רעייתי ואני לא נשלח את ילדינו לבתי הספר ביום שבו יובא החוק בהצבעה לקריאה ראשונה. אני קורא לכל חבריי וחברותיי לעשות זאת ולהשבית דה פקטו אלפי בתי ספר במדינת ישראל. אני קורא למובילי תנועות הנוער לצאת מהשבטים, מהסניפים, מהקינים, מהמחנות, ולהבין שמדובר ברגע גורלי. אני קורא לראשי וראשות ועדי העובדים במדינת ישראל: המהפכה הזו תחסל בסוף את מעמד העובדים והעבודה המאורגנת במדינת ישראל, גם כאשר חיים כץ ומירי רגב מבטיחים הבטחות לגבי הצעות החוק השערורייתיות של רוטמן. אני קורא לאומני ישראל, לאנשי התרבות, להשבית הופעות או לכל הפחות לפתוח כל הצגת תיאטרון וכל מופע מוזיקלי בהצהרה בגנות ההפיכה המשטרית. אנחנו בקרב דרמטי על נשמתה של הדמוקרטיה הישראלית. לא מדובר באזעקות שווא, לא בקריאות "זאב, זאב". בימים הקרובים אסור לנו להסתפק ב-150,000 ישראלים ברחוב קפלן בתל אביב, הגיע הזמן להשבית את מערכות החיים במדינת ישראל, הכול במסגרת מחאה דמוקרטית, אזרחית, לגיטימית. מול ההרס והחורבן של ממשלת המושחתים וקואליציית אנשי ההרס חייבים להעמיד חומת הגנה בצורה. זה רגע גורלי ודרמטי בתולדות מדינת ישראל. תודה,

חבר הכנסת אלעזר שטרן.

הצבעות ביום רביעי או ביום שני. על הנוסח הזה? כן. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני מקווה ששמעתם גם את המוזיקה של הדברים. אלה לא דברים של התלהמות, אלה דברים של כאב שדיבר כאן הרב גלעד קריב. אבל אני רוצה להגיד יותר מזה. אני שמעתי שראש הממשלה הפנה את הנשיא לשר המשפטים, כאילו כולנו מפגרים, כאילו אין ראש ממשלה בישראל, כאילו אין את האיום על החברה הישראלית, את השסע המעמיק והולך, כאילו אנחנו צריכים, אדוני היושב-ראש, עוד פעם את יתרו, שיבוא מישהו ויסתכל מהצד, חבר הכנסת ינון אזולאי

גם אתה אם צריך מישהו מהצד כמו יתרו, שיבוא ויגיד גם לגדול המנהיגים: תסתכל מה אתה עושה, "נָבֹל תִּבֹּל גם אתה גם העם הזה אשר עמך" לא רק אתה. זה מה שצריך להגיד לנתניהו, אולי גם לשר המשפטים, זה מה שהוא רוצה לעשות.

שיסתכל לפעמים,

לפעמים,

זה בדיוק מה שהוא רוצה לעשות. צריך גם מישהו מבחוץ. זה לא מוכרח להיות שר החוץ האמריקני או נשיא צרפת, זה גם יכול להיות אנשים כאן מהרחוב שלנו, שמסתכלים ואומרים: תסתכל מה קורה פה בחברה הישראלית. יכול להיות שאתה צודק. מה זה הרעיון האווילי הזה עכשיו לפצל את החוק?

מה בוער לכם? אתם צריכים למנות מישהו? להגן על מישהו?

יש תחרות עכשיו, האם נביא ביום שני את שינוי הוועדה לבחירת שופטים או את החוק של אריה דרעי שיכול להיות שר, נגד בית המשפט העליון? אתם לא יודעים מה קורה פה? אתם חושבים שזה יעבור? במה זה יעבור? לכו לשר האוצר, תשאלו אותו אם נגיד בנק ישראל ואם ראשי המשק מדברים סתם, אם הם לא רואים את הניצוצות. אני אגיד לכם יותר מזה, אם לא רואים את הניצוצות של אלה שבסוף יגידו: זאת לא המדינה שלי, על כל מה שמשתמע מכך, על איפה אני משרת ואיפה אני עובד. גם השר אליהו שמע בטח שחלק מהמחבלים שנהרגו הלילה נהרגו בידי כאלה שאתה לא רוצה שיתגייסו לצה"ל. קוראים להם נשים לוחמות. די, נו. למה די?

קוראים להן לוחמות.

מה שאני אומר, אני רוצה שתדעו. אני קורא לכולם ללכת להתנדב ולהיות לוחמים, אבל כשתרד המוטיבציה של שירות החובה, הסתיים הזמן. אני מבקש לסיים. של שירות המילואים, שלא תגידו שלא אמרנו לכם. שלא תגידו שלא אמרנו לכם. השר אליהו, אני לא צריך להגיד לך את מה שאמר יתרו למשה, אתה יודע את זה. אני אחזור על זה עוד פעם. האחריות עליך, על כל אחד,

ה"נבול תיבול". כשאתה תיפול, לא תיפול רק אתה, לא ייפול רק ראש הממשלה, גם כל העם. תודה. תודה רבה. השר שלמה קרעי, אינו נוכח. חברת הכנסת שרן מרים השכל, בבקשה. הפעלתי את הזמן. היא עוד לא הספיקה להגיע. הכול בסדר.

אתה מהיר וזריז. יש תרבות של כנסת, עוד לא הפעיל,

מהיר וזריז. הם כבר רגילים למתוח את הקווים של תרבות הכנסת כאן, השעון לא עובד. תהיי רגועה, הכול בסדר. השעון לא עובד. התבדחות, לכבוד לילה ארוך. בבקשה, הפעלתי. רגע. בדרך כלל כשמתחילים לדבר,

אנחנו ביום ההולדת של הכנסת, יש נוהג, אתה יודע,

גם נוהג זה שבדרך כלל לא מביאים חוקים שלא מגיעים בהסכמה. בסוף הבאתם, כל פעם אתם כבר מתחילים את זה, את אשמה, שהבאת את הקוסקוס למזנון הח"כים. שרן, תגידי דברים

אני הייתי מאוד מאוד שמחה לבוא ולומר דברים חגיגיים, אבל לצערי המצב במדינת ישראל לא מאפשר לי. ואולי אני אגע באמת בלמה המצב לא מאפשר, משום שכבר שבוע שתושבי העוטף וילדי העוטף לא ישנים בשקט. אתם צריכים להבין, בשנים האחרונות הירי הבלתי-פוסק, האזעקות, המקלטים של ילדי העוטף, הביאו כמעט את כל הילדים, כולל מבוגרים, רבים מהם, למצב של ממש ממש פוסט-טראומה. היו לי לא מעט מפגשים עם אותם תושבים שחיים יום-יום,

אבל הם חיים יום-יום בפוסט-טראומה: מה יקרה אם ייפול טיל על הבית שלהם, מה יקרה אם עוד איזו רקטה, אם עוד איזה בלון תבערה ישרוף את השדה או את הבית או את גן הילדים. ילדים שפוחדים מבלונים. זאת הייתה המציאות שלהם. ואני מאוד שמחה וגאה שבשנה שבה אנחנו ישבנו בקואליציה, האחרונה, הצלחנו לייצר משוואה של הרתעה, וסוף-סוף תושבי העוטף קיבלו קצת שקט,

הילדים פתאום יוצאים החוצה ולא רועדים מפחד, ההורים לא מנסים לברוח להורים במרכז הארץ. פתאום אפשר לטפל בפוסט-טראומה. הם יכולים ללכת לגן שעשועים בלי לפחד ולרוץ למקלטים שם שצמודים.

תראו מה קורה: ב-27 בינואר, ירי לאשקלון, אשכול ושער הנגב, ב-1 בפברואר, ירי לעבר שדרות, ב-2 בפברואר, ירי לעבר שדרות וניר עם, ב-4 בפברואר, יירוט עקב זיהוי חפץ חשוד בשמי הרצועה, אנחנו עוד לא יודעים מה זה היה, סביר להניח שזו הייתה רקטה, ב-5 בפברואר, צבע אדום בעקבות ירי מקלעים. וזה אתמול. מה היום? מה מחר? תושבי העוטף שואלים אתכם, ממשלת ימין עלק. באתם ואמרתם: ביטחון. בן גביר עמד פה, יצא בקול נחרץ ברחובות הערים, היישובים, ומה הוא אמר? לסכל בכירי חמאס, להגיב במאות טילים, תנו לצה"ל לכסח, כל הסיסמאות האלו. איפה אתה, מר בן גביר? איפה אתה עם כל הסיסמאות וכל המילים כשהילדים עכשיו חוזרים לישון במקלטים, כשהפוסט-טראומה שלהם חוזרת בחזרה? איפה אתה, איפה מה שהבטחת? ירי טילים? עוד אזעקות?

חזרנו בחזרה אולי למדיניות של מירי רגב, חברתך, היושב בראש, שאמרה בחדשות, הסתיים הזמן, חברת הכנסת שרן השכל. אז מה אם ירו על אשקלון? נכון, אז מה. אז הינה, בן גביר, הינה הדיבורים והינה המעשים והינה חזרנו לאותה מדיניות הכלה,

חברת הכנסת טלי גוטליב. הטפטופים חזרו. וההכלה. מירי רגב אמרה: אז מה אם ירו על אשקלון. שקט, לא להפריע. בהצלחה,

מי יפריע לטלי עכשיו, תגיד לי.

אף אחד לא יפריע. תפריעו לי חופשי, חברים.

זאת המדינה שלי, מדינה יהודית ודמוקרטית, בינתיים.

ואין לי שום כוונה להתנצל על הגדרת המדינה שלי כמדינה יהודית ודמוקרטית, שוות זכויות לאזרחיה. הגעתי לכנסת אולי חצי דקה. דיברו כאן בערבית. בהתחלה אמר לי היו"ר: ואללה, אפשר לדבר פה בערבית, ככה התקנון. טוב, אני מאמינה ליו"ר.

כי נראה לי בלתי סביר שאני, האוזניים של עם ישראל,

ידברו כאן משהו ואני לא אבין. בדקתי את התקנון, ואני מפנה אתכם לתקנון, שאותו ציטט אדוני היו"ר. אני מקריאה לכם, שיהיה לכם מאוד מאוד ברור, מפנה אתכם לסעיף 38, שמדבר על הפרוטוקול, שאומר שהפרוטוקול ישקף את מה שיש כאן. ונאומים, קבלו, מילה במילה: "נאום שנישא במליאת הכנסת שלא בעברית, לפי הוראות סעיף 22 יירשם בפרוטוקול". בואו נהיה עורכי דין בני יומיים, נחזור לסעיף 22. מה כתוב בסעיף 22? אני מקריאה לכם, חברים. הינה סעיף 22 החביב, שאומר את הדבר הבא. קבלו את הדבר הבא, טלי, זה לפרוטוקול, אבל רגע, אני מקריאה. זה לא לאוזניים שלך, יש אזרחים בישראל, רוצים לדעת למה מותר וחייבים לדבר כאן בעברית בלי להתבייש: "אלה רשאים לשאת דברים במליאת הכנסת: חברי הכנסת, שרים" וכו' וכו'. מי יכול לנאום פה? נכון, גם חברי ממשלה, גם חברי כנסת.

משפט חדש, נקודה-פסיק, אתם זוכרים סימני פיסוק? "יושב-ראש הכנסת, באישור ועדת הכנסת, רשאי להזמין לנאום גם" חוץ ממה, "לנאום גם",

"ראש מדינה, ראש ממשלה או ראש פרלמנט וכן ראש ארגון בין-לאומי שישראל חברה בו, והם יהיו רשאים לדבר בשפתם".

זה היוצא מן הכלל המעיד על הכלל.

עם ישראל, תתעלמו מרעשי הרקע. על פי תקנון הכנסת לא ניתן לדבר בכנסת בערבית. אבל רגע, יש לנו גם, זה לא נכון.

רגע, יש לנו, אדוני היו"ר, תרגיע אותם. זה הסעיף שאמרתי לך. סעיף 22 זה נואמים זרים. לא נכון, היא לא צודקת, היא לא צודקת. עם ישראל הנכבד, על פי חוק הלאום עברית היא השפה במדינה, ועל פי סעיף 4 לחוק הלאום, כדי לדבר בשפה הערבית במוסד ממלכתי זה דורש חקיקה. תתכבדו ותחוקקו, אהלן וסהלן.

אנחנו נבין כל מילה שנאמרת פה. ועוד דבר אחד, אחרי ששמעתי פה היום שאני כנראה לא אישה מספיק, מאוד דאגתם לי איך זה שלא דואגים לי,

הנציגה הנשית,

אז יש לי חדשות בשבילכם: אני גזרתי על עצמי מזמן את מידת הענווה. לא יכול להיות בעיניי שחברת כנסת חצי דקה תקבל על עצמה להיות יו"ר ועדה. הציע לי אופיר כץ להיות יו"ר ועדת זכויות הילד, שזה בנפשי, כידוע. לא הסכמתי בקדנציה הראשונה.

שנתיים ראשונות יעשה את זה חברי אלי דלל, ואני אעשה את זה בקדנציה השנייה.

גבר יכול בפעם הראשונה?

יש לי בדיוק עוד חמש שניות. עם כל הכבוד, להיות יו"ר ועדה דורש ניסיון. כמה זמן דלל חבר כנסת? כמה זמן דלל?

אני גוזרת, אז גבר יכול, ואישה לא יכולה? תני לה לסיים, תני לה לסיים. גבר לא ותיק יכול, אישה לא יכולה. עם ישראל היקר, אני מופקדת, לך הוספתי דקה, לה, 20 שניות.

אני מופקדת על טובת העם שלי, אני לא אקח על עצמי תפקיד לפני שהייתי נכונה לו ומוכנה לו.

אני אלמד. אני חברה בחמש ועדות, עובדת מאוד קשה עבור העם שלי. אני אלמד את התפקיד, ואני אהיה יו"ר מצוין, ויכול להיות שגם אני אהיה יום אחד שרה מצוינת, או שלא.

אבל זה לא בכיס שלי, ואל תבדקו אותי לפי הנשיות שלי או לפי המגדר שלי. תעלה ותבוא גברת, על מידותיה וכישרונה, או שלא תהיה כאן בכלל.

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. רק גברים יכולים להיות יו"רים אצלכם. רק גברים בכנסת, למה את מוותרת על היכולות שלך?

להפך, יש לי קצת ענווה. כי את אישה?

ממש לא. החזקתי משרד גדול.

או שאני אגיע לגדולות או שאני אפול במדרון. "כי הרבית טובות אלי", כך, לפי רצונו. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. תודה. אדוני היושב-ראש, גם אתה תושב הצפון, נכון? אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו מדברים עכשיו,

בקשר לתושבוּת, כולנו פה עוטפים של משהו. אני עוטף-סוריה. על הגבול בסוריה, גם שם הילדים מסתכלים לשמיים לפעמים.

אנחנו מדברים כעת על העברת סמכויות לשר הנגב והגליל והחוסן הלאומי, ואני כתושבת הגליל בטוחה שהאזור שלנו הוא הכי מיוחד בארץ. בגליל חיות אוכלוסיות שונות, המהוות דוגמה לפסיפס המרכיב את כל החברה הישראלית שלנו. כתושבת הגליל ויו"רית שותפה בשדולה לפיתוח הגליל, וגם כחברה בוועדה המיוחדת לפיתוח הנגב והגליל, אני רוצה לפנות לממשלה, לשר החדש וליו"ר הוועדה, הגיע הזמן להשקיע באזור שלנו. איזה אזור נחשב חזק? המקום שבו האוכלוסייה חזקה. לא מספיק שיש לנו נופים פסטורליים, זה כן יכול למשוך את התיירים אבל לא יגרום לרופאים, מהנדסים ואנשי הייטק לעבור לגור בגליל. כל יום חמישי כשאני חוזרת הביתה אחרי שבוע בירושלים, בדרך לצפון אני נתקעת בפקקים. אלפי תיירים נוהרים צפונה ליהנות בסופ"ש בחיק הטבע הגלילי. מתי ירחיבו את כביש 65 מצומת קדרים לעפולה ואת כביש 90 מבית שאן לטבריה? מתי ישלימו את הסלילה במקטע הצפוני של כביש 6? מתי יבנו את מסילת הרכבת לטבריה ולקריית שמונה? אפרופו קריית שמונה, אם תרצו לבקר באזור ההוא, ומתי בפעם האחרונה ביקרתם בקריית שמונה, איזו עיר קטנה שנמצאת באצבע הגליל?

רבות השקענו. אם תרצו לבקר בחופשת הפסח בקריית שמונה או באזור, לא בטוח שתוכלו לקבל את השירות הרפואי בשעות שהמרפאות של קופות החולים סגורות. באזור יש מוקד רפואי אחד ויחיד אשר מעניק טיפול רפואי בשעות הלילה, בסופי שבוע ובחגים, והתקציב להפעלתו נגמר. הוא נגמר בדיוק בחודש הבא. בשנת 2018 ממשלת ישראל השלושים-וארבע קיבלה החלטה על הפעלת מוקד לרפואה דחופה בעיר קריית שמונה, העבירה תקציב, והמוקד הנ"ל משרת את תושבי אזור אצבע הגליל והתיירים הרבים המגיעים לצפון הארץ. המוקד לרפואה דחופה מספק מגוון שירותים מעבר לשעות הפעילות השגרתיות של קופות החולים. תוקף האישור של התקציב נגמר כבר באוקטובר 2022. התקציב הבא לא התקבל במדינה. האריכו באופן חריג, הודות לוועדת הכספים והודות לחברת הכנסת לשעבר יעל רון בן משה, שהייתה יו"רית שותפה בשדולת הגליל. האריכו את הפעלתו,

תשתדלי לסיים עוד 20 שניות. האריכו את הפעלתו עד מרץ 2023. ואני רוצה לשאול את משרד הבריאות, את משרד האוצר, את משרד הנגב והגליל, האם נחשפתם כבר לבעיה החמורה הזאת והאם עדיין תרצו להגיע לצפון ולבקר בעיר הזאת, בקריית שמונה והסביבה, ומה אתם חושבים על התושבים שלא יקבלו את השירות הרפואי? ותוחלת החיים, אני מזכירה, בצפון ובפריפריה היא בחמש שנים קצרה יותר מאשר תוחלת החיים של תושבי המרכז. הגיע הזמן להשקיע בגליל. תודה

חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת. היא פה. אה, סליחה.

הכול בסדר. תפסיקו להיות מתוחים, אופוזיציה. הכול בסדר.

יום למעלה. יום למטה. תהיו רגועים. אי-אפשר להיות רגועים עם הממשלה. הרגתם אותנו. יש לנו פאנל משותף ביחד בערוץ 13 כל יום חמישי ב-16:30. חלום, פאנל מולו. אנחנו עושים פי מאה יותר מאשר זמן השידור. חשבתי שביום חמישי אתם עושים פאנלים ביחד. תודה רבה.

כבוד יו"ר הישיבה, כנסת נכבדה, ביום חגה נעלה גם נושאים קודרים, צריך לדבר גם עליהם. לפני יומיים ציינו את יום הסרטן הבין-לאומי. עבור תושבת מפרץ חיפה כל יום הוא יום הסרטן במטרופולין שבו אני חיה, במקום שבו אני חיה. ערמות של מחקרים, סקרים ורשומות מראים שיש קשר מובהק בין המגורים במפרץ חיפה ובין הסיכון לתחלואה גבוהה יותר של סרטן בקבוצות שונות באוכלוסייה. ממחקר שנערך בין השנים 1995 ו-2015 באזור מפרץ חיפה, נמצא שתושבי האזור נמצאים בסיכון גבוה יותר של כ-10% לחלות בסרטן בהשוואה לאנשים שלא גרו מעולם באזור. אם מפרקים את זה לסוגי הסרטן, סרטן ריאה, 14% יותר גבוה, סרטן שלפוחית השתן, 11% יותר גבוה, סרטן המעי הגס, 10% יותר, וסרטן העור, 22% יותר גבוה. המחקר מנסה להסביר את עודף התחלואה באזור, והמסקנה ברורה. קיים גורם סביבתי משותף לכולם: זיהום אוויר גבוה, תעשייתי, הנפלט מהתעשייה הפטרוכימית. וכמובן עובדי התעשייה הזו נפגעים בריאותית בקו הראשון. תושבי מפרץ חיפה והאזור סובלים כבר שנים מזיהום אוויר כבד, ורק לאחרונה התפרסם שכתוצאה מהתעשייה המזהמת נמצאות מתכות בדם של תושבי האזור. חברי יוראי להב הרצנו שפה ואני היינו בדיון ממש בנושא הזה השבוע, לדעתי גם נאור. מתכות כמו עופרת וכרום, מתכות שלא אמורות להיות בדם בגופם של אנשים. בשנה שעברה הממשלה העבירה החלטת ממשלה לפנות את המפעלים ולפנות את בז"ן. ואני מצפה שאת החלטה ההיסטורית הזו יקיימו גם כאן, ואף ישדרגו אותה. חייבים לפנות את המזהמים ולדאוג לבריאות הציבור, ויפה שעה אחת קודם. כל עוד הממשלה לא מפנה את המפעלים, היא גוזרת גזר דין מוות על תושבי חיפה, הקריות והאזור. הפעם יש לה הזדמנות לעשות את זה נכון: לדאוג להכשרות מקצועיות לעובדים ולעובדות, לפיתוח תעשייה נקייה וירוקה ויצירת מקומות עבודה בריאים, לשמור על זכויות העובדים בזמן המעבר והחלופה ולחזק אותם ואת האיגודים, כמובן, לשקם את התשתיות, לנקות אותן, ולייצר מטרופולין ירוק, שוקק ובר-קיימא. האחריות שלנו כלפי ציבור מפרץ חיפה היא שמירה על בריאות תושבים וילדים ושמירה על פרנסה מכבדת ובריאה עבור העובדות והעובדים. ואני אספר פה, כבוד יו"ר הישיבה, דבר אחרון. בשנה שעברה, במשכן הזה, במקום הזה, העברתי את החוק הראשון שלי שנכנס לספר החוקים, של דמי מחלה מלאים מהיום הראשון לחולי סרטן ומחלות כליה. אבל בואו גם נמנע את הסרטן, בואו גם נמנע את התחלואה, ולא רק נעזור למי שכבר חלו. יש כאן, למקום הזה, היכולת לדאוג לשלום הציבור, לבריאות הציבור. אסור לנו להפקיר את האחריות הזו, אחריות ראשית. תודה רבה.

חבר הכנסת איימן עודה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, שוב הרחבת סמכויות בן גביר. בגלל שנתניהו משועבד לתיקים שלו בבית המשפט אז הוא נהיה משועבד גם לבן גביר, ובן גביר מנצל את זה עד תום ומרחיב את הסמכויות שלו. חשוב לי להגיד לכולכם שאני מודאג מאוד מההתפתחויות שעלולות לקרות

במיוחד כלפי תושבי הנגב והערים המעורבות. אני חושב על חודש מאי שהיה לפני יותר משנה וחצי, שם המפכ"ל האשים את בן גביר שהוא הצית את האירועים, והפירומן הזה מבקש להרחיב את הסמכויות שלו בנוגע גם לנגב עצמו. ואני מבקש מחברי וחברות הכנסת לחשוב על הנגב. חברים, בראש פתוח, מה זה אפרטהייד? זה שני דברים ביחד, שזה segregation וזה אפליה מכוונת. אם זה רק אחד משניהם יש לזה כל מיני ביטויים אבל לא אפרטהייד. זה ביטוי של אפליה למשל, או למשל, סגרגציה אבל הם שווים, יש דבר שנקרא שונים אבל שווים. אבל כששני הדברים שזורים אחד בשני זה נקרא אפרטהייד, כשיש הפרדה, ערבים לחוד, יהודים לחוד, ויש אפליה מובנית. כלומר, ערבי מכפר בלתי מוכר בנגב,

אל עומר, למשל. זה נקרא אפרטהייד, חברים. זה נקרא אפרטהייד. מדברים על משילות בנגב. השר לביטחון לאומי, לאומי, ללאום אחד, מדבר על משילות. אני מבין שמשילות זה דמוקרטיה, משילות זה שוויון, משילות זה חינוך טוב, משילות זה רווחה. זו משילות אסטרטגית.

אבל איך זה יכול לבוא עם אפרטהייד? אני רוצה לפנות לאגף הזה ולהגיד להם שדמוקרטיה זה לא רק בית המשפט, פרקליטות, חופש הביטוי,

אני מבקש לסיים. אלא זה האפליה נגד תושבי הנגב.

לדבר על זה. לכן, המחאה נגד הממשלה, תודה רבה. אבקש לסיים. הדבר הזה צריך להיות בלב המאבק.

חבר הכנסת יוסף טייב,

חברת הכנסת יוליה מליקובסקי, מלינובסקי. מיליקובסקי זה ביבי. היית רוצה להיות. הלוואי עליי כמות הכסף שיש לביבי ולמשפחתו. הכול בעשר אצבעות. אז אני רוצה הכול, את כל החבילה של המשפחה.

לי אמרו: אף פעם אל תחליף את המזל שלך עם זה של מישהו אחר.

אז מצד שני, נכון. זהו, יש לי בעלי האהוב. לא צריכה שום דבר אחר. אגב, אם את רוצה את התיקים, הוא ייתן לך. לא, לא, לא. שיסתדר לבד. אם זאת הייתה היא, לא היו חוקרים כלום. בבקשה. כי אני פשוט לא הייתי עושה את זה, בסדר? לא היה כלום כי אין כלום. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר היום על האסון הכבד שקרה בטורקיה ובסוריה. ראיתי עכשיו תמונות במהדורות החדשות. אני חייבת להגיד שהיו לי דמעות בעיניים, כי אלה מראות מאוד מאוד קשים, ואין מישהו שיכול לא להתרגש ממה שקרה שם. אבל אני רוצה לדבר עלינו. אצלנו זה לא שאלה של אם, זו שאלה של מתי זה יקרה. לפי כל המומחים זה יקרה לנו. זה קרה לפני 100 שנה, וכל דקה זה יכול לקרות. מדינת ישראל לא ערוכה לרעידות אדמה. רק עכשיו ראינו שיש לנו 60,000 מבנים מסוכנים, זה 600,000 דירות. לפי הערכות של פיקוד העורף ורשות החירום 66,000 יקרסו, 170,000 אזרחי ישראל יישארו בלי גג, יהיו לנו קרוב ל-10,000 פצועים, וזו רק תחזית. ואני לא צריכה תחזית כדי לדעת שזה מה שיקרה.

שנים רבות חוסר טיפול בנושא, וכאשר כן ניסו לטפל בחיזוק מבנים בצפון, והממשלה ושר הביטחון דאז אביגדור ליברמן הקצה לזה בהחלטת ממשלה 5 מיליארד שקל, כי חיזוק המבנים זה לא רק נגד טילים, זה גם עוזר לרעידות אדמה,

זה חד-משמעי, זה ברור, זה מדעי, אין על זה ויכוח, אז ברגע שאביגדור ליברמן התפטר מתפקיד שר הביטחון בגלל אי-הסכמות עם ראש הממשלה דאז אביגדור ליברמן, בנימין נתניהו, סליחה,

מה עשה ראש הממשלה נתניהו? מייד הקפיא את התוכנית. לא תושבי הצפון, לא רעידות אדמה, לא טילים, שום דבר. בממשלה שלנו אנחנו החזרנו את התוכנית הזאת. 5 מיליארד שקל לעשר שנים לחיזוק מבנים, וזה כבר קורה בשטח וכבר בונים. אז שכל אחד שיושב באולם הזה ובממשלה הנוכחית ישאל את עצמו: מה תגידו בוועדת חקירה אחרי האסון שיקרה לנו פה? ואני אגלה לכם סוד: אפילו אם תמנו את יאיר נתניהו לשופט עליון זה לא יעזור לכם, כי האשמה והאחריות עליכם, ולא רק מעכשיו, מלפני הרבה שנים אחורה, כי פשוט הפכתם הכול לאינטרס אישי: אם זו הייתה החלטה של ליברמן, אז אני אקפיא אותה. אם זו הייתה ההחלטה לפנות את ח'אן אל-אחמר, אני אקפיא אותה, אם זו הייתה החלטה לחיזוק מבנים של אביגדור ליברמן, אני אקפיא אותה. לא תושבים, לא נעליים, לא אינטרסים, לא טובת העניין,

אם היה מדובר על עניינים אישיים של נתניהו, לזה יש זמן ויש כוחות ויש יכולת. כשמדובר על אזרחי ישראל, לא מעניין.

הסתיים הזמן לפני עשר שניות.

ואתם תשלמו על זה מחיר, ואנחנו כולנו נשלם על זה מחיר, ויהיה אסור להקל ראש. תודה רבה. חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח. חבר הכנסת עידן רול.

כשהיה לי נאום בכורה והשבעה המשפחה לא הגיעה,

עכשיו אימא שלי, אני יודע שהיא צופה בנו,

יושבת בבית עכשיו ורואה, אז תתנהגו יפה,

קודם כול, ערב טוב לתקווה. אני מקווה שאת גאה בבן שלך,

אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לנצל את הדקות שלי לדבר איתכם על הניצול הציני שעושים כאן בבית לא פעם לשד העדתי. כל פעם, לתחושתי, זה קרה היום כמה פעמים בוועדת חוקה, זה קרה מאז עוד פעם-פעמים במליאה, כשאין טיעון נגד, כשאין תשובה טובה לטיעון ענייני, שולפים את השד העדתי. שולפים את השד העדתי לא מתוך מטרה לדבר על איזשהו עוול, לא מתוך באמת תחושה של עלבון או קיפוח, שולפים אותו פוליטיקאים בצורה צינית כדי לעשות הון פוליטי. אני חי כבר 12 שנה עם גבר מזרחי,

אם נידרש שנייה לתיאוריה בגובה הדשא של אבישי בן חיים, אז אני לא יודע, אני חושב שהוא מישראל השנייה, כי חמי נהג אוטובוס וחמותי גננת, אז לפי זה, הם מזרחים שהם, אתה לא פריבילגי?

אני אולי פריבילגי,

אני מנסה לקטלג את זה עכשיו, אבל אם אני נשוי למשפחה מישראל השנייה אז אולי אני לא פריבילגי, אולי הילדים שלי חצי פריבילגיים. וזה בדיוק גובה, השטחיות המטורפת של הדיון הזה, שבאמת יש מישהו בערוץ 13 שעשה על זה קריירה, אולי אפילו דוקטורט. אני לא יודע על מה הוא קיבל את הדוקטורט. אבל אני רוצה באמת לומר מהמקום של מישהו שחי 12 שנה, המשפחה שלי הם גם מזרחים והם גם אשכנזים, והילדים שלי הם גם מזרחים והם גם אשכנזים, קיפוח היה פה, ללא ספק, וטוב מאוד וברוך השם שהתקדמנו ויצרנו פה באמת חברה שהיא היום שוויונית. במקום לשמוח על מה שהושג, במקום לברך גם בתקופה כל כך קשה לעם ישראל על מה שמאחד אותנו ועל הפערים שצמצמנו ועל העוולות שידענו למגר, יש פה פוליטיקאים שמנצלים את זה שוב ושוב, פעם אחר פעם, בשביל הון פוליטי. הם מכחישים מורשת של המשפחות שלהם, הם הופכים טיעונים של מישהו כמוני רק בגלל שהוא אשכנזי לבטלים, בגלל שאני מתל אביב. היום אמר לי, אני לא אנקוב אפילו בשמות, אבל היום אמר לי אחד האנשים פה בבית, אחד מחברי הכנסת: אוי,

לא לדבר איתי כמו משפטן מתל אביב,

כשנוח, עמך. כשנוח, אני הופך להיות השטן מתל אביב.

אני מכיר משפחה מדהימה שיש לי, שגם הגיעו, וגם היו קשיי שפה, וגם עשו קריירות, וגם הקימו בית לתפארת בישראל, וגם למדו וגם חינכו. הרצון הזה כל הזמן לפלג ולשסע ולהפוך אותנו שוב לשבטים, ולהחזיר את הקיפוח, שטוב שנעלם, הוא לא צדק והוא לא עושה חסד עם המשפחות של מי מאיתנו שחוו קיפוח, אלא הוא כלי, מכשיר פוליטי ציני ומגעיל שלוקח אותנו אחורה. והייתי ממש שמח אם נענה לעניין בטיעונים אמיתיים ולא נשלוף שד עדתי כל פעם שאין לנו מה לומר.

תודה רבה. חבר הכנסת דן אילוז, בבקשה. בשעה טובה, פעם ראשונה על הדוכן. פעם ראשונה, כן. בבקשה. תעשה חימום לקראת נאום הבכורה. בדיוק, ביום רביעי. אני מקווה שכולם יהיו פה, נכון? בהצלחה. בהצלחה גדולה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, אני מבקש מעל הבמה הנכבדת הזאת להודות מעומק הלב לח"כים משמאל ולתקשורת שמגויסת עבורם על שירותי היח"צ המדהימים שהם עושים לפורום קהלת, פורום שבו עבדתי במשך יותר מעשור ושאני גאה להיות בין הבוגרים שלו. כמה כתבות היו, כמה אזכורים בתקשורת. באמת תודה רבה, עכשיו בזכותכם כולם מכירים את הפורום, שמעסיק עשרות חוקרים ערכיים ומבריקים, שמקדישים את הקריירה שלהם לקידום מדיניות לאומית וליברלית לטובת כל אזרחי ישראל. עכשיו כולם יודעים שיש אלטרנטיבה למכוני המחקר הרבים בארץ שתמיד קידמו אג'נדת שמאל או שמאל קיצוני. כולם מכירים את העבודה של הפורום להורדת יוקר המחיה עבור כולנו, למשילות, לקידום הציונות, לשמירה על ישראל כמדינה יהודית. בתחום הכלכלי, בתחום המשפטי, בתחום ההגירה, בתחום מדינת הלאום, בתחום החינוך ובכל תחום יש מענה. אני בטוח שהקמפיין שאתם עשיתם רק יחזק את הפורום.

אני גאה להיות בין בוגרי הפורום, אני אמשיך מהכנסת לקדם את הערכים הלאומיים והליברליים שלנו, ומודה לכם שוב על שירותי היח"צ בחינם לגוף החשוב הזה.

אם כולם היו עושים את זה כך, היינו הולכים לישון יותר מוקדם היום,

חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. עד שהיא תיגש אני רוצה לציין שהשבוע יום ההולדת של סמל ראשון עמית בן יגאל, שנפל בפעילות מבצעית ביום י"ח באייר תש"ף, 12 במאי 2020, בן 21 בנופלו. הוא בן של נאוה וברוך. נאוה הייתה פה היום, היא באה לחלק מתנות לח"כים בשמו של בנה הקדוש. אחרי מה שאמרו פה היום על חללי צה"ל, אני מרשה לעצמי להגיד "קדוש". הוא נולד בכ"ב בשבט התשנ"ט,

בפברואר 1999, ברמת גן, בן בכור להוריו. ביום 21 בנובמבר 2017 התגייס לצה"ל ושירת בחטיבת גולני. גיבור של כולנו. יהי זכרו ברוך.

חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. תודה רבה. אדוני היושב-ראש,

ראשית יישר כוח על זה שציינת,

פגשתי גם אני היום את נאוה, האימא.

קודם כול אני רוצה לנצל את היום החגיגי הזה, שהלוואי שהיו לנו הרבה כאלה בכנסת, ולהודות לצוות, לאנשי המשכן, גם לאנשי המשמר, גם לעובדים והעובדות המסורות והמסורים שמלווים אותנו כאן יום ולילה,

כמו שאתם יודעים, זו לגמרי לא קלישאה כשאנחנו אומרים "יום ולילה" ומחלקת הטקס, שארגנה את כל מה שראינו.

ובאמת כל האנשים היקרים שנמצאים כאן כל הזמן מאחורי הקלעים, וכל מה שאנחנו רואים נעשה על ידם. אז באמת זו הזדמנות טובה לומר לכם תודה גדולה. אנשי הביטחון אומרים תמיד שאנחנו מפספסים אותם כשאנחנו מברכים. אמרתי, אנשי המשמר. ציינתי אותם בהחלט. מקבלים אותנו כל בוקר, קבלי עשר שניות בונוס על זה שהפרעתי לך. תודה רבה, הכול בסדר. ומכאן אני רוצה לעבור לנאום של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שעמד כאן היום על הדוכן ודיבר, דיבר על הדמוקרטיה ועל כמה שצריך לכבד את בחירת העם, כי הרי הוא מאוד כיבד את בחירת העם בשנה וחצי האחרונות כשלא הוא היה ראש ממשלה, והוא אפילו לא היה מסוגל לקרוא לא לבנט ולא ללפיד בשם התואר שלהם, של ראש ממשלה. הוא דיבר על כך שבעצם בדמוקרטיה זה בעצם מה שהעם בוחר ומי שנבחר עובד למען העם. ממש היה בא לי לשאול אותו, אתה רציני? אתם באמת מגדירים את עצמכם כמי שבאו לעבוד בשביל העם? תראו מה אנחנו עושים פה כבר חודשיים ימים, חודש לפני שהוקמה הממשלה וחודש וקצת אחרי שהוקמה הממשלה. וגם עכשיו, ממש עכשיו, אנחנו ממשיכים להעביר סמכויות ממשרד למשרד, תפקידים מאחד לשני, ממנים עוד שר, מפצלים משרדים, עוד סגן שר, עוד חבר כנסת שצריך לקבל תפקיד נוסף, חוק דרעי כן אושר, לא אושר, אז אנחנו נעקוף את בג"ץ. ממשלה שעסוקה אך ורק בעצמה. שום דבר, שום דבר ממה שקרה כאן בחודשיים האחרונים הוא לא לטובת הציבור, הוא לא לטובת אזרחי ישראל, הוא לא לטובת המדינה, הוא אך ורק לטובת עניינים פרסונליים של חברי הממשלה הזאת. אני תוהה, איפה הסיפור של יוקר המחיה?

איפה העניין של ביטחון אישי? אתם זוכרים את העניין של הביטחון האישי שהיה בליבת הקמפיין? אגב, עוד לפני הבחירות, לא רק בתקופת הבחירות. והינה אנחנו רואים, אגב, אני לא מאשימה אותם, הינה, עוד פיגוע. מדיניות הטפטופים מעזה, שכחו אנשי הדרום מה זה מדיניות הטפטופים, כי הם התרגלו ששנה וחצי שקט. פתאום הממשלה בדממת אלחוט. כל מה שמעניין אותם זה איך הם ממנים את דרעי, איך הם מעבירים סמכויות עכשיו ממשרד למשרד ואיך הם מסדרים עוד כמה ג'ובים לחברי הממשלה שלהם.

תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

ביום הזה ולאחר רעידת האדמה הקשה שהייתה בטורקיה ובסוריה, שבה נספו לדעתי מעל אלפים של בני אדם, אז עיניי נשואות בגאווה לצה"ל שלנו ולפיקוד העורף, שכבר נמצא בדרך, אם לא הגיע, לטורקיה עם משלחת סיוע וחילוץ. באמת, אם בצה"ל עסקינן, אז יום ולילה לוחמות ולוחמי צה"ל פועלים סביב השעון כדי לשמור על הביטחון שלנו, אזרחי מדינת ישראל. כך גם היה בלילה שעבר כאשר התבצעה פעילות מבצעית ומקצועית במחנה הפליטים עקבת ג'בר, שהתכלית שלה הייתה מעצר של חוליית חמאס שניסתה לפגע שבוע שעבר במסעדה ביריחו. את המבצע הזה הובילו לוחמים ולוחמות, גם מיחידות הקומנדו וגם מגדוד לביאי הבקעה. גדוד לביאי הבקעה,

אחראי על הגזרה באופן קבוע. באופן מדהים ולא מפתיע, מי שאיתר בסוף את החוליה, חתר למגע ונטרל את המחבלים המזוהים עם החמאס, היו הלוחמות שבגדוד. לוחמות שהיו בשטח גילו תושייה, פתחו באש וחיסלו חוליה של חמישה מחבלים מתועבים. כן, לוחמות. הלוחמות האלופות האלה הן התשובה שלי,

לחבר הכנסת אבי מעוז, שאומר שתרומתן העיקרית של נשים זה להינשא וללדת ילדים כי מקומן הוא לא בצה"ל, זאת התשובה גם לחבר הכנסת שמחה רוטמן, הלוחם האמיץ שווייק, שטוען שלוחמות מנמיכות את הסטנדרטים בצה"ל,

כבוד השר, גם לכל רבני הציונות הדתית שקוראים להוציא נשים מצה"ל ולהוציא נשים מתפקידי לחימה. התוכניות שלכם, של כל הממשלה הזאת, להדרת נשים בחסות החוק, לא יצליחו. הרצון לחוקק הפרדה מגדרית בחוק, כזאת שתדיר נשים מהמרחב הציבורי, והרצון להוציא נשים מצה"ל זאת תוכנית עלובה. נשים נמצאות בתפקידי לחימה משנת 2000 לא בחסד אלא בזכות גדולה. צה"ל נמדד לפי מקצועיות ולפי פעילות מבצעית ולא לפי מגדר. ללוחמות צה"ל בכלל וללוחמות גדוד לביאי הבקעה אני רוצה לאחל שתמשיכו להיות אלופות. אל תיתנו לקולות החושך להשפיע על העבודה החשובה שאתן עושות. עם ישראל גאה בכן, אני גאה בכן. אני אמשיך להדהד את המסרים שנשים הופכות את צה"ל, אתם יודעים למה? לחזק יותר. אני אמשיך להוביל מאבק עיקש נגד ממשלת החושך. אף אחד לא יפגע במקומן של נשים. נשים ימשיכו להיות בקדמת הבמה ובמוקדי קבלת החלטות. אני רוצה לסיים ולקנח בשרי ושרות הממשלה. הסתיים הזמן. המשפט האחרון, אדוני.

בבקשה. אתם, שמיניתם אפס מנכ"ליות ל-32 משרדי ממשלה, אתם יכולים רק להתבייש. תודה, אדוני.

לא לזלזל בלוחמים ובלוחמות, אני חושב שחוסלו שבעה מחבלים ולא חמישה. חבר הכנסת אזולאי? חבר הכנסת אריאל קלנר,

בעד חופש בחירה לחיילות, חברת הכנסת.

אדוני היושב-ראש,

לוחמות, לא לוחמות, יש כל מיני. תני רגע, אני אגיד לך. תגיד "לוחמות", ואז אפשר יהיה להמשיך. אני לא יכול להמשיך להרחיב בעניין, אבל אצלי בבית יש חופש, חלקן שירות לאומי,

בבקשה, חבר הכנסת קלנר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, קץ הדמוקרטיה, משבר כלכלי, סוף העולם ממש כך מזהירים בהיסטריה מתנגדי הרפורמה במערכת המשפט. זעקות ההיסטריה האלו נשמעות לי קצת מוכרות, אז ערכתי בדיקה קצרה, ואני מקדיש אותה לכל אזרח, שיהיה רגוע. בואו נצא לדרך. נתחיל. היסטוריה, אתה זוכר את התחזיות על הבידוד המדיני?

אהוד ברק, אביב 2011: "לקראת חודש ספטמבר אנחנו עומדים בפני צונאמי מדיני, הדה-לגיטימציה של ישראל באופק, זה מסוכן ביותר ודורש פעולה". הפעולה היא, כמובן, מסירת חלקי מולדת לאויב. ביוני 2015, במעריב בישרו לנו שהמתקפה המדינית קרבה בממדים שיפתיעו גם את רואי השחורות מירושלים ועליה תשלם ישראל מחיר כבד. מה נגיד? ממש בידוד מדיני חווינו מאז. רנסנס מדיני, זה מה שהיה לנו. אבל בואו נדבר אולי על תחזיות כלכליות, אולי שם המצב שונה. נתחיל מהאורקל, יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד: הכסף נמצא בין יצהר לאיתמר, הוא הכריז. ב-8 בספטמבר 2014 אמר לפיד: "שיתוק מדיני יכריח אותנו להמשיך לבחור בין הביטחוני לכלכלי ובסופו של דבר נקבל גם פחות ביטחון וגם פחות כלכלה". אכן נביא הדור. והינה הפרשן נחמיה שטרסלר בעיתון הארץ ב-6 במאי 2011: משקיעים בין-לאומיים כבר מצביעים ברגליים. הם אינם מוכנים לסכן כאן את כספם. ציפי לבני, תחילת 2015: "הצונאמי המדיני מביא לצונאמי הכלכלי והצונאמי הכלכלי מביא לפגיעה כלכלית באזרחים". כמובן, גם אז היו מומחים בין-לאומיים. "צריך להיות אדם ציני וטיפש כדי לנסות להגיד שישראל לא צריכה תהליך שלום כדי לרשום צמיחה בכלכלה",

באולפן ynet הפרשן הכלכלי הבכיר של רשת CNN ריצ'ארד קווסט. טוב, כולנו טיפשים. עכשיו, כנסת נכבדה, הבה ניזכר בחוק הלאום. באוגוסט 2018 קיבלנו אזהרה: חוק הלאום עלול להעיב על אופק דירוג האשראי של ישראל. מאז חלפו ארבע שנים וחצי. דירוג האשראי של ישראל נותר גבוה ויציב, ואף אושרר לאחרונה, בנובמבר האחרון, לאחר ניצחון הימין בבחירות. לא תאמינו, תחזיות אימה היו גם בהקשר הקמת האוניברסיטה באריאל. ב-2012, במכתב של ועד ראשי האוניברסיטאות לראש הממשלה נתניהו: "רק אתה יכול עדיין למנוע את הרכבת הדוהרת לקראת אסון ידוע מראש, שיפגע קשות וירסק את ההשכלה הגבוהה בישראל".

היה גם כמובן בדרך מתווה הגז, תעמולת שוד הגז הגדול שיפגע בכלכלה ובדמוקרטיה. אם נסכם, זעקות ההיסטריה אינן חדשות. הן ישנות נושנות וממוחזרות. הרפורמה במערכת המשפט תתקן את הדמוקרטיה בישראל, תגביר את הוודאות המשפטית, תביא לכאן משקיעים נוספים ותחזק את ישראל.

חבר הכנסת נאור שירי.

אתה צריך להיות זהה ביחס שלך לכל חברי הכנסת, גם אם לא מהמפלגה שלך. כשנגמר הזמן, נגמר הזמן לכולם, לא רק לחברי יש עתיד. בסדר, אני מסתדר.

כדי להגיע לגובה? אתה נותן לי כל פעם להתבאס מהגובה שלי. לא מספיק אתם מבאסים אותנו, גם בגובה אתם מבאסים אותי.

אנחנו יכולים לדאוג לנושא הזה של הגובה. בנושא הזה של הגובה אנחנו מוכנים לטפל.

נראה לי זה הדבר היחיד שאתה לא יכול לטפל בו. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ערב טוב לכולם, אני בהתייחסות לדברים, ולמיני-מהומה שהייתה פה בנוגע לתקנון, אני חייב להתייחס לזה,

אני חושב שסטינו מעצם הדיון.

גם נכנס שר התקשורת קרעי, חשוב שגם הוא יהיה פה. אני רק מזכיר, ואני רוצה לחדד. אם אנחנו מדברים על תקנון, ואני לא איכנס למי דיבר עם מי כי זה כבר די מוצה, אז אנחנו מדברים על זה שסעיף 38(ב) מתיר באופן מלא לדבר בשפה שהיא לא עברית. עכשיו, הרפרנס ל-22, שבכלל מדבר על נאומים מיוחדים, מדבר ואומר, אני מקריא. גם חברת הכנסת גוטליב, שאני מניח שעוד שנייה תיכנס לפה בסערה ותגיד: מה, אז לפני שהיא תיכנס לסערה, אני כן אנסה לצטט לכם: "אלה הרשאים לשאת דברים במליאת הכנסת: חברי הכנסת, שרים וסגני שרים שאינם חברי כנסת, וכן נשיא המדינה בהתאם להוראות כל דין, או בהזמנה של יושב-ראש הכנסת, באישור ועדת הכנסת".

כל הנ"ל רשאים לשאת.

"רשאים לשאת". ואז סעיף 38(ב) מתיר גם שפה זרה. עכשיו, זה בנוגע, אבל 38 מפנה ל-22, שמדבר על נציגויות זרות.

אני מדבר עכשיו על 22. נאום במליאה, בסעיף 22,

זה בעירבון מוגבל. אתה תלך, תחקור בכלל איך אתה מקפיא את מחיר הארנונה.

ואני שוב אחזור על זה, נותן מענקי איזון ומשפה רשויות שלא מקבלות מענקי איזון. האחרון פה שיכול לדבר איתי על מה אומרים זה אתה. אני מבקש שיוסיפו לי את הזמן, כי שר התקשורת לא רק שהוא מפריע לעולם התקשורת במדינת ישראל, הוא גם מפריע לי לנאום עכשיו.

בזמן שאתה מדבר זה רץ.

הוא מפריע לי ומסיח, כאן 11. כאן 11. אני מבקש להפסיק. חבר הכנסת סימון דוידסון, קריאה ראשונה. אתם מפריעים לחבר שלכם.

האמת ששר התקשורת הפריע.

אתה דיברת יותר. הוא נותן לך נושא לשיחה. סוף-כל-סוף משהו שאתם, לא.

יש נושאים לשיחה. תאמין לי, אתם דואגים לנו לנושאים לשיחה מפה ועד הונולולו,

אל תדאג לנו לנושא שיחה. אני מוסיף לך 20 שניות על מה שנותר. 22 אפשר?

19. אני הייתי אומר 11, בהמשך לחבריי חברי הכנסת סימון ויוראי, אבל אני כן מחזק אותם על חיזוקם לתאגיד השידור המצטיין. אבל אני כן אגיד ואחזור. אני חושב שזה חלק, מה שאנחנו ראינו פה, ואני לא אחזור על סעיף 22 ואקריא לך. אני חושב שחלק ממה שאנחנו רואים פה היום זה בדיוק שינוי האווירה שאתם מנסים לייצר פה. שלאלה מותר לדבר, לאלה אסור לדבר. זה קורה פה במליאה; זה קורה בוועדות, כשיו"ר ועדת חוק, חוקה ומשפט,

חוק ומשפט, סוגר מיקרופונים, מוציא חברי כנסת. משפט אחרון, יש לי בעצם עוד 40 שניות, למה משפט אחרון? משפט אחרון.

יש לי עוד 35 שניות. שמתי דקה כדי לספור את ה-30. ביקשת 20, נתתי לך 30. אתה היום קמת על הצד הלארג', רק אם לא מדובר על יוראי. עשר שניות אחרונות בגלל שאני אוהב אותך.

אבל יש לי 22 שניות.

הטיימר פה לא נכון? לא, אני לא מבין.

אתה יודע, כל הזמן אתם בוכים, האופוזיציה, שמפריעים לכם. בסוף תקבל עוד דקה וגם על זה אתה בוכה. אני מבקש לסיים.

תן לי לסיים משפט, אתה קוטע לי את חוט המחשבה.

אני חוזר שוב לאווירה ולהלך הרוח במשכן דווקא ביום הזה שאנחנו חוגגים. אתם סותמים פיות באופן עקבי, זה קורה גם בוועדות, זה קורה גם במליאה. אז אני חושב שאת זה לפחות תנסו אולי לשנות, אלא אם כן אתם רוצים לעשות חוק-יסוד: סתימת הפיות לכל מי שלא מצביע ליכוד / ניצח בבחירות / הוא חוסן חברתי, והשמות שאתם ממציאים פה למשרדים, בזה אנחנו נדון בנאומי הבא, שיקרה עוד כמה שעות, אני מקווה שגם אתה תהיה פה.

תבוא לוועדת חינוך. בוועדת חינוך, מפלים אותו לרעה, והוא קיבל עוד דקה וחצי בונוס. חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. מענקי איזון. עד שלא תסביר לי איך אתה נותן שיפוי לרשויות שלא מקבלות מענקי איזון,

תגיד תודה רבה לאלי אבידר, מצאנו את האלי אבידר של מפלגת יש עתיד, הינה הוא, נאור שירי. אלי אבידר של מפלגת יש עתיד. קופץ בראש.

אתה לא יודע מה זה בכלל ארנונה. אל תדבר, חבר הכנסת נאור שירי, אתה בקריאה שנייה. לא, אני נותן לו את הדף.

אבל לא לצעוק בעמידה. אתה רוצה, תשב. אתה עומד, הוא יושב. אני הולך להביא, לך, לפני שתצא החוצה. קדימה. אני מפעיל את הזמן.

אדוני היושב בראש, לפני כמה דקות הוצאת את חבר הכנסת יוראי אל מחוץ למליאה כי הוא אמר "עבריינים". אז אני מפנה אותך לעמ' 221, סעיף 3, החלטות ועדת האתיקה בעניין התבטאויות חברי כנסת. ההתבטאות שהוא אמר היא התבטאות לגיטימית. הדברים שהם לא לגיטימיים על פי ועדת האתיקה, הם ביטויים כגון "רוצח", "מחבל",

וביטויים נוספים מעולם התוכן של השואה. נקבע כי הם אינם לגיטימיים ואין לעשות בהם שימוש. אז אני מפנה אותך לעמ' 222. צריך להתנצל בפני חבר הכנסת יוראי, כי ההוצאה שלו לא הייתה לגיטימית ולא הייתה חוקית. קודם כול, אתה תתנצל

אני עוצר את הזמן ואני עונה לך. הוצאתי אותו כי נגמר לו הזמן, והוא ממשיך לדבר חצי דקה יותר. זה לא ידעתי, חשבתי בגלל ההתבטאות.

אני מקבל את ההתנצלות שלך.

אני רוצה להפנות אותך להתבטאויות הרבה יותר חמורות שנאמרו בכנסת הקודמת. אמירות איומות, כמו "רוצח", לכיוון ראש ממשלה. הוא הסביר לך שזה לא, להוציא אותו.

דבר שאמרו לראש ממשלה: "נבל", "רוצח", ביטויים נוראיים, "סמרטוט רצפה". היו דברים הרבה יותר נוראיים, אבל אם אמרת שהוצאת אותו בגלל הזמן, זה עניין אחר. החוצפה של הצד הזה של האולם, שמאשימים את האופוזיציה בכך שאנשי כלכלה באים ומבריחים הון ממדינת ישראל, אז קודם לכן, אני רוצה להגיד שההתבטאויות של אותם שני אנשים בגנותו של ראש הממשלה והקריאה לרצח הן אינן לגיטימיות. אסור להגיד אותן במדינת ישראל. אני נגד מלחמת אחים. לא תהיה מלחמת אחים, אנחנו יריבים פוליטיים. לא תהיה פה מלחמת אחים כי עם אחד אנחנו.

אין לנו מדינה אחרת. אפשר להפגין. אפשר להגיד דברים. אפשר הכול.

לא תהיה כאן מלחמת אחים, וההתבטאויות האלה של שני האישים בדבר שימוש בנשק, ראינו אותן בעבר, איך זה נגמר. אסור לנו לחזור לכך. חזרנו לכאן אחרי אלפיים שנה לא כדי לאבד את המדינה הזו. לא יקרה. אני אעשה ככל יכולתי להרגיע, להפנות את תשומת הלב של האנשים שביטויים כאלה אין מקומם במשטר דמוקרטי, ובוודאי ובוודאי לא במדינת היהודים. וזו מדינה יהודית ודמוקרטית, ואני אילחם על כך. אסור שביטויים כאלה ייהפכו להיות ביטויים לגיטימיים. וטוב ששני אישים אלה, למרות עברם המפואר, ושניהם, עברם מפואר מאוד. זה לא נותן שום גושפנקה חוקית לבוא ולהגיד את זה. תודה.

בדיוק.

חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, הרבה דברים יש לי לומר על הממשלה הזאת, הרבה דברים מקוממים אותי, אבל בתור אבא לשלוש בנות ובתור אחד שדוגל בשוויון, אין ספק שאחד הבולטים בהם הוא החוסר בייצוג נשי. לאחר שבממשלה הקודמת, חבריי, היה שיא של תשע מנכ"ליות, כיום יש רק שלוש, וגם אותן הולכים להחליף. טלי, את תצעקי ותצעקי, אבל הנושא הזה שיש בעוד דקה אפס,

אפס מנכ"ליות, אפס מנכ"ליות במשרדי הממשלה,

זה לא מפריע לך?

זה מביש אותי.

זה לא מפריע לך? איך זה לא מפריע לך?

בכל ממשלת ישראל, אפס מנכ"ליות. אתה מבייש אותי. אתה מבייש אותי. הבנות שלנו שנמצאות, מסתכלות ואומרות: אין לנו לאן להתקדם. אתה מבזה אותי.

אפס מנכ"ליות. אתה מבזה אותי. אתה מבזה אותי כשאתה מתייחס למגדר שלי כ-issue. אני רוצה לשאול אותך, טלי.

51% מהמדינה הן נשים. מתוך 51% אין אפשרות להשיג מנכ"לית טובה? מבזה אותי.

אני אישה. עזוב אותי. הגעתי לכאן בעשר אצבעותיי ובזכות הקדוש ברוך הוא. לא בגלל שאני אישה. את יודעת מה, טלי? לא, הגעת בזכות השריון.

את משוריינת. הייתי מס' 30. הייתי מס' 30. את משוריינת.

כאן 11, אל תפריע לי.

חברים, כאן 11 מפריע. טוב, אתה צריך להוסיף לי.

עצרתי, עצרתי. כמה פעמים, אותי?

מבקש לשמור על הסדר באולם, בבקשה. תודה רבה. הייתי מס' 30, חברת הכנסת טלי גוטליב. חברת הכנסת טלי גוטליב. אבל 30 זה ריאלי. מה יש לכם?

עוד פעם אני צועק לה, ואני צריך תה עם דבש. את משוריינת בזכות זה שאת אישה. את משוריינת. חברת הכנסת טלי גוטליב, קריאה ראשונה. את עוזרת להם בפיליבסטר. לא, לא, לא, לא. רגע, טלי משוריינת? אני רוצה להבין שנייה פה.

איך קריאה ראשונה? אתה בקריאה שנייה.

לא, אני רוצה להבין, מה? קדימה, תמשיך לדבר. הוא רוצה שתוציא אותו. תוציא אותו החוצה. לא, לא. צריך שיהיה פה שוויון. חברים,

אני אעמוד פה עשר דקות. רוצה שאני אצא? אני לא רוצה שאת תלכי, אבל שיהיה שוויון. טוב, אני אחכה לטלי גוטליב.

טלי, את יודעת שמתוך 25 ועדות, זה זמן הדיבור שלך. תמשיך לדבר. לפנות אליי, חברת הכנסת טלי גוטליב, קריאה שנייה. אבל הם פונים

אז עכשיו כדי להזכיר לה. זה ארבע.

היא יצאה. אדוני היושב-ראש, מתוך 25 ועדות שיש בכנסת ישראל, כשאני מוציא אותה, זה טוב לכם או טוב לי? 25 ועדות, כמה עומדות בראש הוועדה נשים מתוך 25?

בארבע מתוך 25 ועדות עומדות נשים. אז יש לנו אפס מנכ"ליות, יש לנו שש שרות ששלוש מהן זה כאילו משרד. מיהן היו"ריות של הוועדות? מהאופוזיציה. מהאופוזיציה. מהאופוזיציה, יש לנו פנינה ומירב. מי עוד יש לנו? בקיצור, יש לנו ארבע ראשי ועדות נשים, וכל הארבע הן מהאופוזיציה.

ראשי ועדות מהקואליציה. אני לא מאמין למה שאני קורא, לא מאמין למה שאני קורא. יש לנו בנות בבית, קצינות בצבא, לוחמות שהורגות מחבלים, בכל דבר, באמת, הנשים הן הכי טובות. ופה בכנסת ישראל יש אפס מנכ"ליות, יש לנו שש שרות שחצי מהן הן כאילו משרדים. נגמר הזמן קודם. יש לך עוד 20 שניות. יש לי עוד הרבה מה להגיד. יש לך עוד נאום אחר כך. אז מה שאני רוצה לומר לכל האנשים שצופים בנו: ממשלת ישראל והקואליציה לא מפרגנות לנשים, לא מעריכות נשים, לא מכבדות נשים, לא חושבות שנשים מספיק טובות, משתיקות נשים. סותמות לנשים את הפה, וכל אישה במדינת ישראל צריכה להסתכל ולהגיד: האם זה מה שמגיע למדינת ישראל? האם זה מה שמגיע לנשים במדינת ישראל? האם זה מה שהבנות שלנו צריכות לראות?

תודה רבה. תתביישו לכם. אתם בושה. בושה.

חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חבר הכנסת יבגני סובה. לא שמעת את חבר הכנסת פינדרוס שאמר לך: במה אתה מתעסק?

הוא דוגמה לקידום נשים?

נמשיך את הדיון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש לי שאלה אחת שאני זה חודש וחצי לא מוצא לגביה תשובה: מה זה ימין אמיתי מבחינת הממשלה הנוכחית, אדוני היושב-ראש?

התשובה לשאלה הזאת די ברורה. הציבור יודע מה זה ימין, נכון? מצד שני, אני רואה את אלה שצועקים: ימין מלא על מלא, והם לא עונים להגדרה של ימין. ימין מימין, מלא על מלא, ומצד שני, אנחנו מקבלים ממשלת שמאל שמאל, כי זה פחות או יותר מה שאנחנו רואים. עכשיו, למה אני מבולבל, אדוני היושב-ראש? כי השאלה הזאת בעיניי מורכבת מכמה שאלות, אולי גם אתה תוכל לעזור לי. אמרת שאימא שלך רואה ערוץ 99 כרגע, נכון?

ואטורי שם המשפחה שלה?

אולי גם היא תשאל עכשיו יחד איתנו את השאלות שאני הולך לשאול אותך. היא לא תסכים איתך, לא משנה מה.

קודם כול, תשמע את השאלות, אולי היא תסכים. הימין אמור לשמור על שטחי המולדת,

אדוני היושב-ראש? אז מי שהצביע בעד החזרת חברון וגוש קטיף, הוא יכול להישאר בימין? מי שמקדם את הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון, הוא איש ימין,

הוא יכול להישאר איש ימין רק בתנאי ששכחו לו את זה שהוא הצביע בעד ההקפאה וקידם את ההקפאה. אבל מה עושים כשמזכירים לו פעם אחר פעם? ימין, אדוני היושב-ראש, זה משילות, נכון? אתם אומרים שימין זה משילות. אז מי שלא מסוגל להשליט סדר ואת החוק הישראלי בכל שטחי ארץ ישראל, הוא עדיין נחשב ימין או לא? ימין זה מלחמה נגד הטרור ללא פשרות: ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. נכון, אדוני היושב-ראש, או לא נכון? אז מי שנותן דולרים במזומן ומקבל טילים על תושבי הדרום,

מה הוא מקבל בתמורה? ימין זה הריסת בתי מחבלים, אדוני היושב-ראש, ולא שחרור מחבלים. כמה מחבלים אפשר לשחרר בלי שיגידו לך שהפכת מאיש ימין לאיש שמאל, 200? 400? אולי 1,027? מה קרה? שכחתם? אז אנחנו נזכיר לכם ונזכיר גם לציבור. אתם חושבים שהקמתם ממשלת ימין מלא מלא, ואתם חושבים שמי שעומד בראש הממשלה הזאת הוא איש ימין מלא על מלא? אין לי תשובה לשאלות האלה, כי זה לא משכנע. אולי זה עובד בטיקטוק, במציאות אי-אפשר לשקר כל הזמן ולקוות שהציבור יסלח. תחשבו טוב מהי ההגדרה של איש ימין מלא על מלא.

כמה תיקונים. היום בבוקר דנו בוועדת החוץ והביטחון בנושא קיזוז כספים לטרור.

אתם צועקים פה כבר כמה נאומים על זה שאין ראשת ועדה שהיא בחורה, יש, מה עם ח'אן אל-אחמר? מה עם ח'אן אל-אחמר? אתם לא נותנים לעובדות לבלבל אתכם. את ממשיכה לצעוק סתם. סון הר מלך היא יושבת-ראש ועדת רווחת אזרחי ישראל. תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. אחת. אחת מתוך עשרות ועדות.

אתם לא סופרים נשים.

זה לא בסדר שאתה מוציא אותה. היא הבן אדם היחיד, אני מבקש להפסיק. קריאה ראשונה. אני, את. בבקשה.

לא צועקים, זה לא שוק פה. לא צועקים בעמידה. תחזיר אותה. אנחנו צריכים את טלי גוטליב פה. אין נשים בקואליציה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קריאה שנייה. עד שיש אישה אחת, חבר הכנסת סימון דוידסון. ניסים, זה לא בסדר. מה נעשה בלעדיה? בבקשה. תודה רבה. כבוד היושב-ראש, אני מחפש פה את השר, שר הנגב והגליל וכל הטייטל, וסרלאוף. איננו. דווקא רציתי להעמיק שנייה בנושא עצמו. כשבדקתי את כל הנושאים, את כל הרכיבים של המשרד שעליו אנחנו מדברים, הרגשתי קרבה יתרה לתחום, כי הרי מדובר בין השאר בנגב, ואני בא משם, מצפון הנגב, אבל בהחלט מחובר למרחב. אנחנו מדברים על כך שתחום התכנון של החקלאות ושל הכפר יעבור לאותו משרד, וכפי שאתם יודעים, באתי משם ועסקתי בכך, ואני מקווה להמשיך לעשות, לעסוק בתחום החשוב הזה. ועוד עניין חשוב, נושא שאני משתדל להעמיק בו, ובוודאי גם בכנסת הזו, האזרחים הוותיקים. אז לכאורה היה מה לדבר. אבל אני רוצה לומר לשר, שלא נמצא כרגע, שאני מתפלא על כך שהוא לא הסתפק בכותרת "נגב וגליל", שהספיקה למי שאחר כך גם היה נשיא המדינה, שמעון פרס. אם אני לא טועה, הוא היה הראשון שעבורו הורכב המשרד, ואני מוכרח לומר שיש בכך היגיון גדול. אבל בתחום הזה של נגב וגליל יש כל כך הרבה משימות, שלהרכיב עליו את הטלאי על טלאי הזה, את הפאצ'ים האלו, זה מיותר לחלוטין. מרחבי הארץ הדרומיים והצפוניים זקוקים להעדפה מתקנת, זקוקים ליד מכוונת ומעמיקה בתחומי בריאות אנחנו חיים פחות בפריפריה,

כל כך הרבה מה לעשות, בהשכלה גבוהה, תשתיות פיזיות, משילות, שכל כך הרבינו לדבר עליה לפני הבחירות, וצריך להעמיק ולעסוק בנושא הזה גם כעת.

לא צריך הרבה יותר מזה. והינה אנחנו רואים שמעתיקים יחידות אקראיות, חשובות מאין כמוהן. עודד פורר, שר החקלאות ופיתוח הכפר היוצא, יוכל להסביר לשר שהוא מקבל יחידה אזוטרית לחלוטין מבחינת העיסוק שלו ומפרק את התשתית החשובה של המשרד שעוסק ב-85% משטח מדינת ישראל ו-10% או 11% או 12% כמה שזה היום,

יש לי פה עוד שמונה שניות,

לא רק, פה זה רשום. זו תקלה במסך. ההכפפה הזו של התכנון של הכפר והחקלאות לנגב והגליל מעלה שאלת תמיהה לוגית, ומה עושה מי שרוצה לעסוק בכפר וחקלאות במרכז הארץ, אל מי הוא יפנה? לאן זה הולך לאיבוד? האזרחים הוותיקים, המקום שלהם במשרד שעוסק בתחומים טריטוריאליים וצריך לתכלל את התחום הטריטוריאלי, ולא במשרד כמו משרד הרווחה?

השעון לא עובד.

יש כאן תכנון שיפגע, יש כאן החלטה שתפגע במקרה הזה לא בביטחון, לא במדיניות, סתם החלטה מינהלית רעה שמקורה,

בפוליטיקה מיותרת, שתפגע בשירות שאנחנו נותנים לאזרחי ישראל.

חברת הכנסת אורנה ברביבאי. כבוד היושב-ראש, חברים, בט"ו בשבט היום היה מתבקש לדבר על יום ההולדת לכנסת שאנחנו נמצאים בה, ובכל זאת אני מתקשה, כי האקטואליה מתגברת על כל דבר אחר. אני רוצה לדבר, להקדיש את הדקות שלי לצביעות של הממשלה הזאת. צביעות כל כך גדולה, שבעצם על כל דבר שהממשלה אומרת, שהעומד בראשה, השרים שלה אומרים, הם מתכוונים הפוך. נוצרה מין, אתם זוכרים שכשהיינו ילדים היינו מדברים בשפת בי"ת? בשפת גימ"ל? נוצרה שפת שקר. אתה מדבר שקר, ואתה יוצר כאילו תחושה שאתה מדבר אמת. אתה אומר את המילים "דמוקרטיה" שוב ושוב ושוב, וכל פעם כשהממשלה הזאת,

ראש הממשלה, אומרים "דמוקרטיה", אנחנו מתקרבים יותר ויותר לדיקטטורה, כל פעם כשאומרים: מה אתם בלחץ? נעשה את הרפורמה המשפטית בהידברות, אנחנו מבינים שהזמן מתקצר.

כבר הערב פורסם על ידי רוטמן שהחוק הדורסני הזה שמשנה את שיטת המשטר, חוק מטעם עצמו,

שעוקף כל תהליך לגיטימי, אנחנו מגיעים למצב שהחוק הזה תכף עובר.

ולא שום דבר אחר. עומד פה ראש ממשלה, מדבר באנגלית בכל מיני מקומות ואומר: אנחנו לא נעשה את זה שלא בהבנה. אבל כששר המשפטים אומר: דקה אני לא מוכן להקפיא את החוק הזה, אז ברור לנו שממשלת הצביעות הזאת יצרה שפה משלה, והיא גם מתכוונת שהציבור יחשוב שמה היא אומרת היא מתכוונת לזה. אבל הציבור יודע בדיוק. אתם רוצים לדעת איך אני יודעת? אני נמצאת בהפגנות, אני רואה את האנשים יוצאים להפגנות, אני שומעת אותם, והם אומרים: אנחנו שומעים את ראש הממשלה מדבר באופן מסוים, אנחנו מבינים שהוא עושה בדיוק הפוך, ואנחנו לא יכולים להרשות לזה לקרות. אז אני אומרת לממשלה הצבועה הזאת, שמשרישה את תפיסת הצביעות כערך במדינה: רואים אתכם, מקשיבים לכם, מבינים מה האינטרס, וכשאומרים שזה מנותק מהצרכים האישיים, הפרסונליים, של ראש הממשלה שנמלט מאימת הדין, אנחנו מבינים שזה בדיוק הפוך. וכשיביאו השבוע לפה את חוק דרעי 2 כדי לאפשר לו לחזור חזרה בקומבינה, בניגוד להחלטת בג"ץ, הציבור רואה, הציבור מבין, והציבור לא התכוון שאותה דמוקרטיה שאפשרה לכם לעלות לשלטון תהרוס כל חלקה טובה ובעצם תרוץ לכיוון של דיקטטורה. לא ניתן לזה לקרות.

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. אדוני יו"ר הישיבה, כנסת נכבדה, ערב טוב. אני קוראת לזה תרגיל ההונאה הגדול ביותר שהיה במדינת ישראל. זה מה שקורה בימים האלה. שם בדוי: הרפורמה לתיקון מערכת המשפט. מה באים בעצם ואומרים מובילי התוכנית המשפטית להחלשת הדמוקרטיה? שמטרתה העיקרית נובעת מהחרדה שלהם לאמון הציבורי בבתי המשפט. הם זועקים לכולנו שמה שהם עושים זה לתקן. ככה, זה מה שהם מציגים לציבור. המטרה העיקרית היא מטרה טובת לב לכאורה ונקיית כפיים. כדי להצדיק את הטיעון הזה הם משתמשים לכאורה במחקרים, בנתונים שהם מהנדסים, שהם מעוותים אותם כדי שיתאימו לאותו לטיעון. הם מצטיידים למשל במחקרים של קהלת, ואתם רואים שיש שם חריגות של מדינת ישראל בהרכב של הוועדה למינוי שופטים. ככה הם מסתכלים, לוקחים את מדינות ה-OECD ואומרים: תראו, ברוב המדינות של העולם מי שבוחר זה הפוליטיקאים, ובישראל ורק עוד שלוש מדינות שופטים ממנים את עצמם, וזאת כמובן כדי לטעון שהוועדה היא מקולקלת מיסודה. בכל יתר המדינות, ככה זה, לטענתם, הפוליטיקאים בוחרים. אז ראשית, כבר הוכח בחוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה שהמחקר שלהם מעוות ושהוא לא רציני. אבל בואו נניח שכן. ניקח את המחקר הזה ונסתכל, מה חסר בו? מה חסר במסד הנתונים הזה? אולי בדיקה של רמת אמון הציבור באותן מדינות שבהן הפוליטיקאים בוחרים את השופטים?

אז הלכנו, בדקנו ומצאנו שבאותן מדינות, תראו, הפלא ופלא, שבהן הפוליטיקאים ממנים את השופטים, האמון בבתי המשפט הוא נמוך. וואו, נפלנו מהכיסא, איזה הלם. כאשר הפוליטיקאים מתערבים,

הרמה של האמון יורדת. באמת, לא ציפינו לתשובה שכזאת. האמון נמוך יותר מאשר בארבע המדינות, שבהן האמון הוא גבוה, כי המינוי הוא מקצועי. בארצות הברית, למשל, המינוי הוא פוליטי, מתחתינו. היינו מצפים שיהיה יותר גבוה, לא? איטליה, אותו דבר. מינוי פוליטי, היינו מצפים לרמת אמון גבוהה,

שוב פעם רמת אמון מאוד מאוד, מהנמוכות ביותר בעולם.

קחו לדוגמה את לוקסמבורג, שבה שיטת מינוי השופטים היא מקצועית, היא בין המקומות הראשונים בעולם באמון. ככה גם בדמוקרטיה, ואי-אפשר לנתק את הקשר בין רמה מקצועית למדד השחיתות באותה מדינה. כשיש ועדה מקצועית, כשהשופטים הם מקצועיים, השחיתות, תם הזמן.

באמת יורדת שם. איך אומרים? ושלא יעבדו עליכם.

מדינות ה-OECD שבהן נבחרי הציבור בוחרים את השופטים הן ארצות הברית,

קנדה ואוסטרליה. יש להם חוקה. יש חוקים. יש שם חוקה. אני אבקש לא להפריע. אני אענה לכם, אל תדאגו.

בישראל לפי אלוהי המשפט, אהרן ברק אמר שבישראל יש חוקה. תודה רבה. חבר הכנסת דני דנון, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. אבל מה שאלתי? שאלתי על האמון. חבר כנסת עודד פורר, קריאה ראשונה.

חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הדיון הזה נקרא העברת סמכויות לשר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, כי הרי אתם הבטחתם משילות. בשבוע האחרון חזרו טילים לדרום, ילדים חזרו להתעורר בלילה ולברוח למקלטים, המצב הביטחוני חזר להיות מתוח, הביטחון התערער בירושלים, אבל שר הביטחון הלאומי,

חבר הכנסת דוידסון? שר הביטחון הלאומי עסוק בפיתות. פיתות לבתי הסוהר. לאומיות, השר לביטחון לאומי, שרת המשימות הלאומיות, שר החוסן הלאומי, אדם צועק את מה שחסר לו. לאומיות. לעומת זאת, ממשלת השינוי דאגה לביטחון הלאומי על אמת. שמעת מה מיקי לוי אמר? אני אגיד ששר הביטחון הלאומי יצא פיתה. יצא פיתה, כן. למה הם דואגים? אנחנו דאגנו לביטחון הלאומי, אבל ממשלת הימין על מלא מלא לא מסוגלת לעשות אחרי השנה השקטה ביותר בעוטף, כי הרי אמרתם: דין העוטף כדין תל אביב, הבטחתם, אבל תסתכלו על השבוע האחרון, זו העוצמה היהודית שלכם? אולי המציאות מורכבת יותר מסיסמאות בחירות. אפילו אלמוג כהן כותב את הדברים האלה לבן גביר בווטסאפ המפלגתי שהדליף עמית סגל.

אולי כדי להתחבר אל הפיתה החלטתם להשאיר את המס על השתייה המתוקה. איזה יופי. כי נתוני התחלואה של הסוכרת באמת מבהילים. רק את המס על הדיאט ועל הזירו אתם הולכים לבטל. אם כבר דאגתם לפיתות, והמס על הדיאט והזירו יבוטל, אז תארגנו לי אחת עם טחינה, חמוצים, ואת הזירו תשימו לי בצד, לפחות נישאר שבעים בזמן שהקואליציה הזו מתארגנת על בלגן בסמכויות, מפצלת משרדים, בונה המצאות חדשות, ממשלה לאומית על מלא, שר החוסן הלאומי, ועוד יש לכם טענות על מערכת המשפט.

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן. תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא. הפעלתי את הזמן. למה הפעלת את הזמן? אתה חושב שאתה נמצא בקצה מסלול הטיסה, ועכשיו אתה עושה בדיקות? ברקס? כן, יפה. ד"ש מהחברים בבית. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב בראש,

ההזדמנויות שיש לי הערב לנאום, אני רוצה להקדיש למאמר שפורסם בכתב העת שבת של מקור ראשון שעוסק בנושא מאוד מאוד חשוב, ישראל בעשור השמיני מאז קיומה, ובעצם מראה שהעשור השמיני, לא רק במדינת ישראל, זה עשור מאוד מאוד מאתגר, גם בחיים של אומות אחרות.

בערב הקודם הגענו לדבר על צרפת ואנחנו נמשיך בצרפת. אדוני השר, כדאי שתקשיב, אולי תוכל לעשות מזה הפקת מקור בתאגיד השידור

לא, הוא סוגר את זה. לא, לא, לא, ביבי סגר לו. ביבי עצר לו את זה.

הוא לא יכול לסגור.

זה במסגרת של שר מחליף וראש הממשלה משנה.

צרפת בשנות השלושים הייתה אכולת שחיתות וקיטוב בין השמאל לימין. היא סבלה ממשבר פוליטי שבמהלכו קמו ונפלו ממשלות חדשות לבקרים. אלמלא המלחמה עם גרמניה, קרוב לוודאי שבשלב כלשהו הייתה צרפת מוצאת את האיזון הראוי ואת שיטת המשטר הראויה, כפי שהיה באיטליה בשנות התשעים במאה הקודמת. ואולם, המלחמה עם גרמניה הנאצית החלה כאשר המדינה הייתה מפוצלת. פיצול זה בא לידי ביטוי במיוחד בעימות שבין המנהיגים הסוציאליסטים לבין חלקים מסוימים בימין הצרפתי, שכונו תבוסתנים, על שום חוסר רצונם להילחם. את שורשיו של חוסר הרצון הזה ביטא אנרי פטן, גיבור מלחמת העולם הראשונה ומי שהוביל את הכניעה לנאצים והקמת ממשלת וישי, הזכור לשמצה. פטן כיהן כשגריר צרפת בספרד והיה מוכר כנציג מובהק של הימין השמרני. עם תחילת המלחמה הוא סירב להזמנת ראש הממשלה, איש השמאל אדואר דאלאדיה, להצטרף לממשלתו ולבטא אחדות לאומית לנוכח המלחמה. פטן המתין עד לתבוסות שספג צבא צרפת, ואז נעתר לבקשת הממשלה ליטול חלק בשלטון. עם יציאתו מספרד, מתוך מגמה לחתום על הסכם כניעה מול גרמניה, אמר פטן לשליט ספרד: ארצי הוכתה והם קוראים לי לחזור בשביל לחתום על שלום ושביתת נשק. זו התוצאה של 30 שנות מרקסיזם. עבור פטן, השמאל הסוציאליסטי הצרפתי היה גרוע יותר מאשר שיתוף פעולה וכניעה להיטלר. מדינת ישראל בעשור השמיני, רגע, הם מפריעים לי שם, אדוני היושב-ראש. אני לא מצליח להתרכז ככה. אני לא רואה שמפריעים לך.

משה טור פז סיים לפניי. קינלי, השארת בערך דקה וחצי, נכון? אני אבקש גם את הזמן של קינלי. בשני העשורים האחרונים חודדו השסעים, אני מקווה שכשהפצצת במדינות ערב לא אמרת: תנו לי את זה, או כל מיני תירוצים. ביקשתי את הזמן שהיה צריך. בשני העשורים האחרונים חודדו השסעים התרבותיים בין הקבוצות השונות של החברה הישראלית.

עשיתי הקדמה.

אז אני אחזור: מדובר במאמר שפורסם לפני שבוע וחצי במקור ראשון בעלון שבת, על ישראל בעשור השמיני, של ד"ר מאיר בן שחר,

שמדבר על האתגר שכל אומה כמעט חווה בעשור השמיני לקיומה. ארצות הברית עם מלחמת האזרחים, צרפת, ברית המועצות. עשור שמיני זה לא, פעמיים, פעמיים גם אנחנו. אני אעצור כאן, אדוני. אה, אתה נותן לי עוד זמן?

בעשר שניות אני לא יכול.

טוב, תודה רבה. בנאום הבא. חבר הכנסת עודד פורר. אחרון הדוברים, חבר הכנסת עודד פורר. תבוא.

הוא יסיים בינתיים, עד שאתה תגיע.

הסתיים הזמן כבר מזמן, תודה. זה משעשע שאתם עושים את זה כמו בכדורגל: הוא נפל,

תוסיף זמן. תוספת זמן, כן. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני מנסה להבין את הקואליציה הזאת ולאן היא מתקדמת כשהיא מדברת על כל מיני דברים שממשלת הימין אמורה לעשות. אז אני מסתכל, ורק היום נודע לנו שראש הממשלה עצר ודחה הריסה של בניין במזרח ירושלים אחרי שהוא השיב לבג"ץ שרק בעוד ארבעה חודשים, הוא מבקש דחייה של ארבעה חודשים בפינוי של ח'אן אל-אחמר. למה הוא מבקש דחייה של ארבעה חודשים בפינוי של ח'אן אל-אחמר,

השר קרעי? למה תשובת הממשלה לפינוי ח'אן אל-אחמר היא בעוד ארבעה חודשים? ב-1 בפברואר הגשתם את הבקשה, וב-1 ביוני, חשבנו שאולי אתם פיניתם את זה בכלל.

אז תבדוק. השר ליברמן, כשהיה שר ביטחון, נתן הוראה לפנות. ראש הממשלה דאז, נתניהו, שלח לו מכתב, ועצר את הכוחות בעודם בשטח.

הפינוי דנן, שמע, ב-1 בפברואר ביקשתם ארבעה חודשים.

מה קורה ב-1 ביוני שפתאום כן תוכלו לפנות את ח'אן אל-אחמר? מאוד פשוט. ב-29 במאי, עד 29 במאי אתם חייבים להעביר את תקציב המדינה. אחרי שתעבירו את תקציב המדינה, ראש הממשלה

הוא כבר לא יצטרך לא את בן גביר ולא את סמוטריץ', ומבחינתו יהיה אפשר כבר להחליף את ההרכב הקואליציוני או אפילו להישאר בלעדיו. אבל אני חייב לשאול את חבר הכנסת אופיר כץ, יושב-ראש הקואליציה: אנחנו קידמנו הצעת חוק לשלילת אזרחות ממחבל טרוריסט שמקבל מימון זר מהרשות הפלסטינית, מה קרה שפתאום ישיבת הוועדה נדחתה בשבוע? מה דחוף יותר מזה?

אתה על אוטומט, אני עונה לך. אני שואל. אני עונה לך.

בוא נזכיר שאת החוק הזה ניסינו בכנסת הקודמת, העלינו אותו להצבעה, ואתם הפלתם. אתם העברתם את החוק הזה לא מעט גם בזכותנו.

עכשיו אני עונה לך. יש סוגיה ביטחונית, וקבעתי פגישה עם אנשי הביטחון. הם לא יכלו בתחילת השבוע. הפגישה תהיה ביום רביעי, ולאחר מכן אנחנו נעלה את זה להצבעה, ונעביר את החוק שאתם הפלתם בכנסת הקודמת. אני רק אזהיר אותך מפני התהליכים כפי שהם קורים הרבה פעמים בממשלות נתניהו. זה קרה עם חוק עונש מוות. ענית לך תשובה שתעבור נושא.

זהו, לא הצליח לך. זה קרה עם חוק עונש מוות למחבלים, לא הצליח לך, תחזור לבתים. זה קרה עם הפינוי של ח'אן אל-אחמר. זה קורה עם הפינוי, החוק הזה עובר בשבוע הבא.

הדחיינות הזאת מפעם לפעם. תמיד תמצאו משהו יותר דחוף להעלות להצבעה. אמרתי את זה גם כשהעברנו את החוק בקריאה הראשונה, אני אשמח להעביר אותו ולברך על המוגמר, אבל אני בתהליך הזה לא סומך עליכם. לא סומך עליכם, כי כל מה שאמרתם יום לפני הבחירות, עשיתם הפוך. אנחנו מעבירים,

גם בהתנהלות מול רצועת עזה. אתה יודע, חזרנו לחוש את הטפטופים, אותם טפטופי רקטות וטפטופי ירי שחולפים להם בלי שום תגובה, ותושבי עוטף ישראל חזרו להיות שבויים של מדיניות ביטחונית רופסת פעם אחר פעם, גם בפעם הזאת. הדבר שמאוד מאוד מאוד מטריד,

הדבר שמאוד מאוד, עד עכשיו לא היית פעם אחת בוועדה. מבחינתי תעביר אותו as is. תעביר אותו as is. האצבע שלנו שם. חברת הכנסת שלנו שם מצביעה בעד.

אני לא מחפש לעכב את החקיקה, אני מחפש לדחוף אותה כמה שיותר מהר, גם במקרה הזה, כמו במקרים אחרים, כמו במקרה הירי שהיה על שדרות רק בסוף השבוע האחרון. אז אני מציע לשותפים הקואליציוניים שלכם, לעוצמה יהודית ולציונות הדתית, לפתוח טוב טוב,

יש לי עדיין זמן.

אני הפעלתי עוד דקה, 30 שניות. אני אספור 30. אני מסתכל על השעון. אני מסתכל בשעון, ויש לי עוד זמן.

ראית איזה יופי?

תקשיב, אתה מגלה פה, אני חייב לומר לך, תסיים. שיאים חדשים של ניהול ישיבה. לדובר נשארה עוד חצי דקה לדבר, ואתה מאפס את השעון ואומר לו: נגמר לך הזמן. בזה עוד לא נתקלתי. אולי תמציא עוד סעיף בתקנון כמו

תאמין לי, הוספתי לך 30 שניות, ואתה מתלונן. קודם סעיפים בתקנון או, לא המצאתי, הכול בסדר. שהמצאת שלמדינת ישראל יש חוקה? יכול להיות שהיועצת המשפטית אמרה לך מה שהיא לא אמרה לך, אני מבקש לרדת. והיא גם אמרה לך את אותו הדבר על החוקה. לסיכום דבריי, אני מבקש לרדת.

אני מבקש לרדת. אני רק אסכם. לסיכום דבריי, אני מבקש לרדת. סליחה, אתה כבר דקה וחצי יותר מהזמן. אני מציע גם לעוצמה יהודית וגם לציונות הדתית לבדוק טוב טוב מאחורי הגב שלהם מתי יהיה השלב שבו יזרקו אותם מבלי להגשים אפילו פסיק מאותה מדיניות ביטחונית שעליה הם מדברים כל הזמן.

אזכור את זה לפעם הבאה. לא אוסיף לך זמן יותר.

אני מזמין את השר שלמה קרעי לסכם את הדיון. בבקשה, אדוני השר. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להודות לך על אופן הניהול של הישיבה. אני מנסה לראות איזה קומבינות סוגרים פה בצד. אין שום קומבינות. הם ימשיכו לנסות לשחק פה בגן ילדים, לצאת בהצבעה השמית, למשוך עוד שתי דקות את המליאה. אין להם, אתה ניהלת שמית עם עצמך לבד. אתה זוכר את זה?

ארבע שנים אין לכם מה לעשות בחיים, רק לצווח כאן ככרוכיה, רק להפריע למהלך. מילא, מילא תביאו ניצחון אחד. אנחנו הבאנו לכם ניצחונות כל שבוע. שבוע אחרי שבוע הבסנו אתכם כאן. אתם, כלום. על מה אתם עושים? פול גז בניוטרל. לא שווים שום דבר. כאן 11. כאן 11. כאן 11. נאור שירי, קריאה שלישית. צא החוצה, בבקשה. כאן 11. כאן 11. חבר הכנסת נאור שירי, קריאה שלישית. אני מבקש להוציא אותו מהאולם. כאן 11. לא.

יש לי משהו להגיד לנאור שירי. הוא יראה אותך במסך.

אל תבוא לפה שתוי בפעם הבאה, כי נאור שירי בגימטרייה זה 777. אז כדאי שתבוא לפה יותר מאוזן ויותר רגוע, ולא תדבר כאן שקרים והסתה כל היום מעל הבמה הזאת. אין לכם משהו אמיתי לעשות חוץ מלבוא לכאן ולהפסיד בכל ההצבעות. אתם יוצאים החוצה ואלקין מנסה להראות שהוא מנהל אתכם: תצאו החוצה כולם. אז הינה, משכתם אותנו עוד חמש דקות. בינתיים אנחנו עובדים, ואתם מבזבזים את הזמן במקום לשבת, לעשות תוכניות, לטובת עם ישראל, במקום לחוקק חוקים, במקום להגיע להסכמות.

כאן 11. כאן 11. כאן 11. תמשיכו לעשות, יוראי להב הרצנו, קריאה ראשונה. כאן 11. כאן 11. כאן 11. יוראי להב הרצנו,

יוראי להב הרצנו, קריאה שלישית. צא החוצה. תודה, אדוני היושב-ראש. כאן 11. כאן 11. סימון דוידסון, קריאה ראשונה. כאן 11. כאן 11. קריאה שנייה, סימון דוידסון.

בטח, "כאן 11". הרי כאן 11, שצריך להיות שידור ציבורי, להביא את המגוון של הדעות של הציבור הישראלי

שעומד כאן ומסית ומנסה להמריד, מנסה לגרום למלחמת אחים,

אתם לא יודעים להפסיד בכבוד. די כבר עם הצביעות.

חברת הכנסת דבי, קריאה ראשונה.

כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק להפסיד בכבוד, ואת זה אתם לא יודעים

נוכח ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס,

משה ארבל, בעד יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו,

דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי,

ניר ברקת, אינו נוכח טלי גוטליב,

מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן,

אלי דלל, בעד דני דנון, בעד שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת

אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי,

יוסף טייב,

אוהד טל, בעד יעקב טסלר,

חילי טרופר, אינו משתתף בהצבעה אלי כהן,

אינה נוכחת מתן כהנא,

בעד ישראל כץ,

נוכח רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

אבי מעוז, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך,

אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק,

בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה,

יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה,

חמד עמאר,

בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש, אינו נוכח אריאל קלנר,

יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב,

שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד מירי מרים רגב, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת

שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת מי שעדיין לא הצביע, אני מבקש, לא, יש סיבוב שני. סיבוב שני. אוקיי, סיבוב שני.

אינו נוכח גדי איזנקוט,

ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם,

יעקב אשר, אינו נוכח דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו משתתף בהצבעה דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח אורנה ברביבאי,

ניר ברקת, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, נגד יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, נגד מאיר כהן, נגד

מתן כהנא, נגד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, נגד

נגד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

שרון ניר,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה,

בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח גדעון סער, נגד עודד פורר, נגד יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד יואב קיש,

עידן רול, נגד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר,

אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי,

פנינה תמנו, אינה נוכחת

יש עוד מישהו באולם שלא הצביע? שירים את ידו. (קורא בשם חבר הכנסת) אמיר אוחנה, בעד אבקש לסכם את הקולות.

נגד, 42. אני קובע שהחלטת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה,

הגליל והחוסן הלאומי סמכויות הנתונות לשרים אחרים לפי חוק עברה. [רשומות (הצעות חוק, חוב' מ/1596).] חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48),

לקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק שר התקשורת חבר הכנסת שלמה קרעי. השר דיבר עליי, כשהוצאת, עבר הדיון כבר. לא, לא, אני הגשתי את זה לפני. אמרתם אחרי ההצבעות.

אני יודע שזה לשיקול דעתי. אני כבר קראתי לשר, אז תמתין. בטח הוא ידבר איתך עוד פעם.

תכף הוא ידבר עליך עוד פעם. אתה לא חייב לתת לו, אדוני היושב-ראש.

קראתי לך לדבר. אני מבקש שתתחיל. תודה רבה.

אתה גם ככה נואם עוד שנייה.

אני לא נואם

שנייה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת. הוא קרא לי שיכור. אמר לי שיכור. הוא אמר לי שיכור.

אמרתי שאתה בגימטרייה: 777, ואל תבוא שתוי למליאה,

אמרת "שתוי"?

אמרתי "שתוי".

מה זה

ייעודיים מחמש שנים לשש שנים, כלומר,

על מנת לאפשר להסדר הקיים להימשך ולמנוע פגיעה בערוצים הייעודיים. הערוצים הייעודיים, ערוץ 9,

ביום ד' באדר התשפ"ג, 25 בפברואר 2023, תסתיים תקופת המעבר שנקבעה בתיקון מס' 44 לחמש שנים, וככל שלא תוארך, יחולו על ערוצים אלו חובות רגולטוריות בדומה לחובות החלות על בעל רישיון לשידורי טלוויזיה מכוח חוק הרשות השנייה, ובהם חובת תשלום דמי רישיון, תשלום ל-yes והוט על הפצה ואיסור על בעלים יחיד. חובות אלו עלולות להכביד ולהקשות על המשך קיומם של הערוצים הנ"ל. התיקון שאנו עושים נועד להאריך את תקופת המעבר בשנה נוספת, כך שימשיכו ההקלות הרגולטוריות, משום שאלמלא התיקון יחולו חובות רגולטוריות החל מעוד חודש בערך, בסוף החודש, שלדעת גורמי המקצוע עלולות להביא להכבדה שתסכן את המשך קיומם. בתקופת הזמן הזו של הארכת הוראת השעה נשלים, בעזרת השם, את הרפורמה הכוללת בחוק השידורים, והנושא של פתיחת השוק לתחרות ולשחקנים חדשים שבו עולה בקנה אחד עם הארכת הוראת השעה. אדגיש שוב כי חשיבות קיומם של ערוצים אלה הוא בהבטחת פלורליזם וגיוון בתחום שידורי הטלוויזיה, אשר נועד,

לתת מענה למגזרים ולנושאים שלא זכו לייצוג הולם באמצעי התקשורת המרכזיים. אדוני היושב-ראש, לסיום אני חייב לומר לך, שמעתי שהחבר'ה של ישראל ביתנו, מי כאן מישראל ביתנו? חברת הכנסת מלינובסקי, חבר הכנסת פורר, חבר הכנסת ליברמן וכל החבורה, יבגני סובה ושרון ניר, כולם מתכוונים להצביע נגד הארכת הוראת השעה הזאת. הם רוצים לפגוע בערוץ 9, הערוץ הזה שמשרת את הציבור שלכם. אתם מתכוונים להצביע נגד הארכת הוראת השעה, שהולכת לסייע לציבור שלכם.

הערוץ היחיד שהציבור הזה יכול להקשיב לו ולצפות בו, הערוץ שמשודר בשפה הרוסית, ערוץ 9. מה כואב לך? ואתם הולכים להצביע נגד הארכת הוראת השעה הזאת. אתם הולכים להקשות על הציבור שאתם מייצגים אותו כאן, בכנסת הזאת. תתביישו לכם. אני מבקש לקדם בנאום את נאור שירי. אתה רוצה להגיב?

העיקר שאתה תקדם את ערוץ התעמולה 14. הודעה אישית זה לא, אני לא חייב לתת לו את ההודעה האישית, אז אני מתקדם. חבר הכנסת, אתה רוצה או לא? כן, הוא רוצה הודעה אישית. לא הודעה אישית, חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה.

מה קורה כאן? אין דיונים, סליחה. אתה רוצה לדבר? בוא תדבר. הוא ידון אחר כך. אבל זה לא הודעה אישית, אבל זה על החוק הקודם בכלל. אין כזה דבר החוק הקודם. לא אישרתי אז.

למה לא אישרת?

את יכולה לצעוק כמה זמן שאת רוצה. זה המצב.

בוודאי שמגיע לו. מה, אתה התיישבת שם אז אתה חושב שזה הבית שלך? יש כללים בבית הזה, הלו.

אני מציע שתתנהג יותר בנימוס לחברי הבית הזה. הוא בכלל לא באירוע. נתתי לו, הוא לא רצה.

למרות שיש לך אפס כבוד אליי, אני כן אכבד אותך ואגיד לך,

יש לך אפס כבוד אליי, ואני אמנה עכשיו את הסיבות. ולא רק כבוד אליי, אלא בכלל כבוד לחברי הכנסת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הביזיון שעכשיו קורה פה הוא ביזיון שאין כדוגמתו. קודם כול אני אדבר על השר. שר תקשורת מעלי אקספרס זה באמת מחמאה למה שאנחנו מקבלים פה. זה ייזכר כתקופה אפלה ששר כזה בכלל משמש כשר במדינת ישראל, ובטח ובטח לתקשורת. הוא יחזיר אותנו לתקשורת של ימי הביניים. הביזיון היה שבמהלך זה שאתה הוצאת אותי בקריאה שלישית, שאני לא בטוח שבכלל הייתה לי קריאה שלישית, אבל מילא, הוא החליט לפרש את שם המשפחה שלי בגימטרייה, אמר משהו 777, ואז טען שאני מה, קוניאק, ויסקי? תזכירו לי. ואז אמר שאני שתוי. אמר השר, שר התקשורת. בושה.

עכשיו, אני מבקש להגיב על זה, והגשתי בדיוק מה שהיה צריך, ואתה החלטת שלא מגיע לי. אני רואה שאתה מדבר בינתיים. לא, אל תפריע לי, בבקשה.

אני לא שואל אותך, אני מדבר. אתה החלטת שזה בסדר גמור ושאין לי שום זכות לדבר. אני מבקש שתתנהג יפה, חבר הכנסת נאור שירי.

ואתה עושה את זה כבר בפעם השנייה.

ועכשיו אני אזכיר לך שבתחילת הדיון, בחוק הקודם, אני לא רוצה להגיד דברים חמורים, אתה הטעית את כולנו בזה שהלכת וביקשת בכלל חוות דעת משפטית בנוגע לשפה או לא שפה. אני אזכיר לך. אתה מנהל את הישיבה כאילו רק אתה שולט פה. מה נסגר איתכם? באיזה עולם שר ביזיוני קורא לי שתוי? חצוף ומחוצף.

שאמור מתפקידך, שאתה יושב פה, ואני רק חודשיים פה, להגן איכשהו, לעשות שה תמים או לעשות כאילו אתה אמור לדאוג גם לצד הזה של מליאת הכנסת, אתה אמור לעשות גם את זה. גם את זה לא היה לך הכבוד המינימלי לתת לי,

אתה הכרחת אותי עכשיו לעלות על זמני, להקדים בכלל את זמני, שאני בכלל דובר מס' 46 על החוק הזה, שהיה לי מה להגיד עליו, ולטעון את מה שאני טוען פה עכשיו. זה ביזיון, ואני גם אגיש תלונה לוועדת האתיקה. ובואו אני אגיד לכם: לא יקרה כלום בוועדת האתיקה. אבל כולם פה צריכים להתבייש שזה מה ששר התקשורת במדינת ישראל אומר לחבר כנסת. יש לו אפס טיעונים אישיים נגדי,

הוא לא יודע להתמודד עם מה שאני אומר לו, ולכן הוא יורד לרמה האישית. והביזיון שנעשה פה, שאתה גרמת לי לעלות לדבר פה, זה ביזיון שאין בכלל על מה לדבר.

חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה. יצא לך הנאור, כמו שנאמר. אחרי זה אתם תגידו "דמוקרטיה", נכון?

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אנחנו דנים כאן, אגב, זה המשך של התופעה שאנחנו חווים פה כל יום שני בערך. הרי זה חוקים שהממשלה הקודמת ניסתה לקדם, ואת חלקם האופוזיציה דאז תקעה, ועכשיו היא צריכה לעבוד קשה בלילות כדי לחוקק את מה שהיא תקעה. אז החוק הזה שייך לאותה סדרה. רק קרה פה דבר אחד מעניין. נדמה לי ששר התקשורת הקודם רצה להוביל להארכת הזכויות האלה בשלוש או חמש שנים,

כמו שהיה במקור, ופה בממשלה החדשה זה התקצר לשנה אחת. אז אני לא יודע מה חושבים על זה בערוץ 14, שדווקא הממשלה שהם כל כך ייחלו להקמתה היא זאת שמאריכה להם את הזכויות רק בשנה אחת, במקום הממשלה הקודמת, שהם פעלו נגדה, שהייתה מוכנה להאריך את החוק לתקופה ארוכה יותר, אבל אני מניח שהנושא הזה עוד יידון בוועדה. החוק הזה נוגע לא רק לערוץ 14 אלא לכל הערוצים הייעודיים,

גם הערוץ בערבית, גם הערוץ ברוסית, ערוץ 9 וגם ערוץ 24. אין שר במליאה.

יש. היה לפחות.

יש כל כך הרבה שרים, אני וידאתי את קיומו לפני שפתחתי בדברים, אבל יכול להיות שהוא נעלם בינתיים. הוא עזב את המליאה. אבל הוא כנראה יצא. בדיוק. אז תעצור את הזמן קודם כול, אדוני. אתה צריך לעצור את הזמן. תקרא לשר אבי דיכטר, בבקשה. הינה, שר התקשורת הגיע. אה, הינה שר התקשורת. תגיד לי, אתה אולי רוצה להתנצל בפני נאור? על מה להתנצל? על זה שקראת לו "שיכור".

הוא חושב שהוא יתנהג פה כמו בריון ולא נענה לו? נענה לו בדיוק מה שמגיע לו. תגיד,

ועוד יותר, תכף אני אגיד לך עוד גימטרייה. שר התקשורת, אני דווקא איאלץ לחזור על דבריי, כי הם היו מופנים אליך. אני אשמח אם אני אצליח למשוך את תשומת ליבך. אתה מקדם פה הצעת חוק שקודמך בתפקיד בממשלה הקודמת התכוון וניסה לקדם אותו, רק שבמסגרת המשחק של קואליציה-אופוזיציה זה היה בין החוקים,

הוא ניסה לקדם הצעת חוק לעזור לערוצים הגדולים. לא, גם לערוצים ייעודיים. את זה אני לא מאריך. הערוצים הקטנים, לא התנגדנו. בדקתי. גם לזה התנגדתם, לכן זה לא עבר קריאה ראשונה, כי התנגדתם לכל חקיקה ממשלתית. אבל מה שאני לא מבין, הוא התכוון להאריך לערוצים ייעודיים בין שלוש לחמש שנים. אתה מביא הארכה בשנה בלבד. כי אני מביא חוק שידורים חדש,

בחודשים הקרובים, שיעשה אסדרה כוללת. לכן לא צריך אסדרה של יותר משנה.

הלוואי שאתה צודק, כי אחרת יצא,

מצב אבסורדי: שהשר הקודם בממשלה הקודמת, שערוץ 14 נלחם נגדה, היה מוכן לתת להם בין שלוש לחמש שנים, הגיעה ממשלה חדשה, מוכנה לתת להם רק שנה. אז חכה ותראה את חוק השידורים החדש שלי, אני אחכה. רק מה שיכול לקרות, אדוני שר התקשורת, שמה שקרה עם התוכנית שלך לתאגיד, שאז פתאום בא ראש הממשלה ואמר: אופס, ומתחילים הכול מחדש, יכול לקרות לך גם עם התוכנית, חכה, מה אתה יודע? לפי מה שפורסם באופן רשמי. פורסם באופן רשמי? אני פרסמתי משהו מהתוכנית שלי? לא, יצא תדרוך שראשי מפלגות הקואליציה החליטו שהרפורמה שלך בתאגיד תחכה, וטוב שכך.

וטוב שכך. אבל חוץ מזה יש לי גם על מה להסתכל. הרי השר סמוטריץ' אמר שהוא יפנה את ח'אן אל-אחמר, וראש הממשלה הסתכל עליו וקרץ, ואין פינוי ח'אן אל-אחמר. השר בן גביר אמר שהוא יהרוס בית בירושלים, ראש הממשלה הסתכל עליו, בעקבות פנייה של שגרירים,

אין הריסת בית בירושלים. והרשימה הזאת של הדברים האלה הולכת ומתארכת משבוע לשבוע. אז יש לי יסוד סביר להניח שלא רק עם רפורמת התאגיד, האופס הזה של ראש הממשלה יחסל אותה לחלוטין, אלא הרפורמה הגדולה שאתה מתכנן בעוד שנה גם היא לא תקרה, ואז ערוץ 14 יצא קירח מכאן ומכאן. לכן אני מציע לך, כשיהיה דיון בקריאה השנייה והשלישית בוועדה, בכל זאת לשקול את העניין הזה בכובד ראש ולחשוב.

אנחנו מדברים ועושים, לא כמוכם. אוה, בהחלט. אני חושב שבח'אן אל-אחמר למדנו את זה מעולה. השר קרעי, אם יש דוגמה לזה, אתם מדברים,

רק אין שום קשר בין מה שדיברתם לבין מה שאתם עושים היום. דיברתם א' ועושים ב', נכון. אתם באמת מדברים, מדברים, מדברים, מדברים, ואז עושים הפוך,

כאן אתה מתאר בהחלט את ההתנהלות של הממשלה בהרבה מאוד סוגיות, דווקא סוגיות ימניות. אנחנו כל פעם מתבשרים על משהו חדש. עכשיו כבר השר סמוטריץ', בתור הממונה על יהודה ושומרון, ביקש מראשי רשויות גם לא להקים יישובים חדשים, כי הוא עוד לא יודע, אני מבקש לסיים. איך הוא מסדיר את הקיימים. ולכן בהחלט, אני במקומו של ערוץ 14, דווקא לפי העיקרון הזה, אנחנו מדברים ועושים, לפי איך שזה עבד במקרים האחרים, במקומם הייתי מתחיל לדאוג.

חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה, אדוני היושב בראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, כיוון שהאווירה פה קצת נרגעה, אני רוצה לנצל את הזמן הזה כדי להזכיר שהיום זה יום ההולדת של סמ"ר עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, שהיה לוחם סיירת גולני. בחלק מהסיבוב היום פה של יום ט"ו בשבט הסתובבה אימא של עמית, וחילקה משהו לחלק מחברי הכנסת, ואני זכיתי לקבל, אז אני רוצה להקריא לכם את זה. היי, אני עמית בן יגאל, לוחם סיירת גולני. נולדתי ב-8 בפברואר 1999, ואני חוגג יום הולדת 24. נפלתי ב-12 במאי 2020 בעת פעילות מבצעית בכפר יעבד, בעת שנשלחה עליי לבנה על ראשי. נהרגתי במקום. היום אני שליח, שליח אלוקים, יחד עם הוריי המדהימים, נאוה רביבו, את נאוה פגשתי היום בכנסת, וברוך בן יגאל, שמפיצים טוב בכל מקום. וגם הרגע אתה בטח פוגש את אימא שלי או אבא שלי, שהגישו מתנת יום הולדת ערכית ממני, היא נתנה לי גם מתנה קטנה כזאת מאוד יפה. אני הקרבתי את חיי למדינה שלמה, זה נורא מפריע לי, וגם לא מתאים עכשיו. זה דווקא מתאים גם ליום הזה בכלל, ולתקופה שאנחנו נמצאים במדינה. אני הקרבתי את חיי למדינה שלמה בתקווה לאחדות, אהבה ושמחה, מה שאפיין אותי ברוב חיי. בחרתי לתת מעצמי למדינה שלי, ובאמת אין דבר כזה לא יכול או לא רוצה, והחלטתי שהמשפט אל תיתן למה שאתה להפריע למי שאתה רוצה להיות, וכנראה אתה מכיר אותי בנסיבות האלה. בקשה לי אליך,

אל תנסה לשנות את האחר, פשוט תעצים את מה שאתה. ואהבת את עמיתך. זה עמית בן יגאל, שבעצם היום חוגג יום הולדת 24, ולצערנו נהרג בפעילות מבצעית. ואני חושבת שהקטע הזה, בעיקר בימים כאלה של חוסר אחדות, מאוד מאוד חשוב שנזכור מאיפה התחלנו. עמית היה בן בכור להורים שלו, הוא נולד ברמת גן, התגייס לגולני ב-2017 ושירת בפלס"ר. הוא היה בן 21 בנופלו. ואוהביו, הסתכלתי, גם חקקו על המצבה שלו חלק מהדברים שלו, המסמלים את גאוותו ביחידה: להיות גולנצ'יק זה לא להסתכל לאחור ולזכור שמדינה שלמה מאחוריך. אני חושבת שדווקא ביום כזה של ט"ו בשבט, קודם כול אני רוצה להגיד תודה לנאוה, פגשתי אותה היום במסדרון והיא הזכירה לי את עמית. ואני גם חושבת שכולנו צריכים להיזכר מה באמת מאחד את המדינה שלנו ומה באמת גורם לכולנו לבוא לעבודה הזאת כל בוקר. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ'. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אז על מה נדבר היום? נדבר קצת על ימין על מלא. ימין על מלא, מלא גברים בלי נשים,

על מלא זה דיבורים בלי כיסוי, ימין על מלא זה אנשים ששמים סרטון בטוויטר, במקרה הם השר לביטחון לאומי, שהוא אוכל לאפה אחרי שהוא אמר שהוא יטפל באסירים הביטחוניים, ימין על מלא זה לטפל בפשיעה ולא לעשות דבר וחצי דבר. אבל למה להרוס את היום הזה? בואו נדבר על ט"ו בשבט. ט"ו בשבט מציין תקופת מחצית החורף, שבה העצים מתחילים לצמוח. נהוג לאכול ביום זה מפירות ארץ ישראל, במיוחד מפירות שבעת המינים,

מאחר שמאפייניו ההלכתיים של החג ייחודיים לארץ ישראל, הם באו לידי ביטוי בקהילות ישראל בגולה בעיקר ברמז או בסימן. יש שנהגו לאכול פירות שגדלו בגולה והם דומים לפירות הארץ. בתקופת העליות שלפני קום המדינה ט"ו בשבט גם היה חגיגה בסימן התעוררות האומה לתחיית היישוב בארץ ישראל. מאז מצוין ט"ו בשבט גם כחג טבע, ורבים נוהגים לציין אותו גם בנטיעות עצים ובעיסוק באיכות הסביבה. החל מסוף המאה התשע-עשרה יש מנהג נטיעות על אדמת ארץ ישראל. המחנך חיים אריה זוטא כתב על כך מאמר בעיתון השקפה בשנת 1904, וגם בשנת 1906, באספה השנתית של אגודת המורים העבריים בארץ ישראל, אמר שיום טבע עדיף לקשור לט"ו בשבט ולשלב בו נטיעות. לטענת שוהם, שכתב על זוטא,

שהיה נהוג בארצות הברית בשנים אלה. בתחילת המאה ה-21 הפך ט"ו בשבט גם ליום ציון אקולוגי שבו עוסקים בלימוד ובפועל בפעילות אקולוגית. וכמובן גם זה יום הציון של ט"ו בשבט של הכנסת. מה בין ימין על מלא, ט"ו בשבט והכנסת? אז גם כאן נוטעים. נוטעים עצים, עצים של חקיקה. הנטיעה החדשה שהתבשרנו עליה היום היא הנטיעה של מה שנקרא חוק דרעי 2. חוק דרעי 1,

לא מזמן התכנסנו כולנו בכינוס רב רושם במהירות שיא, ורצינו לאפשר לאדם להיות שר. לא אנחנו רצינו, אתם רציתם, והדבר לא צלח.

אמרו: הוא ייכנס מהדלת, לא מהדלת, מהחלון. ייכנס, ייכנס מכל מקום. מהגג.

חוק דרעי 2 בפתח, חתום, רב-רושם, ביום כינונה של הכנסת בט"ו בשבט, על ידי 64 חברי כנסת של הקואליציה, ואף אחד לא שואל את השאלה הפשוטה, ואף אחד לא אומר, ולא רועדת ידו תחת החוק המושחת. אז איזה עץ נוטעת פה הקואליציה ביום חגה של הכנסת,

שהוא חג הלבלוב? איזה עץ, עץ של פרי ביאושים? עץ של פרי ביאושים אתם נוטעים פה בכנסת ישראל ביום חגה של הכנסת? אם תרצו זה סמלי, אם תרצו סמל גדול עשיתם כאן, ובושה גדולה עשיתם במקביל. אתם נוטעים עץ של שחיתות, שאת פרי הביאושים הזה אתם רוצים שכולנו נאכל.

את זה אתם עושים, את זה אתם עושים ביום חגה של הכנסת בלי בושה, בלי כלימה. אבל אני לא מופתע, כי אני רואה את פרצופכם גם במליאה.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. אומרים פרי באושים. לפחות תדע להגדיר את

תודה רבה, אדוני היושב בראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אני בראשית דבריי רוצה לנצל את הזמן ולפנות לשר התקשורת, ידידי שלמה קרעי.

אני לא יודע אם יצא לך פעם לעסוק בספורט, אבל אותי בספורט לימדו,

שבספורט אתה חייב לדעת להפסיד, וגם לדעת לנצח. אז לצערי הרב, אתה לא ידעת להפסיד בקדנציה הקודמת בסטייל עם פאסון. וכיוון שלא ידעת להפסיד, עכשיו אתה גם לא יודע לנצח בסטייל עם פאסון. אז אתה יכול להמשיך להסית ולהשתלח, אבל אני רוצה להזכיר לך את תיאוריית הגלגל של חברך שר החינוך יואב קיש. הגלגל הזה כבר התחיל להסתובב, והוא ישלים את הסיבוב, ואתה תשב כאן על ספסלי האופוזיציה, ושוב לא תדע להפסיד בסטייל עם פאסון. אדוני היושב-ראש היושב בראש,

ענקית הסייבר חברת Waze, שהשווי שלה 6 מיליארד דולר, הודיעה שהיא מוציאה את הכספים שלה ממדינת ישראל. וזה מגיע אחרי האזהרות של JPMorgan ואחרי JSBC. ברקלי. ואחרי מכתב של 300 הכלכלנים הבכירים ושל נגיד בנק ישראל, שגם היום בוועדת הכספים הוא הזהיר מהנזק שעלולה להסב הפיכה משפטית על כלכלת ישראל, לצמיחה, לרמת החיים של כל אזרח כאן. אז אני כבר לא יודע מה צריך לקרות ואיזה אזהרות אתם צריכים לקבל כדי לעצור את הדהירה המטורפת להפיכה המשפטית. אני חושב שהגיע הזמן, ואני פונה כאן לכל אזרח, לכל אדם שעובד ומשרת. זה הזמן שלנו לקום, של כולנו, במקום שלנו, של כל אחד ואחד, להשמיע קול, להציל את הדמוקרטיה שלנו, להציל את הכלכלה שלנו. כי הקואליציה המופרעת הזאת, לצערי הרב, לא מתכוונת לעצור, אז אנחנו נעצור אותה.

תודה רבה. חבר הכנסת רם בן ברק.

אז אני אומר לא יפה. אתה היית צריך להגיב לו ישר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אפילו לא בדקה, אפילו לא בדקה אני אאפשר לעכב את ההפיכה המשפטית, אמר שר המשפטים. אפילו לא בדקה נעכב, דקה שאולי תמנע מלחמת אזרחים. אפילו לא בדקה נעכב, בשביל באמת אולי לנסות ולשפר את מערכת המשפט, ולא לעשות הפיכה שלטונית. "אפילו לא בדקה" מוכיח מעבר לכל ספק מה מטרת הרפורמה המשפטית של יריב לוין וחבר מרעיו המורשעים והמואשמים. "אפילו לא דקה". בשלוש מילים הם באים ואומרים לנו: אתם לא מעניינים אותנו. אותנו מעניין רק לשלוט ללא גבולות, ללא מצרים. אותנו מעניין אך ורק לבחור את השופטים, לחוקק את החוקים ההזויים, לדכא זכויות נשים, לאסור הפגנות, ולדכא את כל מי שלא חושב כמונו. "אפילו לא דקה" הפרצוף האמיתי של החבורה המסוכנת שהשתלטה על מדינת ישראל. מצד אחד חבורה של נאשמים ומואשמים, שאליהם מצטרפות מפלגות סקטוריאליות לא ציוניות שרוצות אך ורק לחיות על חשבון משלם המיסים הישראלי ולא לתרום כלום לחברה, למעט לימוד תורה, שאני לא מזלזל בחשיבותה אבל היא בוודאי ובוודאי לא מספיקה. "אפילו לא בדקה" חושף את פרצופה האמיתי של הציונות הדתית, שכל מה שמעניין אותה זה איך לחזור למדינת הלכה בארץ ישראל השלמה, גם אם זה על חשבון זכויות אדם, על חשבון ליברליזם, על חשבון החברה החילונית, על חשבון משלמי המיסים, על חשבון ההייטקיסטים. מוכנים לגרור מדינה שלמה להיות מדינת עולם שלישי מפורקת ומפוצלת בשביל לקדם רעיון משיחי, פנטזיה הזויה של ימין הזוי. אפילו לא דקה אנחנו נעצור במלחמתנו אל מול הכוחות שמנסים לחרב פה מדינה. ורק אל תגידו לי שאנחנו מסיתים, מפני שעד היום כל מעשי האלימות ללא יוצא מן הכלל, כולל רצח של ראש ממשלה, כולל זריקת רימון בהפגנה של השמאל, כולל מהתקופה האחרונה, תשאלו את חברת הכנסת הסוררת עידית סילמן מה זה אלימות של הימין, ואולי תרעננו את זיכרונה איזה קריאות היא וילדיה קיבלו, תשאלו את משפחתו של ניר אורבך מה זה אלימות של הימין. ואל תטיפו לנו מוסר. למרות שאני חוזר ומבהיר שאני מסתייג לחלוטין מאמירות של מי שקורא לפעול שלא כחוק, אפילו לא דקה נניח לכם במלחמה שלנו ובמלחמתנו על הדמוקרטיה. ואני קורא מכאן לציבור הישראלי, צאו לרחובות, צאו להפגין, צאו להפגין נגד הממשלה הרעה הזאת, שרוצה לחרב אותנו. ולאנשי הליכוד שעדיין יש בהם איזשהו קורטוב של כבוד, צאו גם אתם נגד מה שיריב לוין וראש ממשלה המואשם בפלילים מנסים לעשות פה.

חבר הכנסת גדעון סער, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מכובדי שר החוץ, בוא נעשה סקירה קצרה, ממצה, של מה שקרה בימים האחרונים תחת הממשלה המתקראת ימין על מלא. ח'אן אל-אחמר, דחיתם בארבעה חודשים. מי הפריע לכם? בג"ץ הפריע לכם?

היה לכם, את התגובה, לא את הביצוע. את התגובה. צריך לבצע עבודת מטה. למה לא פינית בכנסת הקודמת? הריסת מבנה בוואדי קדום, מי הפריע לכם, הייעוץ המשפטי? דחיתם למועד בלתי ידוע.

אין לדעת. קצת לחצים מדיניים, התקפלתם על מלא. בעזה בואו נראה מה קרה יום אחרי יום. אמש ירי מקלעים שהפעיל את הצבע האדום, יום קודם יירוט עקב זיהוי חפץ חשוד בשמי הרצועה, יומיים קודם ירי לעבר שדרות, יום קודם ירי לעבר שדרות, לפני זה ירי לעבר אשקלון, אשכול, שער הנגב. החזרתם על מלא את הטפטוף של הטילים מעזה, שלא היה פה כל הקדנציה הקודמת. ימין על מלא. חיזוק ההתיישבות. דיברתם, הבטחתם אחרי הפיגועים הקשים בירושלים שיהיו צעדים לחיזוק ההתיישבות. איפה הצעדים האלה? חיכיתם. מזכיר המדינה האמריקאי היה, נסע, ואיפה חיזוק ההתיישבות? פעם אחת לא כינסתם עדיין את מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון. מה עשיתם, דבר אחד? הסדרת ההתיישבות הצעירה, אמרתם שזה הדבר הראשון תוך חודש ימים מיום הקמת הממשלה החדשה. הנחתם ועדת שרים על שולחן הממשלה, הורדתם מסדר-היום.

גברתי היושבת-ראש, בדיחה. אמרתי כמה פעמים, יצאתם פיתה, אבל האמת, אחרי התמונה שראינו אתמול, זה יותר הצד של הקבנוס. תודה רבה. חברת הכנסת שרן מרים השכל, בבקשה. איפה שר התקשורת?

יכולה לדבר ללא הפסקה, אין פה שר.

יש שר שם. השר אלי כהן נמצא כאן. אני רואה את השר אלי כהן.

אלי כהן פה.

לא, אבל אני מחפשת את שר התקשורת קרעי, משום שהוא ככה זרק פצצה וברח, ברח עם הזנב בין הרגליים.

כי כשהוא התחיל את הקדנציה הזו, הוא התחיל עם הצהרות בומבסטיות,

אני הולך לסגור את התאגיד ואני הולך לסגור את גל"צ, ואלה עוכרי ישראל, וערוץ 13, 12, ערוצי התעמולה הבוגדניים האלה, ככה הוא היה משנן את התעמולה הזאת. והינה, הינה, הכול משועבד בשביל דבר אחד, אותה מהפכת נתניהו שמדברת על מערכת המשפט, שבכלל לא עושה את מה שהם רוצים לעשות. עובדים על כולם בעיניים, שמו לו תמרור עצור. ותראו איזה חוק הוא מביא עכשיו. אתם יודעים מה זה החוק הזה? זה חוק שהציל את ערוץ 14, ערוץ 9, ערוץ הלא TV. המטרה הייתה לייצר תחרות. אתם יודעים מי חבר הכנסת היחיד שחתום על הצעת החוק הזו? תודה רבה. חברת הכנסת שרן השכל.

כשאני נכנסתי לכנסת, תשמעו סיפור, אני אמרתי, בשוק התקשורת חייבת להיות תחרות. לא יכול להיות שאין תחרות, יש כל כך הרבה חסמים ורגולציה וביורוקרטיה. הסתובבתי בין כל הפחדנים פה, שיבואו לקדם איתי את החקיקה הזו, אפילו אחד לא רצה לחתום על זה. אתם יודעים מה הם אמרו לי? הם אמרו לי, שרן, מה את צריכה עכשיו להיכנס לתוך מלחמה מול ערוץ 12, 13? הרי הם יחרימו אותך. את צריכה אותם, את חברת כנסת חדשה. למה לך עכשיו להיכנס לתוך המלחמות האלה? ואני אמרתי להם בתמימות, לא, במדינת ישראל מגיע לנו שתהיה תקשורת חופשית,

שתביע מספר עמדות. התחלתי לקדם את החוק הזה, ואף אחד לא האמין בהתחלה שאני אצליח לעשות את זה, והינה, תראו, תראו מה קרה. הצלחתי. עכשיו בא שר התקשורת, ועל אותה תקופה שהיה אמור לתת להם תקופת הסתגלות כדי להגיע לאותה רגולציה כמו ערוצים 12 ו-13 וכו', כדי שיוכלו להתחרות איתם, הוא רוצה לתת להם עוד שנה. אגב, אנחנו רצינו לתת להם עוד שלוש שנים. אז הוא מביא עכשיו חקיקה שעוד נותנת להם פחות ממה שהקואליציה הקודמת, זאת שהוא קרא לה "בוגדנית",

שסותמת את הפיות, אנחנו רצינו לתת להם עוד שלוש שנים כדי להתאפס על כל הרגולציה המטורפת הזאת, והוא עכשיו בא ואומר לנו: אני רוצה לפתוח את שוק התקשורת? כמה בלופים עוד הוא ינסה למכור לציבור הישראלי? שר התקשורת קרעי, אתה מאוגף, אתה לא יכול וכנראה לא תצליח לקדם כמעט שום דבר ממה שאתה רוצה, כי כל המשאבים הנוכחיים, כל הרפורמות הבומבסטיות שכולכם תכננתם, הכול נמכר בנזיד עדשים בשביל אותה רפורמת נתניהו, שמנסה לערוך שינויים במערכת המשפט. תעשה כמה דברים בודדים, תעשה את הקומבינות האלה איך אנחנו ממנים את השר הזה ואת השר הזה, פסקת התגברות כדי למנות שר. מי מדבר בכלל על ביטחון?

על הקומבינות שלהם ואיך להשיג מימון לדבר כזה או אחר. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת שרן מרים השכל. חבר הכנסת רון כץ,

תודה רבה, גברתי. חבריי חברי הכנסת, אני בוחר להקדיש את הנאום הזה לשר לענייני פיתות וטיקטוק, ששנת 2023 כנראה תיזכר כשנה שבה ראו אותו הכי פחות. אני אתחיל בלהזכיר לנו ולכל עם ישראל כל מיני אמירות של השר בעבר: הגיע הזמן לנקוט יד קשה במחבלים, הגיע הזמן לעשות סדר,

היו לו גם הרבה תנועות, הגיע הזמן להחזיר את הביטחון לרחובות, הגיע הזמן לשנות את המשוואה, יש לשטח כל מקום שממנו יורים טילים, גם אם מדובר בבתי חולים, כל טיל על הדרום, 50 מחבלים מתים, אנחנו נשים סוף להפקרות ולא נתקפל.

מה קרה מאז? נגמר הקמפיין, ואני רוצה לעדכן מה קרה בחודשיים האחרונים.

ב-11 בינואר, פיגוע דקירה בדרום הר חברון, מחבל דקר גבר בחוות יהודה ליד היישוב. ומה קרה? השר, דממה, 14 בינואר, חוליית מחבלים מהג'יהאד האסלאמי ביצעה פיגוע ירי מכלי רכב אל עבר כוח מסיירת חרוב, והשר, דממה, 17 בינואר, קצין במשטרה הפלסטינית ביצע פיגוע ירי אל עבר כוח צה"ל באזור חלחול,

דממה,

במהלך פעילות כוחות צה"ל בג'נין חייל נפצע קל כתוצאה מהשלכת מטעני חבלה, והשר, צרצר, 21 בינואר, ניסיון פיגוע דקירה בחוות אפרים ליד רמאללה,

היה עסוק בפיתות כנראה באותו רגע, 25 בינואר, ניסיון פיגוע דקירה בצומת קדומים, נכון, לא שמענו אותו גם שם, 27 בינואר, פיגוע ירי בנווה יעקב, שבו נרצחו שבעה בני אדם ונפצעו שלושה, והשר, קם משולחן השבת,

27 בינואר, יידוי אבנים ליד יצהר, 28 בינואר, פיגוע ירי בעיר דוד בירושלים, שני ישראלים נפצעו באורח קשה,

דממה, 28 בינואר,

ניסיון פיגוע ירי בבקעת הירדן, שני מחבלים נכנסו למסעדה בצומת אלמוג, ירו כדור, למזלנו מעצור בנשק מנע פיגוע עם נפגעים רבים. יש פה עוד רשימה ארוכה של אירועים שקורים כל יום במדינת ישראל.

דממה. והבושה הגדולה ביותר זה שבקדנציה הקודמת, עוד לפני שכוחות הביטחון היו מגיעים, לפני שהצלמים והכתבים היו מגיעים, היינו רואים את שר הטיקטוק מגיע לשם ומתעמת עם הכוחות, והיינו רואים אותו מתעמת עם השר לביטחון פנים לשעבר והיינו שומעים אותו עם הצהרות שלא נגמרות. ומהיום שהוא נכנס לתפקיד הוא קודם כול דאג לשנות את שם המשרד, אחרי זה דאג לנסות להכפיף את המפכ"ל באיזה פקודה הזויה חדשה למרותו, ומאז ועד היום השר הזה לא עושה כלום.

אין שר. חבר הכנסת רון כץ, במילה, אין פה שר. זה כבר נוהל של הקואליציה. אתה פשוט יכול להמשיך לדבר. אתה יכול להמשיך לנאום. אתה יכול לחזור על דבריך כשהוא ייכנס, כי חשוב שהוא ישמע. אני אמתין לשר.

אה, זה גם שר החוץ. בבקשה, יש לך דקה כדי להשלים את דבריך. תודה רבה.

מה שאנחנו רואים מאז ועד היום זה שהקמפיין נגמר, אבל הביצועים הפסיקו, והמשרד לביטחון פנים, או המשרד לביטחון לאומי בשמו החדש, מי שמנסה להבין מה קורה שם לא מצליח לקבל תשובות. ומי שמגיש שאילתות לכנסת הזאת, הן אפילו לא עולות, בשביל שהשר לא יבוא ויגיד מה קורה שם. ניצבים לשעבר, סגן השר לשעבר, כל מי שמעורב ומכיר את פרטי האירוע יודע רק דבר אחד: יש שם כאוס, תוהו ובוהו וברדק. הדבר היחיד שאנחנו רואים הוא שמתעסקים במיטות קומתיים, מתעסקים בפחמימות, מתעסקים בהרבה הרבה שטויות, אבל ביטחון אישי אין. אני רוצה לסיים במקרה המזעזע שקרה בגדרה, שהוא פשוט מחדל. ושוב, השר צרצר. ועד היום לא הגדילו את תחנת המשטרה. שוטר נוסף אחד לא הגיע למקום הזה. בדקתי היום, עוד לפני שהגעתי היום, בדקתי מה נעשה. יושב פה ניצב לשעבר מיקי לוי, הוא יכול להגיד לך אחרי זה מה נעשה במקום הזה. לא נעשה כלום.

כן נעשתה עבודת חקירה טובה ומהירה של משטרת ישראל, לא קשור לתחנה המקומית, כי השר לא הקצה אפילו שקל לטובת תושבי המקום. אני מבטיח לך שכשאני אגיע לשם, אנחנו נעזור להם.

תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ. חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, ביטון את יודעת להגיד. בוודאי. שלוש דקות לרשותך. אם נוח לך, את יכולה בטהובן, אם זה יותר מסתדר לך. שלושה נושאים על הפרק. 1. חברי המליאה, אני משבח את הערניים. אני רואה אתכם פה, לימור וטייב וכל החבר'ה. למה אתה מזכיר רק את הקואליציה? ופנינה וכל מי שכאן. ולזימי. אנחנו מכנסים את הוועדה לפיתוח הנגב והגליל, ועדה שקמה בהסכמה בין אופוזיציה לקואליציה. יהיו בה חברים מאופוזיציה וקואליציה, ונעבוד ביחד. הנגב והגליל ראויים לתשומת לב של חברי הכנסת. זה יהיה ביום רביעי בשעה 09:00 באולם ירושלים, פתיחה חגיגית, ששם כל אחד יציג נושא שהוא מבקש בתוך דקה, מה הוא רוצה שהוועדה תדון בו ותקדם בנגב ובגליל. ואנחנו מתחייבים לאורך שנות עבודת הוועדה לקחת את הנושאים הללו ולעבוד עליהם. זאת ועדה שתצא לשטח. נבחר לה, בעזרת המזכיר של הכנסת, איש רציני ומסור בשם אמל, אני לא זוכר את השם משפחה, קצין דרוזי מסור, בחור עלא כיפאק. אנחנו נכנס את הוועדה הזאת ביום רביעי, וכל שבוע, בעזרת השם, נצא לשטח וגם נעשה ישיבות בשטח וגם נעשה ישיבות משותפות עם ועדות. אני כבר סגרתי עם חבר הכנסת טייב, יושב-ראש ועדת חינוך, שנדון בסוגיית הרופאים בנגב ובגליל, זמינותם, ההכשרה, המקומות שפתוחים להם, ההישארות. יש הרבה סוגיות, המון עבודה. זה דבר אחד. דבר שני, לפני שנה קיימתי שני דיונים דחופים בוועדת כלכלה בשל נפילת המבנים בחולון ובבת ים. הנושא הזה פרוץ בישראל. מאות ואלפי מבנים בסכנה, וככל שאתה הולך לפריפריה, לשבר הסורי-אפריקאי, החל מקריית שמונה, חצור, בואכה בית שאן ואילת, אלה הערים המסוכנות, ושם יש הכי פחות התחדשות עירונית, שנועדה לבסס בניינים בישראל, כמעט אפס התחדשות עירונית.

בכוחותינו הדלים, בכספי משרד הביטחון, נעשה פיילוט.

מימנו ואישרנו בקריית שמונה לעשות גם מיגון וגם ביסוס, אבל המבנים הללו בסכנה, וזאת קריאת השכמה. היום רעידת אדמה בטורקיה עם מעל 2,000 הרוגים ואלפי פצועים, וטוב עשתה מדינת ישראל שהגיבה ושתשלח משלחת סיוע. אני רוצה לשבח גם את שר החוץ שהתבטא ושיפעל בעניין הזה. אבל אני אומר לממשלה, ואני כן רוצה להגיד מילה טובה לשר השיכון החדש, הוא לא נושא באחריות להזנחה של הנושא הזה, אבל הוא כינס דיון חירום. אם לא יתחילו לטפל בבעיה הזאת אנחנו נמצא פה אסון לאומי. הדבר הזה כתוב וחרות. בצפת כבר הייתה רעידת אדמה שהרגה מאות, אולי אלפים, לפני יותר מ-100 שנה. אנחנו לא יכולים להסתמך על הנס. הנס דילג עלינו. יש לנו זמן להיערך, אבל אם לא ניערך, אנחנו נהיה בבעיה. והדבר האחרון, שר החוץ, אני מבקש את הקשבתך.

שר החוץ אלי, שר החוץ אלי, שר החוץ, אני רוצה להגיד לך משהו. דיברתי פה היום על המדינות שאוהבות אותנו, ואתה יודע על אלבניה, על מה שהיא עשתה למעננו, שהיא זרקה את איראן מהמדינה, שהיא הצילה בשואה. הם אומנם 60% מוסלמים, אבל כל כך מתונים. ויש המון קשיים ותלונות של תיירים מהאמירויות, ממרוקו, מאלבניה, לבוא לארץ ולהתקבל כמו שצריך בשדה התעופה. עכשיו, בידוק ביטחוני חייב להיות, אבל הוא צריך להיות משוכלל ומסביר פנים ומהיר, כדי שהתייר שבא אלינו לא יחווה חוויה שלילית. אני מבקש ממך לכנס אנשים מרשות האוכלוסין, ממשרד הפנים, ממשרד התיירות והחוץ, לפתוח את השערים לאזרחים האלה, שיבואו לפה בשמחה. כבר עשרות אלפים הלכו לאמירויות,

ולמרוקו. מאות אלפים הולכים, והם לא באים, כי החוויה להיכנס לארץ היא קשה. אני מבקש ממך, השר, שתכנס דיון בנושא. אתה מסכים? אני מוכן ללמוד את הנושא, תודה, אדוני השר. אני מעריך מאוד. תודה רבה, חבר הכנסת ביטון. רק משפט על האמירה שלך. קודם כול, ברכות על הוועדה. יש חשיבות גדולה, מי כמוני יודעת, גם לנגב, גם לגליל. רק למה בשעה 09:00? הם באים מהקצוות. רחמים, כדי לאפשר לכולם להגיע. אין לנו חדר בכנסת, אז אנחנו חרוצים ולקחנו את החדרים שפנויים בבוקר. אין לנו חדר פנוי לוועדה, זה השיקול היחיד. אז צריך לראות איך עוזרים להם, אבל תבואו. למען הנגב והגליל, תשכימו.

אבל צריך לעזור לאנשי הגליל והנגב להגיע בשעות כאלה.

אבל אנחנו בוועדה חייבים לעשות דיונים מוקדם, כי האולמות תפוסים.

תודה רבה לך. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. חברת הכנסת דבי ביטון,

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, כבוד השר, כנסת נכבדה, בשבועות האחרונים, הנושא אומנם עלה כאן היום, אבל אני מוצאת חובה, גברתי, כתושבת שדרות, להמשיך להתריע על מצב, כבוד יו"ר הישיבה,

אוקיי, אני עוצרת. את יכולה לדבר, אה, הינה הוא חוזר. אני מתחילה, שלוש דקות מחדש. בבקשה. אני רוצה להתייחס לסיסמה המפורסמת "טפטופים". לאחרונה אנחנו חווים קסאמים, חווים התראות. עכשיו, אני חייבת, גברתי, להסביר. ברגע שיש התראה, זה לא משנה מה גרם לה. בין שזה במקרה, בין שזה באמת היה קסאם, הלב של הילדים, של התושבים, בו ברגע נהרס. אני אומר לגברתי מעבר זה: אתמול היה צבע אדום, והייתי צריכה לרוץ לממ"ד, לרוץ, כי אי-אפשר ללכת, ובדרכי גם חטפתי מכה בזרת בסלון, אז החלטתי שאני כבר מוותרת על הממ"ד, כי הכאב היה כזה עצום שאת כבר לא יודעת ממה את רוצה לחשוש. עכשיו, בואו תחשבו על הילדים, על ההורים. אני אומרת: יש לי געגועים לממשלה הקודמת. היה לנו שקט, היה מבצע, הדברים עבדו כל כך נכון. מה מונע להמשיך את אותו קו? יש נבחרים, נבחרתם ברוב, הללויה, מקבלים את הבחירה באהבה. עם זאת, לא יעלה על הדעת ששום דבר לא קורה. שימו לב במה אנחנו מתעסקים: מתעסקים שעות בוועדת חוקה ברפורמה,

מצילת חיים. חוק דרעי על הפרק. מתעסקים בכול, רק לא בחיי ילדים, לא במצב הביטחוני הקשה שיש בדרום. לא שמעתי על עוד הרחבה של מקלטים. במבצע חומת,

שומר החומות? בשומר החומות,

הקסאמים והארטילריה הגיעו עד 40 ק"מ. למה לא לחשוב איך למגן אותם? למה לא למצוא פתרון? האם הם מבחינים, כשהם זורקים, בין 4 ק"מ ל-7 ק"מ? לא יעלה על הדעת, גברתי. המצב הוא קשה. הנוער, הילדים, דבי,

במקום מטוס אפשר היה למגן את כל עוטף עזה שלוש פעמים.

בימים אלה מדברים על הקמת יישוב, ואני מברכת על הקמת יישוב. אבל בואו תטפלו קודם כול ביישובים שקיימים, בואו תטפלו באנשים, יותר מרכזי חוסן, תביאו עובדים סוציאליים לבתי הספר. אתם לא מבינים איך הנוער שלנו באזור, תפסיקו להתעסק במה שפחות חשוב. אתם רוצים רפורמות? תעשו רפורמות, רק תנו עדיפות, קודם כול, לחיים האמיתיים, ליוקר המחיה, למצב הביטחוני, למצב הנפשי, למה שקורה בדרום, ולא רק בדרום, אני מעריכה שיש גם בצפון באותה מידה. ואני קוראת מכאן, כתושבת שדרות: די, תתעוררו על עצמכם. זה לא יעלה על הדעת. אני שלושה חודשים בכנסת הזו, ואני המומה.

אולי כבר לא מופתעת. 12 שנים לא קרה כלום, וחשבתי שכל היום עובדים למעננו. מסתבר שהייתה פה ממשלה אחת שעבדה למעננו. אני קוראת לכם מכאן: תתעוררו, בבקשה, וקחו לידיכם את האחריות.

תודה רבה, חברת הכנסת דבי ביטון. חבר הכנסת מתן כהנא, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. יש פה שר מקשר? כן, יש. בימים האחרונים אנחנו שומעים הרבה מאוד הטפות מוסר משרים על השיח ועל איך צריכים לגנות וכו'. והאמת, אנחנו מגנים בכל תוקף כל דיבור שקורא לאלימות, כל דיבור שקורא לשיח של חרמות וכו'. אבל לקבל את הטפות המוסר האלה מאנשים שהיו גדולי המסיתים נגדנו בשנה וחצי שאנחנו היינו בממשלה, זה פשוט מביך ומביש. אבל אני אשמור את זה להזדמנות אחרת. הגמל לא רואה את הדבשת של עצמו. לא, זה פשוט לא ייאמן. זה פשוט לא ייאמן. שייזכרו רגע איך הם הגיבו כשתקפו את השרה עידית סילמן. אני אמשיך לקרוא את המאמר משבת, לפני שבוע וחצי, של ישראל בעשור השמיני. גמרנו לדבר על צרפת, ונעבור לדבר על ישראל. מדינת ישראל בעשור השמיני, בשני העשורים האחרונים חודדו השסעים התרבותיים בין הקבוצות השונות של החברה הישראלית. הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא שובה של העדתיות כגורם משמעותי בפוליטיקה הארצית. אירועי שומר החומות החזירו בעוצמה רבה את שאלת מקומם ומעמדם של הערבים אזרחי ישראל, לאחר 20 שנה שקטות באופן יחסי.

המציאות החברתית מורכבת יותר. ישנם בהחלט וקטורים שפועלים בכיוון הפוך, כגון השתלבות של חרדים בשוק העבודה ונכונות של חלק מהציבור הערבי להשעות את המאבק הלאומי. המגמה הראשונה באה לידי ביטוי במקומות העבודה, והאחרת זכתה לייצוג פוליטי בדמותו של מנסור עבאס. איזה מן הווקטורים יגבר? מדינות וחברות אינן מידרדרות ברגע אחד למלחמת אחים. אחד התסכולים הגדולים ביותר בלימוד ההיסטוריה הוא ההבנה שלאורך הדרך לתהום היו פזורים מספיק תמרורי אזהרה, ולצידם הזדמנויות לא מנוצלות להיחלץ מהנתיב שבו ההיסטוריה צעדה. אחד המאיצים המשמעותיים ביותר, המשמש גם תמרור אזהרה לקראת התפרקות החברה, הוא משבר פוליטי חמור שאיננו מאפשר יציבות שלטונית. בשלוש השנים האחרונות חווינו משבר פוליטי שלווה בשאלות משפטיות ציבוריות חמורות, כגון חילופי שלטון מסודרים, מעמדו של יושב-ראש הכנסת ואחריותו ועוד.

המשבר הפוליטי לא פגע באופן חמור בתפקוד הסדיר של המדינה בשל החוזק של המוסדות הממלכתיים שנבנו בעשורים האחרונים. הנזקים של המשבר הפוליטי באו לידי ביטוי בתחושת חוסר יציבות שחלחלה לחלקים רבים באוכלוסייה. תחושה זו הביאה מצידה את החברה הישראלית לקראת תמרור האזהרה השני, עלייתן של תנועות קיצוניות שמזהות את המשבר התרבותי-חברתי ומצליחות לשאוב ממנו כוח, אני אגמור את הפסקה. אין דרך אחרת להסביר את עלייתו המטאורית של בן גביר, מגורם שולי בקצה הקשת הדתית לכוח פוליטי שזוכה לאהדה רחבה. זה לא המקום לנתח מה בדיוק יש בעוצמה יהודית ובאיתמר בן גביר שקוסם לאנשים כה רבים. הדבר החשוב הוא שעצם עלייתו הוא תמרור אזהרה שמלמד על צורך ונכונות של אנשים רבים, רעיונות שבעבר הלא-רחוק נראו מעבר לסביר ולמקובל.

תודה רבה. בחוק הבא. יפעת, עוד פעם אין שר, לדעתי. טוב, אנחנו שוב ללא שר. דינמיקה קצת מוזרה, הייתי אומרת. אנחנו נחכה לו שייכנס.

חבר הכנסת מאיר כהן? אוקיי. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, רשימת הנרצחים בחברה הערבית הולכת וגדלה. האמת שחשבתי על הרשימה וניסיתי למצוא תיאור, ביטוי, לכך שהרשימה גדלה ומתרחבת. גדילה, לרוב, זה משהו שאמור להיות חיובי. וגם מתרחבת, חיובי.

בסופו של יום, אנחנו מול מציאות עגומה, קשה, שחורה. היום בשעות הערב נרצח עוד צעיר מהיישוב טובא בצפון. והעניין הוא לא המספרים. אנחנו כבר במספר 13, אבל העניין הוא בכלל לא המספרים. מאחורי המספרים יש חיים שלמים שנגדעים, שהיו אמורים

בצורה אחרת. צעירים שאולי חלמו על להקים משפחה. אימא כמו אימא של חאלד ועלי, שחלמה על היום שתראה את הבנים שלה מקימים משפחה, ולראות את הנכדים שלה, והיא רואה אותם נרצחים מול העיניים שלה בכניסה של הבית,

ואנחנו כאן, בכנסת, מנסים לחוקק חקיקה כל כך מהירה, שאמורה לתת מענה לטובת אנשים ספציפיים, ושוכחים ממה שקורה בתוך החברה. הייעוד שלנו כאן זה לעבוד למען החברה שלנו. במקום לקחת את התוכנית שכבר קיימת, של המלחמה בפשיעה ואלימות בתוך החברה הערבית, אנחנו מתעסקים בדברים דברים אחרים. ובינתיים הרשימה הולכת ומתמלאה. ואני אומרת ושואלת: איפה זה מעמיד אותנו? איך אנחנו יכולים לצאת מכאן ולהסתכל על עצמנו במראה? אני לא רוצה לשתף אתכם במה שנכתב ברשתות בחברה הערבית. כאילו שאנחנו, חברי הכנסת הערבים, בידינו המקל הזה, לא יודעת איך לקרוא לזה, שיכול להפוך את כל הדברים בשנייה, נא לסכם. אבל אני אומרת שהאחריות היא לא על הח"כים הערבים. האחריות היא על הממשלה, על רשויות המדינה, על כלל הח"כים כאן, כי בסופו של יום, זו לא רק החברה הערבית, זה יגיע לכלל החברה, וחבל. תודה רבה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. חבר הכנסת מנסור עבאס, בבקשה. חבר הכנסת מנסור עבאס? חבר הכנסת מיקי לוי,

תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, האמת היא שאני שומע יותר ויותר מיום ליום אצבע מאשימה כלפי חברי האופוזיציה: בגללכם בורח ההון, בגללכם יש פגיעה כלכלית. בואו אני אלמד אתכם. אלה שמשמיעים את קולם, 300 הכלכלנים ששלחו את אותו מכתב לראש הממשלה והזהירו מפני הפגיעה של המהפכה המשטרית בנושא הכלכלי, לא היו צריכים את האופוזיציה. היו בתוכם שלושה נגידים שעבדו עם נתניהו. היו שם שני כלכלנים בכירים, פרופסורים לכלכלה, יוג'ין קנדל, היועץ הכלכלי האישי של נתניהו, שהצטרף למחאה הזו של הכלכלנים. נשיא צרפת לא היה צריך את האופוזיציה, הוא לא יודע בדיוק מה קורה, לנו אין קשר לנשיא צרפת. שר החוץ של ארצות הברית, שביקר כאן, לא צריך את האופוזיציה. הוא יודע בדיוק מה ההפיכה המשטרית והפגיעה במדינה הדמוקרטית. לא מצא ראש הממשלה אפילו כלכלן אחד שמזדנב עם תואר שני בקצה הרשימה שיבוא ויסייע בידו להסביר שזה לא יקרה, כי זה יקרה. כל יום חברה אחרת מושכת את הכספים, כל יום מגבילים את ההשקעות במדינת ישראל.

הינה, אני קורא מפה: אל תוציאו את הכספים ממדינת ישראל, זה העתיד שלנו, העתיד של ילדינו, תמשיכו להשקיע. אתם חושבים שהקריאה הזו תעזור? אותם אנשים, שכל בראשם, עיניים לראות, אוזניים לשמוע, והם רואים מה נעשה פה. אתם מבצעים מהפכה משטרית,

אנחנו כבר התרגלנו. אמרה היושבת בראש שיש כאן איזו דינמיקה מוזרה של כניסה,

אתה יודע כמה פעמים היושבת-ראש בתור שרת החינוך ישבה בקצה? לא ישבת בקצה? לא, היה שיח על זה שיוצאים ונכנסים.

היא ישבה באולם, לא על זה שהוא יושב בקצה?

לא, היא ישבה באולם, היא לא יצאה. היא ישבה בקצה פה, בדיוק איפה שהוא יושב. היא ישבה בקצה ולא יצאה.

להמשיך בהשקעות, בסוף תהיה פגיעה כלכלית. פגיעה, אני מסיים, בעוצמתו וכוחו של בית המשפט העליון להגן על האזרח, להגן על החברות האלה בטלה בשישים עם ההפיכה המשטרית.

תודה רבה, חבר הכנסת

חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, האמת, נעמה, לאן את הולכת? זה מה זה במיוחד בשבילך.

שבי. האמת ששמתי לב שבשבועות האחרונים יש בקואליציה ירידה במורל בגלל הלילות הארוכים שהם צריכים לבלות פה, הם לא רגילים, והחלטתי לנצל את הזמן שלי על הדוכן קצת אחרת,

לכבוד ט"ו בשבט. אנחנו נעשה שעשועון. קוראים לשעשועון "ישראל הראשונה, ישראל השנייה". בכל פעם אני אציג לכם כמה פרטים על אחד מחברי הכנסת ואתם תצטרכו להגיד לי האם הוא מישראל הראשונה או מישראל השנייה. לא איך קוראים לחבר הכנסת, רק מה דעתכם, מאיזה ישראל הוא, בסדר? אגב, השעשועון מוקדש באהבה גדולה לאבישי בן-חיים. אז נתחיל. נעמה, בבקשה, משתתפת בשעשועון. רק בצורה מכובדת, בבקשה. כבר זכיתי במקום הראשון היום בבישול, בואו נראה עכשיו בשעשועון. אה, כן? בסוף הדגים זכו? מרוקו, חייבים לזכות. אין פה, אתם מפריעים בשעשועון. סליחה. זו מרוקאית ממגדל העמק, לא סתם. אני מבקשת להוסיף לי זמן. זו הדינמיקה שיצרת.

שאלה ראשונה: היא בת לעולים מעיראק ורומניה, גדלה במשפחה מרובת ילדים, הבכורה מבין שבעה, נולדה ברמלה, גדלה בדיור ציבורי בעפולה, ישראל הראשונה או ישראל השנייה? חצי עיראקי, חצי רומני, גדל בעפולה, זה אני.

לא שאלתי מי חבר הכנסת. ישראל הראשונה או ישראל השנייה? ישראל השנייה. תודה רבה. אגב, זאת אורנה. מה זה הראשונה והשנייה? אנחנו שואלים את אבישי. אני פשוט מנסה להבין. אורנה, את גם חצי עיראקית חצי רומנייה? אבא שלי רומני ואימא שלי עיראקית. גם אני, אותו דבר. אז מה את עושה שם? ושניכם מהצפון. אתה רואה? ואתה קורא לי פריבילגית בלי בושה. בדיוק העניין של השעשועון. אבל עזבת אותנו בעפולה, בגלל זה. אופיר, בוא נראה אם תצליח לענות על זה,

אז כדאי שלפחות נספיק עוד חבר כנסת אחד. הוא בנו של פרופסור מפורסם, נולד בתל אביב, גדל בקטמון בירושלים, חי עם משפחתו בישראל ובארצות הברית לסירוגין, עשה תואר ראשון ושני בארצות הברית, עמד בראש מכון מחקר, ישראל הראשונה או ישראל השנייה? זה ההוא שהתחתן עם גיורת קונסרבטיבית? כן. אה, נו, אני יודע על מי את מדברת. ישראל הראשונה? זה שהזמין חשמלאי ביום כיפור? ישראל הראשונה? אוקיי. יאללה, עוד אחד. הסתיים הזמן. אחרון, אחרון, בשביל השעשועון. אוקיי, מהר. נולד במרוקו, עלה בגיל שש לישראל היישר למעברה בדרום, גר כל חייו בפריפריה, לחם במלחמת יום הכיפורים בנח"ל המוצנח, ראשונה או שנייה? שנייה. תודה רבה. מאיר כהן. אנחנו נמשיך בפרק הבא.

כן, אנחנו נצטרך להבין רגע את הרעיון גם. תודה רבה, חברת הכנסת יסמין פרידמן. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. שלוש דקות לרשותך.

כבוד היושבת-ראש,

אתמול בוועדת החוקה קראתי לציבור לצאת במרי אזרחי בלתי אלים, לשטוף

הרחובות ולשתק את המשק בשביתה כללית כנגד ההפיכה המשטרית. יושב-ראש הוועדה, שעכשיו גם לא מקשיב וגם מפריע, טען שקריאתי, ואני מצטט אותו: בלתי מקובלת בכנסת. עכשיו אני רוצה לשאול אותו: בשנת 1975 שמחה ארליך, מבכירי הליכוד, שר האוצר וסגן ראש הממשלה בממשלתו הראשונה של בגין, קרא למרי אזרחי נגד התוכנית הכלכלית של ממשלת גולדה, ואפילו הצהיר שהוא יעמוד בראשו. עשור יותר מאוחר, ראשי הימין ההתנחלותי, אליקים העצני ומשה לוינגר, קראו למרי אזרחי של המתנחלים בתמיכה של חבר הכנסת דאז חיים דרוקמן. גם ב-2005 אותו דרוקמן קרא למרי אזרחי שישתק את המדינה אל מול תוכנית ההתנתקות. אני שואל את עצמי, האם יושב-ראש ועדת החוקה רואה גם באלה קריאות בלתי מקובלות או שכהרגלו באי-הקודש, יש אצלו הבחנה ותפיסות של איפה ואיפה? לפני כשלוש שנים, במרץ, יומולדת שלוש, מספר שרים, יריב לוין, שהיה שר התיירות, אמיר אוחנה, בצלאל סמוטריץ' קראו ליושב-ראש הכנסת דאז יולי אדלשטיין להפר את פסיקת בג"ץ ואת המלצת היועץ המשפטי לכנסת, חברי הכנסת, יש יותר מדי רעש באולם. ולא לכנס את המליאה לבחירת יושב-ראש חדש. אדלשטיין צייץ, והפסיקה של בג"ץ הופרה. אמות הסיפים לא רעדו ולא נעו. במבט לאחור ניכר שהיו אלה ניסוי כלים ויריית פתיחה להפיכה המשטרית של עכשיו. כפי שצפה אז עידו באום, שכתב בדה מרקר ב-25 במרץ 2020: אדלשטיין הפר את פסיקת בג"ץ והתחיל את הדרך לאנרכיה. "הודעתו של אדלשטיין כי הוא אינו מכבד את פסיקת בג"ץ היא צעד הרה גורל. היא מדרדרת את ישראל במצב חירום במדרון תלול לאובדן שליטה. אם יו"ר הכנסת מפר צו של בג"ץ, הערכאה השיפוטית הבכירה ביותר במערכת האיזונים והבלמים של המדינה" שעכשיו כמובן הורסים, "זה מסר לכך שכל דכפין יכול להתעלם מבית המשפט". היום התקדים הפך לשיטה. התעלמות גורפת, כוחנית ושיכורת כוח מעמדות היועצים המשפטיים, משפטנים,

כלכלנים והיסטוריונים, לא פחות חשוב, ובעיקר מרבבות האזרחים המפגינים. כל מי שמתנגד להפיכה, אנא לסכם. תני לי עוד 20 שניות, בבקשה. תודה. כל מי שמתנגד להפיכה מוכר כפריבילג ואליטיסט, אפרופו השעשוע של יסמין. זהו פופוליזם פשיסטי למהדרין, ההופך כל מתנגד לאויב שדמו מותר. אבל זה קשקוש והטעיה, ההפיכה שלכם תפגע קודם כול דווקא בשכבות המוחלשות, אלו שכביכול אתם מדברים בשמן. הצהרה של חוקרי מדיניות ציבורית מלפני כמה ימים אומרת, אני מצטט ומסיים: "את מחיר הפגיעה בתפקודם של גופי הממשלה והמדיניות ישלמו כלל האזרחים והתושבים בישראל ובעיקר אלה המשתייכים לשכבות החלשות בחברה". תודה רבה. בהפיכה כזאת לא נאבקים בנימוס ובנחמדות אלא בנחישות ובנחרצות. לכן אני קורא כאן שוב, חוזר על הקריאה שלי מהוועדה: מרי אזרחי לא אלים,

תודה רבה, חבר הכנסת עופר כסיף. חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אנא, השתדלו לעמוד בזמנים. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, 23 מנכ"לים במשרדי הממשלה מונו מאז הקמת הממשלה החדשה. 23 מנכ"לים, מתוכם אפס נשים, אפס עגול. נכון לסוף שנת 2021 חיות בישראל בערך 4.8 מיליון נשים. השר אלי כהן, שר החוץ, אין אישה אחת בישראל שמתאימה לדעתכם, לדעתך, לשמש כשרה? כמנכ"לית? בטח שיש. איך אני יודע? כי בממשלה היוצאת מונו תשע נשים למנכ"ליות משרדים ממשלתיים,

לא מיניתם נשים כי אתם לא סופרים נשים. איזה מסר אתם שולחים לנשים בישראל, לנערות שיושבות שם בבית ומביטות להנהגה בירושלים? שזה גדול עליהן, שהן פשוט לא יכולות? תתעסקו במה שאתן טובות בו זה המסר שאתם שולחים? נראה לכם? הדרת נשים. מה, אנחנו בימי הביניים? יש לי חדשות בשבילכם, ממשלה חשוכה: נגמרו הימים שבהם יושבים רק גברים סביב שולחן מקבלי ההחלטות. לא כי מישהו צריך לעשות טובה לנשים, אלא כי נשים מוכשרות, יכולות ונחושות לא פחות מגברים, כי מגיע להן שוויון הזדמנויות מלא מלא. מעל הכול, כי הדרת נשים פוגעת בציבור הישראלי, כי כל שולחן שחסרות סביבו נשים מייצר החלטות פחות טובות. באימא שלכם, מנו נשים. בינתיים תתביישו לכם. תודה רבה, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. חבר הכנסת חמד עמאר,

גברתי היושבת-ראש, בממשלה הקודמת, שהייתי בה שר במשרד האוצר, אישרנו תוכנית חסרת תקדים למגזר הדרוזי, 3 מיליארד שקלים. בתוך התוכנית סבסדנו את נושא חיילים משוחררים ב-90% ממחיר הקרקע וב-90% בתשתיות, עד 400,000 שקלים. בסוף השבוע הזה ישבתי עם צעירים דרוזים שזכו במכרז של חלקות לחיילים משוחררים. ישבתי איתם עם הרגשה מאוד טובה,

התוכנית שהכנו אמורה לעזור להם בצורה בלתי רגילה. אחרי הרבה שנים, מצוין היה. מה מתברר? שמשרד השיכון ומינהל מקרקעי ישראל הכניסו כל מיני סעיפים שם: ישן מול חדש, שאני לא יודע מה זה, מבני ציבור, למרות שבתוך התוכנית מימנו מבני ציבור והתפתחות אזור תעשייה. הסעיפים האלה הביאו לכך שהחלקה לא רק שלא ירדה בשקל אחד,

אותם צעירים לא יכולים לרכוש את הקרקע. אני לא מבין ולא מצליח להבין. אני שלחתי לשר השיכון לפני שבועיים מכתב בנושא. עד עכשיו לא קיבלתי שום התייחסות לנושא. אני לא רואה אותו כאן במליאה כדי שאוכל לדבר איתו. אני לא מצליח לארגן ישיבה עם שר השיכון, לראות איך אנחנו באמת מוזילים את החלקות לפי התוכנית שאנחנו בנינו, דהיינו 90% ממחיר הקרקע, 90% בתשתיות. אל לנו לשכוח שאותן קרקעות שמפתחים עליהן את שכונות החיילים המשוחררים הדרוזים, הן קרקע פרטית של הדרוזים שהופקעה בקום המדינה. אצל הדרוזים הפקיעו יותר משני-שליש של הקרקע הפרטית. היו לנו הרבה קרקעות, היום כמעט אין לנו קרקעות, אין תכנון ביישובים. לעומת זאת שמנו תקציב לתכנון, והעברתי את תקציב התכנון לשנתיים בשנה אחת. אבל בגלל שכל הוועדות תוקעות את התכנון, אנחנו לא מצליחים לתכנן ולא להתקדם בנושא תכנון. לכן אני מכאן פונה לשר השיכון. תבדוק את הנושא של חלקות לחיילים משוחררים. יש עכשיו הרבה מכרזים באוויר. יש מכרז שיצא ביישוב ראמה, ושם ראיתי את המחירים, מחירים שחייל משוחרר דרוזי לא יכול לעמוד בהם. תודה רבה, חבר הכנסת חמד עמאר. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, בעוד רגע קט אתייחס להצעת החוק שבה אנחנו דנים, אבל לפני כן אבקש לציין שבשעות הספורות שעברו מאז הודיע יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט על כך שתיתכנה הצבעות בקריאה ראשונה בהצעת תיקון חוק-יסוד: השפיטה כבר ביום רביעי הקרוב, או בשני הקרוב, בשעות הספורות הללו מאז פרסום ההודעה הרשת גועשת ביוזמות אזרחיות חשובות שיעצימו באופן דרמטי את המחאה האזרחית. ואני לוקח לעצמי להשמיע, לצד חבריי וחברותיי מעל הדוכן הזה, את הקריאות להשבתה אזרחית חסרת תקדים בהיקפה גם בבוקר יום חמישי הזה, כאשר קבוצות רבות של הורים מתארגנות לעמוד עם הילדים מחוץ למוסדות החינוך ברחבי הארץ, וגם ביום שני הבא,

כך אנחנו מקווים, תתקיים השביתה האזרחית הגדולה בתולדות מדינת ישראל, וזו רק ההתחלה. ועכשיו לגופה של הצעת החוק. על חבר הכנסת והשר קרעי, שהוא תלמיד חכם, ניתן בהחלט לומר את הפסוק מנבואת ישעיהו: "והיו עיניך ראות את מוריך". שר התקשורת בהחלט מתאמץ להיכנס לנעליו הגדולות של ראש הממשלה נתניהו.

כזכור, עומד לדין פלילי באשמת שוחד והפרת אמונים על בחישה לא ראויה ופלילית בשוק התקשורת הישראלי. והינה, באמצעים אחרים, שהם לחלוטין לא פליליים אבל הם עדיין אמצעים שצחנה עולה מהם, גם שר התקשורת, או התשקורת,

מבקש לבחוש בתוך שוק התקשורת של מדינת ישראל. ביד האחת שלו לפגוע במי שלא מיישר עימו קו בתאגיד השידור הציבורי, שלא משדר על פי הקצב, החליל של ממשלת נתניהו, היד השנייה מבקשת לתת הטבות לערוץ הבית, ערוץ 14, אותו ערוץ שהוטלו עליו עיצומים כספיים מכיוון שהוא לא עמד בתנאי הזיכיון המקורי שלו, ערוץ שרק לאחרונה הפסיד בתביעת נזיקין של התנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית בישראל, שהוכיחו שהערוץ הזה הפלה אותן באופן יזום וסדרתי במשך שנים רבות. מה שמונח לפנינו הוא כמובן לא שוחד במובן הפלילי, אבל זהו שוחד

הצעת חוק שכולה שוחד ציבורי לערוץ הבית של נתניהו ושל שר התשקורת שלמה קרעי. חוק שלא ראוי לאמונה של הכנסת הזו. תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב. חבר הכנסת חילי טרופר. בבקשה. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אין שר במליאה.

פשוט המנהג של הממשלה הזו. כאילו ששרי הממשלה, לא יודע, הבית הזה לא בא להם בטוב. הינה שר החוץ. חמש דקות לרשותך. בבקשה. כפי שגלעד קריב דיבר לפניי, ואחרים דיברו, על המאבק החשוב הזה שאנחנו בעיצומו עכשיו, לצד כל הדברים שנאמרו על חשיבות המאבק, אני חושב שגם נכון היום להזכיר פה שהמאבק הזה חייב להישמר מכל השוואה לתקופות אפלות בהיסטוריה, בוודאי התקופה של הנאצים, בלי הודעה או איום על ירידה מהארץ אם חלילה הרפורמה תעבור, בלי הוצאת כסף או עידוד אנשים להוציא כסף מהארץ, ובוודאי בלי קריאה לאלימות. אתה מתעלם מזה שמוציאים כסף?

אני אומר מה האחריות שלנו. אני חושב שהממשלה חייבת להקשיב לקולות. אבל אני חושב שהאחריות שלנו, דווקא כמי שמאוד מאמינים במאבק, זה להגיד לכולם שאת המאבק מנהלים פה בבית. זה בדיוק כמו שלך ברור ולי ברור שלא משנה מה, לא נעזוב את הארץ, וככה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו. אבל אי-אפשר להתעלם מהמגמות. אז אני לא מתעלם. אני אומר מה בעיניי חשוב. אני אומר לאותם אנשים: תיאבקו פה בבית. זה שיש לכם יותר כסף לא אומר שאתם יכולים להשתמש בדבר הזה. אתם יכולים, אני חושב שזו טעות, כי אני באמת משוכנע שאמירות כאלה יש בהן כשל ציוני, יהודי בוודאי, גם דמוקרטי וערכי עמוק. הם גם פוגעים בסיכוי שלנו לנצח, מכיוון שהם פוגעים ביכולת שלנו לרתום את כל חלקי החברה למאבק הזה ולעמידה,

מול אלימות מכל סוג שהוא. אני רואה שהרבה פעמים אנשים עושים עמידה סלקטיבית מול אלימות, ובוודאי שצריך לעמוד מול הקריאות האיומות לפגיעה בראש הממשלה, אבל הייתי רוצה שגם יעמדו בצורה ברורה נגד האלימות כלפי בני גנץ וכלפיי בשכונת נווה יעקב וכלפי ההתקפות הפרועות על היועצת המשפטית לממשלה ובכלל על שומרי הסף המגוונים. כי בסוף העמידה מול שנאה חייבת להיות שיטתית. אם אתה עומד מול שנאה רק כשהיא באה מהצד היריב, אז זו לא עמידה אמיתית, זו לא אמירה ערכית, זו עמידה מתוך פוזיציה פוליטית. ורק עמידה שיטתית מול כל שנאה תוכל לשמור עלינו פה ביחד.

וחשוב להגיד את זה, טוב שרובם המוחלט של המוחים הם ישראלים פטריוטים, שלא מעלים על דעתם לעזוב את הארץ ולא מעלים על דעתם לנטוש את המקום הזה. אני מסתכל על כל החברים שלי מהצבא, מהמילואים, שאחרי כמה ימי מילואים הולכים למאבק. אלה הישראלים שנאבקים. אלה הפנים היפות והטובות של המאבק הזה. זה הבית שלנו. אלה האחים שלנו.

כי אנחנו כל כך אוהבים את הארץ הזו, ומשום שלא נעזוב אותה לעולם, אסור לנו לשתוק כשהארץ הזו משנה את פניה והממשלה שלה פוגעת גם בדמוקרטיה וגם באחדות העם.

תודה רבה, חבר הכנסת חילי טרופר. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. שלוש דקות לרשותך. בבקשה.

כבוד היושבת-ראש, חברי כנסת נכבדים, לפני כשעה, שעה ומשהו, נורה למוות עלי סאלח נהאר מטובא-זנגריה. הוא היה בסך הכול בן 29, יותר צעיר משתי הבנות שלי, וכבר הסתיימו החיים שלו, והתווסף עוד מספר, עוד גופה לחמש הגופות שהיו בסוף השבוע באוכלוסייה הערבית כאשר היו מקרי הרצח. אתמול מנהל בית ספר בעיר לוד נורה ברגליים, אמין אל-ג'מאל. בשבוע לפני זה, גם מנהל בנגב, היו יריות על האוטו שלו וכמעט גם הוא איבד את החיים שלו. אני חושבת שלספר לכם על המקרים האלה, זה נשאר רחוק כאשר מדברים על זה, ולא מכירים שמאחורי כל אדם כזה יש משפחה ויש אנשים שאוהבים. לא חשוב אם הוא היה מעורב בפלילים או לא מעורב בפלילים. אם לא נדבר על למה האנשים מגיעים גם כן למצב שכנופיות הפשע משתלטות על החיים שלהם וגוררות אותם לתוך המערבולת הזו, אנחנו לא נצליח לעמוד מול גל הפשיעה ששוטף אותנו. אבל אני עומדת מול הכנסת וחושבת לעצמי מאיפה תבוא התקווה שבאמת תהיה מלחמה אמיתית בפשיעה הזו? האם מהשר, שכל מה שיש לו לחשוב עליו זה איך להכות עוד יותר ועוד יותר באוכלוסייה, השר שרואה בנו כולנו סכנה דמוגרפית, וסכנה על המדינה, השר שמדבר שפה של משילות במקום שירות וביטחון לאזרחים, ביטחון אמיתי לכל אזרח, ביטחון אישי? אני חושבת שלצערי הרב, שר שחושב שאפשר, ממשלה שחושבת שבחימוש האזרחים פותרים בעיות, אי-אפשר לקוות להרבה מממשלה כזו. מחקרים בכל העולם הראו שכאשר יש יותר נשק בידי האזרחים, יש תמיד עלייה במקרי האלימות ובמקרי הרצח. אי-אפשר שלא לדבר על זליגה של נשק כזה לידיים של ארגוני הפשע. אבל גם אי-אפשר להתעלם כאשר מחמשים אזרחים במדינה, ולצערי בציבור שעדיין עושה פרופיילינג לכל אזרחי המדינה שנראים כמו ערבים, אנחנו הופכים לברווזים במטווח ירי. זה מה שמתוכנן לנו, לצערי הרב.

אני חושבת שהגיע הזמן להבין שאי-אפשר, עם ממשלה כזו, לקוות לאיזושהי תקווה אפילו שבפשיעה כן יילחמו. תודה רבה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, בשנה האחרונה אנו צופים בזינוק בעלייה מאוקראינה ומרוסיה. 73,000 עולים הגיעו בשנה שעברה ובתוכם אחוז גבוה של ילדים ובני נוער. כאשר הורים מקבלים את ההחלטה לעבור למקום אחר, הם לא שואלים את הילדים. בני נוער עולים ממש סובלים מטראומה של תלישה, פרידה, פרידה מחברים, עזיבת בית, עזיבת המולדת. הדרך הכי טובה להקל עליהם היא לייצר סביבה נעימה, עמוסה בחוויות חיוביות, חברות מחבקת. מוסדות החינוך ההתיישבותי, הפנימיות וכפרי הנוער יכולים לקלוט תלמידים עולים ולהבטיח להם הסתגלות מיטבית בחברה ישראלית. עובדה שבשנים האחרונות הביקוש למקומות בכפרי נוער ופנימיות גדל משמעותית, עולים חדשים מקהילת בני מנשה, יוצאי אתיופיה, עולים המגיעים מאזורי הלחימה במזרח אירופה בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. ההורים רוצים להעניק לילדים שלהם חינוך טוב וראוי. הבקשה היא בעיקר להתחנך בכפרי הנוער של עליית הנוער בשל היכולת והניסיון שלהם לתת מעטפת מלאה המעניקה לתלמידים חיים עשירים ומגוונים, הכוללים מענים לימודיים, חברתיים, חינוך ערכי משובח וגם סיוע טיפולי-רגשי מקצועי. מעטפת זו מביאה את התלמידים להצלחות מרגשות הן בשנות ההתחנכות בכפר וגם אחר כך, במסגרות ההמשך, במכינות קדם-צבאיות, בשנת השירות, בשירות הצבאי, באקדמיה ובהשתלבות טובה ומיטיבה בחברה הישראלית כאזרחים שווים, תורמים ומובילים במדינה. לאחרונה נוכחתי לדעת שלמרות שיש עדיין מאות מיטות ריקות בכפרי הנוער, התלמידים והמשפחות הפונים ומבקשים להיקלט נענים בשלילה כיוון שאין מכסות למימון קליטתם. לאור המציאות המורכבת ויוקר המחיה הגובר, בני נוער עולים חדשים או ותיקים או בני ילידי הארץ שנקלעו לקשיים אינם מקבלים סיוע בשל מחסור במכסות במימון שהייתם בכפרי הנוער. ברצוני להדגיש את חשיבותן של תוכניות קליטה של בני נוער עולים בפנימיות ובכפרי הנוער, אשר הוכיחו את עצמן. בוגרים רבים של תוכניות עליית הנוער הפכו לאזרחים למופת, מוצלחים במיוחד. מדינת ישראל חייבת להשקיע בדור הצעיר, להשקיע בחינוך ולאפשר לכל בני נוער לקבל חינוך ראוי ובתנאי מחיה מכובדים.

תודה רבה, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

כבוד היו"ר וכנסת נכבדה, בואו נרגיע את הרוחות, הם אומרים לנו, אתם מובילים לקרע בעם. הם אומרים לנו, אתם מחלישים את הכלכלה ואת הדמוקרטיה בזה שאתם מזהירים מפני ההפיכה המשטרית שמרסקת את הכלכלה והדמוקרטיה. אומרים לנו, ורצים ריצת אמוק לחוקק את ההפיכה המשטרית בלי בושה. אז תרשו לי להגיד שמי שהחליט לסגור את התאגיד הציבורי, השידור הציבורי, או מי שהחליט לנהל את כלכלת ישראל כדין תורה ומי שמשאירים את משרד הפנים ומשרד הבריאות בלי שר, מי שהחליטו לפרק את משרד החינוך ואת משרד הביטחון, אלה רוצים להחליט לנו על עילת הסבירות.

ומי ששמים הדרה מגדרית, חוקי אפליה דה פקטו, ביטול ללימודי ליבה כבר בהסכמים הקואליציוניים, אלה רוצים שנסמוך עליהם עם פסקת ההתגברות. אבל מי שפורום קהלת הוא שמגבש להם עכשיו רשימת שופטים שתהיה נוחה לדנצ'יק ויאס ולכל מיני תורמים עלומים עם אינטרסים זרים ונגד הציבור, הם רוצים לבחור את הוועדה למינוי שופטים מטעם. תגידו לי, השתגעתם? חשבתם שתעשו את כל זה וגם נשב ונריע לכם ונהיה פה עציץ בגלל שהיו בחירות? נראה לי שכמה הפסידו את שיעור האזרחות הכי חשוב בעולם, שדמוקרטיה היא מערכת של איזונים ובלמים, ודמוקרטיה חזקה היא כזו שבה ציבור,

קם ומתקומם מול דיקטטורה שמתהווה אל מול עיניו. אני רוצה לסיים את דבריי כאן ולהגיד: כל הכבוד לסטודנטים ולסטודנטיות שמגיעים לכאן כל הזמן, ולא משנה להם מה הסיכון, כדי להשמיע את הקול שלהם. יש שאומרים עליהם שהם אלימים, שמתפרעים בדיון, ואני אומרת: גיבורים, גיבורות, שנלחמים על עתיד המקום הזה, שמבינים שאסור לעצום את העיניים ורק להפגין בצורה מנומסת. צריך לבוא לפה ולזעוק להם בפנים שהם מי שמחריבים את מגילת העצמאות, את התשתית שעליה המדינה הזו נוסדה. אז אני גאה, גאה בצעירים ובצעירות שמגיעים לכאן, למשכן הזה, לא כדי להתדיין באופן ערטילאי, אלא לזעוק שדמוקרטיה זה הערך העליון של המקום הזה.

תודה רבה, חברת הכנסת נעמה לזימי, ויישר כוח על ההשתתפות היום ועל הדג. כל הכבוד. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. אגב, בזמן שאת עולה, אני מוכרחה להגיד שמחמם את הלב לראות את השיחה הלבבית בין חבר הכנסת מנסור עבאס לשר אלי כהן. אתה רואה, זה לא כזה נורא. אנושי.

בבקשה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.

אין כבר מס עבאס, אין כבר תומך טרור, אין כבר שום דבר. לא אחים מוסלמים. עכשיו הם כבר חברים. המצב חזר לקדמותו. אני מבקשת מערוץ הכנסת לצלם את התמונה הזאת להיסטוריה, כדי שאחר כך לא יגידו לנו שזה לא היה. אז ערוץ הכנסת, בבקשה, לארכיון.

אנחנו גם לא תלויים, שום דבר, הכול בסדר. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, היום אנחנו בערב של שעשועים. אז גם אני בחרתי פה לעשות משהו. רגע, יוליה, אתם מצביעים נגד החוק הזה? אני אספר לך את זה אחר כך. תגלה את זה בהצבעה. אבל זה ערוץ 9. זה ערוץ 9. אל תפריע לי. אני באמצע נאום. יש לי פה נאום שהכנתי לשם שינוי, נאום. חבר הכנסת אופיר כץ, אני אצטרך אחר כך להוסיף לה זמן. כשליברמן הביא את המס על משקאות הממותקים, הוא לא עשה את זה נגד חרדים, כמו שניסו לצייר. כולנו זוכרים את קמפיין הגעוואלד, שהמשקאות הממותקים והמס על החד-פעמי הם נגד החרדים. הוא עשה את זאת לאחר התייעצות עם מומחים רבים שהזהירו שישראל היא מהמובילות בעולם בקטיעת איברים כתוצאה מסוכרת, והמשקאות הממותקים הם הגורמים העיקריים לכך. דרעי במשך שנה וחצי עשה על זה קמפיין נבזי. לא היה אכפת לו מהבריאות, ובעיקר מהבריאות של המגזר שהוא מייצג בעצמו, אלא רק הון פוליטי והפתקים בקלפי. עכשיו דרעי נשמע אחרת, ואני מצטטת אותו: בשבועות האחרונים אני מקבל פניות רבות ממשפחות ומהורים רבים שמביעים דאגה מהנזקים הרפואיים,

שנה וחצי קמפיין שהמס על השתייה המתוקה זה נגד הציבור החרדי, ועכשיו פתאום הוא מביע דאגה. מאיפה זה בא? נורא מעניין.

דרעי בכלל לא שר, אז קצת,

על מה הוא מקשקש כשהוא מביע דאגה, בתור מי ואיזה כלים יש לו, או שהוא עדיין שר ואנחנו פשוט לא יודעים את זה. דרעי הפך להיות דובר של ליברמן, כי זה בדיוק מה שליברמן כל הזמן אמר. אז ליברמן צדק. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. תודה רבה לך, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח.

הכנסת עידן רול, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, תראי,

אני חייב להגיד לך, אנחנו מדברים פה המון. יש דבר אחד שלא ברור לי, לא ברור לי, כל אותם תומכים בהפיכה המשפטית, למה הם כל כך מתלהבים ממנה. אנחנו שומעים פה על הצעות החוק שהולכות לבוא, שמחכות הרי למהפכה המשפטית כדי שאף אחד לא יוכל לעצור אותן, לא יועמ"שית,

אף אחד מהחוקים האלה לא מדבר על הציבור הזה שכל כך מתלהב מזה. החוק החדש שמציעים בליכוד, שיאפשר להעביר תרומות לנתניהו, והוא מסכן ונזקק, ולפי ההערכות,

עם עשרות מיליונים בבנק אבל חשוב שהציבור שלו יתמוך בו כלכלית, זה פחות לציבור. הצעות החוק הפרטיות שמארגנים לדרעי, זה שוב לתפור לדרעי, אפשרות לנהל 10,

14 משרדים,

לא בדיוק האזרח הקטן שצריך סיוע. הצעות החוק שאמורות לאפשר לנתניהו לבחור את השופטים שלו בערעור, או אולי אפילו, אם ממש יצליח לו,

תובע כללי, לפצל את זה מהיועמ"ש, למנות תובע כללי, אולי עורך הדין שלו יהפוך לתובע הכללי ויוציא אותו מהמשפט. כל אלה זה חוקים שהם חלק מהרפורמה, ורגע אחד אפילו לא מדברים על האזרח. אז אני שואל אתכם בבית, ממה אתם כל כך מתלהבים? איפה בתוך ההפיכה המשפטית הזאת, שאתם קוראים לה "רפורמה" כי חברי הכנסת שאתם תומכים בהם אומרים לכם שזו רפורמה, איפה אתם רואים את עצמכם שם? יש שם מילה על לטפל בהסדרי טיעון?

יש שם מילה על העומסים בבתי משפט?

יש שם איזושהי התייחסות לאגרות שמושתות על האזרח הקטן? כלום, נאדה. בכל הרפורמה הזאת שאנחנו דנים בה יום וליל כבר שבועות ארוכים אין אפילו מילה אחת עליכם. אז למה אתם עומדים על הרגליים האחוריות ומריעים לחברי הכנסת שלכם שעסוקים בלתפור לעצמם

ואם למישהו יש ספק, וזה אחד הדברים שפחות מדוברים ברפורמה,

העובדה היא שמנסים לייצר מצב שבו כל חוק-יסוד חסין בפני ביקורת שיפוטית זו מכבסת מילים שאומרת שכל חוק חסין מביקורת שיפוטית. החוק שיאפשר תרומות לנתניהו יהיה חוק-יסוד: תרומות לנבחר ציבור, חוק דרעי יהיה חוק-יסוד: דרעי 2. כל דבר פה בכנסת יכול להיות חוק-יסוד, אם רק תחליטו להצמיד לו את שתי המילים בהתחלה, "חוק-יסוד". ואם אתם לא מזדעזעים מעצם העובדה שחוקי-היסוד הולכים להיות עיר מקלט לכל סוגי השחיתות והעבריינות, אז אולי לפחות תחשבו עליכם, ותהיו בטוחים שחוקי-היסוד לא יהיו עיר מקלט לדבר אחד, לצרכים שלכם, לכיס שלכם, למצוקות שלכם.

תודה רבה, חבר הכנסת עידן רול.

אינו נוכח. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, בחודשים הקצרים שבהם ממשלת נתניהו מכהנת אנחנו עדים למדיניות שנמצאת בסתירה מוחלטת להבטחת הבחירות של נתניהו,

הממשלה הזאת, שהתחייבה להתמקד בהחלת ריבונות, בטיפוח התיישבות, בביטחון אישי לתושבי הדרום ולעוטף, מפירה ופורמת כל אחת מהבטחותיה אחת אחרי השנייה. נתחיל ברצועת עזה. ברקע יש לציין שהשנה וחצי של כהונת ממשלת השינוי הייתה מהשקטות ביותר מבחינה ביטחונית. ההרתעה הייתה איתנה, היה שקט בשדרות וביישובי העוטף, וכל אירוע הביא לתגובה מקצועית וממוקדת באויבינו.

תוך שבועות ספורים אנחנו עדים לחזרה למדיניות רופסת. טפטופי הירי מעזה בשבועות החולפים הם יותר מסך כל הטפטופים שהיו לנו שנה שלמה. במקום לעבור למאבק עיקש בטרור, כמו שהובטח לנו בקמפיין, יש פה מדיניות אחת, והיא מדיניות של כניעה. העברת הכספים לרשות הפלסטינית כאילו לא אירע דבר פוגעת בהרתעה ונותנת לגיטימציה לחמאס להמשיך באירועי הטרור. הגיע הזמן להפסיק דיבורים ולעבור למעשים. אי-אפשר להתעלם מעליית המדרגה בפעילות הטרור ברחבי יהודה ושומרון בשבועות האחרונים. ההרתעה לא איתנה, ההחלטות לא ברורות, הכאוס בין שרי הביטחון השונים, שלושה במספר, מחלחל לשטח, ורק הלילה יידו אבנים על נהג אוטובוס, שנפצע. הפיגועים הקשים בשבוע שעבר בירושלים והתגובה הרופסת של הממשלה לגל הטרור הם לא יותר ממהלך יחצ"ני שהתחמק מגביית מחיר אמיתי מארגוני הטרור והרשות הפלסטינית, שנושאים באחריות המלאה להסתה. ומכאן למדיניות ימין מלא מלא כפי שהבטחתם. לי נותרו כמה שאלות פתוחות. מדוע בשבוע שעבר הממשלה דחתה את פינוי ח'אן אל-אחמר בפעם התשיעית? מדוע נדחה המבצע שתוכנן הבוקר על ידי השר בן גביר להריסת הבניין הבלתי-חוקי בוואדי קדום? אני ציפיתי שבן גביר יסדר. מה עם הצעת החוק הממשלתית להחלת ריבונות על בקעת הירדן, נושא קלאסי של ממשלת ימין על מלא מלא? הכול שוב מתברר כבלוף אחד גדול. ביבי לא עשה זאת אז ולא יעשה זאת גם היום. הבטחתם לבוחרים ימין על מלא מלא, הבטחתם ביטחון אישי, הבטחתם משילות ושקט, הבטחתם, ואתם מפירים את ההבטחות שלכם. כולכם דיבורים ותו לא. תודה רבה, חברת הכנסת שרון ניר. חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תוותר על הנאומים, איך אתה תמיד נותן לי את הקיק להתחיל. תודה רבה. היושבת-ראש, כנסת נכבדה, פה פחות מוציאים אותי בשלוש קריאות,

אני עדיין כאילו נרגע מהפעם הקודמת, אני חייב להגיד,

נתחיל לדבר. אני רוצה לדבר קצת, בגלל שבפעם הקודמת הייתי חייב לדבר על מה שהיה ולא יצא לי לדבר על כל העברת הסמכויות או איך קראו לזה קיש, איך הוא אמר, העברת שטח? שטחי פעולה.

זה ביטוי חדש, אני לא זוכר. תזכירי לי אולי, השרה, יש שטחי פעולה? טוב, אז זה משהו מצחיק.

זה כאילו נשמע שהוא מקריא את זה, וזה נורא נורא ביורוקרטי,

אנחנו מחילים דין רציפות על חוק הרופאים, השר משנה את משרד התפוצות ואז הוא מוסיף לו, והמאבק באנטישמיות. זאת אומרת משנים שם של משרד ואז משנים עוד שם של משרד, שזה פיתוח נגב וגליל, שייקרא מעתה: נגב, גליל וחוסן לאומי. הדברים האלו, דווקא, השרה לשעבר, שרת הכלכלה לשעבר ו/או שרת החינוך לשעבר, תקנו אותי אם אני טועה: כל שינוי שם של משרד, בואו נגיד, 4-3 מיליון שקלים, פלוס-מינוס? שלא לדבר על הזהות של האנשים. נכון, על הזהות, אני עוד שנייה אדבר מי עובר לאן ואיפה, כי היה לי מאוד קשה לעקוב אחרי זה והייתי צריך לרשום את זה אחרי זה כדי לראות.

זה כמה מיליוני שקלים טוטאל, כל המהלך הביורוקרטי הזה.

לפעמים זה נדמה שזה רק שינוי שם, אבל זה עוד הרבה מאוד דברים בפנים. אני רק הולך לדפוס של הנייר שעכשיו צריך לשנות. שילוט, כן. לוגו. שילוט, דפוס, כל הדברים האלה.

זה כמה מיליוני שקלים, וזה מוקרא פה באופן כמעט טכני, כאילו אנחנו עכשיו מעבירים איזה עט מפה לשם, מסמנים x ו-y במקום אחר ואנחנו פשוט משנים את השם של המשרד. עכשיו, לא רק זה, אף זה: אנחנו גם רואים עכשיו, שימו לב, העברת שטחי הפעולה, נכון. רשמתי לעצמי את זה: פריפריה חברתית עובר למשרד הפנים. לא הבנתי, נגב וגליל לא אמורים להיות,

המשרד לא קם למען הפריפריה החברתית שהוגדרה כאן, נגיד נגב וגליל? אז זה עובר למשרד הפנים. רשות הצעירים עובדת מהמשרד לשוויון חברתי למשרד נגב, גליל וחוסן לאומי. אזרחים ותיקים עוברים גם הם מהמשרד לשוויון חברתי, שהוא כבר לא המשרד לשוויון חברתי, כי הוא עכשיו הולך לעסוק במאבק באנטישמיות. אין משרד החוץ, אין שרת תעמולה, יש עכשיו המשרד לשוויון חברתי, שהופך להיות המשרד שהולך לטפל גם באנטישמיות. נא לסכם. כן, משפט אחרון. הרשות לתכנון ופיתוח חקלאות, התיישבות הכפר, שטח הפעולה עובר ממשרד החקלאות למשרד לחוסן לאומי. זאת אומרת גם הרשות לתכנון ופיתוח חקלאות עוברת ממשרד החקלאות, היא עוברת למשרד לחוסן הלאומי.

למעלה מ-6-5 מיליון שקלים בהכרזה הביורוקרטית הזו הלכו לפח, והעבודה פשוט מתבצעת בצורה שאני,

ניהולית אני לא מצליח להבין את זה. אבל מה שנקרא, שיהיה לכם בהצלחה.

חבר הכנסת נאור שירי. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני צריך לעשות תיקון. אדוני יושב-ראש הקואליציה, אני רק מתקן, קודם אמרתי שמתוך 25 ועדות אין בכלל יושבת-ראש אישה אחת מהקואליציה, אז מצאנו אחת.

אני רק מתקן, לימור סון הר מלך היא יושבת-ראש יחידה מהקואליציה. מצאתם אחת, כל הכבוד. אז לימור, סליחה שלא ציינתי אותך, אני מתקן. רצינו למנות מנכ"לית, מה עשיתם לה. אני מתקן. בא לי קצת לדבר על הספורט. שתבינו, אנחנו לפני חוק ההסדרים, תקציב, וראיתי את שלום דנינו פה במליאה, ואני יודע שהנושא הזה חשוב לך, אז אני אספר לך כמה המצב עגום במדינת ישראל. היום ערוץ הספורט, משעה 12:00 עד 19:00, שידר פה מהמליאה, מטובי השדרנים. עשרות חברי כנסת הגיעו לראיונות בערוץ הספורט, צביעות שלא ראיתי כמותה. הגיע גם ראש הממשלה, עצר בשידור של ערוץ הספורט, ושאלו אותו: אדוני ראש הממשלה, האם יש סיכוי לנבחרת ישראל להעפיל למונדיאל? והוא, בזלזול אמיתי על הספורט הישראלי אמר: יהיה שלום עם סעודיה לפני שנבחרת ישראל תגיע למונדיאל. אז כשמגיע זלזול כזה מראש הממשלה, אני לא יודע מה אנחנו מצפים. אני אספר לכולם שבכל הספורט הישראלי, חבר הכנסת דנינו, בכל הספורט הישראלי מדינת ישראל משקיעה 240 מיליון שקלים. זה התקציב שמגיע לאגודות, לאיגודים, לוועד האולימפי, לפראלימפי, ל-Special Olympic, לכל הספורט הישראלי, 240 מיליון שקל. זה כל הכסף. כמו איזה ילד מסכן שנותנים לו כמה גרושים ואומרים לו: תסתדר. כמה הגדלתם?

אנחנו הגדלנו ב-30%, עדיין זה כלום ושום דבר וזה לא מספיק.

אני מאוד מקווה שזה יגדל. אני מדבר על זה גם עם שר הספורט, ויש כוונה ורצון גדול. אבל אני, מהיום עד שיסתיים התקציב, לפחות פעם בשבוע אני אזכיר לכולם שמה שמדינת ישראל משקיעה בילדים שלנו, ואני לא מדבר רק על ספורט של להגיע בשביל מדליות אלא על חינוך, הספורט כחינוך. מקומות שהילדים יוכלו לעשות ספורט אחר הצוהריים ולא יסתובבו ברחובות ולא יגיעו לפשע ולסמים. מה שהמדינה משקיעה זה 240 מיליון שקל. זה מספר מצחיק, ואתם מסכימים איתי. אז אני מבקש מכם, חבריי לקואליציה, לפחות בדבר הזה, עזבו עכשיו את כל הפירוקים של המשרדים. יש משרד אחד שנשאר, תדאגו לזה שלפחות הסכום הזה יוכפל והילדים במדינת ישראל יזכו לעשות ספורט כמו בכל מדינה מתוקנת ולא כמו עולם שלישי. תזכרו את המספר, רק 240 מיליון שקל.

תודה רבה, חבר הכנסת סימון דוידסון. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. ליל מנוחה מירושלים לכולנו. כבוד היושבת-ראש, איזו מנוחה, שוסטר, איזו מנוחה? זו המנוחה, מנוחה נכונה, טובה. שלוש דקות לרשותך.

אני רוצה לציין שתי ועדות שרים, ואני מקווה שנצליח, או תצליח הממשלה שלנו, של כולנו להתפנות מהעליהום על מערכת המשפט, שאני עד היום לא הצלחתי להבין למה דווקא היא מושא האופנסיבה המיידי, ועדת שרים למילואים וועדת שרים למוכנות העורף. היה לי הכבוד לקחת חלק מסוים בשתי הוועדות הללו. בנושא המילואים אני מבקש להגיד לכל מי שנמצא כאן, מי שישמע בוודאי בסקרנות רבה מה שנאמר כאן בלילה: כבר היום, ותתקן אותי האלופה במילואים ברביבאי, נדמה לי ששירות מלא מסיימים פחות מ-50% מהצעירים שחיים במדינת ישראל, מהאזרחים, פחות מ-50%, והמספר הזה ילך ויקטן. אחוז המילואימניקים שעוזבים את הבית ברצון טוב הוא אחוזים בודדים, זה בסדר גודל פחות, ומי שעיקר הנטל על שכמו הוא פרומילים. אנחנו מחויבים לעשות שני דברים בטווחים הבינוניים והארוכים: למצוא מתווה נכון שבו כל אזרחי מדינת ישראל בגיל הזה מתגייסים לעשייה משמעותית למען הביטחון, החירום והקהילה במדינת ישראל. הדבר השני, מי שמשרת בקודש

לתחושה שירושלים, תל אביב בהקשר של הקריה, עומדת מאחוריו. זה נושא שצריך להתכנס אליו ולמצוא לו את המשאבים, זו נקודה אחת. הנקודה השנייה היא הנקודה של מוכנות העורף. ברור שאני נזקק לנושא הזה

החדשות של הבוקר. זו ההזדמנות הנוספת להביע את הצער של כולנו, אולי אפילו את האימה, מהאסון שהתרחש בטורקיה ובסוריה, ולקוות שמספר הנפגעים יהיה קטן ככל האפשר ושיחלצו את כל מי שאפשר. אבל מדינת ישראל צריכה להתכונן, להכשיר את עצמה לקראת האירוע הזה יותר טוב ממה שעשינו עד עכשיו, להיות מתורגלת היטב ולתת מענים בזמן אמיתי. להכין את עצמנו קונספטואלית, תכנונית, ולחשוב מראש על המקורות התקציביים של השיקום הארוך שאליו נזדקק. אלו הנושאים שבהם צריך לעסוק, ועוד שורה ארוכה, ולא לתקוף את הגוף עצמו, הגוף החזק והחשוב, מערכת המשפט שלנו.

תודה רבה, חבר הכנסת אלון שוסטר. חבר הכנסת גדי איזנקוט,

בבקשה. ערב טוב, גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אני לא בטוח שהרשתות הנדונות, שנדון עליהן הלילה, יסקרו את הנושא שאני מבקש לדבר עליו. אני מבקש לדבר על קבוצה של מאות לוחמים במילואים מהשמאל, מהמרכז, מהימין, דתיים, חילונים, שפגשתי בהפגנה במוצאי שבת בקפלן. הקבוצה הייחודית הזאת בלטה על רקע עשרות האלפים שהיו שם, ובתוך ההמון היו לוחמים מיחידות מיוחדות שקראו לעצמם "אחים לנשק" ויזמו מסע, שיתחיל ביום רביעי הקרוב מאזור לטרון וינוע בכמה צירים, גם של יחידות מיוחדות, גם של לוחמי חי"ר, גם של אנשי שריון וגם של תומכי לחימה. הקבוצה הזאת שפגשתי בלילה הקר במוצאי שבת, לא הכרתי את רובם הגדול. מה שאפיין אותם זה מאות לוחמים שהיו במיטב היחידות בצה"ל, נלחמו על ביטחון המדינה לאורך שנים ארוכות, ועכשיו הם מוצאים את עצמם, לא נלחמים, כי זה לא מלחמה, הם מוצאים את עצמם נאבקים. מייד כשפגשתי אותם, הם אמרו לי: גדי, פה זה לא שמאל ולא ימין, יש פה קבוצה של פטריוטים, שאוהבים את המדינה, חרדים לעתיד המדינה, וזה מה שמחבר בין כל קבוצת האנשים. הם הציגו לי את היוזמה ואמרו לי שנרשמו עד כה, במוצ"ש, כ-10,000 משתתפים, והם מקווים להגיע להרבה יותר, שינועו בכמה צירים, ויסיימו ביום שישי בשעת צוהריים מול בית המשפט העליון, בשעה 12:00, ושם יהיה האירוע המרכזי. הם דאגו להגיד שזה לא אירוע פוליטי, זה אירוע של לוחמים, אזרחים פטריוטים שאוהבים את המדינה ודואגים למדינה, ולכן אני אצטרף. ואני מקווה מאוד שעשרות אלפים נוספים, שרוצים לראות עתיד טוב יותר למדינה, לנו, לילדים שלנו ולנכדים שלנו,

תודה רבה, חבר הכנסת גדי איזנקוט. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. לילה טוב, אחרי חצות, גברתי היושבת-ראש, חברים יקרים, שמעתי את איזנקוט מדבר על לוחמים שאומרים לנו: אנחנו ללא זהות פוליטית, כמו שנלחמנו בעבור הגנת המדינה ולא ידענו מה יש מתחת לקסדה, כיפה או לא, ולא ידענו מה הדעות הפוליטיות, נלחמנו ביחד, ואנחנו רואים את עצמנו מחויבים לביטחונה של המדינה ולהמשך שגשוגה. בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, אני שואלת את עצמי אם זה לא חלום בלהות, אם מישהו מבין מה המשמעות של הפגיעה האנושה בחברה הישראלית כשיש יוזמות כאלה שהתכלית שלהן לא ברורה.

זה לעשות צדק.

למי שעומד מנגד וצופה, ואתה יודע, אני יושבת לצידך בוועדת החוקה, ואני מקשיבה לטיעונים, ואני רואה איך רומסים את ההמלצות המקצועיות,

איך יושבת המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עושה מלאכתה נאמנה, מדברת, ואיך תוקפים אותה על כל משפט שהיא אומרת. איך שר משפטים אומר: אני לא מוכן לתת דקה להקפאה. ואני שואלת: למה? מה הבהילות, מה הלחץ? ויש איזה שמועה שעכשיו אמסלם ימונה כשר משפטים נוסף. לחזק אותו.

בדריסה של מערכת המשפט ודריסה של הדמוקרטיה? אף אחד לא דורס.

ואתה רואה את קרעי, שמביא את הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה, שהתכלית שלה לסתום את הפה לתקשורת ולייצר עדיפות לערוץ תעמולה, ואתה אומר: יש פה מהלך מסונכרן שיש לו תכלית אחת, לעבוד אצל ראש ממשלת ישראל, שיש לו ניגוד עניינים, ויש לו שליחים עם זרועות ארוכות שנועדו לסדר את המערכת המשטרית במדינת ישראל לשביעות רצונו של ראש הממשלה, כך שהוא יוכל להתחמק מהדיון. ואני שואלת, איפה אתם, חברי כנסת ושרים בליכוד? עזבו את החברים הקיצונים שלכם, עזבו. אני מדברת על הליכוד הליברלי, שהיה פעם ליברלי. איפה אתם? אף אחד מכם לא מבין מה המשמעות של השותפות שלכם, של השתיקה שלכם? אני לא רוצה להגיד אדישות, כי אני מניחה שכאשר אתם שמים את הראש על הכר, אתם מבינים מה קורה עכשיו. העובדה היא שאתם לא מתרגמים את הכוח הפוליטי שלכם, לבוא ולהגיד: לא עוד, אנחנו לא נותנים לראש הממשלה לעשות כרצונו ולפעול באמצעות שליחיו, השרים וחברי הכנסת, כדי לא למוטט את המשטר במדינה הזאת. אני חושבת שלא תוכלו לגלגל את האחריות, אני מסיימת, זה על ראשכם, חברי כנסת, שרים בליכוד. אנחנו הציבור, כולנו נתבע מכם את האחריות שלכם לדרדור של המצב במדינת ישראל ולעובדה שאזרחי מדינת ישראל מסתכלים למעלה, משוועים לפתרון, רוצים לחזור לשגרת היום שלהם ולא מצליחים, כי אתם לא ממש דואגים להם. תודה רבה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

פעם ראשונה שאני נואמת כשאת כאן, אז בהצלחה וברכות. תודה רבה. דיברנו לא מעט ואמרנו את המילה "דמוקרטיה", ועכשיו גם דיברה חברת הכנסת ברביבאי על התקשורת וגם על חופש התקשורת, וזה בדיוק מתקשר לדיון המהיר שהיום קיימנו בוועדת הכלכלה בראשותו של חבר הכנסת ביטן, שהסכים להצעתנו, של עידן רול ושלי, לקיים דיון מהיר בעניין חופש התקשורת, ואולי יש לומר שמירת שלומם ובריאותם של העיתונאים בעידן הזה, במיוחד נוכח המתקפה הנוראית והאלימות שהופגנה כלפי עיתונאי ערוץ 13 במוצ"ש האחרון. וצריך להזכיר כמה מושכלות יסוד: עיתונות חופשית היא חלק יסודי והכרחי של החברה במדינה דמוקרטית. מקצוע העיתונות בישראל נמצא בשנים האחרונות תחת מתקפה. אגב, וצריך לומר את זה בהוגנות, לא רק מהקהל, גם לעיתים מהמשטרה, וכמובן גם עיתונאים מהימין ומשמאל. אבל אנחנו עדים לגילויי אלימות פיזית ומילולית והטרדות ואיומים על עיתונאים הפועלים בישראל. ראינו את האלימות, אותה גדר שהוטחה על שני העיתונאים, על אודי סגל ועל אלון בן דוד, לאחר הפיגוע המצער. וגם דיברתי לקראת דיון שנערך היום עם כמה עיתונאים בכירים, שסיפרו לי על מוצ"ש האחרון ואמרו לי שכן, יש הבדל משמעותי באופן שבו הם מגיעים לאירועים חדשותיים כשיש פחות שוטרים. והם גם מבינים שהפגיעה, אם הייתה עד היום כלפי הציוד או בניסיון לעצור את השידור, עכשיו הפגיעות והאלימות הן כלפיהם פיזית, ואלה דברים מדאיגים וחדשים. עיתונאים שחיים בפחד זה עיתונאים שלא ידווחו. כשאין דיווחים, אז אין עיתונות ולא יהיו באמת אותו חופש ואותה הגנה על העיתונאים כדי שמישהו יספר את האמת. לא בכדי מכונה התקשורת, לצד שלוש הרשויות האחרות במדינה דמוקרטית, הרשות הרביעית, או כלב השמירה של הדמוקרטיה. אני יכולה לומר שהדיון שנערך היום היה מאוד אפקטיבי, ויו"ר ועדת הכלכלה ביחד איתנו פנה בהחלטה, הוציא החלטה תחת ידיו בסוף הדיון, למשטרה, לתקן, הוא ממש הורה למפכ"ל לתקן את הנוהל ששומר על העיתונאים לנוסח חדש שישותף עם נשיא מועצת העיתונות פרופ' והשופט בדימוס חנן מלצר. סוכם אפילו על לוח זמנים, שבתוך 21 ימים יוגש הנוסח המעודכן הזה, כך שאנחנו מקווים שהפעולה הזו והנוסח הזה ישמרו על חיי אדם, ולא פחות חשוב, על חופש העיתונות בישראל.

תודה רבה, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. חבר הכנסת דני דנון, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. חבר הכנסת טור פז, בבקשה, חבר הכנסת משה טור פז. משה קינלי טור פז.

זה בחולם? לא, בשורוק, או בקובוץ. אתה טור פז? אדע להבא. שלוש דקות לרשותך,

תודה רבה. גברתי היושבת בראש, כנסת נכבדה, "עליונות המשפט תתבטא בכך שלחבר שופטים בלתי תלויים תוענק, הסמכות לחרוץ משפט במקרה של קובלנה, אם החוקים המתקבלים על ידי בית הנבחרים, המתקבלים כפי שראינו בהשפעה ניכרת או מכרעת של הממשלה, מתאימים לחוק-היסוד או סותרים את זכויות האזרח שנקבעו בו, עליונות המשפט, למה? יש וישאלונו, בשם הדמוקרטיה, כמובן: כלום זה דמוקרטי שחמישה או שבעה או 11 אנשים אשר לא נבחרו על ידי העם יוכלו לבטל על ידי החלטתם הקרויה 'פסק דין' החלטה שנתקבלה בצורת חוק על ידי נבחרי העם? זוהי שאלה מדיחת דעת: הדמוקרטיה המוצגת על ידי מי שהציג את השאלה הזו אינה אלא סילוף המושג של שלטון העם. אפשר להקשות נגדו: כלום זוהי דמוקרטיה שאיש אחד,

או 15 אנשים הקרויים 'מיניסטרים' ישללו מאת העם את זכויותיו האלמנטריות ויניעו את ה'רוב שלהם' בבית הנבחרים לקבל 'חוק' שעל פיו כל חייל או כל שוטר רשאי לאסור ולכלוא כל אדם שיהיה חשוד בעיניו, או להיכנס לביתו של אזרח ולערוך בו חיפוש או לפתוח את מכתביו של האזרח, וביניהם את מכתביו המשפחתיים האינטימיים, כלום אין זו דמוקרטיה מזויפת שתוכנה הממשי עריצות? וכלום חוקים כאלה ודומים להם במהותם, המטילים פחד על ציבור האזרחים, אינם עלולים לגרום לכך שהעם לא יהיה מוכשר עוד בבוא יום הבחירות לבחור באופן חופשי בין ראשי השלטון לבין מתנגדיהם? לאחר שהסתכלנו מקרוב בדרכי הפעולה של המכונה השלטונית גם במשטרים לא טוטליטריים, לא חד-מפלגתיים, למדנו בוודאי להבחין בין הצורה לבין התוכן" עכשיו מגיע העיקר, "למדנו כי רוב פרלמנטרי נבחר יכול להיות מכשיר בידי קבוצת שליטים ומסווה לעריצותם. על כן חייב העם, אם הוא בוחר בחירות, לקבוע את זכויותיו גם מול בית הנבחרים, לבל יוכל הרוב שבו, המשרת את השלטון יותר מאשר הוא מפקח עליו, לשלול את הזכויות הללו. את זאת אפשר להשיג רק בדרך של 'עליונות המשפט', כלומר קביעת החירויות האזרחיות כ'חוק-היסוד'

ומתן סמכות לחבר שופטים לבטל את תוקפו של חוק הנוגד את חוק-היסוד, הסותר את החירויות האזרחיות". זאת, גברתי היושבת-ראש, אמר מנחם בגין בדבריו "השקפת חיים וההשקפה הלאומית". אני חוזר: "קביעת החירויות האזרחיות כ'חוק-יסוד' או 'חוק עליון' ומתן סמכות לחבר שופטים לבטל את תוקפו של חוק הנוגד את חוק-היסוד, הסותר את החירויות האזרחיות".

תודה רבה, חבר הכנסת משה קינלי טור פז. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת. חברת הכנסת מירב כהן,

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, ראש הממשלה אמר בישיבת הממשלה לאחד משריו ככה: ברור כעת כי ביצעת הפרות בוטות בקוד האתי הנדרש משרים. כתוצאה מכך עליי להודיע לך על החלטתי להעביר אותך מהתפקיד שלך כשר בממשלתי. את הדברים האלו, לצערי, לא שמענו כאן בישראל, הם לא נאמרו על ידי ראש ממשלת ישראל. דברים שאמורים להיות מובנים מאליהם בדמוקרטיה מתוקנת. הם נאמרו רק בשבוע שעבר על ידי ראש ממשלת בריטניה. זאת צורה שבה מתנהלת באמת דמוקרטיה עם סטנדרט ציבורי סביר, עם מנהיגים שבאמת מכבדים את שלטון החוק. מה שקרה זה שבבריטניה שר בממשלה ביצע עבירות מס, והוא ניסה להרחיק את זה מעצמו. הוא ניסה להרחיק את האחריות, כשהוא מתעקש להישאר בתפקידו. עד כאן התסריט נשמע די מוכר, אלא שמכאן חלה תפנית בעלילה, שלצערי, בישראל זה נשמע כמו מדע בדיוני: ראש ממשלת בריטניה ביקש מהיועץ שלו לענייני אתיקה לחקור את החשדות בנוגע לאותו שר, שנקרא זהאווי, שמכהן כשר בממשלתו. במכתב של היועץ לראש הממשלה הובהר כי השר זהאווי הוליך שולל את הרשויות ושיקר כשטען שהדיווחים על הצהרות המס שלו שגויים. הוא טען שמשמיצים אותו לשם ההשמצה, או בעברית: זה רק כי קוראים לי דרעי. בדמוקרטיה הבריטית ראש הממשלה פעל בהתאם למצופה ממנהיג, וישר,

פיטר את השר, שפעל בניגוד לחוק ובניגוד לסטנדרט שמתבקש מאיש ציבור. לעומת זאת, במדינת ישראל שר שפשע, ולא בפעם הראשונה, מסרב לקבל את פסיקת בית המשפט שקובעת שהוא לא כשיר לכהן כשר, והוא פועל יחד עם ראש הממשלה בימים אלו כדי להוריד את הסטנדרט, לעקם את הכללים ולהחזיר את השר שסרח לשולחן הממשלה. בבריטניה ראש הממשלה אומר: אם אתה לא עומד בסטנדרט, אתה מפוטר מהממשלה. בישראל ראש הממשלה אומר: אם אתה לא עומד בסטנדרט, אז בוא נשנה את הסטנדרט, נשנה את החוק, נוריד את הסטנדרט, וזה כל ההבדל.

תודה רבה, חברת הכנסת מירב כהן. חברת הכנסת מטי צרפתי

נכבדה, לילה טוב. הון-שלטון-תקשורת. שר התקשורת שלמה קרעי, אותו שר התקשורת שלהוט כל כך להוריד את השלטר על תאגיד השידור, מהלך שאליו הציבור הישראלי מתנגד בכל תוקף, מבקש שנתמוך בהצעת חוק הרשות השנייה, שתאריך את תקופת המעבר של מספר ערוצי תקשורת מחמש שנים לשש שנים, מהלך שיש לו ערך רב עבור אותם ערוצים, ובהם ערוץ 24, הלא TV, ערוץ 9 וערוץ 14, ערוץ הבית של ראש הממשלה נתניהו, שאותו הוא מחבב יותר מכל ערוץ ישראלי אחר ושבו הוא מופיע כשהוא לא עסוק בראיונות באנגלית מצוחצחת לרשתות זרות. כן, אותו נתניהו שאמור להיות מנוע מעיסוק בתקשורת, וששר התקשורת הוא שלוחו ואיש אמונו. ומי המייסד והבעלים של ערוץ 14? תכירו: יצחק מירילשווילי, בנו של מיכאל מירילשווילי, נשיא קבוצת האחזקות הרוסית פטרומיר, שבשליטתו מספר חברות שהוקמו בישראל בשנים האחרונות. איש עשיר. עשיר מאוד. כמה עשיר? אחד האנשים העשירים בישראל. נכון לשנת 2021 הונה של משפחת מירילשווילי מוערך בכ-3 מיליארד דולר. יצחק מירילשווילי הוא שותף מייסד של VK, הרשת החברתית הגדולה ברוסיה. הוא החזיק ב-31% מהמניות של חברת פלאריום, שנמכרה בסכום של כ-500 מיליון דולר. כיום בבעלותו של יצחק מירילשווילי כמה עסקים בתחומי הייטק, נדל"ן ותשתיות, קמעונאות ומדיה, כולל חברה שהניבה אקזיט של 400 מיליון דולר כאשר נמכרה. בנוסף, הוא בעל השליטה בחברת הנדל"ן הציבורית רוטשטיין ובעל החזקות בתחנת הכוח IPM בבאר טוביה. ידו בכול ויד כול בו. בשנת 2012 הוא הקים את ערוץ 20. בתנאי הרישיון שלו נכתב שעל הערוץ להקיף מגוון נושאים הקשורים במורשת ישראל, בדת היהודית ובמסורת של העם היהודי בארץ ובתפוצות. עם הזמן הערוץ עסק יותר ויותר באקטואליה ואף נקנס על כך, עד שהפך רשמית לערוץ אקטואליה והושק מחדש כערוץ 14. הרבה כסף עומד מאחורי ערוץ 14, הרבה קשרים עסקיים ואחרים, לגורמים שונים ומשונים,

כמובן, העבריין המורשע, שר הפנים והבריאות לשעבר אריה דרעי, שעמותות הקשורות לו זכו לתרומות בהיקף של 1.75 מיליון שקלים מידי יצחק מירילשווילי ואביו מיכאל. נא לסיים. הון-שלטון-תקשורת, אמרנו כבר? תודה, אדוני. תודה רבה. התחלף המגדר, הייתה יושבת-ראש. כנראה אמרו שאת הולכת לדבר על אריה דרעי, אז ביקשו שאני אעלה להיות יושב-ראש לדקה. וכנראה אחרונת הדוברים היא חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתם זוכרים את הפקה-פקה? אני זוכרת. כנראה זו הייתה הפעם היחידה שהגמל כן ראה את הדבשת של עצמו, כי בואו נסתכל על הממשלה הנוכחית של בנימין נתניהו: דיברו כל כך הרבה על כך שהם יגיבו בכוח לכל ירי, פקה-פקה. אנחנו רואים את מדיניות הטפטופים,

חוזרת לה, והדרום חוזר להתעורר לאזעקות פעם אחר פעם, אמרו את זה עלייך,

אחרי שנה וחצי של שקט. גם דיברו על כך שידאגו לביטחון האישי, פקה-פקה. אנחנו רואים את האירועים, אירוע רודף אירוע, והשר לביטחון לאומי,

גם אמרו שידאגו לטפל ביד קשה בטרור, פקה-פקה. אנחנו רואים את האירועים גם כאן, אירוע רודף אירוע, והשר לביטחון לאומי עסוק במאפיות ובפיתות ובטיקטוק של הלאפות. איתמר, הקמפיין הסתיים. אנחנו נמצאים עכשיו באמת של החיים, ובאמת של החיים אתה לא כל כך מצליח. נעבור ליוקר המחיה, גם פה, פקה-פקה. נוזיל את החשמל, פקה-פקה, נוזיל את המים, פקה-פקה, נקפיא את הארנונה, פקה-פקה, חינם לידה עד שלוש, פקה-פקה, אבל אני חושבת שהדבר הכי הכי משמעותי הוא שהיום עומד כאן ראש הממשלה ומדבר על כך שמסיתים נגדו. אין יותר פקה-פקה מזה. אני אקדים ואומר שאני מגנה כל הסתה. אבל עומד כאן גדול המסיתים, ואני אומרת את זה כמי שחוותה ממנו ומהבן שלו קמפיין הסתה מרושע של רוצחת. אם היה אפשר להראות כאן מיצגים, אני הייתי מראה את התמונות שהם הריצו בקבוצות, של האישה עם הדם על הידיים. וזה רץ בכל הרשתות ובקבוצות של הליכוד, אז מה את רוצה, גם להתחיל, מה, מה? בתקופה הכי קשה שהייתה כאן. ורצה הסתה ברחובות, והבן שלו נאלץ,

להתנצל אחר כך. ולמה? בגלל שאני רציתי להחזיר קצת שפיות לחיים האלה. היום אנחנו מכירים את כל המחירים שאנחנו שילמנו. בשנה האחרונה רץ נגדי קמפיין של מי שמוחקת את הזהות היהודית, ביטלה את התנ"ך, ערמה של שקרים. עד כדי כך שבתוך העיר שלי, העיר שבה אני נולדתי, נשמתי את הנשימה הראשונה שלי, יצאו אנשים ואמרו שצריך לגרש אותי משם ושהם יגיעו לבית של ההורים שלי,

כדי לדרוש את זה שיגרשו אותי מהעיר. זה המחיר של ההסתה של גדול המסיתים שעמד כאן היום ועמד בימים האחרונים ואמר: תגנו את ההסתה.

חברים, אני מגנה את ההסתה, ואני קוראת לכל מי שמשתתף במחאות: אל תסיתו, אל תהיו ביבי. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח.

יעלה ויבוא שר התקשורת, השר שלמה קרעי, לסכם את הדיון.

אדוני היושב-ראש, גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, איך את עומדת כאן על הדוכן, גברתי, ומשתמשת בביטוי שהוטבע כולו עליך, פקה-פקה? את עמדת, ישבת בוועדות והתווכחת עם גורמי משרד הבריאות, התווכחת עם המציאות, וגרמת לתחלואת הקורונה לעלות ולהתגבר. היית כולך דיבורים, כל מה שעשית כאן, ואת באה עכשיו ומשתמשת באותו מטבע לשון. אתה ממשיך בהסתה, אדוני. אני כיושבת-ראש לא יכולה להשיב לך. אני רק אומר, את יכולה להשיב. שבשנה האחרונה הוכחנו שאפשר להחזיר את הילדים לבית הספר ולשפיות.

אחרי שנתניהו הביא לכם את החיסונים. אפשר להחזיר את המשק מבלי לשרוף את המדינה.

אחרי שנתניהו, ראש הממשלה, הביא לכם את החיסונים. גם לפני כן. פתחנו ולא קרה כלום, לא, לא, קרה. צריך להתנהל בצורה אחראית. בטח, 6,000 מתים זה "לא קרה כלום"? בדיוק על זה אני מדבר.

עדיין יש גלי קורונה.

אתם עדיין תקועים שם ורוצים לקדם את חוק סמכויות הקורונה המורחב.

אתם עדיין לא משתחררים מהסינדרום של עצמך, אבל אני ברשותך אכבד את המקום הזה ואחזור לתפקידי כיושבת-ראש. ראש הממשלה נתניהו הביא לכאן את החיסונים, ואותו מסית ומדיח יאיר לפיד, שעליו אין לך מה לומר, עומד כאן וכמעט קורא לאזרחי ישראל לרדת מהארץ, לקחת את ההשקעות שלהם, ושבשנה הבאה תהיה כאן האזכרה של הכנסת.

זה לא מה שאמרנו.

האוזניים שלכם חירשות, אתם לא שומעים כלום. אתם לא רואים. אתם כמו מריונטות, אתם בובות על חוט של הדיקטטור לפיד. ראינו איך אתם מתנהלים בכנס לקראת בואו של הדיקטטור. כולם שם: לפיד אמר להרים ידיים, מתנדנדים מצד לצד. אתם חבורה של בובות על חוט תחת ממשלתו של הדיקטטור שלכם. כאן 11,

כאן 11. תחת ממשלתו של הדיקטטור. אין לכם מה לומר, אז תמשיכו לנבוח את מה שאתם נובחים. חברי הכנסת, אני מבקשת לכבד את המליאה. חבר הכנסת יוראי להב. לא נשאר לכם מה לומר חוץ מאשר להסית, להדיח, לקרוא למלחמת אחים, לגרום לזה שמטורפים באים ומאיימים בנשק חם על ראש הממשלה, על שריו ועל מקורביו. כל זה הפירות, איפה יאיר? חבר הכנסת חנוך. כל זה הפירות של ההסתה שלכם, של היושב-ראש שלכם, של לפיד, שעומד ומסית ומדיח בלי בושה. לא נשאר לכם שום דבר לעשות חוץ מלהסית, חוץ מלחזור לעמדת המקלדת ולנסות לגרום כאן למלחמת אחים.

אנחנו לא מתרגשים מכם, אתם יכולים להמשיך לקשקש, בעוד ארבע שנים תשבו כאן. תשרפו כאן לילות, תשרפו כאן ימים. במקום לעשות טוב לאזרחי ישראל תמשיכו לצווח כאן ככרוכיה. הכול בסדר. אזרחי ישראל לא סופרים אתכם, לא מאמינים לכם, שלחו אתכם לפה לספסלי האופוזיציה כדי שתמשיכו לקשקש. אתם תקשקשו, ואנחנו נמשיך לעשות. שמעתי קודם את חברת הכנסת שרן השכל וניסיתי להבין מה הלוגיקה שעוברת בין מילה למילה בנאום שלוש הדקות שלה. אני ניסיתי להביא את החוק הזה, אבל חבר הכנסת קרעי מביא עכשיו גם הוא. אז מה לא בסדר? הינה, אנחנו מביאים חוק שידורים, רפורמה מלאה, כוללנית, שתבוא בקרוב, בעזרת השם, בחודשים הקרובים. ואת זה צריך בהוראת שעה, כן, השר אלקין, זמני מאוד, כי תכף תהיה כאן הוראה מלאה וכוללת שתיטיב ותפתח את השוק לתחרות, מה שאתם לא ידעתם לעשות.

השר של אמזון. תודה רבה לשר קרעי. אנחנו עוברים להצבעה שמית. אדוני המזכיר, אפשר להתחיל בהצבעה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל,

יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי,

ניר ברקת, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלי כהן, בעד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף,

אופיר כץ, בעד ישראל כץ,

נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד אבי מעוז, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון,

לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק,

בצלאל סמוטריץ'

משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש, בעד אריאל קלנר,

יצחק קרויזר,

אינו נוכח שלמה קרעי,

אליהו רביבו,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת משה רוט,

שמחה רוטמן,

עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום,

יפעת שאשא ביטון, אינה משתתפת בהצבעה אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת אדוני המזכיר, סיבוב שני. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח

אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, אינו משתתף בהצבעה דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח אורנה ברביבאי, נגד ניר ברקת, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת

אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז,

אחמד טיבי, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מאיר כהן, נגד

נגד מתן כהנא, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי,

גלעד קריב, נגד מירי מרים רגב, אינה נוכחת

רול,

אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו שנמצא פה במליאה ולא הצביע? תמה ההצבעה.

חבר הכנסת מיקי לוי. (קורא בשם חבר הכנסת) מיקי לוי,

תמה ההצבעה. להלן תוצאות ההצבעה: בעד, 47, נגד, 20, נמנעים, אין. אני קובעת שהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה ראשונה ותעבור לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. נעבור להצעת החוק הבאה מטעם הממשלה, הצעת חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג 2023, לקריאה הראשונה. יציג את הצעת החוק שר החינוך והשר המקשר יואב קיש, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אולי זו שירת הברבור, יהיה לכם קשה,

מפנים עוד שורה?

לא, לא צריך. יואב, זה פיטורים, למה פיטורים? אני בשמחה מעביר את השרביט, רק שיבקש. אני מוכן, אמרתי, שירת הברבור, בשמחה. אבל בואו נעסוק רגע בנושא יותר חשוב. מפנה זמן לחינוך. בואו נעסוק בדבר יותר חשוב,

הצעת חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג 2023. תשמעו, עד לא מזמן הבית הזה אני זוכר את ההצעה של ועדת החקירה לבדיקת סרסור בסוהרות, שאנחנו כאופוזיציה הצבענו בעדה, והקואליציה הקודמת הפילה אותה במשמעת קואליציונית שהיא בזויה בעיניי. עכשיו אנחנו באירוע שבו הממשלה בעצם בחנה מחדש מה נכון לעשות בהצבת חיילים וחיילות במשטרת ישראל ובשב"ס. היה לנו דיון על כך בממשלה, ושמענו את עמדת שר הביטחון ושר הבל"מ, ונאמר בצורה ברורה, אני רוצה לומר את זה כדי שכולם ידעו: יש כוונה של הממשלה, של השרים הרלוונטיים, להפסיק שירות של סוהרות, זאת אומרת, יותר נכון בכלל בשב"ס. למה בעוד חצי שנה? אני אסביר. מי יחליף את הסוהרות? כי ככה מופיע בחוק, אגב. מופיע בחוק, מי ישמור בבתי הכלא הביטחוניים?

אני אסביר, אני אסביר. אבל אתם רק שואלים.

אני אשמח לדעת מי ישמור על הביטחוניים. אני אגיד לך בצורה הכי ברורה. אני מתייחס ברצינות לשתי השאלות. אני מתייחס ברצינות לשני הנושאים שהעלו, ואני רוצה לענות לכם. קודם כול אני רוצה לומר שברור שלא ניתן באבחה אחת לבטל את ההסדר הקיים, ולכן בתיאום בין שר הביטחון והשר לביטחון לאומי מציעים להאריך את התוקף של ההוראה בשישה חודשים בלבד, והינה התייחסות לשאלות, כאשר במהלך תקופת הזמן הזו יפעל המשרד לביטחון לאומי להמרת תקני החובה בתקני סוהרי קבע, מאיפה הכסף ל-600

סוהרים מנוסים ומקצועיים המתאימים להתמודדות מול משימת כליאת האסירים הביטחוניים, מאיפה הכסף? אין לך תקציב מדינה תוך חצי שנה. אין לך כסף להחליף את החיילים. את הנושא הזה אנחנו מתקצבים. מה קורה עם הביטחון של הסוהרות חצי שנה? אני אומר לך. לכן ביקשנו חצי שנה. בכל הנוגע, מי שומר על הבנות? חברי הכנסת, תנו לו, בבקשה, להציג את החוק. 600 סוהרים, מי יעשה את העבודה הזאת?

חברת הכנסת בן ארי, תנו לו להציג את החוק. תוכלו להתייחס אחר כך, בדיון. אבל יואב, זה לא רק לשירות בתי הסוהר. תקשיבו רגע, תשמעו תשובות, אתם רק מפריעים. בכל הנוגע להצבת חיילי חובה ביחידות של משטרת ישראל ניכר כי המצב שונה. המצב הביטחוני ששרר בעת קביעת ההוראה ודרש ממשטרת ישראל מאמצים מיוחדים לסיכול פיגועים ולשמירת ביטחון הפנים של המדינה, עודנו קיים. ולכן לאור כך אנחנו מציעים להאריך את ההסדר הקיים בשלוש שנים נוספות, עד סוף שנת 2025. המשטרה,

הינה, הבנתם. אבל מי יהיה במקום החיילים?

תזכירי לי, מה הצבעת על ועדת החקירה שהייתה פה? אל תפתח את זה איתי בכלל. אה, לא לפתוח, זה בסדר.

יש לך קואליציה נגד שירות נשים.

אל תדאג. תודה רבה לשר יואב קיש. ואנחנו נעבור לדיון האישי. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, היות שזאת הצעת החוק האחרונה, נכון, הערב, הלילה. אני אנצל את הדקות שיש לי לכבודו של איש האצ"ל, הפרקליט הצבאי הראשי, היועץ המשפטי לממשלה, נשיא בית המשפט העליון השביעי מאיר שמגר, זיכרונו לברכה. אני חשבתי להקריא עמוד מתוך הספר שלו, פרק שנקרא "דור הולך ודור בא": "בית המשפט העליון שבשעריו נכנסתי היה, כפי שציינתי, מוסד עתיר יוקרה וחשיבות, מורה דרך לערכי ההתנהגות הראויים למדינת ישראל. דור המייסדים שלו הניח את התשתית החוקית והנורמטיבית למדינה. בעזרת פסקי הדין שנתנו בנושאים שאמורים להיות כלולים בחוקה, כמו חופש הביטוי, יצרו השופטים למעשה תחליף לחוקה, והייתה להם השפעה מוסרית עצומה. לא תמיד הסכימו הכול עם בית המשפט, אך הוא השרה את רוחו על הציבור, אף שהוא לא בחר בו ואולי גם לא הכיר את כל חבריו. אני רציתי להיות בין אלה שמעצבים את ערכיה של מדינת ישראל, כך תפסתי את תפקידו של השופט: לתרום את חלקו בגיבוש מחשבות וערכים אשר ייתכן וייטשטשו. בתקופת הגלות כשמדינת ישראל לא הייתה קיימת, מעמדו של בית המשפט ידע עם השנים" רגע,

חברת הכנסת רייטן מרום. חברי הכנסת, יש הרבה מאוד רעש במליאה, חברת הכנסת גוטליב. לך אני מקדישה את זה, טלי. בבקשה, אני אוסיף לך עוד 20 שניות. תודה רבה. לא, אני צריכה קצת יותר. "מעמדו של בית המשפט ידע עם השנים עליות ומורדות, אך לפי כל המחקרים הוא זוכה לאמון גבוה מצד הציבור. התנודות הללו טבעיות כאשר העיניים מופנות לבית המשפט העליון בנושאים מרכזיים המוצאים הד רב בציבור ומצפים למוצא פיו. שנות השבעים והשמונים היו שנים של שינויים אישיים ותפיסתיים בבית המשפט. הדור הוותיק, שייסד את מערכת המשפט וחולל נפלאות בביסוסה, פינה אט-אט את מקומו לדור הצעיר יותר, שהשקפת עולמו שונה. ציפיתי ליותר סבלנות מהדור הקודם של השופטים כלפי התפתחויות שהן טבעיות כל כך. דברים שהיו מקובלים בעבר אינם מקובלים עוד, וחידושים הופכים לנורמות. אם אמרת לשופט שאסור לו לחדש ולסטות מהקו המוכר, כאילו אמרת לו: 'לא תהיה שופט'. לשופט יש דעות משלו המושתתות על מיטב הבנתו ושיקול דעתו, שופט הוא לא בובה. בעולם הגדול היו שנות ה-70 וה-80 שנים של שינויים חברתיים עמוקים, והם לא פסחו על ישראל. במקום תפיסה הרואה באדם פרט המגויס למען הקהילה שלו, המדינה שלו, מתחזק יותר ויותר הדגש על זכויותיו של הפרט ועל יחסיו עם השלטון וזרועותיו השונות. בהיותו אחד האדנים שעליהם עומדת החברה האנושית, בית המשפט נושא באחריות חברתית כבדה להסדיר את מערכת היחסים בין אדם לחברו ובין היחיד למדינה. קיומו של גוף כזה תורם לחיים מסודרים כדי שלא כל דאלים יגבר, ולא כל אדם יעשה דין לעצמו, רק בית המשפט יכול לפתור בעיות שגורמים אחרים לא יכולים או אינם רוצים לפתור, לכן הוא חייב לקבוע את קווי היסוד של הנורמות המשפטיות החוקתיות. בית המשפט חייב להיות מבצר, ואם המערכות האחרות אינן מתפקדות כראוי, הוא חייב ליטול לידיו את הרסן באמירות ברורות ונוקבות ובקביעת הנורמות".

תודה רבה, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. חברת הכנסת גוטליב, בזמן שאת צחקת ונאלצתי לעצור את חברת הכנסת, תרגישי בכיף,

הסברתי שאנחנו נוסיף לה 20 שניות. חבר הכנסת זאב אלקין, שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, חברי השר, חבריי חברי הכנסת, מובא בפנינו חוק שמבקש לעשות שני דברים: מצד אחד להאריך את ההסדר הקיים לגבי הצבת החיילים בשורות המשטרה בשנה שלמה, אבל, סליחה, רגע. חברת הכנסת גוטליב,

אתם יכולים לצאת החוצה, תשתעשעו. לא, אנחנו צוחקים ממה שאנחנו שומעים.

אני ממש מבקשת לכבד את הכנסת.

צוחקים גם עליי, ואין לי בעיה עם זה, כמובן. אני מאפסת. יש לך שלוש דקות, בבקשה. תרגישו בנוח, תמיד אני אומרת, צוחק מי שצוחק אחרון, בכיף. מותר לחברת קואליציה לצחוק מהחוקים שהממשלה שלה מביאה, למה אתם מפריעים לה? זה לגיטימי. אני הרי מצטט את החוק, זה מצחיק אותה, אז זה בסדר.

ואני לא רוצה משרד בתוך משרד, ואני לא רוצה התיישבויות, ואני לא רוצה פיצול סמכויות.

כאמור, בחוק הזה, שהביאו לכאן ביחד,

שר הביטחון והשר לביטחון לאומי,

שר הביטחון השני יצא, ראיתי אותו פה רק לפני רגע. הם לא מקשיבים. בסדר גמור. אז שר הביטחון הראשון לא פה, שר הביטחון השני לא פה, וגם שר הביטחון השלישי לא פה.

אם אפשר להקריא שיר ערש לראש האופוזיציה, שיוכל לישון טוב. אני דווקא באתי עם ציטוט רק לשיר ערש, חבר הכנסת אלמוג כהן, שיר ערש שמוקדש לך. אני בדיוק מצטט, זה מוכן אצלי בפלאפון.

לפי התקנון, אדם מהקואליציה יכול לצעוק, הקדשה אישית אליך. אז כאמור, מציעים לנו להאריך את הסעיף השני בחצי שנה. למה בחצי שנה? כי הממשלה צריכה זמן להבין מה היא עושה עם הסוהרות וכו'. זאת ממשלה שצריכה זמן להבין. בח'אן אל-אחמר היא צריכה ארבעה חודשים, בהריסת הבית בירושלים, איך אמר בן גביר? שבוע-שבועיים-חודש, מתישהו זה יקרה. אז גם בנושא הזה היא צריכה זמן. ובסך הכול זה לא שונה אחד מהשני. גם בח'אן אל-אחמר, יצא מפה שר הביטחון ב', אבל זה המקרה הכי מעניין, כי כששר הביטחון ב' היה אזרח הוא הגיש את העתירה, וכשהוא הפך לשר הביטחון ב' הוא צריך ארבעה חודשים ללמוד את העתירה של האזרח סמוטריץ'. אם השר סמוטריץ' מתישהו ידבר עם האזרח סמוטריץ', יכול להיות שהוא יוכל לקצר את הזמנים, והוא לא יצטרך ארבעה חודשים, כי האזרח סמוטריץ', שהגיש את העתירה, יסביר לשר הביטחון ב' סמוטריץ' מה כלול בה, ולמה נכון לפנות את ח'אן אל-אחמר. אבל מי שדיבר דווקא על זה בצורה מאוד מאוד משכנעת היה חבר הכנסת אלמוג כהן. רציתי לצטט אותו, וכמו שהבטחתי לו, זה שיר ערש שמוקדש לו. וכך אמר: "האויב מריח חולשה בח'אן אל-אחמר, ובתגובה תוקף מעזה. במידה שלא תהיה תגובה מוחצת ועוצמתית, אנקוט בצעדים חריפים. נאמנותי היא בראש ובראשונה לתושבי הנגב והדרום. דין העוטף כדין תל אביב". אמר, כתב, אפילו לא מחק. למרות שהתבשרנו מהתגלית של הלילה שאמרו לו למחוק, אבל גילה גבורה אזרחית ולא מחק, למרות, ובסופו של דבר, אני חייב להגיד, חבר הכנסת כהן, כשקראתי את מה שאמרת למוחרת נסעתי לשדרות, כי אמרתי: תהיה תגובה עוצמתית, אני רוצה לראות אותה. אבל היה שקט, לא הייתה תגובה עוצמתית. אז עכשיו, בגלל שלא הייתה תגובה עוצמתית,

אני מחכה לצעדים החריפים. אז יכול להיות שהצחוק הוא הצעדים החריפים לתגובה העוצמתית שלא הייתה. מתי, הממשלה? כשהקימו יישוב ב-2020 עפו עליהם, הקימו עוד פעם ב-2021, ואז עוד פעם, שלוש פעמים הם מקימים את אותו יישוב.

אבל דבר אחד, חבר הכנסת אלמוג כהן,

בדבר אחד אני בטוח.

על דבר אחד אני בטוח שלא תוותרו, על ח'אן אל-אחמר ויתרתם, על תגובה עוצמתית לעזה ויתרתם.

על הפיתות ועל המאפיות שלכם, על זה לא תוותרו. עד כאן.

זה הקו האדום של עוצמה יהודית בממשלה הזאת.

תודה רבה, חבר הכנסת אלקין. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה.

אני רוצה להעלות לדיון את נושא תחליף החלב של ראש האופוזיציה. לא יכול להיות שהוא מקבל את הנוטרילון ולא את הסימילאק. זה עושה לו לא טוב, די. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. אדוני השר, כנסת נכבדה, אני רוצה רגע להחזיר אתכם לחוק הזה. אדוני יו"ר הוועדה לביטחון פנים, חבר הכנסת פוגל, בוא תשמע רגע, חשוב לי שתהיה איתנו באירוע הזה. מה החוק הזה? החוק הזה בא ואומר שחיילים וחיילות שמשרתים במשטרה ובשב"ס ימשיכו במשטרה שלוש שנים,

חצי שנה. בואו נבין שהנושא של הביטחוניים נפל על שב"ס, כי תכלס בשום מקום בעולם בתי כלא לא מתעסקים עם ביטחוניים.

במדינת ישראל, בגלל החלטת ממשלה החליטו להעביר את השליטה בביטחוניים לצה"ל, וצה"ל משתף פעולה עם השב"ס. לי אין בעיה שיצאו החיילים, שיצאו החיילות, אבל מי האלטרנטיבה? מי יממן? הם אומרים: תוך חצי שנה נוציא יותר מ-600 חיילים ממתקני הכליאה. ומי יחליף אותם? ומאיפה הכסף? באים ואומרים לי: צריך חצי שנה, אבל בחצי שנה אין תקציב מדינה. ואם יש תקציב מדינה, האם יש תקציב לעוד 600 סוהרים?

אדוני היושב-ראש, תביא את זה בקרוב לוועדה שלך. אתה חייב לדעת, אפרופו שיחתנו על הסמכות המחוקקת, שהיא בעצם מפקחת על עבודת הממשלה. אתה צריך לשאול מי יביא סוהרים, מי יכשיר סוהרים לביטחוניים תוך חצי שנה. מה זה החוק המטורלל הזה? חבר'ה, אין שום בעיה.

אני גם חושבת שצריך להשאיר חיילים, ואני חושבת שצריך לנקות את הסביבה, שתהיה סביבה טובה, לא מטרידה. זה אירוע אחר, ואין לי זמן לדבר. כשמטפלים בהטרדות מיניות, לא אומרים למטרידים: יאללה, תפדל, נוציא לכם את האסירות, אלא ננקה את המקום שיהיה כשיר. אבל זה דיון אחר. אין בעיה, אתם לא רוצים חיילות?

זאת האחריות של הצבא יחד עם שב"ס. אבל אם אין לך חיילים ואתה מוציא אותם תוך חצי שנה, מי ישמור על הביטחוניים? מי יעשה את העבודה הזאת? ואם תביאו אסירים או סוהרים, מאיפה הכסף? אני אומרת לך, פוגל, כי אתה בן אדם רציני, זה הולך אליך לוועדה. אני יודעת, הייתי שם. אתה חייב להבין שאי-אפשר להשאיר את בתי הכלא הביטחוניים בלי החיילים. ואם אתה מוציא את החיילים, את מי אתה מכניס במקומם? האם יכול להיות שהחוק הזה פוגע בביטחון המדינה? תבינו, אין לי בעיה, תוציאו מחר את כל החיילים, אבל את מי אתם מכניסים לשמור על הביטחוניים? אגב, אם היו לי עוד שלוש דקות, גברתי היושבת-ראש, הייתי אומרת לך שבעיניי ולתפיסתי, בכל מקום עבודה,

אפשר להטריד, ולצערי מטרידים, צריך לטפל במטרידים, לא במוטרדות. אבל אין לי זמן, אם היו לי עוד שלוש דקות,

אדוני, אתה הולך לקחת את החוק הזה. תגיד מה האלטרנטיבה שתהיה בחצי השנה. אני יכולה להבטיח לך שתקציב מדינה תוך חצי שנה לעוד 600 סוהרים כדי לתקן, חוץ ממה שקיים היום,

תודה רבה, חברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה.

יעלו אותו עכשיו להדחה בהישרדות. בבקשה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, חבר הכנסת אלמוג כהן, אני יכול להתחיל? סליחה, אדוני.

אני מאפסת לך את הזמן. האמת היא שאני התכוונתי לדבר על הסקירה של נגיד בנק ישראל, שהייתה היום בוועדת הכספים. הייתה סקירה באמת מאוד מעניינת ומעשירה.

אני יודע שהקואליציה הזאת לא אוהבת יועצים ומומחים, ונגיד בנק ישראל הפך בכלל לדמות שנויה במחלוקת. אנחנו הרי הרוב בשלטון, יש לנו 64 מנדטים, ומי בחר בו בכלל? בואו נגיד את זה.

מי שבחר בו הוא בנימין נתניהו, הפתעה. במהלך היום קיבלתי ידיעה שבעיר שלי, מודיעין-מכבים-רעות, חבר מועצת העיר שהוא בכלל לא מהמפלגה שלי אלא אחד ממארגני המפלגות בעיר נגד הממשלה, קיבל היום זימון למשטרה.

ולא זומן למתן עדות, זומן לשיחה במשטרה, וכמוהו עוד כמה מארגני המחאה. הייתי קצת מופתע, ונזכרתי שב-1989 הייתי אז בן 15, 16, כשהתחלנו לצאת להפגנות נגד השלטון הסובייטי המתפרק, גם היינו מקבלים כל מיני זימונים למשטרה. זה קצת הזכיר לי תקופות אפלות. מה רצו ממנו?

עוד לא הספקתי לדבר איתו. בתגובה ראשונה,

במוצאי שבת אני אגיע להפגנה במודיעין, בעיר שלי, כדי לחזק את המפגינים. באופן כללי אני חושב שהשבוע, בוודאי לאור הכוונה של יושב-ראש ועדת החוקה להעלות להצבעה בקריאה הראשונה את הפרק הראשון בהפיכה המשפטית, זה הזמן שלנו, של כל אחד שעובד ומשרת והמדינה הזאת יקרה לו, הדמוקרטיה הישראלית, הכלכלה הישראלית, עתיד מדינת ישראל, עתיד ילדינו, לצאת ולהראות את הכוח שלנו בהפגנה אולי הכי גדולה בהיסטוריה של מדינת ישראל, להראות לקואליציה המופרעת הזאת שאנחנו לא מתכוונים למצמץ, כי מול לדיקטטורה המתהווה אסור לנו למצמץ. אנחנו צריכים להראות באופן חד וברור שאין לנו שום כוונה לוותר, שאנחנו ניאבק על הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו לא מפחדים ואנחנו לא מוותרים, ואנחנו נהיה ברחובות, בכנסת ובכל מקום בכוונה לעצור את הסכנה הזאת.

תודה רבה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, בהמשך לדבריה של חברת הכנסת בן ארי, חוסר מקצועיות, התנהלות מפדחת. מי שלא יודע, בשנת 2005 התקבלה החלטת ממשלה להעביר את כלא מגידו, יושבים כאן שני אלופי צה"ל ורמטכ"ל לשעבר, ואת כלא עופר בחזרה מהצבא לידי שירות בתי הסוהר. זאת המסגרת שעברה. עד 2005 מי שעבדו בבתי הכלא הביטחוניים עופר ומגידו היו חיילי צה"ל. חלקם בשירות חובה, חלקם בשירות קבע עם מפקדים, עם כל ההיררכיה. משטרה צבאית. משטרה צבאית. החליטו להעביר את זה לשירות בתי הסוהר, לשירות יותר מקצועי. ובמסגרת הזאת גם נקבעה העברת חיילים לעבודה בשירות בתי הסוהר. נכון שהיה צריך לבודד את החיילות ולא להעביר אותן, אבל זה כבר סיפור אחר. בשישה חודשים להוריד את כל חיילי הסדיר, חיילות וחיילים משירות בתי הסוהר, לגייס, להכשיר בקורס 600 איש? גם בשנה לא תצליחו. חודש קורס, אדוני. חודש קורס. אני מציע לך, חבר הכנסת כץ,

תקשיב לפני שאתה יוצא. תבצעו הארכה לשנה כבר למפרע, אין סיכוי שבשישה חודשים תחליפו 600 איש, תקיימו קורסים למתגייסים החדשים ותכניסו אותם למתקני הכליאה. זה חוסר מקצועיות, זה חוסר הבנה של המערכת. אני מציע לכם לתקן את זה כבר בוועדה לשנה שלמה, כדי שלא תהיה כאן פדיחה. וכבר יש כאן פדיחה. מי שקבע את זה מתנהל בחוסר מקצועיות, בחוסר הבנה, אינו יודע איך המערכת הזאת עובדת. זה יהיה פשוט חבל, חבל לעשות את זה בצורה לא מקצועית כזאת. אני בעד להוציא את החיילות והחיילים הסדירים משירות בתי הסוהר, מקומם לא שם, בוודאי ובוודאי לא בתוך בתי הכלא הביטחוניים. תשבו, תחשבו. הכול נעשה פה חאפ-לאפ, לא בצורה מקצועית, לא חשיבה, לא כלום. במשטרה מאריכים לשלוש שנים מכוח האינרציה, ובשירות בתי הסוהר, לחצי שנה. לא תצליחו לעשות את זה גם בשנה.

תודה רבה, חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת רם בן ברק, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, לפעמים,

היא גם יודעת לתת בראש. הכול בסדר. כשאני נכנסתי לתפקידי כיושב-ראש ועדת חוץ וביטחון בכנסת הקודמת, אחד הדברים הראשונים שעשינו היה לעשות סיורים בקו התפר. אז הסתבר לנו שקו התפר פרוץ כולו. זה לא שיש גדר פרוצה, אין גדר. מדי פעם רואים שאריות של גדר. אני התפלאתי על העניין הזה מאוד, כי הרי ברור לכול שכשאין גדר ואנשים לא עוברים דרך השערים הרשמיים ונכנסים לארץ, יש כאן סכנה ביטחונית מאוד מאוד גדולה. כשנכנסתי קצת בעובי הקורה, הסתבר לי שהעניין הזה הוא מדיניות מכוונת. המדיניות המכוונת היא כזאת שאנחנו רוצים להחליש את הרשות הפלסטינית, ולכן אנחנו לא נותנים להם אישורי עבודה, לפועלים הפלסטינים,

השוק הישראלי צריך בין 120,000 ל-140,000 עובדים פלסטינים. מצד אחד צריך את העובדים, מצד שני לא נותנים אישורים, ואומרים להם: תעברו דרך הגדר. תעשייה שלמה, כולם עוצמים עיניים וכולם מרוצים, עד שהתחילו להגיע הפיגועים. התחילו להגיע הפיגועים, ואז הסתבר שחלק גדול מהפיגועים נעשה באמת על ידי אנשים שעוברים דרך הגדר. בהחלטת ממשלה החלטנו שאנחנו סוגרים את מרחב ההפרדה. איך אנחנו סוגרים אותו?

בצה"ל יש חיילים, ואנחנו סוגרים אותו. בהמשך הציונות הדתית מעודדת או מפתחת התיישבויות לא חוקיות ביהודה ושומרון, אביתר,

צריך לשמור עליהן. מי שומר עליהן? חיילים. אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שפוגעת בביטחון מדינת ישראל. יש לנו מחסור עצום בחיילים. החיילים ביהודה ושומרון, אני בטוח שלחלק מהאנשים יש ילדים שם עכשיו, והם יודעים את זה, עושים תורנויות של 16 שעות ביממה במשימות של שמירה, במשימות של בט"ש ביהודה ושומרון. הם לא מתאמנים. המילואימניקים שחוקים לחלוטין, כבר לא באים לעשות מילואים. אנחנו בברוך לא נורמלי. ובמה הממשלה הזאת מתעסקת? הממשלה הזאת מתעסקת באיך לפטור עוד ועוד אנשים משירות בצבא. החרדים מאוד רוצים את הרפורמה המשפטית הזאת, שרובה ככולה נועדה, מבחינתם, שלא יהיה חוק גיוס. שלא יגידו להם לשרת.

אני אומר לכם, בוועדת החוץ והביטחון אנחנו דיברנו על תוכנית שלפיה אפשר,

שעל קו התפר יהיו חרדים שיעשו שש שעות שמירה,

ביחד. זה לא יפגע להם באורח חייהם. הציונות הדתית, זאת שמתיימרת להיות בראש המחנה, הציונות הדתית הזאת מעודדת אנשים ללכת לישיבות ההסדר. נא לסכם.

ומי נושא בנטל? מי נושא בנטל? החרדים?

הציונות הדתית? חלקם כן, חלקם לא. מי נושא בנטל? השמאלנים? אנחנו נושאים בנטל? כן, נראה שכן. אתה לא שמאל. תודה רבה, חבר הכנסת רם בן ברק. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת.

הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה, שלוש דקות לרשותך, גברתי. גברתי היושבת-ראש, חברים, רבע לשתיים בלילה, אני שואלת בקול רם מול הנמרצות הזאת, שלא לומר הבהילות, לחקיקת שינוי המשטר ולפגיעה במערכת המשפט,

ספרתי היום כמה שנים נתניהו ראש ממשלה, אני מבינה שבמצטבר זה סדר גודל של 15 שנים. ואני שואלת את עצמי, מול הלהיטות הזאת להרוס מייד את מערכת המשפט, איפה הוא היה בהזנחה של מערכות שלמות לאורך שנים? אתם רוצים שאני אתן דוגמאות? בואו נדבר על הטרור, בואו נדבר על חוסר הביטחון, בואו נדבר על היעדר המשילות, ובואו נדבר אפילו על רעידות האדמה. היום הוא הנחה לטפל ברעידות האדמה, נתן פקודה: לא יהיו רעידות אדמה, כי ראש הממשלה הנחה. בוא'נה, אתה פה 15 שנה, מה עשית? מה עשית בתחום המשילות? בא בן גביר,

הלך והבטיח מעל כל במה, מעל כל טיקטוק, אל תדאגו,

הכול יהיה בסדר. מה השתנה? מה משתנה? להפך, אנחנו הולכים אחורה. אני מסתכלת על השנה וחצי שאנחנו היינו בממשלה, ועל השקט גם בדרום ובכלל, גם בהיבטים של תחושת ביטחון, ואני לא רואה את אותו מצב שקיים היום, בתקופה הזאת. אני חושבת שלא היה בן אדם במדינה שלא הזדעזע ממקרה האונס בגדרה, וזה לא שלא הייתה התרעה, וזה לא שהם לא באו והתלוננו. אני חושבת, באמת,

אנחנו מדברות על זה כנשים,

המחשבה הנוראית הזאת של המעשה הנבזי הזה, ותהליך השיקום שהמשפחה הזאת עוד תצטרך לעבור. ואני אומרת, למה לא מתעסקים בנושא המשילות באופן מהותי יום-יום, שעה-שעה? למה לא מבטיחים שאנשים יוכלו להרגיש יותר טוב בכל מקום שבו הם נמצאים במדינה? זאת גדרה, כן? לא דיברנו על איזה גבול בקצה.

כי עכשיו יותר דחוף לטפל בחיסול מערכת המשפט, וזה מה שעושים בממשלה הקיצונית הזאת יום-יום, שעה-שעה, באמצעות שליחים. עלק ניגוד עניינים. שם בחזית מספר שרים שעושים את העבודה בשבילו, ובמקביל הכול מוזנח. אז בשם אזרחי מדינת ישראל אני אומרת לממשלה הזאת: שימו סדרי עדיפויות אחרים, ואם התחייבתם לתת מענה טוב יותר מאיתנו לאזרחים, תוכיחו שאתם מסוגלים לזה, או פשוט תודו שזה גדול עליכם, כפי שאנחנו מתרשמים יום-יום בכל תחומי החיים שלנו, בביטחון, בביטחון האישי, בכל תחום שבו אפשר לצפות מממשלה שתדאג לאזרחים שלה.

תודה רבה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה,

לרשותך. תודה רבה, גברתי. כנסת נכבדה, אדוני שר הדתות, קודם כול, בראשית דבריי אני רוצה להביע סימפתיה לשרת התעמולה. ראיתי ריאיון, היא יושבת כל היום ומבקשת את עזרת הציבור. אין לה משרד,

והיא דופקת את הראש בקיר. אני לא חושב ששרה בישראל צריכה לעשות את זה,

אני חושב שמן הראוי שהיא תקבל גם סמכויות,

תקנים ותקציב. אנחנו נעשה

דוידסון: אם זה לא יסתדר ואין תקציב בממשלת ישראל, נגייס מימון המונים, כמובן, בהתאם להנחיות של ועדת האתיקה.

זה עד 5,000 שקלים לאדם, אלמוג הוא התורם הראשון. אולי גם ניצוק תוכן בתפקיד של שרת התעמולה, כי בינתיים התפקיד היחיד שהיא עושה הוא תעמולה למען הממשלה בתוך מדינת ישראל. כפי שאני תופס את התפקיד הזה, היא אמורה לעשות תעמולה מחוץ למדינת ישראל. אולי להתעסק בארגוני BDS, אולי היא אמורה לעשות טוב למדינת ישראל, לשווק את מדינת ישראל. אבל בינתיים אני מבין שהיא משווקת את עצמה בתוך הממשלה על מנת לקבל תקנים,

לשכה ועוד כמה דברים טובים. יושב פה שר שאולי יכול לחלוק חלק מהתקנים שלו. תעזור לחברתך, סתם הצעה, אתה לא חייב. אני רואה שנמצא פה גם יו"ר ועדת החינוך, אז אני רוצה לנצל את הבמה החשובה הזו ולהזכיר שתכף נפתחת ההרשמה לגני הילדים. נפתחה. נכון, היא נפתחה. תכף נסגרת ההרשמה לגני הילדים. אומנם ההרשמה נפתחה, והצוותים עובדים טוב וירשמו את כל הילדים, אבל יש בעיה: אחרי שירשמו את כל הילדים האלה, והם יגיעו לגני הילדים, הם יגלו דבר אחד:

אי-אפשר לגייס סייעות. גם גננות נהיה אירוע קשה מאוד. בסופו של דבר זה נופל על העיריות, ולעיריות אין דרך להתמודד עם זה. יושבת פה שרת החינוך לשעבר, דיברנו על זה רבות. היא עשתה מהלכים גדולים. לצערי נכנס שר חינוך שלפני שהכיר את המשרד, דאג לבטל כל דבר טוב שהיה בו. אז אני פונה אליך, כי אני יודע שאתה אדם מקצועי שלא מחפש לבטל דברים שאני לא יודע למה החליטו לבטל אותם, ואתה לא מחפש את הקרדיט, ואני פונה אליך באמת. הייתי ראש מינהל חינוך. יש מצוקה אמיתית. אתמול דיברתי עם בכירה מאוד בתוך המערכת,

שאמרה לי: תשמע, אם אתם לא תעלו את הנושא הזה ואם מישהו לא יתעסק בזה, אנחנו לא נפתח את שנת הלימודים. בכל שנה אומרים את זה, ובכל שנה זה נהיה יותר קשה, אבל השנה זה קשה במיוחד. כבר אין פתרונות קסם, אין איך לעשות את זה. גנים, או שהם לא נפתחים, או שנפתחים בצוות חסר. תאר לעצמך מצב שבו הורים שולחים את הילדים שלהם בפעם הראשונה לגן, ומגלים שבגן הזה יש צוות של גננת וסייעת במקום צוות הרבה יותר גדול, לפעמים זה רק גננת, או לפעמים גם זה אין לנו.

אין רק גננת, אבל יש מספר ילדים גדול, כי מצמצמים גנים. זה קורה הרבה, דוחסים ילדים, והתנאים נפגעים. זה לא יכול לקרות במדינת ישראל בשנת 2023, עם כל הכבוד לרפורמה משפטית ועם כל הכבוד להרבה מאוד דברים שרוצים לעשות. ואופיר, אני גם פונה אליך בתור יו"ר קואליציה שהתעסק הרבה בגיל הרך. הגיל הרך בקריסה במדינת ישראל, וזה במשמרת שלכם עכשיו.

תודה רבה, חבר הכנסת רון כץ. הסיפור של שכר הסייעות,

גם של היועצות, באמת צריך להיות מטופל. הוא כבר די גמור. היה אמור לעבור יחד עם ההסכם של ההסתדרות. הרי אלה שני הסכמים נפרדים. משום מה לאוצר היה נוח לשמור את זה, אבל אפשר באמת לקדם את זה. נשמח אם זה יהיה בוועדה. תודה רבה, חבר הכנסת רון כץ, על הנושא החשוב. חבר הכנסת מיכאל ביטון, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, בוסו, הנושא חשוב, תקשיב.

כץ, לא לפטפט.

חבר הכנסת כץ, לא אמרת איזה. שניכם, תקשיבו לי. אתם תעשו כבוד לירוחם.

מעטים יודעים, היום ט"ו בשבט, והיום הוא החג של הכנסת, אבל ירוחם נולדה בד' בשבט, והיא חוגגת את לידתה בט"ו בשבט. גם אני זכיתי להיוולד בשבט ולהיות ראש העיר הראשון שנולד בירוחם ונהיה ראש עיר. מי שהקימו את ירוחם הם מרוקאים ורומנים. היה דיון בסוכנות: איך נקים? מי יעמיד? אמרו: רק מרוקאים ורומנים. שלחו אותם למעברה בתנאים קשים, עם אוהלים וצריפים בחורף. אתם רואים עכשיו את הסערה בחוץ. ירושלים. אין לי בעיה עם הערות ביניים, אבל הנאום הזה חשוב. הוא העיר הערה חשובה. כן, נכון. נוסעים ומגיעים, אוהל וצריפים, העולים נאחזים בקרקע, ומגיע בן-גוריון לנאום במעברה. חבר הכנסת כץ, שניכם. שניהם עונים לי. בן-גוריון מגיע לנאום במעברה. הוא קצת נמוך, והוא עולה על ארגז, מספר את זה שמעון פרס בגיל 89 כנשיא שמבקר אותי בירוחם, אנחנו עושים לו יום הולדת, והוא מספר את זה, העוזר של בן-גוריון. בן-גוריון עומד על ארגז ואומר להם: תושבי ירוחם, יהיו פה 10,000 איש. יהיו פה בתי ספר, יהיו מפעלים. ופרס יושב למטה ואומר: מה יש לבן-גוריון הזה? מה הוא אומר להם?

אוהלים, גשם, אין כביש, אין רופא, אין טנדר, אין בית ספר. בן-גוריון אמר: למה נעשה מעברה? בואו נעשה כפר ירוחם. שותלים כמה אלפי עצים. מגיע מבצע קדש, מגייסים את כל הגברים,

כל החקלאות ללא הדרכה, הכפר לא עובד. ב-2014 אני מקבל מכתב, כראש עיר, ממשרד הפנים: ירוחם, 10,001 תושבים. החזון של בן-גוריון התממש ב-2014. אבל החקלאות הזו שהבטחנו, שתלנו כרם ענבים בירוחם, הקיץ הזה בצרנו את הבציר הראשון של ענבי בוז'ולה, הקמנו יקב פינטו, יש שמן זית שנוצר בירוחם, מכרנו שתי חוות לחקלאות ותיירות, 120 דונם, נמכור עוד מאות דונם חממות, נקיף את ירוחם בחקלאות. מימשנו את החזון של בן-גוריון. ואני אומר את זה לכבוד הירוחמים, הירוחמים שגרים בירוחם, הירוחמים שבארץ ובעולם. אני מצדיע לחלוצים. בשבילי אימא ואבא שלי, שהגיעו לירוחם, וכל אלפי מתיישבי עיירות הפיתוח, הם חלוצים נטו. הם הגיעו לקריית שמונה כמו הסבים והסבתות שלך, כמו רבים מיושבי הבית הזה. היום הזה, שבו כנסת ישראל חוגגת את יום הולדתה, צמוד ליום ההולדת של סמל שנקרא "ירוחם". סמל של קושי אבל גם של ניצחון ותקווה.

יישר כוח. תודה רבה, חבר הכנסת מיכאל ביטון. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה, גברתי היושבת-ראש. אני מסתכל על החברים כאן, ואני קצת חושב על הבעייתיות שהייתה לי במקומם לדבר על חיילות, ולא משנה איפה שמים אותן. אגב, אני רוצה לומר רק מבחינה מקצועית: הייתי ראש אכ"א שהעביר את בתי הכלא לשירות בתי הסוהר. ידענו כבר אז שלהיות סוהר או לנהל בית סוהר עם האסירים הביטחוניים הוא מקצוע שלא מתאים לצבא. אני מדבר איתכם על 2005-2004. אמרנו שלשירות בתי הסוהר ייקח קצת זמן, הוא יכשיר סוהרים ונוכל להחזיר את החיילים והחיילות למשימות הרגילות שלהם. לכן תגברנו אותם בחיילים וחיילות. עברו למעלה מ-15 שנים, וזה אותו דבר. עכשיו מביאה לנו ממשלה חוק, או בקשה להארכה, ואומרת לנו: תראו, בתוך שישה חודשים נפתור את הבעיה. זה כמו ששמעתי את החבר'ה מעוצמה יהודית אומרים שבתוך שישה חודשים יהיו שוטרים בדרך, ותוך שישה חודשים כל המשטרה כבר מלאה שוטרים, והמשילות בנגב חוזרת.

יש לי ילדים בנגב, הם לא בונים על זה. אני רוצה להגיד משהו באמת: אולי הגיע הזמן שהממשלה הזאת,

אולי הגיע הזמן שהממשלה הזאת, שנראה לי שעוד מעט פותחים עוד שורה של שרים בשבילה בתוכו, ודרך אגב, אני חושב שראש הממשלה מתבייש בגודל של הממשלה ולכן הוא אפילו לא שם שולחן באמצע, כמו שכבר היה פה פעם, אלא בכל פעם הוא זורק את השרים שלו, שחלקם, כל הכבוד שלהם, כל האספירציות שלהם היו לשבת מסביב לשולחן הממשלה, ועד שהם נהיו שרים, בכל פעם פותחים להם עוד שורה בתוך השורה של חברי הכנסת. אבל למה אני מזכיר את זה כאן? בגלל שאם הייתי יכול לספור, הייתי אומר: יש שם כל כך הרבה שרים נגד שירות חיילות בצה"ל, יש שם כל כך הרבה שרים שהבנות שלהם וגם הבנים של חלקם הגדול לא משלמים את המחיר הזה. איך הם מרגישים נוח? איך ראש הממשלה מרגיש נוח להביא החלטה כזו כשהוא יודע שמי שהולכים לשלם אותה הם לא האנשים שמחליטים, שיושבים מסביב ומפוזרים פה בתוך מה שנקרא "כיסאות הממשלה", אלא אנשים אחרים, שכרגיל הם אלה שימשיכו להגן. אנא, לסכם. שמענו על אותן חיילות גיבורות שהשתתפו בלחימה כדי לסכל את הפיגוע הבא של מי שניסה לפגוע במסעדה בחוף ים המלח. גברתי היושבת בראש, אני מסיים. אני באמת חושב, תסתכלו על עצמכם ותגידו אם לא הגיע הזמן לשנות את מודל השירות, אין שר במליאה.

לשנות את מודל השירות ולהביא לתוך בתי הסוהר אוכלוסיות שהיום לא משרתות את המדינה בשום מקום.

תודה רבה, חבר הכנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת אליהו רביבו, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. חבר הכנסת, היה לי גדי? לא מופיע לי פה. חבר הכנסת גדי איזנקוט, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברים, נושא חוק השירות הוא נושא חשוב מאוד שנכון לעסוק בו בעיקר לאור העובדה שהיום רק 48% מבני ובנות ה-18 במדינת ישראל מתגייסים ורק 35% מסיימים שירות. אבל זה חייב להיות חלק מחוק הרבה יותר רחב, שיבטא חוזה חדש בחברה הישראלית, שבו יש ארבעה מרכיבים: שירות צבאי, שירות לאומי, שירות אזרחי, שירות בקהילה, והוא צריך להקיף את כלל אזרחי ישראל בני ובנות 18. לא שומעים, אדוני. אבל אני מבקש לדבר על נושא אחר, נושא חריג: על הקריאה של הנשיא לנשום עמוק, להקפיא את מרוץ החקיקה למספר שבועות ולדבר. ניסיתי להיזכר מתי בפעם האחרונה היה אירוע דומה של מחלוקת עמוקה בחברה הישראלית ופנייה דומה של הנשיא, בעיקר לאור העובדה שאנחנו נמצאים באחת התקופות המורכבות והנפיצות ביותר שאני זוכר בשני העשורים האחרונים, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חברתית, ועל הרקע הזה פניית הנשיא מקבלת משנה תוקף. וכשניסיתי להיזכר, מה שעלה לי בראש זה אירוע שהוא שונה,

בקיץ 1982. הייתי מ"פ צעיר בגולני, ויש פה נוספים ששירתו בלבנון, מלחמה שיצרה שסע עמוק בחברה הישראלית: מאות אלפי אנשים ברחובות, הפגנות. בספטמבר מתרחש אירוע שחיילי צה"ל לא היו מעורבים בו בסברה ושתילה. בעקבות האירוע הזה והשסע שהיה בחברה הישראלית יש פנייה חריגה מאוד של הנשיא נבון. הוא פונה למנחם בגין, שהיה ראש ממשלה, ותובע ממנחם בגין להקים ועדת חקירה ממלכתית כדי לשכך את הזעם בחברה הישראלית ולהראות לחלק מהעם שלוקחים את הדברים בכובד ראש. מנחם בגין בשלב ראשון מסרב ואומר שזה יביא לזה שיאשימו את מדינת ישראל, ואחרי מאמץ נוסף הוא מחליט להקים ועדת חקירה. היינו אז בתקופה מורכבת על רקע אחר לגמרי, אבל יכול להזכיר גם את השסע החברתי העמוק וגם פנייה של נשיא. אני אומר את זה כי אנחנו נכנסים לשנת 2023, שנה עם אתגרים גדולים מאוד שבה האחדות בחברה הישראלית והערבות ההדדית יהיו נחוצות מאוד. הצורך לטפל בכלכלה, בבעיות משילות, בביטחון אישי, מחייב הסכמה לאומית רחבה ככל האפשר כדי לעמוד באתגרים האלה, ואני ממליץ לעשות מחשבה נוספת על התשובה לנשיא המדינה.

חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אדוני ראש הקואליציה, אני תמיד אגיד את זה, אופיר. אדוני ראש הקואליציה. על שני דברים אני רוצה לדבר בשלוש הדקות. הדבר הראשון, הסתכלתי היום בטקס. הסתכלתי למעלה וראיתי את נשיא המדינה,

וזה מתחבר למה שאמרת,

הסתכלתי על נשיא המדינה וכולנו, כמו שמיכאל ביטון הזכיר, כל הזמן התרגשנו, ילדי עולים.

אני הייתי שם, בירוחם. עליתי לירוחם ובדיוק מה שהוא מספר זה אחד לאחד: מעברות אוהלים.

הייתי שם כשדוד בן-גוריון הגיע לירוחם לברך את העולים, היה לי אפילו הכבוד להגיש לו פרחים. וכשדיברנו על ראשי ממשלה ונשיאים הם היו בעינינו איזה דמויות מופת שהקשבנו למה שהן ביקשו. הסתכלתי היום על נשיא המדינה, ואתמול שמעתי את בקשתו, אפילו את תחינתו, אבל מולה שמעתי איזו אמירה של אדנות משר המשפטים, שיש לי כבוד אליו, אבל היום ואתמול הוא מופיע כאדם שלא מוכן אפילו לנהל שיח עם נשיא המדינה, ומייד אחרי הבקשה של הנשיא אנחנו שומעים את שר המשפטים אומר "לא יהיה עיכוב, לא של דקה אחת". כלומר, אם אנחנו מחפשים פרות קדושות שאותן אנחנו רוצים לשחוט,

נשיא המדינה, סמל הממלכתיות, פונה ומבקש מהכנסת: חבריא, בואו,

האטו את הרפורמה הזאת, תנסו לייצר איזה שיח. ומה שהוא מקבל זו אמירה, לצערי בוטה ונוקבת, של שר המשפטים, שאומר לו: אפילו לא דקה אחת. ואולי האמירה הזאת של שר המשפטים מקפלת בתוכה את הדהירה חסרת התקדים הזאת לשינוי המשטר במדינת ישראל. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם: יש המון מה לתקן במערכת המשפטית, אבל התיקונים הראשונים צריכים להיות תיקונים שמתעסקים במכניזם, לראות כמה אנשים מחכים למשפט, כמה קשה עובדים השופטים, כמה קשה אנחנו סובלים, כל מי שגר בנגב, אני 60 שנה מחיי גרתי בנגב, כמה שחלק מהכישלון הגדול במשילות זה אמירות של שופטים: אנחנו לא עומדים בלחץ ולא עומדים בקצב. אז לכן בואו נקשיב לנשיא המדינה. אני פונה לשר המשפטים, מר לוין, תקשיב לנשיא המדינה. לא צריך להיות קשה עורף. צריך להיות אדם שלוקח אחריות ומבין שבתפקידך אתה, סובלנות היא שם המשחק. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר כנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח. חבר הכנסת חילי טרוּפר. טרוֹפר. חבר הכנסת ואטורי, חזרת לכס היושב-ראש. הייתי מצטיין, אז קראו לי שוב פעם. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ברמלה יש תיכון שנקרא תיכון ברנקו וייס, שעובד בעיקר עם נוער שנשר מהמערכת. לצערי בימים האחרונים התבשרנו שהעירייה החליטה לסגור אותו. ברמלה. במשך חמש שנים ניהלתי את התיכון הזה, כך שאני מכיר אותו מקרוב. ומה שמרגש זה שמי שמנהלים את המאבק להשאיר אותו פתוח הם דווקא בוגרי בית הספר, שחלקם היו תלמידים שלי. אני מאוד מקווה שההחלטה של ראש העיר תשתנה. הינה בחורה בשם קסם סבג מספרת, הכי טוב להקשיב להם: "ברנקו וייס זה הבית השני שלי, בזכותו אני יושבת איתך היום. הם לא ויתרו עליי. בכיתה ט', אחרי שאימא שלי חלתה, החלטתי לפרוש מהלימודים. כשאימא שלך צמודה לבלון חמצן ולא מתפקדת, את אומרת לעצמך: מה יעזרו לי 12 שנות לימוד? גם המצב הכלכלי בבית לא היה טוב. כשהגעתי לברנקו וייס מיד הבנתי שהגעתי הביתה. נתנו לי להרגיש שיש על מה להילחם ויש טעם. הם שינו אותי, נתנו לי ביטחון. אם יסגרו את בית הספר, נערים ונערות כמוני לא יקבלו את הכלים שאני קיבלתי להצלחה. היום, כך קסם מספרת, אני מנהלת מוקד של 40 בנות. אם לא הכלים הללו לא הייתי כאן היום". גם ישראלה צ'קול, שהייתה תלמידה שלי והיום היא מורה בתיכון, שזה יפה לראות את סגירת המעגל, מספרת: "כשהגעתי לברנקו, אחרי שנשרתי מהלימודים בכיתה ט', הכרתי מקום מדהים, הכי מחבק, שבו מסתכלים עלייך בגובה העיניים ומאמינים בך לא משנה עד כמה את לוקחת אותם לקצה. הייתי תלמידה מאוד בעייתית, בלשון המעטה, בלי שום אמון לאף אחד או כבוד לסמכות, המנהל והמורים בבית הספר נלחמו עליי בכל בוקר כדי שאגיע לכאן ואלמד, עזרו לי למצוא כוחות ותקווה בעצמי וסיימתי עם בגרות מלאה אחרי שקפצתי כיתה. היום אני מחנכת בכיתה י' באותו בית ספר שהאמין בי. נותנת הזדמנות לתלמידים אחרים שאני מזהה בהם את המצוקות שהיו לי בעבר. אני מעירה אותם בבוקר, נפגשת אתם אחר הצוהריים. אם יסגרו את בית הספר, הנוער הזה יהיה בסכנה אמיתית ומוחשית. התלמידים שלי אמרו שהם לא מתכוונים להמשיך ללמוד במקום אחר. העירייה לא מפנה תלמידים אלינו כבר תקופה באופן שיטתי, העירייה רוצה את המבנה". אני מאוד מקווה שגם השיקולים של מבנים לא ינצחו את הצורך הפשוט הזה שלילדים ברמלה, כמו בכל מקום בארץ,

כתובת ואנשי חינוך שיעזרו להם לצמוח,

חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. אגב, אני וחילי ביחד זה ארבע כליות, שלוש אצלי ואחת אצלו. אני מושתל. הוא תרם ואני מושתל. אני סיפרתי להם, אני מתעניין בך. החבר הטוב שלי סיפר לכם. לגמרי, למה לא? בין אחים לפעמים יש ויכוחים, הכול בסדר. אנחנו עם ישראל, עם אחד.

אבל יש עכשיו סופה בעקבות הרפורמה המשפטית, נדבר עם יריב שיעצור קצת, בגלל הסופה. עכשיו אלמוג עוזר לכם עם הפיליבסטר. איפה טלי? החליף את טלי.

אתה החלפת את טלי בפיליבסטר?

ממשלת ימין על מלא סוגרת חודש בשלטון. איזה כיף, כל היום הם מפרגנים לנו. אני רוצה לפנות באמת לציבור שבחר בכם. האמת שאנחנו לא מפרגנים לכם.

לא, ממשלת ימין על מלא? על הפנים. האמת, סוגרים חודש, ואני רוצה לשאול את הציבור: אתם לא מרגישים שרימו אתכם? איפה המאבק בטרור? למה יש טפטוף של טילים מעזה כל הזמן? איפה הביטחון ברחובות? זה מרגיש כאילו ידעתם רק לתת הבטחות, אבל באמת באמת, תסתכלו במבחן התוצאה כרגע על סדרי העדיפויות של הממשלה הזו, באמת זה רק הבטחות, זה ממש מרגיש כמו תרמית אחת גדולה. במשך שנה וחצי חרחרתם שנאה בתוך העם, נגד הממשלה, במיוחד נגד החברה הערבית, במיוחד נגד מנסור עבאס, שהוא אדם מתון, שגריר של חיים משותפים, דווקא מנהיג ערבי שהוא אמיץ,

כן, מנסור עבאס ממש בן אדם אמיץ. שעד שיש באמת מנהיג ערבי שבא ומושיט באמת יד לדו-קיום וגם אפילו מחזק את חיילי צה"ל בזמן מבצע צבאי, יש מושג אצל הערבים שנקרא "תאקיה", תאקיה זו הונאה, זה לגרום לך,

לחשוב שהם בצד שלך. אתה יודע מה זו הונאה? מי שמביא תעודת הוקרה לרושדי אבו מוך, שרצח את החייל שלנו, בטוח לא מסמל דו-קיום. יש יוסף, מנסור עבאס, כשהיה מבצע צבאי, חיזק את חיילי צה"ל, ומנסור עבאס, אגב, אתה אומר הונאה, אני זוכרת כתבה איתך, זו הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את שמך, כתבה איתך בערוץ 13, שסיפרת איך אתם בעצם מתנהלים כמו סוס טרויאני. אתם מרגיעים את השטח ואז נכנסים, ובום, כל הקיצוניות שהסתרתם מתפוצצת מבפנים. אני שמעתי אותך אומר את זה בכתבה בערוץ 13, תקן אותי אם אני טועה. זה תרגיל הונאה. דווקא מנסור עבאס,

ערבי, אבל ערבי מתון, שמאמין בדו-קיום, שבאמת אני חושבת שזו סוג ההנהגה שכולנו צריכים לייחל לה. ובמקום לחבק את זה, גם לו קראתם "תומך טרור",

זו הייתה טעות. עשיתם את כל זה כי רציתם להחליף שלטון ולא היה אכפת לכם אם בן אדם הוא דווקא מתון ונגד אלימות, לכולם קראתם "תומכי טרור".

כולם תומכי טרור, גם אנחנו שמאלנים,

כולם כולם בוגדים. זה לא בדיוק ככה, הפלתם ממשלה טובה,

אני רק מעיר שהסתיים הזמן. אז אני רק אשלים, כי היה לנו פה דו-שיח, ברשותך.

הפלתם ממשלה טובה, שעבדה למען כולם, ואתם הבטחתם להילחם בטרור, לטפל ביוקר המחיה,

לשפר את הביטחון האישי. מה קיבלנו? בפועל אתם מתעסקים אך ורק בדבר אחד, למלט את נתניהו ממשפטו באמצעות שינוי משטר. זה הדבר היחידי שאתם עושים. עבדתם על הציבור, תודה רבה, אני מבקש לסיים. עבדתם על המצביעים שלכם. אתם לא עוזרים למצביעים שלכם, אתם עוזרים אך ורק לעצמכם. אין קשר בין, תודה רבה. לא, קטעו אותי ואני אשלים את דבריי. אל תגידי לי "לא". אני קובע ואני אומר. עבר הזמן, כבר חצי דקה יותר. לא, לא יעזור לך, קטעו אותי ויש נוהל. מי קטע אותך, דיברת ברצף. אתה יכולים לקדם עוד חקיקה שרק לקואליציה מותר לדבר מעל הבמה הזו. אני לא מבין, מה את רוצה, שאני אוריד אותך?

קטעו אותי וניהלו פה שיח, אז אני אשלים את המשפט שלי עד סופו. תשלימי את המשפט ונסיים, תודה. אין קשר בין פעולות הממשלה לבין תפיסת עולם ימנית, בטח לא ימין על מלא כמו שאתם אוהבים לומר. זו לא ממשלת ימין על מלא, זו ממשלת ביטול המשפט על מלא.

החבר שלך מביא תעודה לרושדי אבו מוך,

אני יודעת שישבתי בממשלה שניהלה מבצע צבאי הרבה יותר טוב,

חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. שנתנה ביטחון לתושבי מדינת ישראל, הרבה יותר טוב מהדיבורים שלכם. אני מבקש לסיים, לרדת למטה, תודה רבה.

מנסור עבאס. אתה לא היית פה, אדוני היושב-ראש, בפעם הקודמת שנאמתי,

ובנאום שלי, למי שלא היה פה בפעם הקודמת, לכבוד ט"ו בשבט אנחנו עושים שעשועון,

ולשעשועון הזה קוראים: ישראל הראשונה או ישראל השנייה? אז אני אומרת כמה משפטים על חברי כנסת ואתם אומרים לי: ישראל ראשונה או ישראל שנייה. אל תנסו לנחש מי חבר הכנסת, זה לא המשחק, בסדר? אני מבקש לא להפריע.

הראשון, אוקיי, נולד ברמלה, למד בבאר יעקב, רחובות וירושלים, שירת כקצין בצה"ל והשתחרר בדרגת סגן, זה לא לפיד. עשה תואר ראשון במשפטים, ניהל בית ספר תיכון וכיהן כסגן ראש עיר במרכז הארץ. ראשונה או שנייה?

שנייה. שנייה, אוקיי, זה אריאל בוסו. הלאה, הכול טוב, הבא בתור, אתם קשובים? נולד וגדל בתל אביב, למד בבית ספר ברמת אביב, היה חניך בשבט הנשיא בצופים, שירת בצבא כטייס והיה ממובילי מחאת המילואימניקים למען שוויון בנטל. ראשונה? יואב קיש. נולדה בברית המועצות, עלתה לבד לארץ בגיל 16, ומבלי שיודעת כמעט לדבר עברית גרה בפריפריה הצפונית. ראשונה או שנייה? שנייה. שנייה במבוא לשלישית. זו הייתה טניה. נכון, יפה, אתם רציניים. בת לעולים ממרוקו, נולדה וגדלה בפריפריה הדרומית, שירתה בצבא כאחות בבית החולים באשקלון, למדה עריכת דין, ייצגה מטעם הסיוע, אני עורכת דין? ייצגה מטעם הסיוע משפטי של מחוז דרום, מתוך רצון לסייע למעוטי יכולת. לא שאלתי מי חבר הכנסת. ראשונה או שנייה?

שנייה, תודה רבה.

כמה זמן יש לי, כדי שאני אדע? רוצים עוד אחד ומשפט סיום? עוד ניחוש, הצלחת לנחש?

מה זה ראשונה ומה זה שנייה? ישראל הראשונה, ישראל השנייה, על פי, גדל באופקים, שירת בזה.

בוא נראה, מי לא עשיתי עדיין? התבלבל לי קצת. 15 שניות. לא, רגע, רגע, אחרון וזהו. נולד בקטמון, למד בבית הספר הפרטי בויאר בירושלים, בן לאבא פרופסור וחתן פרס ישראל לבלשנות, שירת ביחידת 8200 של חיל המודיעין, בעל תואר ראשון במשפטים. ראשונה? תודה רבה, יריב לוין. מה את רוצה לומר לנו, הסתיים הזמן. תודה רבה. לא, אני רק רוצה לסיים את השעשועון הזה ולומר שכל הדיבור הזה על ישראל הראשונה וישראל השנייה, שמחולקות לקואליציה ואופוזיציה, אין לו שום שחר בדברים. כמו שאתם רואים, פה יש הרבה מישראל השנייה ופה יש הרבה מישראל הראשונה ולהפך. אז כל מה שאני מבקשת זה שלא נשכח שכולנו אותו הדבר, לא הגעת אליי ואל אלמוג כהן, אז זה לא נחשב. אלמוג זה מהשכונה, אלמוג. שני טורים, עניינים, אתה ישראל הראשונה או השנייה?

רוצה להיות הראשונה אבל נולדתי שנייה. תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף. דרדרו את הרמה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה לקרוא פה בכבוד את ההזמנה של מארגני המחאות לשביתת מחאה כללית בשבוע הבא. וכך הם כותבים, ואני מצדיע להם, ואני חוזר, ובכל הזדמנות שתהיה לי אני אחזור בקריאה למרי אזרחי נגד ממשלת הדיקטטורה הפשיסטית העבריינית, שהופכת את המדינה הזאת לדיקטטורה על מלא. וכך מארגני המחאה קוראים היום

נוכח מצב החירום המשטרי, אנו מחריפים את מאבק, אני מבקש שתחזור בך מהדברים על מרי אזרחי, זה לא מקובל בכנסת ישראל. אתה לא תגיד לי מה להגיד. אתה לא קורא למרי ולא "פשיסטים", זה כתוב בתקנון.

אני מכיר את התקנון, זה לא כתוב.

אני מבקש ממך לרדת מהדוכן. אני מבקש להוריד אותו מהדוכן. סליחה, סדרנים. נוכח מצב החירום, לא, אתה לא תגיד לי, אתה לא צנזור.

אתה לא צנזור. אתה לא צנזור.

אתה לא צנזור ולא תגיד לי מה לומר, אתה מבין? אתה לא תגיד לי

לא, אני מבקש לרדת. יאללה, יאללה, הביתה, יאללה ברא, ברא. יאללה, אתה פשיסט. אתה פשיסט. לצאת החוצה. אלמוג. אלמוג. יאללה, ברא, ברא, קס-קס-קס,

להוציא אותה החוצה, בבקשה. את לא תצעקי פה.

תלמד, קודם, לפני, ברא, ברא. אלמוג, אלמוג, קריאה ראשונה. סליחה, אדוני היושב-ראש, איך מוציאים

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ברשותכם אני קצת מתקשה לנשום אחרי האירוע שחווינו כאן. ואני בוחרת לנצל את הזמן שלי קודם כול בדקת דומייה. אני שומרת עליך,

לא, אני

אבל אני כן רוצה לקרוא שיר, ברשותכם, של נתן זך: "כי האדם עץ השדה / כמו האדם גם העץ צומח / כמו העץ האדם נגדע / ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה /

// כי האדם עץ השדה / כמו העץ הוא שואף למעלה / כמו האדם הוא נשרף באש / ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה. / כמו עץ השדה. // כי האדם עץ השדה / כמו העץ הוא צמא למים / כמו האדם הוא נשאר צמא / ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה. / כמו עץ השדה. // אהבתי, וגם שנאתי / טעמתי מזה מזה. / קברו אותי בחלקה של עפר // ומר לי, מר לי בפה. / כמו עץ השדה / כמו עץ השדה". בספר דברים כ' פסוק י"ט כתוב: "כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור". הביטוי הזה נאמר במטרה לתאר מדוע האדם מחריב את מה שהוא זקוק לו ומשתמש בו. העץ אינו עלול לפגוע באדם, ולכן האדם זקוק לו. הכוונה שהאדם לא יכול להרוס את הדבר שאותו הוא צריך להתקיימותו. הוא לא יכול לכרות את העץ, משמע לפגוע ולהרוס משהו שאתה עצמך תלוי בו. ואני עומדת בו וקוראת לשמור על הדמוקרטיה הישראלית, על מדינה יהודית, ליברלית ודמוקרטית. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. יוראי במלרע, לא

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מי השר שנמצא במליאה, אדוני היושב-ראש? מלכיאלי. איפה מלכיאלי? היי מלכיאלי, שלום לך. מלכיאלי הוא שר מוערך, ולכן אני שמח שהוא מקשיב לדבריי. אני מודה לך שאתה מכבד אותנו בנוכחותך, אדוני השר. שמעתי היום במליאה את נתניהו אומר שלא כיף להפסיד. שאתם מושלים, חבר הכנסת קריב, חברת הכנסת לזימי, מה קורה? שמעתי את נתניהו אומר שלא כיף להפסיד.

השעה 02:00 ורק אנחנו נמצאים במליאה, אז בואו נהיה גלויים. המטרה שלכם היא לבחור את השופטים, לקבוע איך הם יפסקו וגם לשמור לעצמכם את הזכות להתגבר על הפסיקות שלהם אם מה שהם יפסקו לא יבוא לכם בטוב. זה מבוצע כחלק מההפיכה המשטרית שבמסגרתה הממשלה תשתלט באופן מוחלט על מערכת המשפט, ובכך תשלים את ההשתלטות שלה על כל מוקדי הכוח במדינת ישראל. אני לא מכיר דמוקרטיה אחת ברחבי העולם,

שבה כל הכוח השלטוני מרוכז בידי קבוצה אחת, שבמקרה הזה היא גם קבוצת הרוב, הממשלה. נתניהו אמר פה מספר פעמים, ממש היום, שדמוקרטיה היא שלטון העם. שלטון העם, לא רק שלטון הרוב. גם למיעוט, לאלו שלא חלק מקבוצת הרוב, יש זכויות, אמור להיות חלק, הם אמורים להיות מיוצגים. החלומות שלהם, השאיפות שלהם, הזכויות שלהם, אמורות להיות מיוצגות. בשיטה שלכם, אחרי המהפכה המשטרית, איפה תהיינה הזכויות של המיעוטים? איפה הן יהיו מיוצגות? איפה? אם הממשלה שולטת בכנסת עם 61 או 64 מנדטים, היא שולטת בממשלה, כי הרי היא הממשלה, והיא שולטת ובוחרת את שופטי העליון ואת השופטים במדינת ישראל. איפה האיזונים ואיפה הבלמים? מי שומר על זכויות המיעוט? מי מוודא שזכויות נשים לא נפגעות? שזכויות להט"ב לא נרמסות? אופיר, תגיד לי אתה, איפה האיזונים ואיפה הבלמים?

זה בדיוק מה שאנחנו עושים, עכשיו אנחנו מכניסים איזונים ובלמים. עד עכשיו לא היה.

חבר הכנסת כץ, ניקח את הנושא של חוק הפונדקאות, שאתם תיקנתם ב-2018, הכנסת הזו תחת ממשלת נתניהו תיקנה באופן שרק גברים יחידניים והומואים לא יוכלו להפוך להיות הורים. בית המשפט העליון הפך את הפסיקה הזאת בהיותה סותרת את חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אחרי המהפכה המשטרית מי יוכל להגיד ל-61 חברי כנסת שהפסיקה שלהם, הסתיים הזמן,

עבר הזמן.

מי יוכל להגיד ל-61 חברי כנסת שההכרעה שלהם היא לא חוקתית. חברת הכנסת טלי גוטליב, קריאה שנייה. אני אשאל אותך גם שאלה. למה לא קידמת חקיקה, הסתיים הזמן, אני מבקש לסיים.

למה לא קידמת חקיקה, למה אני קריאה שנייה?

שנייה, מילה. אבל מה זה קריאה שנייה? למה לא קידמת חקיקה, היו לך שנה וחצי, לטובת הקהילה, ביחד עם ווליד טאהא? היו לך שנה וחצי, למה לא קידמת? אז אני אענה לך, אופיר כץ. ווליד טאהא לא הפריע לך? ווליד טאהא

מפלגה שלמה שהייתם, לא הסכימו לכם להעביר חוק אחד למען הלהט"בים.

ראשית כול, ממשלת השינוי עשתה הכי הרבה למען הקהילה הגאה בתולדות מדינת ישראל. הוצאנו לפועל את מהפכת הפונדקאות.

ביטלנו איסור טיפולי המרה, עשינו הכי הרבה למען הקהילה הגאה. אז עכשיו אתה לא יכול לבוא בטענות על שום דבר.

את התשתית לרדיפה הממוסדת של חברות וחברי הקהילה הגאה, למה לא קידמת שנה וחצי ביחד עם ווליד טאהא ומנסור עבאס?

שההומופוביה מגיעה ממסדרונות

שרים שמגדירים את עצמם בתור הומופובים גאים. אתה ישבת עם ווליד טאהא והוא קרא לך סוטה.

להכניס איזונים ובלמים אתם דואגים לוודא שהזכויות של הנשים, של חברות וחברי הקהילה הגאה,

ואני אומר לך משהו, איך ייפגעו? יושב-ראש הכנסת הוא מהקהילה, לא? יושב-ראש הכנסת, או שהוא ימני, אז הוא לא בקהילה. מה? מה ששאלתי. אני מבקש לסיים. שאלת אותי שאלה.

יושב-ראש כנסת זה לא מעמד מספיק לקהילה? הדברים של אמיר אוחנה במעמד הבחירה שלו מאוד ריגשו אותי, אבל אני יכול לומר לך שהפגיעה בקהילה הגאה כבר התחילה, והיא קשה וחמורה. אני יכול לומר לך שהשנאה, הפחד שמופץ ממסדרונות הממשלה, אני מבקש לסיים. אתה ממש חורג כבר בשתי דקות. דברי הבאמת-הסתה והשנאה מחלחלים, והפגיעה בחברות ובחברי הקהילה הגואה כבר קורית. בני הנוער שלנו נמצאים בסכנה, ואף אחד לא מגן עליהם. אז עם כל הכבוד ליושב-ראש הכנסת, תודה רבה. אני מצפה מחברות וחברי הממשלה לגנות אלימות כלפינו ולא לעודד אותה. לא לשלוח תלמידים ותלמידות לטיפולי המרה רק כי יש להם נטיות הפוכות. אני מצפה ששר המורשת, תודה רבה. אני מבקש לסיים. אתה מגזים כבר, זה שש דקות. שאלת אותי שאלה. זו הייתה שאלה רטורית. אה, זו הייתה שאלה רטורית? אז למה שאלת אותי?

איך אמרת? יוראי להב הרצנו. יוראי, אז קראתי יוראי, זה בסדר. אז יוראי, אני מבקש לסיים. רק מילה אחרונה.

אני לא יודע אם אתה יודע, אדוני היושב-ראש, אבל שר המורשת של מדינת ישראל כתב מדריך. אתה יודע מה הייתה הכותרת שלו? טרור להט"בי, קווים לזהות אותו ודרכים להיאבק בו. זה שר שיושב בממשלתך, שר שאתה הבעת אמון בממשלה שלו. תודה רבה, אני מבקש לרדת. זאת בושה וחרפה, תתביישו לכם. אתה יודע מה התנועה האסלאמית אומרת שצריך לעשות להומואים? חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי. אתה יודע,

אומרים, צריך להיות? צבועים. היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, זו הפעם השנייה שאני חווה הופעה משותפת איתך כאן מעל הדוכן. בניסיון הראשון לפני שלוש שעות עשית תרגיל: שינית את הוראות התקנון והודעת שהתייעצת עם הייעוץ המשפטי של הכנסת, אמרת שאני צריך לתרגם את דבריי, וזה ייחשב על חשבון הדיבור שלי. בדקתי עם היועצת המשפטית של הכנסת שגית, סמכות מס' אחת בכנסת, והיא אומרת שלדברים שלך אין יסוד והם מנוגדים לתקנון, והיא ביקשה ממני לומר לך את זה פה, כמו שעשה חבר הכנסת גלעד קריב. מה עשית אחר כך? הוצאת הודעה לתקשורת. יושב-ראש הישיבה עבר עבירה והוציא הודעה לתקשורת. לא עברתי עבירה. אני הסברתי, לגבי התרגום, היא אמרה לי, ואני מוכן שבזה תקרא לשגית. לא, שגית אומרת שהיא לא דיברה איתך.

הצוות שלה, שהסביר לך שמותר לך, הוא לא אמר שגית. רגע, שנייה, אל תפריעי. חנה, חנה, הייתה שיחה או לא הייתה שיחה? אתן לך פה שני עדים. יאיר, הייתה שיחה? הייתה שיחה אצלכם בלשכה המשפטית, כן או לא? זה מה שאמרת, אמרת שהייתה שיחה. אני אמרתי, אמרתי שלא דיברת עם שגית, דיברת עם הצוות שלה. שגית הייתה בחדר. לא, הוא אמר, אדוני היו"ר, אתה אמרת, אני הקשבתי למה שאמרת, דקה, למה היא מגיעה לכאן לדוכן? רגע, עזבי, אני מסתדר. טלי, אני מסתדר. הוא יכול לענות לי.

את בקריאה, איזה, נאור?

ואז היא אמרה לך: מותר לדבר בערבית, אין חובה לתרגם, אבל אפשר לבקש לתמצת בסוף המשפט, ולא על חשבון הדובר. זה, 1. אבל תראו מה עשה יושב-ראש הישיבה החדש: הוציא הודעה, הודעת דובר, ואמר, מה השם שלו? תגיד מה השם שלך, אני אגיד לך מה השם שלי.

אחמד, אני ניסים. מה עשה סגן היושב-ראש ניסים? הוציא הודעה: "ככה שם קץ למחבלים"

רק אחרי שהוא עשה.

אני לא ראיתי הודעה כזאת, לא יצאה ממני. זאת ההודעה של הדוברת שלך. אין כזה דבר, זה לא של הדוברת, תראה לי. יש לך 38 שניות לסיים.

תתרגם לערבית את מה שאמרת בעברית. לא מחבלים, איפה כתוב "מחבלים"? לא ראיתי את זה. לא כתוב מחבלים? "סוף-סוף מישהו מעמיד את המחבלים בכנסת במקומם". לא אני כתבתי את זה.

מי שמחבל בעבודת הכנסת זה מי שפוגע בתקנון. מעל הדוכן מותר, ותקשיב לאדם מנוסה, ערבי, אבל מבין לפחות כמוך, תומך טרור, מה אכפת לנו שאתה ערבי? מה אכפת לנו שאתה ערבי?

היא עוזרת לכם. לי זה מפריע, לא לכם. אני לא תומך מחבלים, אבל את תומכת אנסים. תומך טרור ותומך מחבלים. את תומכת אנסים.

עובדה. אחמד, חבר הכנסת אחמד טיבי, נגמר הזמן.

אתה רוצה עוד עשר שניות? קח, אבל בלי לריב איתה. אתם משתמשים בה. לא, אני לא משתמש בה. פניתי אליך כל הנאום, שמת לב, כדי להתווכח. עלו פה הרבה מהאופוזיציה. אני רגיל שמשקרים, אני כבר לא מתייחס. אמרו שאני נורבגי ואני לא נורבגי, ויש ציוץ שרץ בטוויטר שאני נורבגי,

אף פעם לא הייתי נורבגי. אתה מרוקאי? משהו ליד. אבל לא נורבגי.

ולכן אסור להגיד עליך "נורבגי". טעה מי שאמר עליך שאתה נורבגי. אני הייתי בדיון בלשכה המשפטית, ודיברנו על זה. לא דיברנו על השפה כן לדבר, לא לדבר. אני הקראתי את הסעיף, ואמרתי שהעניין הוא שצריך לתרגם בסוף,

ואתה תרגמת הפוך. היית צריך לעשות ישר. כשמדברים איתך בציניות, למה? אני יכול לבחור לדבר בעברית, אחר כך בערבית, או לדבר בערבית בלי לדבר בעברית, הכול אפשר על פי התקנון. אבל טלי לא מבינה. טלי לא מבינה, זאת הבעיה.

ואם היא לא רוצה ללמוד, שתשב פה ותקשיב. מותר להקשיב, אבל יש לה בעיית קשב כרונית. עבר הזמן. יש לה בעיית קשב כרונית. עבר הזמן.

הוא נתן לי 15 שניות, ולא ניצלתי אותן. עברו 30. קח עשר, ובוא נסיים. עבר הזמן, זמנך עבר. זמנך עבר. לפחות אף אחד לא כפה אותי על רשימת הליכוד, חבר הכנסת אחמד טיבי, תקשיב, הסתיים הזמן. אני מבקש, עשר שניות אחרונות, לסיים.

את גורמת לו להמשיך לדבר בלי הפסקה. זמנו עבר. עבר זמנו, בטל קורבנו. חברת הכנסת טלי גוטליב, קריאה שלישית. כדי שאני אוריד את אחמד טיבי מהדוכן, אני צריך שאת תצאי החוצה עכשיו.

לא צריך, אני יוצאת לבד. מותר להגיד מעל לדוכן. על פי החלטת ועדת האתיקה יש כמה ביטויים שוועדת האתיקה החליטה שאסור להגיד. למשל, אסור להגיד לך או לו "רוצח". "תומך טרור" מותר להגיד. אל תתבאס, אתה תומך טרור. (חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת מאולם המליאה.) אני לא אגיד מה הוא אמר לי עליה,

כדי לא להביך. אני לא אמרתי כלום, בלי סכסוכים. לא אמרתי שום דבר. הכול על מיקרופון, המיקרופון דלוק כל הזמן. המיקרופון שומע הכול.

יפעת שאשא ביטון, המילים "מרי אזרחי" אני מדבר גם בשביל כסיף וגם בשבילו. היושב-ראש, את המילים "מרי אזרחי" מותר להגיד מעל הדוכן. טעית גם אז, וטעית גם עכשיו. לא, תראה לי את זה. לא עכשיו, כשאנחנו נרד. לא עכשיו. תראה מה אסור להגיד. יש החלטות מה אסור להגיד. כדאי לראות את זה.

תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח. חבר הכנסת גלעד קריב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לילה טוב, עוד מעט בוקר טוב. אדוני היושב-ראש,

האמת היא שלא המתנתי לשעון, אלא רציתי את תשומת ליבך, כי באמת אני חייב לומר לך, אדוני היושב-ראש, עמיתנו חבר הכנסת ואטורי, שמה שאירע פה בדקות האחרונות הוא אקורד סיום צורם, מכוער ומטריד מאוד ליום שאמור היה להיות יום חגה של הכנסת. העובדה שאתה הורדת מן הדוכן חבר כנסת שהתבטא בצורה קשה וחריפה, אבל בדרך שמותר להתבטא בבית הזה, העובדה שהורית לסדרני המליאה להוריד בכוח מן הדוכן חבר כנסת שלא הפר את הוראות התקנון, שעמד בכללים שקבעה היועצת המשפטית לכנסת, שמפורסמים באתר הכנסת ביחס להנחיות התנהגות במליאה, העובדה שאתה ניצלת את כוחך להוריד חבר כנסת נואם מן הדוכן כי הוא אמר אמירות פוליטיות, קשות, לא מקובלות, לא נעימות לאוזניך, אולי לא נעימות לאוזניי, זו באמת חרפה. וזאת דוגמה למקום המסוכן שהבית הזה מידרדר אליו, אבל שהדמוקרטיה הישראלית מידרדרת אליו בחסות המהלכים המסוכנים של הממשלה שלכם והקואליציה שלכם. אדוני יושב-ראש הקואליציה, מתי עמד פה חבר כנסת וקרא למרי אזרחי? או-הו. או-הו, כן, מי? אני רוצה להזכיר לך שבמדינת ישראל, למשל היום 60 רבנים,

שומע? תקשיב. במדינת ישראל היו בתקופת ההתנתקות 60 רבנים שמקבלים את משכורתם מקופת הציבור, שמקבלים את המשכורת שלהם ממדינת ישראל, שקראו לסירוב פקודה. אז אל תדברו,

הגיע הזמן להסיר את מסכות הצביעות. אתם תלמדו אותנו? אתם תלמדו אותנו?

כמה סירבו פקודה, כל המערכת שמרה עליכם כדי שתבצעו את ההתנתקות,

אדוני יושב-ראש הקואליציה, אני קיוויתי, אף אחד מאנשי הימין,

לא דיבר על לרדת מהארץ. על לרדת מהארץ רק אתם מדברים.

רק דיברו על סירוב פקודה. רק אתם מדברים על לרדת מהארץ. רק דיברו על סירוב פקודה. אני רק מזכיר שהימין עשה את ההתנתקות. זה לא היה ימין, זה לא היה ימין, זה לא היה ימין. חבר הכנסת כץ, אני אולי אאכזב אותך: אנחנו לא יורדים מהארץ, ראש הממשלה שלך הצביע בעד.

הוא התפטר. הוא הצביע בעד.

אני מבקש להוריד אותו למטה,

תורידו, בבקשה. תבואו ותורידו אותי. אתה מפר את הוראות התקנון. אתה סיימת לדבר לפני דקה וחצי, ואתה תוקף אותי. זה נוגד את התקנון. אתה רומס ברגל גסה את הנחיות היועצת המשפטית לכנסת. זה עושה פלשבק עם ההתנתקות.

חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, בבקשה. אתה בושה לבית הזה.

כולם רואים את הדיאלוג בינך לבין המזכיר. אני מבקש להוציא אותו החוצה, בבקשה. סליחה. אתה תקרא לי שלוש קריאות. ההתנהגות שלך היא גסה והיא חרפה.

הורדתי אותך מהדוכן, לצאת החוצה. העובדה שהייעוץ המשפטי לא משמיע את קולו היא גם בושה לייעוץ המשפטי של הכנסת. דבר בכבוד לייעוץ המשפטי. אתם מדברים על כבוד לייעוץ המשפטי? אתם רומסים אותו. חצופים. זה לא יפה איך שאתה מדבר על שומרי הסף. גלעד, שומרי הסף. (חבר הכנסת גלעד קריב יוצא מאולם המליאה.) ניסים,

מהדוכן הורדתי אותו למטה, כי הוא לא ירד.

הוא היה דקה וחצי, לא, הוא ירד. הוא ביקש שיוציאו אותו הסדרנים. התקנון. תסתכלו על הסרטון, תסתכלו על הווידיאו. נאחל בהצלחה לכוחותינו שפועלים, להרוג כרגע מחבלים. כמה שיותר, יותר טוב, אינשאללה. חברת הכנסת שאשא ביטון, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בהמשך לנאומי הקודם על הפקה-פקה, אני יכולה עוד להמשיך עם רשימה ארוכה מאוד של דברים, אבל רק אקח, כדוגמאות אחרונות, את נושא ח'אן אל-אחמר. הרבה מאוד הצהרות, וכמובן פקה-פקה. לא קרה. ואדי קדום היום, הרבה מאוד הצהרות על בנייה לא חוקית, וכמובן פקה-פקה, והדבר לא קרה. אנחנו נשארים עם הרבה מאוד הצהרות ודיבורים באוויר, או כמו שאמר בן גביר בעצמו, ואני קצת מתקשה להאמין שאני מצטטת אותו אבל הוא אמר את זה בצורה מאוד מדויקת:

ובסוף התברר שהכול הצגה אחת גדולה. אני חושבת שאין הגדרה יותר מדויקת לממשלת הפקה-פקה, באיזה ערוץ ראית את זה? אתה מוזמן לשמוע אותו בקולו שלו. לממשלת הפקה-פקה שנמצאת כאן היום. עכשיו אני רוצה לומר לכם משהו עם יד על הלב, אחרי שאמרנו את הדברים האלה: אני לא באמת חושבת שהדברים שקורים היום הם כולם בגלל בן גביר או בהכרח בגלל הממשלה, למרות רפיסות הממשלה כאן, בדיוק בדינמיקה שהייתה גם לפני הממשלה הקודמת, מדיניות טפטופים ויד מאוד מאוד קלה וחלשה אל מול הטרור, ובכל זאת לא הכול קורה בגלל בן גביר. אי-אפשר לטפל, לא בטרור ולא בנושא הביטחון האישי כבמטה קסם. זו עבודה שהתחלנו לעשות אותה בשנה וחצי האחרונות, בין אם זה בחקיקה ובין אם זה בפעולות בשטח. אבל דבר אחד כן צורם לי. הממשלה הזו לא מבינה שהקמפיין הסתיים. חברים, הקמפיין הסתיים. תהיו מספיק הגונים לבוא ולומר די, להפסיק את השקרים שרצו כאן בשנה וחצי האחרונות, להודות בטעויות שלכם, להסתכל על האזרחים בעיניים כמו אנשים בוגרים ולומר רק את האמת, שום דבר מעבר, רק את האמת. במקום זה, אנחנו רואים את אותה תעמולה נמשכת, את אותם סרטונים מגמתיים נמשכים, ואני מוכרחה לומר לכם, כמי שנמצאת בבית הזה כבר שמונה שנים:

אי-אפשר לנהל מדינה, בסיסמאות אי-אפשר לנצח טרור, בסיסמאות אי-אפשר להביא לביטחון אישי לאזרחים במדינת ישראל. קחו אחריות, תתבגרו, אנחנו כבר חודשיים אחרי בחירות, אפשר לעשות את הדברים אחרת גם בנקודת הזמן הזו.

השר שלמה קרעי נמצא?

חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת. חברת הכנסת טלי גוטליב. מוותרת.

חברת הכנסת טטיאנה מַזֶרְסְקִי, מַזַרְסְקִי. צריך לנקד את השמות. טלי, אין לך מה להגיד? למה את מזלזלת בזה? למה את מזלזלת בזה? אתה מבין? עכשיו, אני הבנת? חברת הכנסת טלי גוטליב, אני מבין

לא, היא לא מוותרת. טלי, יש עוד שני נואמים והולכים, זהו. דיברתי. אפשר להתחיל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר עכשיו על השקיפות. המילה "שקיפות" מתקשרת בדרך כלל עם ערכי הארגון כמו לקיחת אחריות, לא שומעים.

חופש המידע, פתיחות, ליברליות, קדמה. בעידן של היום, כל ארגון שמכבד את עצמו שוקף לקדם שקיפות. שקיפות היא כלי מצוין לניהול. בואו ונסתכל על מדינת ישראל כארגון, חברה עסקית, ועל האזרחים הישראלים כעובדים. שקיפות פיננסית, לדוגמה, מאפשרת לחשוף את ההתנהלות של החברה, ובכך היא מגבירה את האמון של המשקיעים בה וגם מייצרת מנגנון של ביקורת בונה. שקיפות פנימית מאפשרת לעובדים להתחבר ולהבין את התמונה הגדולה, את המשמעות שמאחורי הפעולות שלהם. שקיפות מאפשרת סביבת עבודה חיובית ופתוחה. כאשר רמת החיבור של העובדים לערכי הארגון ולמטרותיו עולה, גם התפוקה שלהם עולה. שקיפות חיצונית עוזרת בכל הקשור לאמון הציבור ובעלי המניות. בעזרת שקיפות פנים-ארגונית וחיצונית ניתן לזהות בעיות בארגון ולטפל בהן בהקדם. שקיפות מעודדת מועמדים מוכשרים לרצות לעבוד בארגון. ארגון שמקדם שקיפות בדרך כלל דואג לרווחת העובד, לקידום חברה שוויונית, מודרנית, דינמית והוגנת, ולכן מועמדים מוכשרים יעדיפו לעבוד בחברה שמקדמת ערכים אלו.

שקיפות פנים-ארגונית מאפשרת לכל מנהל ועובד להכיר במדויק את תחומי האחריות שלו וגם את הציפיות שיש ממנו. לשקיפות ארגונית אין שום עלות לארגון,

מניבה לארגונים יתרונות ששווים כסף והרבה כסף, אם רק מנהלים את השקיפות בצורה נכונה ואחראית. תהליך קביעת סדר העדיפויות של הממשלה ישתקף בתכנון התקציב של המדינה וניתוב כספים. היחס של השלטון לתקשורת מהווה את רמת השקיפות של הממשלה. הציבור אמור לתת אמון בממשלה, אך כאשר מאות אלפי אזרחים יוצאים למחאות כל שבוע, זאת אומרת שאין אמון במי שמוביל את המדינה. כאשר המשקיעים הגדולים מוציאים את כספם למקומות אחרים, אין להם אמון במדינת ישראל. האזרחים התחילו כבר לברוח מהמדינה שאבותינו בנו אותה. עצרו, תפסיקו את ההפיכה המשטרית, בואו ונצעד קדימה לכיוון האור, ולא אחורה, לכיוון החושך. תחשבו על העתיד. תודה. סדרנים, אפשר להחזיר את חברי הכנסת קריב וכסיף. תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי. כבוד היו"ר,

לאט-לאט מתגלה גודל האסון שפקד אותן.

פצועים ממלאים את בתי החולים בשתי המדינות, ואלה נתונים שעוד גדלים וגדלים בזמן שכוחות החילוץ וההצלה ממשיכים לפנות פצועים ומתים מההריסות. מעל 100 בניינים קרסו, והקריסות האלה הן שהביאו לכמות הנספים הכל-כך גדולה. שלא יהיה ספק לאף חבר או חברת כנסת כאן במשכן: רעידת אדמה כזו בהחלט יכולה להתרחש בישראל. בממוצע, רעידת אדמה בעוצמה גבוהה מתרחשת בישראל פעם ב-80 100 שנה. זה אומר שממש עכשיו אנחנו בטווח הפגיעה.

זו לא שאלה של האם תקרה רעידה כזו בישראל, אלא מתי תקרה רעידה כזו בישראל, והערכת המדענים: ממש בקרוב. והינה האמת הקשה יותר: ישראל פשוט לא ערוכה לכך. זה נכון שכל בניין שנבנה אחרי 1981 בנוי לפי תקן שאמור לעמוד ברעידות אדמה קשות.

"אמור" זה שם המפתח.

ישראל דוד, מ"מ יו"ר איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות,

כי רמת העמידות של מבנים שנבנו לפני בניית הממ"דים ב-1990 היא אפסית, ורמת התחזוקה של המבנים בישראל נמוכה מאוד, במיוחד לאורך החופים, שם יש ריקבון של מבנים בעקבות קורוזיה. אני גרה בשכונה צמודת חוף,

בעיר חוף, וכמובן שיש פחד גדול שאם יש רעידה, כל שכונות החוף ייפגעו. מעבר להתמוטטות מבנים, שתביא לנפגעים רבים, ישנה סכנה של פגיעה חמורה בתשתיות כמו מים, חשמל,

כבישים, תקשורת ועוד,

מבקר המדינה פרסם ממש לפני שמונה חודשים, ביולי 2022, מחקר שבו נאמר ש-610,000 יחידות דיור ככל הנראה לא עומדות בתקן של רעידות אדמה. ומה הפתרון שהמדינה הציעה? היא כמובן הציעה את תמ"א 38 הנהדרת, רק שתמ"א 38 נכשלה כישלון חרוץ. עוד מהדוח של מבקר המדינה נראה שמספר יחידות הדיור בסכנת התמוטטות שעברו את התהליך עומד על 7% בלבד. רובן המוחלט בערי המרכז. עושים תמ"א איפה שלא צריך לעשות תמ"א, גם בשכונות שאין חשש לקריסה. המבקר מזכיר באותו דוח קשה, שבפריפריה יש ריכוז של דיירים הגרים במבנים שנמצאים בסכנת קריסה בעת רעידת אדמה ושלדיירים אין את ההון כדי לממן את תחזוק הבניינים שלהם.

מה יש לנו, בעצם? פרויקט שנכשל בטיפול באסון הקרב ובא, שמעט מהצלחותיו קורות ביישובי מרכז, ותושבי הפריפריה, שנתונים לסיכון מוגבר, ננטשים. אפשר להמשיך לטמון את ראשנו בחול, להביע אמפתיה לטורקים וסוריה ולהגיד: איזה מזל שאצלנו זה לא קרה, לקרוא לזה "צרות של אחרים", להתעצב על סופה וצונאמי בארצות הברית או במזרח הרחוק. אבל אפשר וצריך להגדיל ראש. פעם אחת שנהיה חכמים כמדינה, פעם אחת שנסתכל קדימה, פעם אחת שנבנה תוכנית לטווח ארוך, כי אם לא נתעורר על עצמנו, כשיגיע תורנו לחוות רעידת אדמה אז נחווה אותה קשה מאוד, חס וחלילה, והראשונים להיפגע יהיו אלה שגרים בבניינים ישנים, יהיו מי שגרים בעיירות פיתוח ויהיו האוכלוסיות המוחלשות.

רבותיי מקבלי ההחלטות, כבר לא תוכלו להגיד: לא ידעתי, לא ראיתי, לא שמעתי.

אז כבר תיאלצו להתמודד עם הידיעה שיכולתם למנוע את זה ולא קיבלתם את ההחלטה בזמן.

חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף טייב, אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, חבר הכנסת דודי אמסלם, אינו נוכח. חבר הכנסת סימון דוידסון. מיסטר דוידסון. תן לו להרגיש טוב.

תחזור על הדברים שאמרת,

לא חוזר אף פעם. אדוני היושב-ראש, אדוני שר הפנים, חבריי חבר הכנסת. לא שר הפנים. ממלא מקום זמני לזמן קצר מאוד, אחת התופעות בקדנציה הנוכחית, שאני שם לב אליה, והיא הטעות הגדולה שלכם, היא נושא היהירות, יהירות/שחצנות. הנושא הזה, שאתם חושבים, בטוחים ומאמינים שאתם השולטים, שאתם אלה הבלעדיים לקבוע את הכללים, והצד השני לא מעניין ולא צריכים להקשיב לו. אז אני רוצה לומר לכם שאני מגיע מנתניה, כביכול עיר ליכודית, וכל חבריי כמובן נמצאים בצד הימני של המפה. קרה משהו בשבועיים האחרונים שנפלו לי כמה אסימונים, כמה "סימונים". לפני שבועיים החלטתי שאנחנו נעשה נקודה של המחאה, של ההפגנה,

אנשים אמרו לי: תשמע, סימון, יגיעו 100 200 אנשים. תעזוב. למה אתה עושה את זה, בשביל מה? אמרתי: אני חייב לעשות את זה. אני חייב שאנשים יבינו שהמחאה הזאת היא לא של צפון תל אביב. זה לא רק של רחוב קפלן, זה לא רק של הבימה. מדובר על מחאה שהולכת ומתפשטת גם לאזורים כמו נתניה. אז אלמוג, אני אספר לך שהלכתי על זה, ורק ביום שלישי קיבלתי אישור מהמשטרה, וביום רביעי התחלנו לפרסם את הנושא הזה של המחאה. בפעם הראשונה שעשינו, לפני שבוע, הגיעו 1,000 איש. איזו מחאה? 1,000 איש הגיעו לצומת פולג בנתניה. זו הייתה הפתעה באמת בלתי רגילה. בשבת האחרונה, במוצאי שבת האחרון, הגיעו 2,000 איש. 2,000 איש הגיעו, בנתניה. למה אני מספר לכם את זה? אם אתם חושבים שהמחאה היא צפון תל אביבית, והיא של שמאלנים באיזשהו צד, ורק ברחוב קפלן זה מעניין אותם, אז כדאי שתבינו, חבריי, שאני מאוד מעריך אתכם, וחלקכם חברים טובים שלי: אם אתם לא תפנימו ותבינו שהנושא הזה מתפשט בכל נקודה במדינת ישראל וזה יהיה גם בפריפריה, אז אני נותן לכם את הדוגמה של עיר שהיא כביכול עיר ליכודית, אבל בעיר הזאת הגיעו כבר 2,000 איש וביום שבת הקרוב כבר יהיו 3,000 איש, ונגיע גם ל-5,000. מי מממן אותם?

מה יש לממן? הגברה? זה מה שיש לממן, רק את ההגברה. לזה יש לי ספונסר, אל תדאג. אני מזמין אותך,

ואני גם אזמין אותך לארוחת ערב אחרי זה. תבוא איתי, תעמוד ותראה שם אנשים עם כיפות סרוגות, אנשים מהימין ואנשים שאתם לא חושבים ולא מאמינים שמגיעים כדי למחות על המהפכה המשטרית שאתם עושים. תפקחו את העיניים. אל תלכו עם ראש בקיר.

הדבר הזה יעשה נזק לכולנו. רעידת אדמה. תודה רבה.

רק משפט אחרון, כשאני מדבר על יהירות, יש גם דוגמאות. נעמה, רגע. נעמה, למשל, הייתה בנתניה ביום שבת, והיא עדה.

נושא היהירות, יש גם יוצאים מהכלל. אני רוצה לציין באמת את יוסי טייב, יושב-ראש ועדת החינוך, שמנהל את הוועדה באמת בהבנה, באהבה ועם הקשבה. מחר אני מתחיל ועדה מאוד חשובה בנושא ההתמכרויות, ואני מאחל לך, ביסמוט, בהצלחה. זו ועדה סופר-חשובה. אני אהיה חלק ממנה. נושא ההתמכרויות זה מכת מדינה, וצריכים לטפל בו באופן מיידי. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, איך הוא הבריז לנו, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חבר הכנסת נאור שירי, ידידי היקר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני אתייחס בכמה שניות להצעת החוק באופן לפחות חצי קונקרטי. שלא כנהוג, הרעש מאוד קשה לי. טלי, בבקשה. חשבתי שהתרגלת. לא, האמת שלא. מה את רוצה? את מפריעה לי. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. אנחנו תכף מסיימים. אני רק עושה בשפת הסימנים.

אמרתם לי "שני דוברים" לפני

דניאל, קחי אותה לידך שם. אתה רוצה שהיא תפריע לך. אתה רוצה. לא, אני לא. תמשיך, תמשיך. אני חושב שמירב בן ארי, אני ממשיך את הזמן, כן?

כן דיברה וציינה גם את ההליכים, גם את משך הזמן שלוקח לגייס וגם את המקור התקציבי. אני חושב שאם יש משהו שלפחות חצי מנסים להיות ענייניים בו, אז הם העלו כמה נקודות. גם היא וגם חבר הכנסת מיקי לוי העלו כמה נקודות שהן באמת רלוונטיות, והייתי כן שוקל את זה, מכיוון שלפחות ברוב-רובו כן ישבת, חבר הכנסת פוגל, והקשבת, ומהיכרות איתך אני חושב שלפחות באופן ענייני זה מעניין אותך, ואני כן חושב שצריך להתייחס לזה, גם במובן של לפני שזה מגיע לזה, כי אם באמת אין מקור תקציבי וההליכים הם גיוס כן חודש, 28 שבועות, או כל מה שרשום, אז אין שום סיכוי שזה יקרה. אז נראה לי ששווה לעשות על זה מחשבה. מה שכן, בשתי הדקות שנותרו לי, למרות ההערה, אני רוצה להתייחס לאיזשהו ציוץ שראיתי, והוא כן מדבר על הרפורמה המשפטית ודי לוקח את הטענות של שמחה רוטמן ודי מנגב איתן קצת את הרצפה, כמובן באופן מטפורי, אבל כן מכניס את זה לפרופורציות, ודווקא במובן,

זה קשה, אבל אני אבקש תוספת זמן על זה, רק על חוט המחשבה.

עצרתי קודם, ועכשיו עוד עשר שניות. יש לך דקה. בסדר, בסדר. חברת הכנסת טלי גוטליב,

לחבר'ה שלא נמצאים, להגיע בחזרה ולהתחיל לנאום.

שידברו את עצמם לדעת. אני כבר ממש, ליועצת המשפטית.

מה אני הולך להגיד?

חלק ממה שאני הולך להגיד זה כן הרהבתנות והשחצנות שבהן אתם מתייחסים לכל אחד שעולה לפה, אבל זה כבר משהו אחר. קחו את זה אליכם. הוספתי לך זמן, עוד דקה. זה כן נוגע לכל נושא ההשוואה. הרי יש קטע כזה חדש, שכל מי שעולה, ואני חושב שגם חבר הכנסת קלנר כשעלה, וסליחה אם זה לא הוא בדיוק עלה, והוא אמר: כן, בארצות-הברית יש ככה, ובאנגליה יש ככה, וכל מיני ציטוטים מכל מיני מדינות. באמת כל פעם אומרים להם: לא,

אבל פה הוא לוקח כמה דברים ובאמת מפרק את זה באופן די יפה ויחסית די קצר. הוא באמת אומר שיש איזושהי קורלציה, ושכן בארצות הברית יש את הבחירה של פוליטיקאים שבאים ובוחרים שופטים.

הוא מפרק את זה, 1. למשטר הפדרלי, ואז גם מציין את זה שיש בתי משפט במדינות, ואז הוא נכנס לפרטים. אגב, קוראים לו אלעד גיל, והקרדיט הוא שלו. רק תן לי לסיים, ואעשה את זה מהר, בסדר? כשנכנסים לפרטים, מתגלים ההבדלים הקריטיים ביסוד הדברים. הדבר הכי חשוב שפשוט לא מזכירים פה בכל הרפורמה זה הנושא של הפרדת הרשויות והנושא של הגבלת הכהונה, מה שבעצם נותן את ההבדל הגדול בין ארצות הברית לבין פה. זה משהו די פשוט שאומרים כל הזמן, אבל זה עדיין נאמר. החוקה, כמובן, שנמצאת בארצות הברית. פה הוא מדבר, 20 שניות ותסיים, בסדר? אנחנו כבר דקה וחצי מעבר. 20 שניות, בסדר. הגבלת הכהונה של שופטים בישראל, שופטים בישראל מתמנים עד גיל 70, ובארצות הברית זה לכל החיים. מה יוצא מזה ולמה ההבדל הזה קריטי? מאז שנת 2000 ממונה בישראל בממוצע שופט עליון בכל שמונה חודשים. הרעש בלתי נסבל.

זה לא בסדר. זה בלתי נסבל. די, די. פשוט, די.

קמה, יושבת, קמה, יושבת, מה הבעיה?

אני מת להוריד אותו, אני לא יכול.

אתם לא, פשוט אי-אפשר. תשחררו שנייה.

אין סיכוי. אני רק אסיים את זה. מה אין סיכוי? אתה רוצה, צ'יק-צ'ק. ארבעה

שלום, חברים וחברות, מה שלומכם?

אלון, אלון שוסטר, 054713797. כמעט, 979. מדהים. חברים, לאיש הזה יש זיכרון מדהים. זה לא אומר שהוא צודק בכל דבר שהוא אומר, אבל יש פה מתת אלוה. חברים, תבדקו. זיכרון פנומנלי. חברים, בואו נדבר על פרדוקסים בשעה זו של ערב. אדוני, שלום. פרדוקס ראש הממשלה והרפורמה, בואו, תהיו מרוכזים: נתניהו קיבל על עצמו הסדר ניגוד עניינים. זה כשלעצמו לא אירוע קל, לא פשוט. זה לקח זמן, לקח שכנוע ולקח קצת הבנה שכמו כל בן אנוש, כמו כל שר, חוויתי את האירוע הזה, אתה צריך לספר מה שצריך לספר ואתה צריך לקבל עליך את התכתיבים-כמעט של המערכת המשפטית.

הוא קיבל עליו את ההסדר, הסדר ניגוד העניינים, שאסר עליו לעסוק בסוגיות משפטיות שישפיעו, בין היתר, על משפטו ועוד נושאים נוספים.

שימו לב מה קורה כרגע: בעצה אחת ללא שום ספק שר המשפטים של נתניהו, שלא פועל בחלל ריק ובוודאי מקבל אור ירוק,

מקדם שורה של צעדים שכל אחד מהם הינו בעל פוטנציאל ברור להשפיע על זהות השופטים במשפטו של נתניהו, ו/או על היכולת שלהם לשפוט משפט צדק.

אם אתם עוקבים אחריי, יש בהחלט אפשרות לקדם את הרפורמה שמדובר בה, אני לא נכנס לפרטיה, אם נתניהו עוזב את תפקידו. זאת המסקנה מתוך מסמך ניגוד העניינים. יש גם אפשרות, כמובן, שהוא יישאר בתפקידו, שאליו הגיע כדין, אפילו הרכב בית משפט מורחב אמר שזה אפשרי, אבל בלי שממשלתו תקדם את הרפורמה, כי הלוא לא יעלה על הדעת, חבריי, שהמהלך הזה נעשה לא רק בעצימת עיניים, בידיעה, אלא בניווט ברור של ראש הממשלה. אין אפשרות חוקית ולגיטימית לשני הדברים בעת ובעונה אחת, לא ייתכן שראש ממשלה חתום על הסכם ניגוד העניינים הזה, וקידום של אותה רפורמה בדיוק. אציין עוד שראש הממשלה מרשה לעצמו שלא לקבל את עמדת היועצת המשפטית לממשלה כפרשנית המוסמכת לחוק עבור ראש הממשלה ושריו, ובכך הוא כופר הן בלגיטימיות של שומרת הסף הבכירה והן בהסכמתו שלו למסמך ניגוד העניינים שהוא קיבל על עצמו. ראש הממשלה מקעקע בכך, מבקש לסיים, חברי. אדוני היושב-ראש, אני מסיים. הוא מקעקע את אמון הציבור בשלטון החוק, ובו בזמן הוא מבכה, לטעמי, בדמעות תנין, אובדן אמון זה.

תודה רבה. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, "אנחנו איננו מקבלים את הדעה הרשמית למחצה, ששמענו בימי כהונתה של הכנסת השלישית, שלפיה המדינה נותנת זכויות ומדינה זכאית ליטול זכויות, אנחנו מאמינים שישנן זכויות לאדם הקודמות לצורת החיים האנושית ששמה מדינה"; "אנו משוכנעים, כפי שעינינו רואות ברחבי תבל, שבלי אופוזיציה אין דמוקרטיה. בלעדיה עצם חירות האדם נתונה בסכנה"

עמית הלוי, נו, מי אמר?

"למדנו כי רוב פרלמנטרי נבחר יכול להיות מכשיר בידי קבוצת שליטים ומסווה לעריצותם. על כן חייב העם, אם הוא בוחר בחירות, לקבוע את זכויותיהם גם מול בית הנבחרים, לבל יוכל הרוב שבו, המשרת את השלטון יותר מאשר הוא מפקח עליו, לשלול את הזכויות הללו". נו, עמית, מי אמר? לפיד. נסה שוב. יאיר. נמשיך, תמשיך.

אתה תמשיך, אנחנו סומכים עליך. אני אמשיך. למדנו, רגע, רמז?

הוא ישן כבר משעה 22:00. אלמוג, התשובות בגוף הנאום.

תקשיבי. ואם אפשר, גם ציטוט, "למדנו כי רוב פרלמנטרי נבחר" רגע,

אני מנסה. עם רמקול אני לא גובר על הקול שלה. חברת הכנסת טלי גוטליב. אני רק קוראת את התקנון. אבל אם את קוראת ככה, אני ממשיך. היא קוראת בקול את התקנון. כן, חברת הכנסת גוטליב, בבקשה. "למדנו כי רוב פרלמנטרי נבחר יכול להיות מכשיר בידי קבוצת שליטים" מזהה כבר,

"ומסווה לעריצותם. על כן חייב העם, אם הוא בוחר בחירות, לקבוע את זכויותיו גם מול בית הנבחרים, לבל יוכל הרוב שבו, המשרת את השלטון יותר מאשר הוא מפקח עליו, לשלול את הזכויות הללו". "את זאת" טלי, שימי לב, "אפשר להשיג רק בדרך של 'עליונות המשפט'". שומע, אלמוג? עליונות המשפט, כלומר "קביעת החירויות האזרחיות כ'חוק-יסוד' או 'חוק עליון' ומתן סמכות לחבר שופטים" תקשיבי, מיכל, "לבטל את תוקפו של חוק הנוגד את חוק-היסוד הסותר את החירויות האזרחיות". אמר, לא אלמוג כהן, לא יאיר לפיד, מנחם בגין, "השקפת חיים והשקפה לאומית". אני ממליץ לחזור על הדברים של מנחם בגין. "עליונות המשפט", אומר מנחם בגין, " שלחבר שופטים בלתי תלויים תוענק הסמכות לחרוץ משפט במקרה של קובלנה האם החוקים המתקבלים על ידי בית הנבחרים סותרים את זכויות האזרח שנקבעו בו". נאים הדברים למי שאמרם.

חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת. אנחנו נעבור להצבעה. אני מבקש מכולם לשבת במקומות. כולם יושבים?

כולם יושבים במקומות? תודה רבה, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי

(תיקוני חקיקה) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג 2023, לוועדת החוץ והביטחון, נתקבלה.

תם סדר-היום, הישיבה הבאה תתקיים היום, יום שלישי ט"ז בשבט התשפ"ג,